אני מתכבד לפתוח את מליאת הכנסת. עם פתיחת המליאה אני שמח לברך את הסטודנטים מהמרכז האקדמי רופין שלומדים לתואר שני במינהל עסקים בתחום מנהיגות,

ואסטרטגיה בראשות שר האוצר לשעבר מאיר שטרית.

עוד אודיעכם כי על פי סעיף 96(ד) לתקנון הכנסת, משחדל חבר הכנסת יום טוב כלפון לכהן בכנסת ביום י"ד באייר התשפ"ב, 15

והבוקר אמר כהנא שהממשלה עושה טיפול שורש רציני במשילות בנגב. לקרוא לחלוקת הארץ, למכירת הנגב ולהכשרת הבנייה הבלתי-חוקית "טיפול שורש רציני" זה שיא הנדסת התודעה. אני ממליץ לשר המתפטר כהנא ולחבריו להפנים את גודל המשבר והנזק שהם גרמו ולפרק בהקדם את הממשלה הרעה הזאת.

תודה רבה. חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אתמול שמענו את שר הביטחון גנץ מיילל מדוע בנט לא נותן לו קרדיט בנושא ביטחון. מה משיב לו בנט? הוא אומר לו: בפייסבוק אני נותן לך קרדיט. ואז שואל שר הביטחון: מה, אני שר הרווחה? מר גנץ, להיות שר הרווחה זה לא בושה. מה, אתה לועג לשר כהן? הלוואי שהיית יכול להיות שר הרווחה. אני מבין שמבחינתך שר הרווחה כהן זה המזרחי המושתל כרגע, מה שנקרא המזרחי התורן שנמצא על המשבצת המזרחית.

בושה וכלימה. אז תדע לך שאני באופן אישי גאה בשר הרווחה היום, מר כהן, ואני חושב שאתה צריך להתנצל בפניו ובפני כל עם ישראל. לא בושה להיות שר הרווחה, זו גאווה גדולה. ובזה מתעסקת הממשלה ההזויה הזאת. תודה רבה. חברת הכנסת לסקי, בבקשה.

עושה את התפקיד שלו כמו שצריך,

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני חייב לומר שחברת עמידר כשלה במשימתה להתחדשות עירונית ומפנה את הדרך ליזמים פרטיים. לפני שש שנים העניקה המדינה לעמידר סמכות לקדם מיזמים להתחדשות עירונית בהיקף של אלפי דירות, בתקציב של 2.5 מיליארד שקל. בפועל, עמידר לא בנתה אף דירה אחת, גם לא בתמ"א 38, ונתקעה בשלבי התכנון. ההסכם החדש יאפשר ליזמים פרטיים לקחת את המושכות ולהעביר מעמידר ליזמים פרטיים, שזה אף פעם לא יהיה לטובת זכאי הדיור הציבורי. הגיע הזמן שנחזיר את המושכות אל המדינה ושעמידר תעשה את מה שמוטל עליה ותגדיל את המלאי של הדיור הציבורי. זו חברה שיש לה עכשיו רווח. לא ייתכן שחברה משכנת, היא לא חברה עסקית, היא צריכה להשקיע את כל הכספים כדי להגדיל את המלאי ולטפל בדירות המוזנחות.

תודה רבה. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, כמו בכל שבוע גם השבוע אקריא ואציין את פרטי תאונות הדרכים הקטלניות שהתרחשו בשבוע החולף.

11 במאי, נהרג צעיר בן 27 בכביש 804, סמוך ליישוב לוטם. עוד באותו היום נהרג הולך רגל בן 77 ברחוב הגליל בחדרה. בהמשך יום הדמים הזה נהרג הולך רגל נוסף, בן 47, בשדרות ירושלים בקריית ביאליק. בסוף אותו היום נפטר מפצעיו רוכב אופניים בן 72 שנפגע בכביש 42, סמוך ליבנה, ב-3 במאי.

15 במאי, נהרג הולך רגל בן 26 בתאונה בכביש 6, סמוך לקריית גת. חמישה אנשים נהרגו בשבוע החולף, 138 מתחילת השנה. סעו בזהירות,

תודה רבה. חברת הכנסת שטרית, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני התכוונתי לדבר על משהו אחר היום, אבל כשראיתי את הסטודנטים שיושבים כאן נזכרתי במראות שכולנו ראינו אתמול באוניברסיטת תל אביב. דגלי אש"ף מונפים להם בצורה כל כך ברוטלית, כל כך הרבה דגלים. עומדת שם סטודנטית אחת עם דגל ישראל,

תארו לעצמכם את מי הזיזו משם, את מי סילקו משם, את הסטודנטית עם דגל ישראל. המל"ג צריך להתבייש בעבודה שלו, בפשיטת הרגל שלו המוסרית, הערכית, הקיומית של מדינת ישראל. אנחנו מדינת ישראל, מדינה יהודית, ודגלי ישראל יונפו, יונפו בכל מקום אפשרי. אני מגישה הצעת חוק שמי שיניף דגל אש"ף ימצא את עצמו או בסוריה או ברמאללה. שם הוא צריך להיות. תודה רבה. חבר הכנסת אבו שחאדה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, יצא לי אתמול להשתתף באירוע הזכרת הנכבה שעשו הסטודנטים הערבים-פלסטינים לזכר 74 שנות נכבה. הסטודנטים עשו טקס מאושר על ידי המשטרה, על ידי האוניברסיטה, והתנהגו למופת. אני מאוד גאה בסטודנטים שלנו. הם הכו, הם הכו שם. מולם,

הגיעו סטודנטים פשיסטים של תנועה בשם אם תרצו. לא שהם באו למחות נגד או להביע דעה נגד, הסטודנטים האלה באו לחגוג נכבה, כבוד היושב-ראש, עם דגלונים של "נכבה שמח", "נכבה חרטא", מוזיקה, תופים, מראה שבעיניי מצביע על החולי שהגיעה אליו החברה הישראלית. לא רק שאנחנו היינו בימים הישנים של מכחישי נכבה, שזה אסון כשלעצמו, החברה הידרדרה לחוגגי נכבה, כבוד היושב-ראש. בכל חברה שיש בה טיפת אנושיות המראה הזה היה נעצר. המשטרה הייתה מונעת אותו, הנהלת האוניברסיטה הייתה מונעת אותו, אזרחים נורמטיביים היו מונעים אותו, כבוד היושב-ראש. עם זאת, במקום למנוע, האנשים המסוכנים האלה, המשטרה תקפה את הסטודנטים הפלסטינים, שלושה מהם הוכו, אחד מהם הגיע בכלל לבית משפט, שקר, שקר, שקר. הדבר הזה, כבוד היושב-ראש, זה פשוט מראה שבעיניי, לא אנושי, לא אנושי, מיותר, והבעיה היא לא רק הקיצונים של אם תרצו, הבעיה זה העיוורון של החברה בכללותה, שיכולה לאפשר לאנשים לחגוג נכבה.

תודה רבה. חבר הכנסת יברקן, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, אדוני יושב-ראש הכנסת, הדברים הבאים שלי מופנים אליך, אדוני. לפני כמה חודשים חבר הכנסת דודי אמסלם התראיין ברדיו וביקר את בית המשפט העליון ואת הנשיאה, ואתה לקחת זמן דיבור פה בכנסת והתנצלת בשם כל חברי הכנסת, בעצם בשמנו, ולא כל ההתנצלות שלך מקובלת על ידי כל הח"כים,

טרחת להזכיר זאת.

אני רוצה לשאול אותך, אדוני היושב-ראש, האם אתה, כניצב בדימוס, מפקד מחוז ירושלים, כשוטר מוערך, התנצלת בשם הכנסת כששני חברי כנסת הכו שוטרים וביזו את כל שוטרי ישראל, ובאמצעות זה סירסתם את יכולת ההרתעה של שוטרים מול אותם מחבלים? האם אתה כיושב-ראש הכנסת הוצאת הודעת גינוי של אותם חברי כנסת, שהם חברים שלנו במליאה? האם היה לך חשוב לבוא ולבקר את חבריך לכנסת, או שההישענות שלכם במשותפת היא גם קודמת לביטחון ישראל, גם קודמת לכוח ההרתעה של השוטרים? האם האמירה שלך כיושב-ראש כנסת וקצין מוערך לא הייתה אמורה לתת גיבוי לכל שוטרי משטרת ישראל? ואני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו זה התרופפות ברוח הישראלית, שאין לה קשר לפוליטיקה של שמאל וימין. והממשלה הזו היא חוקית ולגיטימית, ואם היא תרצה, היא תמשול בכל הדרכים החוקיות. אבל לפגוע ברוח הישראלית בכך שהיהודים מפחדים להסתובב, בכך שסטודנטית אחת עומדת בארץ ישראל, באוניברסיטת תל אביב, ומקבלת מחמאות על כך שרק הניפה דגל ישראל, לזה הגענו?

אדוני היושב-ראש, שאתה צריך מייד להוציא קריאה דחופה לשני חברי הכנסת שהכו שוטרים, ואם לא לשם הכבוד הלאומי לפחות לחבריך שלובשים מדים.

תודה רבה. חברת הכנסת בזק, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הדיון הבא במליאה הולך לעסוק בנושא שהוא מאוד כאוב, נושא הפשיעה החקלאית. אני שמחה שהוא עולה פה על בימת הכנסת. רציתי לבוא ולספר שכתושבת הגליל, ואני מסתובבת הרבה, פוגשת הרבה מאוד בעלי עסקים, חקלאים, המצב הגיע לנקודת קצה. אין היום עסק בגליל שלא מכניס לתוכנית העסקית שלו סעיף של פרוטקשן. הם פשוט כבר יודעים מראש שהם צריכים להכניס את זה לתוכנית העסקית כי זאת הוצאה שתהיה להם בכל מקרה. אין היום פרדס או מטע באזור הגליל שלא יודע שחלק מההפסדים הקבועים שלו זה אנשים שמגיעים, נכנסים לתוך הפרדס, לתוך המטע, ולוקחים פירות, חושבים שזה שטח ציבורי ופתוח לכול. אני מבקשת באמת שהיום הדיון הזה שמתחיל בקריאה לסדר, הולך להיות פה דיון בנוכחות ראש הממשלה, לא יסתיים בדיבורים פה במשכן, אלא שייעשו מעשים ושנעשה תוכנית ונראה איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת, כי החקלאים בגליל והעסקים בגליל פשוט כבר לא יכולים לעמוד בהוצאות האלה ולספוג אותן.

חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה. תודה רבה, כבוד יושב-ראש הכנסת. כנסת נכבדה, אני הבוקר, מוקדם בבוקר, יצאתי מביתי לכיוון הכנסת, אני פותחת רדיו ושומעת ברשת ב' מקרה שזעזע אותי, לא נתן לי מנוח. א', כך הם כינו אותו, הוא מתמודד נפש,

פנה לבית חולים פסיכיאטרי כי סיפר שם שעולות לו מחשבות לפגוע בבני המשפחה שלו והוא רוצה טיפול, הוא רוצה אשפוז. אשפזו אותו בבית החולים והתחילו לתת לו את הטיפול שלו הוא זקוק.

וזה פשוט לא ייאמן, כדאי שתקשיבו, הגיעה משטרה לבית החולים לעצור אותו ועצרה אותו, ועל מה? על זה שהוא חשב לפגוע בבני המשפחה שלו.

ריבונו של עולם, הוא הגיע לבית החולים כדי לקבל טיפול, שייתנו לו את הטיפול. הרי בבית המעצר אף אחד לא יטפל בו. זה חלק מהבעיה שלו, והוא מודע לה. הגיע לבית החולים על סמך משהו שהוא אמר למטפל שלו, שאין לי מושג איך זה הגיע למשטרה, ועוצרים אותו על כך, ובבית המעצר אין שום טיפול. מה הועילו חכמים בתקנתם? אני בהחלט אפנה בשאילתה גם לשר לביטחון הפנים וגם לשר הבריאות איך זה ייתכן שבן אדם שאמור להיות בבית החולים ובית החולים אשפז אותו, לוקחים אותו משם לבית מעצר בגלל מה שהוא חשב ושיתף, את המחשבות שלו. הפכנו למשטרת מחשבות וחבל. תודה רבה. נמשיך בסדר-היום. ובכן, אנחנו ניגשים לדיון בהשתתפות ראש הממשלה לבקשת 40 חברי הכנסת, העלייה במקרי הטרור החקלאי ברחבי ישראל ובמיוחד בצפון הארץ וגביית דמי חסות מבעלי העסקים ברחבי ישראל. את הדיון יפתח חבר הכנסת יואב גלנט. בבקשה. היושב-ראש, ראש הממשלה לא צריך להיות כאן? גם ראש האופוזיציה וגם ראש הממשלה וגם חבר הכנסת,

הינה, ראש האופוזיציה הגיע.

ראש הממשלה צריך להיות פה. דקה. וגם חבר הכנסת גלנט הגיע. מישהו יכול לבדוק מה עם, אני מקווה שהוא לא ישן צוהריים.

פעם אחרונה היה צריך לסגור לנו את הישיבה לאיזה חצי שעה עד

אז שמישהו יעיר אותו, אמיתי.

אותו לאט-לאט, שהוא לא ייבהל. אדוני היושב-ראש, המילים הללו, יש לכם תשובה בשבילי? או שתביא את מנסור עבאס. אני רוצה להתנצל בפני הסטודנטים, ראש הממשלה לא הגיע,

תמתינו כמה דקות, חבר'ה. כשהמרצה מאחר מה אתם עושים? לא לקחת דוגמה אישית.

אני לא אומר שראש הממשלה ישן, אבל תנומה קלה. אנחנו מנדבים מיטות, למה? ככה זה נחמד לנהל דיונים פתטיים.

אין ממשלה. מזכיר הכנסת, מה עושים במצב הזה? אני

רבותיי חברי הכנסת,

אני מבקש לדבר כאן על נושא הפשיעה החקלאית. אבל לפני שאתחיל, ברצוני להגיד כמה מילים על

של החקלאות במדינת ישראל היא ביסוס ההיאחזות

לא יכולים לחיות ולהיות תלויים באוויר, ללא חקלאות. לכן חובתנו היא גם להמשיך ולפתח שדה ניסויים לטכנולוגיה חקלאית, ובתוקף

רועה, באישור,

בחצי השנה האחרונה נשחטו בשטח של יונתן כ-11 פרות, נגנבו 30 עגלים,

ונגרם

זה כל כך כואב שאתה נהיה אפאתי, אתה יודע שאתה לא יכול לעצור את זה.

הסיפור הזה וסיפורים דומים לו חוזרים בכל רחבי הארץ כל יום, כל הזמן, והם התעצמו מאוד בשנה האחרונה. החקלאים משלמים מחיר ישיר, פרנסתם נפגעת עד למצב שהם נוטשים את השטח. אני מכיר באופן אישי. תראו מה קורה בעדרים סביב האזור שבו אני גר. היו פעם עדרים של אנשים פרטיים, רובם עדיין נמצאים, אבל הקיבוצים, למשל רמות מנשה, דליה, גלעד, נשארו מהם מעט מאוד, נשאר מעט מאוד מרעה. הם החזיקו אלפי דונמים, קילומטרים רבועים שלמים בכל השטח, ממערב וממזרח, בעיקר ממערב לכביש שש לכיוון רמות מנשה. השטח הזה, יש בו כרסום, ומי שנכנס אליו זו אוכלוסייה עוינת, בעיקר בחלק הדרומי שנושק לוואדי עארה. ואני רוצה לומר לכם משהו על הפשיעה החקלאית, קודם כול בהיבט הלאומי. הפשיעה החקלאית היא המשכה של המלחמה על ארץ ישראל שבה אנחנו ניצחנו את האויבים שלנו לפני 74 שנים בקרבות במלחמת השחרור והחזקנו בשטח. אבל מי שלא הצליח בשדה הקרב מנסה ליצור עובדות חדשות בשטח דרך כיבוש שהוא כיבוש הקרקע, בין אם זה באמצעות בקר, בין אם זה דרך פגיעה בך. וכל מי שטוען שמדובר בפשיעה פלילית בלבד ומגלגל את עיניו לשמיים דומה לאותם אלה שלפני 100 שנה כשהיו פוגעים ביהודים היו אומרים: זה עניין פלילי, אין פה שום דבר לאומני. בסופו של דבר הציונות עמדה על דעתה, הקימה בשלב ראשון את בר-גיורא והשומר, ולאחר מכן את ההגנה ואת האצ"ל וכמובן את הגדודים העבריים, ובסופו של עניין, כוח מגן. כי הדברים לא היו פשיעה, הם היו משהו אחר. מה שקורה עכשיו הוא מאוד דומה, זה נכון בכל מקום, במיוחד בחלקים ניכרים בנגב ובגליל המרכזי, התחתון וגם העליון. אני רוצה לציין, לחיזוק דבריי: חלק מן האלימות לא נושאת למעשה שום רווח מיידי אלא הוא ניסיון לגרש את החקלאי היהודי ולהבהיר מי לשיטת הפושעים הוא בעלי הארץ. ככה מוצתים מתבנים ולולים, חממות, מבנים, מושחתים צינורות השקיה, ציוד השקיה יקר ערך, נכרתים עצי פרי עם הפרי עליהם, נאסף מעט מהפרי, כורתים מטע מנגו, לוקחים כמה שקים, המטע נכרת עם עשרות טונות. וכמובן, יש את הפשיעה so called הרגילה, שכאילו יש ממנה גם רווח, גנבת בקר, גנבת תוצרת חקלאית מוגמרת, וספינת הדגל, גביית דמי חסות, גנבת טרקטורים, כלים מכניים ועוד ועוד ועוד. כשאני מסתכל על הנזק הכלכלי הנגזר, אני רוצה לומר לכם שלא רק החקלאים משלמים את המחיר, כל מדינת ישראל משלמת אותו. צריך להבין את המשמעות: כשגונבים עגלים או פוגעים בתוצרת מוגמרת, יש נטישה. כשיש נטישה, התוצאה היא שיש פחות היצע. כשיש פחות היצע, המחירים עולים. 15% מיבול האבוקדו ניזוק או נפגע. המשמעות היא עלייה במחיר. אם המגדלים לא מאוזנים, הם יוצאים מהמשחק, ובשנה הבאה יש פחות סחורה. הדברים האלה, לדוגמה, בתחום הבקר שציינתי זה מגיע בשנים מסוימות ל-20% ו-30% של גנבה של עגלים. התוצאה היא שהחקלאים מפסיקים לרעות בשטח. דיברתי על הקיבוצים, וכל מי שרוצה לראות מה זה תנאי זוועה, שיסתכל איך מייבאים בקר מחוץ לארץ באוניות בקר חי, דבר איום ונורא. והמגמה הזאת היא מגמה מאוד חזקה, בעיקר בגליל המרכזי התחתון, אבל גם בגליל המרכזי והעליון, ויש לזה גם ביטויים במקומות אחרים. בדרך הזאת היישובים ויתרו על אלפי דונמים של הרשאות רעייה, ובחלקי הארץ האלה כמעט ואין הרשאות רעייה, למרות שהיו בהם לפני שנים.

מדובר על אלפי דונמים,

מישהו אחר מחזיק את השטח. דרך אגב, כך גם כאשר אני מדבר על המחיר, מה שנקרא תשלום לשומרים, או במילים אחרות דמי חסות, כי השומר הוא לעולם המסונף לזה שגונב או לזה שפוגע. ותוסיפו את זה על כל העלויות האחרות שקשורות לתשומות מים,

דישון וכן הלאה. יש עוד עלייה, העלייה הזאת מתגלגלת אל הצרכן. וכאן נכנס אלמנט מרכזי, שהוא בכוחנו באופן מיידי. במקום שהמדינה תחזק ותעגן את הזכויות של ההתיישבות, אז למעשה מי שאמור לדאוג לזה, מינהל מקרקעי ישראל,

למעשה מקשה על החקלאי, פועל באופן ציני, לא מאפשר את מה שצריך, לא מאפשר להכניס משפחות נוספות. אני מבין שהזמן קצר, אני אתן רק דוגמה אחת, על מנת שתדעו שלמדתי אותה מניסיוני. רבותיי, תוך 20 שנה מספר הילדים בכיתה א' ב-19 היישובים של גוש משגב ירד ל-50%. לפני 20 שנה היה שם x, אני לא רוצה לציין, השנה היה שם 50%. אתם יודעים למה? יש המון אנשים שרוצים לגור ביישובי גוש משגב, לא משנה באיזה מקום.

שמסבירים להם שהקרקע הזאת היא קרקע יקרה, שהם בסוציו-אקונומי 9, כי להורים יש מכונית או שתיים. הילדים לא יכולים להמשיך לחיות. הילדים באים למרכז, ההורים נשארים לבד, המקום מתכרסם. תסתכלו על היישובים הסמוכים,

דיר חנא, אפשר לדבר על עוד, כל אחד מהם הופך לעיר שגודלה הוא פי שניים ופי שלושה תוך 15, 20 שנה. המשמעות היא שאנחנו מאבדים את השטח. החקלאות היא פתרון, ואני מציע שאנחנו ניתן לה מענה, 1. נגד הפשיעה החקלאית, 2. בעידוד ההתיישבות והחקלאות.

תודה רבה. אם אפשר קצת להקפיד על הזמנים אני אודה לכם. חברת הכנסת שטרית. בבקשה. עדיין

אני לא מתחיל לפני שאת מוציאה את המילה הראשונה. הנושא הוא עלייה, אבל אני דווקא רוצה לדבר על הירידה. הירידה, אתה יודע במה? בכל מה שקשור למערכת החינוך שלנו. כאשת חינוך צדה את עיניי כתבה של פרופ' אריה אלדר, שקראתי לפני שבוע, ופשוט הזדעזעתי כמה שכל מילה ומילה שם היא חקוקה בסלע. כולם זוכרים שלפני שבועיים וקצת יותר הזכרנו את ששת מיליוני היהודים שנרצחו באירופה בידי גרמנים ועוזריהם, וכולנו עמדנו בצפירה, וכולנו זכרנו את יום הזיכרון לחללי צה"ל ואת יום העצמאות. וכולנו היינו, חגגנו גם את 74 שנות קיום המדינה וגם מאז שנחתמה מגילת העצמאות. אבל דעו לכם שבעוד מספר קטן מאוד של שנים תלמידי ישראל בוגרי מערכת החינוך הממלכתית שלנו לא יזכרו את הימים האלה. הם לא יכירו את ההיסטוריה הזו, כי בבית הספר היסודי מה שיהיה ויישאר זה רק הטקסים, זה מה שיישאר. גם בחטיבות הביניים אולי הם ילמדו עוד קצת משהו, ממש מנותק מיום השואה או יום הזיכרון או כל הימים האחרים,

אם תשאלו אותי: אבל למה? אז אומר לכם משהו, כי חברת הכנסת השרה יפעת שאשא ביטון החליטה על רפורמה. רפורמה שבה אין לימודי היסטוריה, אין לימודי תנ"ך, אין לימודי אזרחות, אין לימודי ספרות. וזה למה? כי לא נבחנים לזה בבחינות הבגרות. חברים יקרים, אני מגיעה מתחום החינוך. כשאתה לא נבחן, גם המנהל אומר: לא נורא, אולי נשים קצת דגש על הלימודים האחרים, שעליהם נבחנים, שזה אומר מתמטיקה,

פיזיקה, חברים יקרים, ברוכים הבאים למדינת ישראל שבה מגדלים רובוטים, רובוטים משוכללים, שזה לא משנה אם אתה מגדל אותם בישראל או מגדל אותם בארצות הברית, כי אף אחד מהם לא מכיר את הזהות היהודית, לא מכיר את המורשת, לא מכיר את הספרות היפה. ואם נסתכל על האירועים הנהדרים שקרו למדינה שלנו, וששווים וראויים שנלמד אותם, אז זה בלי הרצף ההיסטורי הזה הם אפילו לא יבינו את הנס הזה שנקרא מדינה יהודית, מדינת ישראל. הם לא יבינו את השורשים האמוניים, התרבותיים, ההיסטוריים, של עם ישראל, מאין צומחת בעצם מגילת העצמאות הזו. והם גם לא יוכלו לעמוד על עומקה ועוצמתה בלי ביאליק, בלי אלתרמן, עגנון, עמוס עוז, גרוסמן, איש מהם גם לא ידע כנראה דבר על הרוח הגדולה שנפחה בעצמות היבשות שבחזון יחזקאל. וגם על הנביא הזה, הם גם לא ידעו אפילו מיהו. מערכת החינוך, כמו שאמרתי, תתרכז בלימודי מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית, בדיוק כמו שאמרתי, להפוך אותם לרובוטים. כבר התרגלנו לשרי חינוך שהם קצרי מועד,

משתוקקים מאוד להשאיר חותם, ואז הם מקימים רפורמה, כל אחד המציא רפורמה חדשה, שאחר כך גם מבוטלת. מבטלים אותה.

לצערי הרב, הייתה צריכה לוודא שתלמידי ישראל ידעו את קינת דוד,

בעשורים האחרונים כל הזמן מנסים לחשוב איך להקל על העומס של התלמידים, והביאו את הסיבה של ביטול הבגרויות על ידי כך שאנחנו נקל, שחס וחלילה המטלות הלא-אנושיות האלה יהפכו את הילדים שלנו לנורא מסכנים. אני מבין, ובכל זאת משפט לסיום, בבקשה.

אז מה שאני רוצה להגיד הוא שבמקום לשפר, במקום לשפר את המצב, בחרה יפעת שאשא ביטון לא לבחון, לא למדוד, לא לדרוש, לא להתאכזב, ובעוד עשור נעמוד כולנו כאן עם דור של בורים. חבל מאוד שהדברים האלה לא נופלים על אוזנם הקשבת של ראש הממשלה, ושל השר, שהייתי ראש המטה שלו, והגברנו את לימודי המורשת, אני כבר לא מצפה מגדעון סער לשנות את עורו, אבל לפחות שלא יפגע במדינה הזו. תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה.

רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, חבריי חברי הכנסת, אני הקשבתי בקשב רב לדבריו החשובים של חבר הכנסת גלנט. אני חושב שהוא צודק. התופעה שהוא דיבר עליה היא

שמתארת בעצם את אובדן המשילות במדינת ישראל בשנים האחרונות. זו בעצם אחת הסיבות שלפני כמעט עשור, ב-2012, בהיותי בעל משרד רואי חשבון מצליח, הצטרפתי למפלגה חדשה, ליש עתיד, שקמה חודשים ספורים לפני כן. הצטרפתי מתוך דאגה עמוקה לעתיד המקום שהפך לי לבית ב-23 השנים האחרונות, מתוך דאגה לדמוקרטיה, למשילות, לשלטון החוק, לצדק ולזכויות הפרט במדינת ישראל. במשך שמונה וחצי שנים פעלתי נמרצות בהתנדבות מלאה על מנת לעצור את הסכנה, הסכנה שהלכה והתגברה בשנים האחרונות, וביתר שאת בשלוש השנים האחרונות של השלטון הקודם. לפני שנה וחצי היינו כפסע מהפיכת מדינת ישראל למדינה שאנחנו, למזלנו אולי, עדיין לא מכירים, מדינה לא דמוקרטית, מושחתת, עם מערכת משפט חלשה ומסורסת, עם שלטון שהתכוון באופן כמעט גלוי לפגוע בזכויות של אלה שחשבו אחרת, בחופש הביטוי, בזכויות של כל אזרח במדינה. וכשאני מדבר על הזכויות, אני מדבר גם על הזכויות של אותו חקלאי לביטחון. וצריך להודות, זה כמעט הצליח. אנחנו עצרנו ומנענו את האסון הזה

ברגע האחרון. ביוני בשנה שעברה התחלף השלטון באופן חוקי ודמוקרטי, כפי שזה צריך להיות. הוקמה ממשלה חדשה, ממשלה מתפקדת, שתוך 11 חודשים הצליחה לא רק לייצב את הכלכלה, את החברה, את יחסי החוץ, אלא גם להעביר רפורמות מרחיקות לכת שלא קודמו כאן במשך שנים רבות. אני אתן רק כמה דוגמאות: חוק קרן העושר, רפורמת היבוא, רפורמה בקרנות הפנסיה, רפורמת הרגולציה, מהפכה בכשרות, חוק המטרו, אגרת גודש ועוד. הגירעון ירד מ-11.6% ל-0.6% לאחרונה, כמעט שאין גירעון,

האבטלה, מ-5.5% ל-2.9%. בקשר לרמת הפשיעה החקלאית, המצב הוזנח במשך יותר מדי שנים.

הממשלה שלנו, לראשונה התחלנו טיפול מקיף,

סגן השר יואב סגלוביץ' מוביל את המאבק בחודשים האחרונים, וכבר רואים את התוצאות הראשונות בירידה במקרי הירי, בעלייה בתפיסת הנשק הבלתי-חוקי ועוד. כמובן, זה תהליך ארוך. ייקח זמן לתקן את ההזנחה של הרבה מאוד שנים, אך אנו בהחלט בדרך לפתרון. לצערי, מולנו ניצבת אופוזיציה שלרגע אחד לא קיבלה ולא כיבדה את ההכרעה הדמוקרטית של העם, אופוזיציה אשר מובלת על ידי סוכני כאוס, שמנסים לגרור אותנו שוב למערבולת הבחירות ולאי-יציבות. הגברת ששלחה את מכתב האיום עם קליע למשפחתו של ראש הממשלה צמחה,

בערוגות הליכוד. האקט המזעזע שלה הוא תוצאה ישירה של התלהמות והסתה שאנו עדים להן מדי יום. מי שקורא לראש הממשלה נוכל, בוגד ומתייוון, מי שמנסה לקעקע את הלגיטימיות של הממשלה הנבחרת, שלא יתפלא שמישהי שטופת שנאה

שוטפים את הארץ בשנאה, בשקרים, במחנאות ובקיטוב. אתם אחראים לפילוג בעם, ואתם תישאו באחריות אם חלילה יקרה פה אסון. המתקפות הפרועות שלכם, שמבזות את הבית הזה, הן ההוכחה המושלמת לצורך העז בשינוי. הן מזכירות לנו יום-יום מדוע היה כל כך דחוף להחליף אתכם ולהחזיר את ישראל לנתיב אחראי ושקול, וכמה חשוב, במיוחד היום, להמשיך ולשמור על ממשלת השינוי.

חבר הכנסת בן צור, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אורחים נכבדים, תבהלה אוחזת את חברי הממשלה. תבהלה שגורמת להם לעשות מעשים שלא ייעשו. כך הם נהגו שעה קלה לפני שבת עם ההודעה על פיטורי יום טוב כלפון, המנאץ את גדולי ישראל, ולמרות שהיה נאמן לבנט וחבריו, הם זרקו אותו בצידי הדרך ובצורה ששוברת שיא שלילי חדש

כך הם התרפסו בפני הקהילה הבין-לאומית אחרי הרג של עיתונאית שהייתה באזור מלחמה והחברים שלה הרגו אותה. לא ייתכן שהתבהלה המסוכנת שאוחזת בהם תעלה לנו בחיי אדם ובחיי לוחמינו בשביל להוכיח לקהילה הבין-לאומית את הידוע לכול, שהעיתונאית נהרגה מאש פראית של המחבלים בג'נין. זו חרפה שאיני מצליח להתאושש ממנה, ואני לא מבין מי איבד את השכל הישר, זה שמחויב להגן על הלוחמים ועל האזרחים שלנו. לפי מה שנראה, הם עושים פעולות פזיזות המסכנות את קיומנו כאן, והעיקר שהכיסאות הרעועים שלהם יחזיקו עוד קצת. השבוע הם מתחרים ביניהם מי יביא את חוק-יסוד: השוויון להצבעה, זה ששר המשפטים סער ושר התקשורת הנדל הבינו את המסוכנות שלו ולא השתתפו בהצעת החוק המקורית שעלתה ב-2020 כי החוק הזה מסוכן ליהדות ולמדינה. הם מבקשים להביא חוק-יסוד שיסיים את המלאכה של שונאי ישראל נגד מדינת ישראל, והמדינה תיהפך למדינת כל אזרחיה. בעוד תקופה לא ארוכה, אם הצעת החוק המטורפת הזאת תעבור, אנו מסכנים את המשך קיומנו כמדינת היהודים. אל תגידו לי שתביאו את זה במסגרת חוק כבוד האדם וחירותו וזה יהיה שוויון אזרחי, כי גם שוויון אזרחי, המשמעות שלו מרחיקת לכת ומסכנת אותנו. האבסורד הוא שלמרות שאין להם היתכנות להעביר את החוק, בגלל המצב הפוליטי, הם מביאים אותו בשביל לקושש קולות. רבותיי, התבהלה שאוחזת בממשלה הזאת מסוכנת וגורמת להם לפעול תוך מכירת כל ערך שהיה כאן. אסור לנו להסכים למצב שבו הנושא הזה הוא בכלל בר-שיח. אני רוצה להקריא לכם מה שאמר פעם אדם אחד בנושא: "אל תסתתרו מאחורי סיסמאות של השוויון האישי הפרטי, לא על זה החוקים האלה מדברים. החוקים האלה מדברים על מדינת כל אזרחיה ועל מדינה דו-לאומית"; המשמעות של החוקים שאתם ניסחתם היא "לאו מוחלט לכל הסממנים היהודיים של מדינת ישראל, לשנות את ההמנון, את הסמלים,

את כל הסמלים של היותנו מדינה יהודית, לשם החקיקה הזאת מכוונת,

לקעקע את חוק הלאום, את האופי של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". אתם יודעים מי אמר את הדברים האלה? השר אלקין, כשהוא ייצג את הממשלה אז. מה השתנה היום? אני שואל אתכם. אתם באמת מוכנים לשרוף את כל היקר לאבותינו, שמסרו את נפשם בשביל שנוכל להיות פה, אנחנו וצאצאינו?

במעשים שלכם, מסכנים את המשך הקיום של העם היהודי ואת ייחודו פה בארץ. התבהלה שלכם מסכנת את כל מה שאבותינו בנו פה. הרי כבר היום המסגרת הקיימת מרחיבה ומאפשרת פרשנות רחבה ביותר, והניסיון שלכם להביא את החוק כחוק-יסוד מעיד כאלף עדים על כוונותיכם המסוכנות. די לזרות חול בעיני העם. המעשים שלכם ימחקו את הדגל וההמנון, את הדת ואת הערכים. אנו לא כמו כל העמים, אנו יהודים, מיוחדים, ומי שלא מבין את זה ומי שלא מאמין בזה, בעם הנבחר, נדרש שלא לבזות את ערכי אבותיו אלא שיצא מארצנו הקדושה. אני פונה אליכם, תביטו בילדים שלכם. אל תמכרו את הערכים והשאיפות של אבותינו משך אלפיים שנה רק בשביל לשרוד עוד יומיים. אתם באמת רוצים להפוך למדינת כל אזרחיה? הממשלה הזאת היא לא לגיטימית, היא סכנה למדינת ישראל מכל היבט, מהביטחון דרך הכלכלה ואף בליבת הצביון היהודי של מדינת ישראל. היא מסכנת את הכול,

את הדמוקרטיה. אנחנו, בעזרת השם, נחליף אתכם בקרוב ונתקן את כל מה שאתם הורסים. כשנחזור לשלטון נמחק כל זכר להרס שאתם עושים. נחזק את מוסד הרבנות הראשית והמועצות הדתיות בישראל, נחזק את הכשרות, נחזק את הגיור, תהיה כלכלה טובה יותר, יהיה ביטחון טוב יותר, תהיה ארץ שאפשר יהיה להתהלך בה בחופשיות ולא בפחד כמו היום. רבותיי, מי שצריך, אני אומר לו: אנחנו ניתן לכם גיבוי. תבואו לצידנו, תקבלו את הגיבוי. אל תסכימו להמשך הטירוף, ששורף פה כל חלקה טובה.

חבר הכנסת גפני, וכל חברי הכנסת שנמצאים באולם, בבקשה לשבת במקום. אני מאוד אודה לכם.

נכבדה, כבוד גדול הוא לארח במליאת הכנסת את חברי המשלחת המכובדת מהמועצה הלאומית של אוסטריה, ובראשם ידידי הטוב נשיא המועצה הלאומית סובוטקה, חבר אמת ותיק של מדינת ישראל. ברוכים הבאים לכנסת, ליבה הפועם של הדמוקרטיה הישראלית. Welcome to the Knesset, the heart of the Israeli democracy.

היחסים בין ישראל לאוסטריה חמים מאוד, והם דוגמה למערכת היחסים הפורה בין שתי דמוקרטיות ליברליות הדוגלות בערכים משותפים ושבכוחן לעבוד ביחד למען האזרחים שלהן. אוסטריה של היום מכירה באחריותה ההיסטורית למעשיה בשואה. היא שותפה כנה ואמיתית במלחמה הבלתי-מתפשרת באנטישמיות על כל צורותיה, ובכלל זה הכחשת השואה, ופועלת רבות להנצחת זכר הנספים. אני רוצה להודות לך, אדוני נשיא המועצה, על שהקדשת מזמנך והגעת לברלין בינואר האחרון לציון יום השואה הבין-לאומי, כדי שנוכל להתייחד ביחד עם זכרם של שישה מיליון היהודים שנספו בשואה. אני מוקיר את פועלך להעלאת המודעות להנצחת השואה, יחד עם ידידתנו נשיאת הפרלמנט הגרמני באס. אתה הארת את בניין הפרלמנט האוסטרי בכיתוב We Remember. אתה עומד שנים ארוכות כתף אל כתף עם ישראל במאבק בטרור, וגם המועצה הלאומית תחת הנהגתך הגדירה באומץ את חיזבאללה על כל זרועותיו כארגון טרור לפני שנה, בעיצומו של מבצע שומר החומות, ועל כך אנחנו מכירים לך תודה רבה ומעריכים. באותה העת הניפה לשכת הקנצלר האוסטרי את דגל ישראל לאות הזדהות עם תושבי ישראל, שחוו התקפות טילים חסרות הבחנה, ולאות תמיכה בזכותה של ישראל להגן על אזרחיה. חברי הנשיא סובוטקה, תרמת תרומה ממשית לקידום היחסים המצוינים בין ישראל לאוסטריה ולגיבוש הקו המדיני שאוסטריה נוקטת בעמידתה המוסרית לצד ישראל. אתה חבר אמת של מדינת ישראל. בשמי ובשם הכנסת אני רוצה להודות לך על כך. חבריי חברי הכנסת, אני שמח לבשר לכם שהיחסים בין ישראל לאוסטריה התקדמו צעד נוסף היום עם החתימה על הסכם בין הכנסת לבין המועצה הלאומית. אנחנו מתחייבים לחזק את היחסים הבין-פרלמנטריים בשלל נושאים, כגון קיימות, חדשנות, אסטרטגיות ביטחוניות ונגישות, ולקדם את הדיאלוג בין נבחרי הציבור באמצעות ביקורים

חתימה על הסכם בין פרלמנטים אינה דבר של מה בכך, היא משקפת את עוצמת היחסים בין הפרלמנטים ואת ההבנה שיחד אנחנו יכולים להדק את הקשרים בין העמים ולתרום לשגשוג היחסים בין החברה הישראלית לאוסטרית. ההסכם שחתמנו עליו הוא עדות נוספת לתרומה של הדיפלומטיה הפרלמנטרית, לעוצמתה המדינית של ישראל ולמקום שיש לכם, נבחרי הציבור, בחיזוק מעמדה הבין-לאומי של ישראל ובייצוג אזרחי המדינה לא רק בכנסת אלא גם ברחבי העולם. חברי הנשיא סובוטקה וחברי המשלחת המכובדת, ברוכים הבאים לירושלים, ותודה רבה על החברות המיוחדת. ברוכים הבאים, ברוכים תהיו. תודה רבה. (מחיאות כפיים) תודה רבה לחברי הכנסת. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. חברת הכנסת וסרמן, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי כנסת, שרים, לא מעט שנים אני עוסקת בפשיעה ואלימות בחברה הערבית. אנחנו עומדים היום בסימן של פשיעה חקלאית. לפני כמה שבועות ביקרתי בצפון כמה משפחות, שנעמדו מולי, ואני לא יכולה להוציא אותן מהלב. אנשים שחווים לא פחות מטרור, לא על בסיס שנתי, לא על בסיס חודשי, לא על בסיס שבועי אלא על בסיס יום-יומי, פולשים לשטח שלהם, הורסים להם מהחקלאות שלהם, פוגעים להם באיכות החיים וביכולת שלהם לחיות בשלווה ובשלום. ממשלת השינוי חרתה על דגלה את אחד הדברים שלי באופן אישי היה החשוב ביותר, להשליט חוק וסדר במדינה הזו. אנחנו עדיין לא שם, לחלוטין, רק התחלנו את הדרך, אבל לא יכול להיות שבמדינה ריבונית אנחנו ניאלץ לשים את החוק במקום מסוים, ואז יהיה משהו שהוא ליד החוק. בשביל זה, חברים, זו לא הדרך לומר: אנחנו מרגישים בזה, כי הדבר הזה הוא לא חדש. וזה לא דבר שהוא מהיום או מאתמול, זה דבר שקיים שנים, והוא צבר תאוצה וצבר עוצמה, הוא הפסיק להתבייש. חקלאים סובלים, אנשים ציונים שיושבים בגבולות סובלים יום-יום.

כי פושעים צברו תאוצה במשך שנים. והעיניים הבוכות לא עוזבות אותי. לא יכולה להפסיק לדמיין אותם לנגד עיניי. ולא, זה לא מקום לאופוזיציה לומר:

זה המקום לשים את הידיים ביחד, אם זה בוועדה לביטחון פנים, אם זה בוועדת חוץ וביטחון ואם זה בכנסת ישראל, ולהילחם למען החוק והסדר. אין ליד החוק.

לא לחילוני, לא לדתי, לא ליהודי, לא לערבי, לא לצעיר ולא לזקן, לא לאישה ולא לגבר.

חוק וסדר. הגיע הזמן לתת טיפה כבוד לגורמי אכיפת החוק, שהלב טיפה ידפוק, כמו במקומות אחרים, בארצות הברית למשל. קצת כבוד הדדי האחד לשני ולגורמי אכיפת החוק, כדי שהחוק והסדר יהיו הבסיס שעל פיו יישק דבר. שזאת תהיה הפלטפורמה שעל בסיסה נוכל לבנות ולהיבנות, ולא לתת לחברה שלנו להתפורר. לא הימין ולא השמאל, אלא ביחד עלינו להילחם ולמגר את הפשיעה ואת האלימות, באופן כללי ובחברה הערבית בפרט, ולא לאפשר לעיניים הבוכות להישאר בדמיון של חברי וחברות כנסת, אלא להעלים את התופעה הזו ביחד, מתוך אכפתיות ואהבה למדינה הזו. ואני אומרת את זה מדם ליבי. תודה. תודה רבה. תודה גם על העמידה בזמן. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, התבשרנו היום על העלייה ביוקר המחיה, תהליך שכל הזמן גדל. משפחה שרוצה לרכוש מוצרים לילדים שלה או למשפחה שלה עומדת בשלב שהיא לא מצליחה לרכוש את כל מה שהיה באפשרותה לרכוש, מכיוון שהמחירים נוסקים כל הזמן. אני לא מדבר על זה שזוגות צעירים לא יכולים לרכוש דירה בגלל שמחירי הדירות עלו בלמעלה מ-16% 2% רק בחודש האחרון. יושבים פה חברים בקואליציה ומדברים על ממשלת השינוי, הממשלה שפתחה ערוצים וכל מה שנלווה לעניין הזה. היום היה דיון בוועדת הכספים על נפגעי האומיקרון, בעלי עסקים, ואני זוכר את הדיון על נפגעי הקורונה כשאני הייתי יושב-ראש הוועדה, כשישב שר האוצר בוועדה ישיבה אחרי ישיבה, ועשינו שינויים בתוך התהליך הזה שהפקידים הביאו, היום אין דבר כזה. שר האוצר, אין לו זמן לבוא לוועדה, והעלו דברים ובעיות שיש בכל העניין הזה. יש שם דברים חסרים, זה כאילו מישהו הכין את החוק הזה כדי שבעלי העסקים בסופו של דבר לא יקבלו את מה שמגיע להם, ואין קול ואין עונה. שר האוצר לא מגיע. ישראל כץ היה שר האוצר בתקופת הקורונה.

שמע את החברים, שינינו דברים. היום אין קול ואין עונה. אני חשבתי שבסדר, זה יגיע לציבור החרדי, אז שם לפחות יישאר מה שהיה. כל שבוע, אדוני ראש הממשלה, אתה גוזר גזרות נגד הציבור החרדי. באתי למנסור עבאס ואמרתי לו, אני כל שנה העברתי תמרוץ לטיפול בבתי הספר, לכולם, ערבים וחרדים, כולם. אחרי כמה שבועות הגיעה העברה של 53 מיליון שקל במקום 84. למה? מכיוון שהעבירו רק לערבים, ולחרדים לא. אנחנו עדיין נמצאים במריצה של שר האוצר. ואני שואל, למה כל שבוע הגזרות האלה נגד הציבור החרדי? מה עשה לך הציבור החרדי, ראש הממשלה?

למה אין לך סייעתא דשמיא, אתה לא שואל את השאלה הזאת? למה אתה לא מצליח בכלום? אתה יודע מה, היות שאנחנו מדברים בארבע עיניים, אז אני החלטתי לשאול אותך את השאלה הזאת. אתה נסעת בשבת לפוטין, ואני סברתי לתומי, בטח יש איזה פיקוח נפש בעניין הזה שראש הממשלה בישראל צריך על זה לחלל שבת. עבר זמן, חשבתי שאולי יש דברים שאתה יודע ואני לא יודע, בכל אופן יש שם מלחמה מתנהלת עם אוקראינה. חשבתי שאתה הולך לעשות שם איזה משהו שימנע את שפיכות הדמים. שאלתי את עצמי למה לא עשית את זה ביום שישי או במוצאי שבת, הרי זה לא היה, והיום, בעקבות הזמן הרב שעבר מאז, תגיד לי, למה חיללת שבת? למה עשית את זה, אתה ואלקין? לאיזה צורך? לא היית יכול לעשות את זה לפני שבת, לא היית יכול לעשות את זה אחרי שבת? מנעת את המלחמה שם? אמרתי לך "אל תיסע לפוטין"? אמרתי לך שתיסע ביום רגיל. מה היה פיקוח נפש בדבר הזה? אין פלא שכל מה שאתה נוגע, לא יוצא מזה כלום.

אני מסיים, אדוני היושב-ראש. ממשלת השינוי, לוקחים חבר במפלגה שלך ומדיחים אותו כמו כלב, בגלל שככה נוח לך. מגיעה חברה מהמפלגה שלך, שעבדה כל הזמן בשבילך,

היא באה לישיבת סיעה, אתה זורק אותה החוצה. כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. תודה רבה. חברת הכנסת מגן תלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חבריי חברי הכנסת, מדוע אנו מקיימים היום את דיון 40 החתימות הזה? מסיבה אחת פשוטה: כדי להתנגח בקואליציה ובממשלה. שר האוצר אביגדור ליברמן הצליח בחודשים מעטים לייצב ולהקפיץ את הכלכלה של מדינת ישראל.

אנחנו מתמודדים בהצלחה עם האינפלציה העולמית, והאינפלציה עומדת על חצי מהאינפלציה בארצות הברית ובמדינות נוספות. בכל העולם מציינים את כלכלת ישראל לשבח.

חברת דירוג האשראי P&S הגדירה תחזית יציבה לכלכלת ישראל בגלל הרפורמות שאנחנו מעבירים ושמעודדות צמיחה. אנחנו הגענו כרגע לגירעון של 0.6%. חשוב להזכיר לציבור שבשנת 2019, לפני הקורונה, היינו בגירעון של 3.7%, שזה גירעון עצום, ומדוע? מאיפה הכסף?

מכיוון שבמשך העשור האחרון התנהלה פה כלכלת בחירות גירעונית. הוציאו כספים על לחצים קואליציוניים ועל פוליטיקה קטנה. הכניסו את אזרחי ישראל לחוב, שאחר כך היה צריך להחזיר במיסים אדירים. אנחנו, בסיעת ישראל ביתנו, בעזרת אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים, מהרגע הראשון העברנו כספים לניצולי שואה, לקשישים, לאנשים עם מוגבלויות, לתוכנית הלאומית למאבק באלימות נגד נשים, שפשוט לא תוקצבה, לשכר החיילים, שהעלינו ב-50%, לתוכנית ממדים ללימודים, שאנחנו נעביר, אגב, מי מתנגד להעברת חוק ממדים ללימודים? הליכוד. אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד פשוט, להתנגד לתוכנית ממדים ללימודים זה לא ענייני וזה לא מכבד את המעמד שלכם כחברי כנסת.

זו יוזמה של ליברמן כשהיה שר הביטחון, ואתם לוקחים על זה טרמפ על חשבון החיילים הקרביים והחיילים הבודדים. אתם אומרים, למה רק שני-שלישים משכר הלימוד? פשוט חוצפה. לא עשיתם שום דבר, אז לפחות תשמרו על צניעות ואל תעשו פוליטיקה על גב החיילים. החיילים הם אלה שסובלים מהפוליטיקה הקטנה שלכם. לא רק עבור החיילים לא עשיתם כלום. אנחנו תוך כמה חודשים עשינו מה שלא עשיתם פה שנים רבות: רפורמת היבוא, רשת ביטחון לעצמאים, הורדת רגולציות, הפחתת הפקק בנמלים. פשוט לא ברור מה אתם עשיתם כל הזמן הזה ועל מה אתם מתלוננים היום. שוב תגידו שלא היו פיגועים בתקופת נתניהו? שוב תגידו שהכול היה מושלם ונהדר? פולחן האישיות מעוות לכם את תפיסת המציאות. אנחנו באנו לעבוד.

לעבוד על

וכל עוד נדע לשים את המחלוקות בצד ולהסתכל על המחבר בינינו היא גם תמשיך, ותעשה דברים גדולים למען עם ישראל,

תודה רבה. מטעם הציונות הדתית חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלוש דקות לרשותך.

הם לא צריכים סיבה, הם לא צריכים טריגר, הם לא צריכים תירוץ. הם מונעים מאנטישמיות, משנאת ישראל ומשאיפה מתמדת להשמיד את המדינה היהודית העצמאית והריבונית היחידה בעולם, זו שקמה לנו אחרי אלפיים שנות גלות ונדידות בחסדי שמיים גדולים. אבל אי-אפשר להתעלם מהעובדה שבמפרשים האלה של הטרור הערבי נושבות רוחות. יש מי שמפיח רוח בטרור, יש מי שמניע את התקווה, שמניעה את גלגלי הטרור. ואין-ספור פעמים אמרתי כאן, מעל הדוכן הזה, שבניגוד לשקר של השמאל שכביכול טרור נובע מייאוש, הוא נובע מתקווה, הוא רציונלי. אף אדם לא מת סתם. הוא רוצה להשיג מטרה, וכשהוא נתקל בקיר ברזל, אם תרצו, אלגוריה של ז'בוטינסקי, אז הוא מבין שחבל על הזמן. כשהוא מזהה סדקים וחולשה והזדמנות להתקדם לעבר המטרה שלו, אז הוא מגביר מנועים. אין דבר שמפיח רוח במפרשי הטרור יותר מהממשלה הזאת, שנשענת על תומכי טרור אנטי-ציוניים. בשבועות האחרונים כל המסכות ירדו, לא רק מסכות הקורונה מהציבור הישראלי, אלא ירדו מסכות הנחמדות הזאת והמעטפת האזרחית כביכול מפניה של התנועה האסלאמית וחבריה, שעסוקים בהסתה, בשיח לאומני, באיבה, עוינות ושאיפות להשמדתה של מדינת ישראל. הם מסבירים לתומכיהם שהם עושים את זה עכשיו מבפנים בג'יהאד אזרחי, כי אי-אפשר ג'יהאד של חרב. ועכשיו הממשלה הזאת לא מסתפקת בלמכור את מדינת היהודים לתנועה האסלאמית, היא נשענת על המשותפת, וכל התדרוכים וכאבי הבטן של החבר'ה בימינה:

אנחנו לא מוכנים, יאיר לפיד אומר, הם מוחים אצל העיתונאים, אתם משקרים. בשבוע שעבר העברתם הצבעות על אצבעות המשותפת, וגם היום אתם,

התשלום ששילמתם לטיבי ייחשף מהר מאוד, אני כבר יודע אותו לפרטי-פרטים. אתם תיחשפו אליו, הערבים ייחשפו אליו. אתם היום תעלו כאן במליאה ותעבירו רק את הצעות החוק שטיבי וסעדי וחבריהם לרשימה המשותפת,

כמו עבאס, שקרנים מדופלמים, אז הם יצעקו נגד הממשלה, לסיכום. ובפועל יתחזקו אותה. הכול בשביל כבוד, צביקה, ושררה ושנאת נתניהו, זה מה שמניע אתכם.

מכרתם את המדינה לאויביה ואתם מפיחים רוח במפרשי הטרור, שמכה באזרחי ישראל ללא רחם, בחקלאות, ולצערנו בגרזינים ובנשקים ובמקומות אחרים. תודה.

העליתם עכשיו הרבה את חוק ממדים ללימודים, אז חברתי אורית סטרוק, נאמר דבר בשם אומרו, זה יותר ממשפט. משפט אחרון.

היא אמרה היום, אכן, אתם ממשלת ממדים ללימודים. אתם ממשלה שמסכנת את לובשי המדים, כובלת את ידיהם, תודה רבה. ומביאה ללימודים את תומכי החמאס לקמפוסים שלנו עם דגלי אש"ף והתרסה לאומנית.

אבל צביקה, אתם תיפלו מהר, זמנך תם. תיפלו מיהר ותיזכרו לדיראון עולם בדפיה השחורים של ההיסטוריה של ימינו.

יהיו לך עוד הזדמנויות להזכיר את זה. תודה רבה. אני מזמין את אחמד טיבי מטעם הרשימה המשותפת. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת,

עבר על העם שלי אירוע מאוד טראומטי,

בממדים היסטוריים. עיתונאית אהודה, מקצוענית, שעשתה עבודתה נאמנה משך כמעט 30 שנים, עיתונאית שטח אמיצה, נורתה בראשה. חשבתי שאתה רוצה להתנצל שערבים משקרים, טיבי. אני לפחות לא אגרתי דלק כדי לשרוף אנשים.

תכף אני אענה על השאלות שלכם אחת-אחת.

היא נורתה בראשה. ואני רוצה לאתגר אתכם, נמצא כאן ראש הממשלה, ואני רוצה לומר לך, מר בנט, חבר הכנסת אמסלם, אני מבקש לא לדבר במליאה בטלפון. עוד הפעם אתה מתחיל איתנו?

אני רוצה לאתגר אתכם, לאתגר את ראש הממשלה, שיצא בבוקר כמה שעות לאחר שהשהידה שירין אבו עאקלה נורתה ואמר שהיא קרוב לוודאי נורתה על ידי פלסטינים.

אני מאתגר אותך, אתה, אולי תשתקי כשאני מדבר? לא אשתוק. לא אשתוק כשאתה מדבר. חברת הכנסת סטרוק. נפתלי, הוא מנשים אותך מפה לפה. תסכיתי.

אני מבקש לא להפריע. נציג הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' נאם כאן,

אני מבקש לכבד את כללי הבית.

ראש הממשלה בנט, אני מאתגר אותך כאן מול הציבור, אתה יודע את שמו של הקצין שירה בשירין אבו עאקלה, אתה יודע מאיזה ג'יפ הוא ירה, אתה יודע מה דרגתו ומאיזה חרך העדשה הטלסקופית של הרובה ירתה. אתה משקר. אתה משקר.

סגן מפקד היחידה הוא שירה. הוא אומר שהוא לא ידע שהוא ירה בה, אז הוא, שקרן. תשמע, יש אחד, הוא קורא לך שקרן,

יש אחד, אם אני משקר בקשר לזה, העולם עוד ידע, אבל יש אחד שקוראים לו נוכל.

זה לא אני.

לא אני. אבל מי זה?

אבל מי זה?

מי שאומר לי שאני שקרן, אני אומר לו שהוא נוכל. למה אתה מחריב לו את הממשלה?

אני חוזר על מה שאני אומר. אני מאתגר אותך. אתה יודע מה שמו של הקצין שירה ברובה עם עדשה טלסקופית דרך ג'יפ עם חרך. אמרתם: זאת אופציה.

יש עדים בשטח, לסיום, בבקשה. שהיו ליד שירין אבו עאקלה, והם אומרים שירו בה מצד החיילים. תארו לעצמכם, אני אשאל את כולכם, חבר הכנסת טיבי, נגמר הזמן שלך. חתכו אותי. אני מסיים. לא, גם מעבר לחתכו אותך, נגמר הזמן. אז תסיים, בבקשה. משפט אחרון.

תארו לעצמכם מה הייתם מרגישים אם איזה בנט פלסטיני היה אומר שהצעירים שהרגו באלעד עם הגרזינים הם לא פלסטינים, כי אין הוכחות ואין בדיקה של הגרזינים עדיין. תודה רבה. תודה. ככה הרגישו הפלסטינים בכל פעם שאחד הדוברים שלכם אמר שזה פלסטינים ואין בדיקה בליסטית. תתביישו לכם.

תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת צביקה האוזר ביקש שאני אחליף אותו בגלל שהוא בא לנאום.

בנט,

תודה, שלמה. ראינו את האידיליה הזאת. העיקר שיש קונסנזוס שהוא נוכל

בבקשה, צביקה האוזר.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נשמעים בימים האחרונים קולות הקוראים לביטול פרק מרכזי וחשוב בחוקתה של מדינת ישראל, הנכתבת, כפי שחבריי יודעים וכפי שמקובל להגיד, פרקים-פרקים, במתכונת חוקי-יסוד. הקולות קוראים לביטול חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. חבריי חברי הכנסת, הריני להבהיר למען הסר ספק, חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי לא יבוטל ולא ישונה. אני אומר זאת על דעת 65 חברי כנסת לפחות, לדעתי אף יותר, שזו עמדתם, למיטב הכרתי והבנתי. וראוי לציין בהקשר זה: הממשלה קמה על בסיס הסכם קואליציוני שקובע שלא יהיה שינוי בחוקי-יסוד ללא הסכמה של כל הסיעות המרכיבות את הממשלה. אין ולא תהיה הסכמה לביטול או שינוי של חוק הלאום. ולא רק הסכמה פוליטית המבטאת הסכמה רחבה בציבור הישראלי יש לחוק הזה, אלא גם הסכמה ואשרור משפטי חסר תקדים: כנגד חוק הלאום הוגשו 15 עתירות לבג"ץ. חלקן הדהדו באופן שלא יאה ולא ראוי בדותות, חצאי שקרים, והייתי אומר פייק ניוז שניסו לקשור לחוק. בג"ץ ניקה את השולחן, הוא הבחין בין החוק לבין מה שניסו להדביק לו, וברוב חסר תקדים, רוב של עשרה שופטים מול אחד, הכריע בדבר חוקיותו וסבירותו של החוק וסיים את הדיון עליו בהתאם לעקרון סופיות הדיון, הרווח בשיטה המשפטית שלנו. בג"ץ קבע ברוב עשרת שופטיו כי חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, לצד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, מהווים יחד את אבן הראשה של החוקה הישראלית ושל בסיס השיטה של המדינה היהודית דמוקרטית. יש שלא אהבו את פסיקת בג"ץ,

הייתי אומר, התאומים הסיאמיים של אלה שאינם אוהבים ורוצים לבטל את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אלה גם אלה טועים. ואולם שיח השקר שאפף את הליך חקיקת החוק יצר תחושה קשה, שאני חייב להגיד שהיא אותנטית, אצל חלק מאזרחי ישראל, כאילו חוק הלאום פוגע בזכויות אזרחים שאינם יהודים. עקרונות היסוד של חוק הלאום קובעים כך, ואני מצטט מן החוק, "מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי שבה הוא מממש את זכותו הטבעית,

הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית, מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי". אלה הם עקרונות היסוד של החוק,

החוק מסדיר זכויות קולקטיביות, זכויות קיבוציות, ואיננו נוגע ואיננו מסדיר זכויות פרט, שכן אלה מעוגנות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אשר על כן, על מנת לתת מענה לאותן תחושות קשות, הצעתי יחד עם חברי השר גדעון סער עוד בכנסת העשרים-ושלוש, וגם בכנסת הזו, תיקון לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובו הצעה לכלול את הזכות לשוויון בפרק זה של החוקה. משפט לסיום. משפטי סיום. כבוד האדם וחירותו הוא חוק שבו נדונות זכויות פרט ואדם, להבדיל מזכויות קולקטיביות המעוגנות בחוק הלאום. תיקון זה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו יבהיר לכולם, ובפרט לאחינו הדרוזים הנוטלים חלק מלא בנטל החובות של מדינת ישראל, כי ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית, שבה כל אזרח שווה בפני החוק, וכי אין פוגעים בזכויות הפרט של כל אדם באשר הוא מחמת דתו או עדתו.

תודה רבה לחבר הכנסת צבי האוזר. הדוברת הבאה, חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי. בבקשה.

שלוש דקות לרשותך. לחבר הכנסת יש התנגדות. לא שמעתי מה אמרת. אמרתי שאנחנו מזמינים דיון 40 חתימות והקואליציה עולה לתמוך?

העיקר שראש הממשלה נמצא, זה מה שמתחייב לפי התקנון. בבקשה, גברתי, שלוש דקות. אדוני יושב-ראש המליאה, חברות וחברי הכנסת, במהלך החודשים האחרונים עסקתי בלהביא הישגים, לא בדיבורים. העברנו תקציב בצורה חלקה, העברנו את חוק החשמל, שמחבר עשרות אלפי משפחות לחשמל, אישרנו 5 מיליון שקלים לטובת מלגות לסטודנטים וסטודנטיות ערבים. השבוע הבאנו הצעת חוק שדואגת לאוכלוסיות המוחלשות ביותר במדינת ישראל, האוכלוסייה הערבית והחרדית, הצעת חוק חובת המכרזים לעידוד העסקת בני החברה הערבית והחרדית. במדינות רבות ברחבי העולם, עידוד העסקת אוכלוסיות מודרות במגזר הפרטי והעסקי מקבל עדיפות מרכזית במאמצים לשיפור מעמדן. במדינות מתקדמות כבר הבינו ששילוב מיעוטים בשוקי העבודה מצמצם פערים סוציו-אקונומיים וגם מקדם צמיחה עבור כולנו, ובכך משמש ככלי משמעותי לפיתוח כלכלי במדינה.

שילוב תעסוקתי מסייע גם לגשר על דעות קדומות ומתחים בין הקבוצות השונות בחברה. אין דוגמה ברורה יותר לכך ממה שקורה במשכן כאן.

בתקשורת רואים בעיקר את הוויכוחים בינינו, אבל כל מי שמעביר כאן כמה שעות מתפעם מהחברויות העמוקות שנוצרות בין נבחרי ציבור שעל הנייר הם רחוקים אחד מהשני. בחזון שלי, חברויות כאלה יתקיימו בכל בית עסק וחברה עסקית במדינה. לצערי הרב, בניגוד למגזר הציבורי, שמתחיל איזשהו תהליך של שינוי, במגזר הפרטי והעסקי לא קיימים כיום מנגנונים שמבטיחים שילוב של אוכלוסיות מודרות.

פירות הפיתוח והקדמה הכלכליים אינם מחלחלים לכלל האזרחים. השתתפות האזרחים הערבים והחרדים בשוק העבודה עדיין נמוכה באופן ניכר מהאוכלוסייה הכללית. קריטריונים כמו רמת השכר, הכנסת משק בית, רמת העוני, העסקה בתחום ההייטק, כולם עדיין מצביעים על פערים גדולים מדי, פערים שהקורונה, אגב, רק העמיקה. הצעת החוק שהועברה, מטרתה לתמרץ את השוק הפרטי לשלב את האזרחים הערבים והחרדים דרך מנגנון המכרזים. כך נוריד עוד חסם בדרך לשוויון, כך נקדם סולידריות אזרחית. המאבק היום-יומי להתקיים בכבוד והשאיפה לחיים טובים יותר עבור ילדינו משותפים לכולנו. המשותף בינינו הרבה יותר חזק מהמפריד. אני מברכת על שיתוף הפעולה בהצעת חוק שהעברנו, ומאחלת לכולנו שנצליח להמשיך לעבוד יחד בסולידריות ערבית-חרדית.

תודה רבה. מטעם הליכוד, חבר הכנסת אבי דיכטר.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, סלח לי שאני מדבר על הפשיעה החקלאית בישראל, בניגוד לדוברים האחרונים. בעשור האחרון,

הייתה ירידה של 50% בפשיעה, עלייה של 50% במספר כתבי האישום ולמעלה מ-60% עלייה במספר המעצרים.

ב-2021 נרשמה ירידה של כמעט 20% בפשיעה החקלאית בהשוואה לשנה הקודמת. אני מודה, אלו היו נתונים שהפתיעו אותי. בדקתי איך עושה המשטרה את המלאכה הזו עם 350 לוחמים וקצינים של מג"ב. אני אומר לך, זה צריך להירשם כפטנט, עם 350 איש לעשות את המלאכה הזו. אבל אני איש חשדן, ומאחר שבאחד הדיווחים מג"ב אמרו שהעלייה בדיווחי אזרחים חקלאים על הפשיעה החקלאית נגדם היא בעקבות כניסתו של השומר החדש בצורה מסיבית יותר, אז הלכתי לבדוק את הדיווחים של השומר החדש. ואז אתה מגלה את הצד השני של המטבע. אומרים בדוח של השומר החדש, בסקר שהם עשו, שהנזק השנתי הממוצע למשק חקלאי שנפגע הוא 75,000 שקל. הממוצע. שבע פעמים נפגע בממוצע כל משק חקלאי מפשיעה חקלאית. ואז הנתון שבאמת מכה אותך לחלוטין, הוא אומר שבשנה החולפת, 2021, יש הרעה משמעותית בהיקף הדיווחים על פשיעה חקלאית למשטרת ישראל: אם ב-2019 20% לא דיווחו, ב-2020 35% מהחקלאים שסבלו מפשיעה חקלאית לא דיווחו, בשנה החולפת 39% מהחקלאים שנפגעו מפשיעה חקלאית לא דיווחו למשטרה. ואז אתה מבין שאנחנו חיים בעולם אחר, עולם שונה. ומי שמכיר את המציאות ויודע מה קורה באמת בעולם החקלאי במדינת ישראל, ומכיר את הדילמות של דור החקלאים אם להעביר את המשק לדור הבא, שמע, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אומר לכם, 60% מהחקלאים מתלבטים אם להעביר את המשק לדור הבא בגלל הפשיעה החקלאית. 95% מהחקלאים מרגישים שהם לבד, אדוני היושב-ראש.

אני אומר לכם שהממשלה הזו, את מלאכתה בנושא המלחמה בפשיעה החקלאית הזניחה עד שכחה. זה לא יקרה הלאה. בעזרת השם, הממשלה הזו תוחלף במהרה בימינו אמן, וגם החקלאים בישראל ירימו ראש, יורידו מחרשה ויקצרו את עמלם בכבוד, בלי לחשוש מפשיעה חקלאית.

תודה רבה. חברת הכנסת מאי גולן. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדון "העם שלי", "העם שלי", מר בנט, שבכל ריאיון או כתבה היה חוזר על המנטרה, "העם שלי", "העם שלי" אבל בנט, אין עם. אין עם כי העם חכם. מה שראה מנהיג המחנה הלאומי נתניהו לפני שנים, רואה היום עם ישראל. הוא רואה צמד נוכלים מקצועי והרפתקני שגנב את קולות הימין, ובכוונת מכוון, ללא אידיאולוגיה וללא שום קווים אדומים. אותם נוכלים שהסבירו לנו שצריך להכיל מתים, עכשיו מסבירים לנו שצריך להכיל נרצחים, אלמנות ויתומים, הנוכלים שאין להם אומץ להגיע לנחם משפחות שכולות מהפחד שיזרקו אותם מכל המדרגות. הרי כשאלחרומי נפל בקרב אתם הלכתם לנחם ולבכות, אבל להלוויות היהודים הם רצו לשלוח את מתן כהנא, כשהם יודעים שהוא סמרטוט אדום בציבור האמוני-יהודי. אז במסגרת הריפוי נעצרים מחבלים בעימותים על הר הבית, 400 זורקי אבנים על שוטרים, ובערב נכנס מנסור ללשכת הבובה-בנט וקובע שעד הבוקר ישוחררו כולם, בלי ענישה, בלי כלום, בלי חקירות. אין דין ואין דיין. ככה זה בממשלה שלך, בנט. אלה שמסבירים לנו על הסכנה מפני חבר הכנסת בן גביר עושים ערבי גיבוש עם פרקליטת בני השטן גבי לסקי ומזהה התהליכים יאיר גולן. הם שקונים את הצבעות המשותפת ומכשירים את דברי המחבל הפוליטי איימן עודה, שקורא למשרתי כוחות הביטחון הערבים למרד ומבקר את הרוצח, יימח שמו וזכרו, של גיבור ישראל, או לחלופין הקסטנר של ימינו, עופר כסיף, שמכה שוטר בראשו. במדינה נורמלית שניהם היו צריכים להיות אזוקים בידיים וברגליים עם פלנלית על העיניים. ואתה, בנט, כל היום אני שומעת את התקליט השבור שלך ושל צבא הפרבדה שלך: אבל נתניהו הכשיר, נתניהו אמר, נתניהו עשה, באיזו אובססיה חולנית.

שכל החיים הפוליטיים שלך ושל החבורה שלך רק הדגשתם שאתם הימין של הימין, אתם יודעים לנהל משא ומתן כמו נתניהו. אנחנו היינו צמודים לרדיו במתח שיא, כמו בהכרזת האו"ם על מדינת ישראל, מחכים להחלטת מועצת השורא? אני נראית לך כמו אילת החיילת?

דודי אמסלם נראה לך כמו מתן הצייתן? אנחנו היינו עוצרים נטיעות למניעת השתלטות בדואים על קרקעות? אנחנו היינו שולחים את מנסור עבאס לקבל הוראות הפעלה על הר הבית? היו צריכים לגדוע לנו את היד לפני שהיינו מרימים את ידנו על הזוהמה הזאת. תודה רבה. לא, אתה נתת לכולם עוד קצת, אני רוצה לסיים. אני גם נותן לך עוד קצת, ובבקשה, משפט אחרון. הוא איחר בחצי שעה, אף אחד לא דיבר, ולכולם היו"ר הקודם שלך נתן לסיים. בבקשה, משפט אחרון.

רק השבוע שמעתי מתושב בית אל שהם פונים לרשות הפלסטינית לעזור להם בבעיות תחבורה, כי המתפרקת,

לא עונה להם לטלפונים, ושרת הכבישות והרמזוריות גם לא עונה, אז היהודים מנסים את מזלם שם ברשות, אולי אבו מאזן יקל עליהם.

ואתה יושב בבונקר הרשמי שלך ברעננה, זה שעולה לנו 50 מיליון, בזמן שהתקשורת, כלבי הדמוקרטיה, התחלפו לשפני הדמוקרטיה,

ולנו אתם קוראים ארדואן? חבורה של צבועים.

ואפרופו מעון רשמי, בובה-בנט, תודה רבה. אפרופו מעון רשמי, זה שאתה עולה לנו, אני מבקש ממך לסיים.

ואני מבטיחה לך שכשנגיע לבדוק את השחיתויות שלך בלשכה שלך,

במעון הרשמי, חברת הכנסת מאי גולן,

יצטרכו לעשות רישום מדויק של כל השחיתויות שלך, תודה רבה,

כי במרכז הרב לא מחכים לך. טוב, אני מבקש לסגור את המיקרופון. במעון הרפורמי מחכים לך. היא לא, מושחת, תתפטר.

חבר הכנסת אופיר אקוניס. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, יש קו מקשר אחד בין הפרעות אתמול באוניברסיטת תל אביב ללינץ' בעכו בסוף השבוע, להתפרעויות החמורות בירושלים ביום שישי, למצעד דגלי אש"ף בממילא ומגדל דוד ולדגל אש"ף בהר הבית. עשרה ימים לתמונות, בנט, של צעירות יהודיות מסירות מפחד דגלי ישראל בירושלים. נפתלי בנט, הקו המקשר הוא שבימיך, תחת כהונתך, נזכור שבישראל אפשר היה להניף ללא הפרעה דגלי אש"ף ודגלי חמאס ושאי-אפשר להניף דגלי ישראל. נפתלי, אתה מנותק. מנותק. צא לרחוב, מנותק, צא ושמע מה אומרים האנשים. מה אומרים האזרחים? כולם שומעים את זה: המדינה נגמרת,

המחבלים מנצחים. מנותק, תקשיב לעם ישראל, לא לפיון שלך כהנא, לא לפיון שלך מתן כהנא, לעם ישראל תקשיב. בנט, תגיד, "אתם מטורפים? מה עשיתם? מה עשיתם? אתם הורסים את החיים של מיליוני אזרחי ישראל, אתם הורגים אותם, אתם הורגים אותם מבפנים. תגידו, אתם השתגעתם?" כל מילה, בנט. אלו מילים שלך, בפתוס מזויף לתפארת, כאן, על הדוכן הזה. אגב, לא שמילה שלך יש לה משמעות כלשהי, אין לה שום משמעות, אבל כך אמרת במילותיך. אני אומר לנפתלי בנט, צא מהמבצר שבנית לעצמך בניגוד לחוק, מתן כהנא, בניגוד לחוק בנט בנה מבצר ברעננה ב-50 מיליון שקלים, ומשלוחי וולט בעשרות אלפי שקלים, מה אתם אוכלים כל כך הרבה? מה אתה אוכל כל כך הרבה? בניגוד לחוק, ותשמע את הציבור: הם מפחדים לצאת לרחוב, מפחדים לצאת לטייל, הם רואים שבמקום גיבוי לשוטרי ישראל אתם חוקרים אותם, לא עומדים בשנייה אחת של לחץ בין-לאומי ומייד מפקירים את כוחותינו. תתבייש לך. תתבייש, מנותק, אתה מחליש את ישראל כמו שאיש לא החליש. אתה מחזיר אותנו ל-1948. אדוני היושב-ראש, היו שצעקו בכיכרות "לך"; בפועל קיבלנו "לכי" לכי מדינת ישראל, בואי מועצת השורא. זהו המצב בישראל ב-2022. לכו כולכם מייד, לא רק אתה, נפתלי בנט, לכו כולכם, לפני שלא יישאר מאיפה ללכת. אתה סילקת את סילמן, הציבור מסלק אותך.

נבחר ציבור כמו שאמר חבר הכנסת בני בגין, נבחר ציבור ללא ציבור, ללא לגיטימציה ציבורית.

נכשלתם, לכו הביתה, תתפטרו כולכם. תודה רבה. למה להתפטר? הציבור בחר בנו.

חבר הכנסת אמיר אוחנה. הציבור, הציבור בחר בנו. לך אתה, תתפטר אתה. בדיחה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

איך זה להרגיש את השעון מתקתק? ראש הממשלה בשבילך. איך זה לדעת שמגדל הקלפים שבנית, או יותר נכון הוצבת בו כמו קוף קרקס מאולף, כמו אותם אידיוטים שימושיים, "ראש הממשלה, בשבילך" עומד להתמוטט עם כל משב רוח? אנחנו תמיד, כל השנים,

תדעו לכבד את הכנסת, מיכל, אל תשקרי. עם כל סוג קטן, ואת המקום הזה. תלמדו לכבד. אני מבקש לא להפריע, חברת הכנסת רוזין. איך זה להבין, תשאל את ראש הממשלה לשעבר,

שאתה לא רצוי? אתה מבין את זה, נפתלי? אתה לא רצוי בהתיישבות, אתה לא רצוי על ידי יועציך, אתה לא רצוי על ידי חבריך לסיעה, אתה לא רצוי על ידי חבריך לקואליציה, אם עוד אפשר לקרוא לה כך, אתה לא רצוי על ידי הציבור, שכפית את עצמך עליו עם רסיסי תמיכה ציבורית, ואתה ממשיך לכפות את עצמך עליו עם עוד פחות מכך. איך זה מרגיש, נפתלי? פורסם שגירשת היום את חברת הכנסת עידית סילמן, האחרונה, נכון לעכשיו, שלא יכלה עוד לעשות שקר בנפשה ולגנוב את קולות הימין שעליהם נבחרה לממשלה השמאל שהתחייבת לא להקים, חבר הכנסת טור פז, אני מבקש לא לדבר בטלפון.

תיגש החוצה. ועוד שאלת אותה: איך את לא מובכת לבוא לכאן? היא באמת צריכה להיות מובכת להיות שם במחיצתך, אבל אתה, אתה, שלא יכול להראות את פניך ברבים ולכן לא רואה באיזו אהדה ובאיזה חום מתקבלת חברת הכנסת סילמן, אתה לא מובך? תגיד, זה שווה, בשביל כל הכיבודים והפינוקים? כדי לשמוע "אדוני ראש הממשלה"? לנסוע בשיירות, להיות מוקף במאבטחים, הטקסים, הכיבודים, היועצים והפוזה של הפוטו ביום ראשון בישיבת הממשלה, כאילו שיושב שם ראש ממשלה לגיטימי, מה שאינך, על פי דבריך שלך, המיליונים לשיפוץ של המעון הרשמי של ראש ממשלת ישראל שאתה העברת מירושלים, בירת הנצח של העם היהודי, לרעננה, עם כל הכבוד לרעננה,

הפינוקים שאתה מקבל מוולט והפינוקים שאתה מקבל מהתקשורת שעד תמול-שלשום לעגה ובזה לך, וכנראה עוד תשוב לעשות זאת ממש בקרוב, כל אלה שווים את זה? היה שווה למכור את המצפון שלך בשביל כל אלה? נשאר בך בכלל מצפון, נפתלי? אני מסיים. אם כן, אז אנא, אל תנסה לתקן, תפסיק לקלקל. אל תבנה על קולות השמאל, ובטח שאל תבנה על קולות הימין. אם נותרה בך קצת אהבה למדינה הזאת ולעם הזה, פשוט לך. תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא, ארבע דקות עומדות לרשותך. ואתה, אתה מדבר כשר, סגן שר או חבר כנסת, או נורבגי או שבדי? בתור מה?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר כמה מילים על מירון. זה נראה לי חשוב מעבר לכל מחלוקת פוליטית שמתקיימת פה במשכן. בעוד יומיים, בעזרת השם, תתקיים ההילולה במירון. אנחנו מקיימים השנה את ההילולה בצל של האסון הכבד שפקד אותנו לפני שנה, שבו נספו 45 מתפללים. יומיים לפני ל"ג בעומר, בחודשים האחרונים עשינו הכי טוב שאנחנו יודעים, הכי טוב עשיתם?

כדי שהשנה כל החוגגים יחזרו הביתה בשלום, וכל מי שחפץ בכך יוכל להגיע לחגוג באופן הקרוב ביותר למסורת הנהוגה זה שנים. מתווה ההילולה נשען על העקרונות שאותם התוותה ועדת החקירה לאסון. המתווה תוכנן על ידי טובי אנשי המקצוע בשיתוף כלל גופי הביטחון וההצלה, תחת אישורים של מהנדס בטיחות ובתיאום כלל הגורמים שיש להם חזקה של שנים רבות בחגיגות מירון בל"ג בעומר. מדינת ישראל השקיעה סכומי עתק על מנת להתמודד עם כשלי בטיחות שנבעו מתשתיות שהוזנחו משך שנים רבות ומבנייה בלתי חוקית שהייתה כאן לאורך השנים. מיטב גורמי המקצוע נשכרו כדי להפיק אירוע שבעזרת השם יהיה מוצלח ושמח. האירוע השנה עולה כ-60 מיליון שקל, פי ארבעה ממה שהיה מקובל עד כה. את הסכום הזה המדינה משקיעה כדי לאפשר לציבור הרחב להגיע,

ולחזור הביתה בשלום. מטבע הדברים, השנה ההילולה תיראה אחרת. לא כל אחד יוכל לחגוג בדיוק כפי שהיה חולם. עקרון-העל של המתווה הוא פיזור העומסים מרגעי שיא בודדים, שהביאו לצפיפות מסוכנת, להגעה של קהל בצורה מבוקרת לאורך כל שעות יום ההילולה. בכל ההכנות להילולה השיקולים שנלקחו על ידי הממונה, כוחות הביטחון והמארגנים היו שיקולים מקצועיים בלבד, שנועדו לשרת את המטרות שהגדרנו, בטיחות והנאת החוגגים. הצלחת ההילולה תלויה בעיקר במידת שיתוף הפעולה של הקהל עם הנחיות המארגנים וכוחות הביטחון. לשמחתי אני שומע עוד ועוד רבנים, אדמו"רים, ראשי ישיבות ומנהיגים שקוראים לקהל שלהם להישמע להוראות. זה ממש בדמנו. חשוב מאוד שאנשים יגיעו למירון בשעות המיועדות להם, וחשוב לא פחות שיעזבו בסוף הזמן המוקצב. כל מי שיישאר מעבר לשעות ידע שהוא פוגע באחיו שמחכים לתורם להיכנס. לצערי יש מיעוט קטנטן שעושה כל שביכולתו כדי להרוס לכלל עם ישראל את השמחה. המיעוט הזה במשך ימים מבצע פעולות של ונדליזם והרס התשתיות וכן מתכנן לנסות ולהפריע גם בעת ההילולה. המשטרה נערכת לקראתם. ולכולנו אני אומר: בואו לא ניתן לקומץ להשחיר את פניהם של רבבות אזרחים נהדרים שיבואו לחגוג במירון. אני מבקש בהזדמנות זו להודות לממונה על ההילולה, ניצב בדימוס צביקי טסלר,

"הינני" ונעתר לבקשתי לבוא ולארגן את האירוע, ולהודות לשאר העוסקים במלאכה, שקצרה היריעה למנותם. יחד עם כל עם ישראל אני מתפלל שההילולה תעבור בשלום ושהמוני בית ישראל שיגיעו השבוע למירון יחזרו לביתם בשלום אחרי שנהנו מהשהות בהר.

תודה רבה. אם כן, סיימנו את התייחסויות חברי הכנסת, ואני מתכבד להזמין את ראש הממשלה להציג את התייחסותו לדיון. אדוני כבוד ראש הממשלה, בבקשה. שיספר לנו: מה עוד מכרת לעבאס, חוץ מהר הבית והריבונות בירושלים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו ניצבים עכשיו כמעט שנה לכינון ממשלת ישראל, ובשנה הזאת אנחנו חילצנו את ישראל מהזנחה עמוקה ותיקנו תקלות גדולות, ואני מרגיש חובה לדווח לכם את שורת הדברים העיקריים.

זה התחיל קודם כול במה ששר הדתות, סגן שר הדתות,

בעזרת השם, ישוב להיות, זאת בדיוק דוגמה לתיקון. דבר על הקרמיקה. חבר הכנסת אמסלם, אני מבקש לא להפריע. ספר לנו, חבר הכנסת אמסלם.

אני קורא אותך קריאה ראשונה לסדר. ספר לנו.

חבר הכנסת אמסלם, אני קורא אותך קריאה שנייה לסדר. ספר, ספר. חבר הכנסת אמסלם,

בבקשה. ספר איך שיקרת לכל הציבור.

חבר הכנסת אמסלם. אין לך בושה בפנים. איך אתה מסתכל על עצמך בראי כשאתה, חבר הכנסת אמסלם, יש לי שאלה אליך: אתה מוכן שננהל כאן דיון ענייני? זה דיון ענייני, מה שאני אומר. נשמע את ראש הממשלה, ונשמע גם את ראש האופוזיציה. ראש הממשלה משקר. לא נתפס. הייתה לך התייחסות. אני מבקש ממך לשמור על איפוק ועל כבודו של הבית הזה.

לפני שנה אירע אסון כבד שנבע מהפקרות בלתי רגילה. יש פה סגן השר מתן כהנא, שבמילה אחת אפשר לבטא את המעשים שלו, אחריות. הוא לקח אחריות, לוקח אחריות כדי לתקן, בשיתוף פעולה בצורה כל כך נכונה. לפני שנה, שנה וחצי, עמדתי פה ודיברתי על רמת האבטלה הגבוהה מאוד שהייתה במדינת ישראל. לקחנו אחריות, תיקנו, דיברנו על זה שיש מאות אלפי מובטלים והממשלה לא עושה כלום חוץ מעוד סגר ועוד סגר. אנחנו את שני הגלים צלחנו בלי יום אחד של סגר,

שכל האופוזיציה אמרה: הם מובילים לסגר.

מסתבר שיש דרך אחרת. זה נקרא ניהול. לנהל. לא להתעסק בפוליטיקה. לנהל. מה שלא היה פה משך כמה שנים.

לכן הגענו לרמת אבטלה אפסית, קשה לשמוע, אני יודע. אתה חושב שכולנו מפגרים? אתה מבין משהו בכלכלה? תתאר לעצמך, חבר הכנסת אמסלם, אני מבקש לא להפריע. אני מבקש שלא תיתן לגיטימציה, ואחרי זה יפריעו לראש האופוזיציה. בהתנהלות שלך, בהתפרצויות שלך, אתה נותן לגיטימציה שלא ישמעו את ראש האופוזיציה.

למה הוא מדבר שטויות?

קיוסק ראש הממשלה הקודם הוא זה ששחרר את יחיא סנוואר. אני אומר את זה שוב,

מנהיג הטרור, מנהיג החמאס שוחרר על ידי קודמי. מה עשית עם זה? אני אגיד לכם בדיוק מה עשיתי. שאלתם, אני אגיד לכם.

בשונה ממדיניות ההכלה של הממשלה הקודמת, שרק חטפה טילים ואמרה: לא קרה כלום,

דבר על עצמך קצת. 13,000 טילים ולא עשו כלום, לא היית שר?

אנחנו ביום הראשון מפציצים. לכן עוטף עזה ושדרות עברו עכשיו את 11 החודשים השקטים ביותר. היית שר בממשלה, זה השקרים שלך. אתם שברתם, אנחנו מתקנים. אתם שברתם, אנחנו מתקנים.

הותרתם לנו גירעון היסטורי. פתחתם את הגירעון הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. הדם שלהם הפקר, כל האזרחים יודעים כי פיזרתם כסף. חבר הכנסת בוסו. זאת האמת, אבל קשה לשמוע. אנחנו לקחנו אחריות. הורדנו גירעון.

לא העברתם תקציב, העברנו תקציב. מדינה בלי תקציב, שמעתם פעם כזה דבר? אין מקום שקיימת מדינה בלי תקציב, ואתם לא העברתם תקציב. העברנו עשרות הצעות. העברנו תקציב. הורדנו את הגירעון ל-0.6%. אחריות.

חבר הכנסת קרעי, אני מבקש לאפשר לראש הממשלה לדבר. למה הוא לא עובר לירושלים? אתה, הנגב, במשך 15 שנה, צביקה, המדינה. חברת הכנסת שטרית, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני אגיד לכם מה קשה לאופוזיציה. הרי על הפעולות אין מחלוקת: הורדנו את הגירעון,

הזנקנו את הצמיחה, הבאנו שקט לעוטף עזה, אנחנו מטפלים בנגב, תיקנו את הנזק הנוראי עם הקונסוליה שהסכמתם בפרבר ירושלמי. תיקנו את זה. די, די. אם היית בא להלוויה, רואה מה קורה,

בואו נדבר רגע על איראן.

היית בא להלוויה, רואה מה קורה, יתומים, יתומים. מה שקשה לאופוזיציה,

אתה כבר מפריע? לא דיברתי. אתה צועק עליי?

אתה מפריע. אתה, אתה קורא לי?

שב במקומך.

שב במקומך.

והותרתם לנו פשוט מצב, אני לא רוצה אפילו להרחיב את גודל הבור שהותרתם לנו והשארתם אותנו בו ולא עשיתם כלום.

נאומים ומילים, מילים ונאומים,

אבל תדעו שנאומים פה בכנסת לא עוצרים צנטריפוגות בנתנז. הורשתם לנו איראן, בעשר השנים האחרונות, שעלתה לרמת העשרה בחודש אפריל ב-60%. תסביר לנו מי היו שרי הביטחון.

אנחנו העברנו בתקציב התעצמות חסרת תקדים, שידעתם שהיה צריך לעשות אבל העדפתם עוד קירות ועוד קירות ועוד קירות.

חבריי, הינה החזון: חזון האופוזיציה, בחירות, חזון הממשלה,

חזון האופוזיציה,

חזון הממשלה, עבודה ופרנסה. איזו צמיחה? היום פורסמה צמיחה שלילית. כמה שנים לא הייתה, זוכרים "לא פרנסה, לא מעניין"? הבטחנו וקיימנו. העם שלך. העם שלי, איפה העם שלי? איפה העם שלי? החזון שלכם זה בחירות, בחירות ועוד בחירות. זה לא חזון. בנט, איפה העם שלי? בנט, איפה העם שלי? אתה קובע,

אני מבקש לאפשר לראש הממשלה לדבר. את הלשכה שלך אתה לא מנהל, אתה יכול לנהל מדינה? הסיעה שלך, אני

אבל אתה אמרת לפני הבחירות שאסור לשבת איתו. אני אמרתי דבר אחר: אני לא אפגוש אותו בהסתר. אני לא פוגש אותו בהסתר. עם התנועה האסלאמית, קצת, קצת תלקק. לא, לא, לא, לא, לא.

הוא לא פילגש.

אתה אמרת, אתה הפילגש.

וביבי ויריב לוין, שפגשו והחליפו טיוטות בהסתר, לא, בחייכם, ככה לא עובדים. כמה נמוך, יותר נמוך מים המלח.

הלכתי ופגשתי את הבן אדם הזה. איפה העם שלך?

מנסור דאג לך. הוא התפלא, הוא התפלא.

גיליתי מנהיג של הציבור הערבי, תזמין אותו לסדר פסח.

תזמין אותו. את מועצת השורא גילית.

אתה סוציומט, אתה סוציומט. אתה משקר כמו שאתה נושם.

אבל, אפשר לספר? בואו, אני רוצה לספר לכם סיפור. למה לא הוזמנת לישיבת מרכז הרב, נפתלי?

לא רק אתם אשמים, אבל במשך 20 שנה, במקום, הרי מה הרעיון? זו אהבה ממבט ראשון, בנט, חתונמי. מי שנסע בנגב לפני 20 שנה ראה נגב אחד,

חברת הכנסת סטרוק, אני מבקש שתשבי במקומך. אני מבקש שתשבי במקומך. זו הברית. אני לא מבין. מה אתם מתביישים? אני מבקש סדרנית שתלווה את חברת הכנסת, לשבת במקומך.

כרתם ברית עם טיבי,

יומם ולילה אתם משתפים פעולה, בן גביר וטיבי. טיבי ובן גביר. אתם תמונת מראה, ביחד מנסים לפרק ממשלה טובה. זו האמת. זו הבחירה. קואליציה בוחרים, אופוזיציה לא בוחרים.

קואליציית הכאוס, הבחירות, או קואליציית הרצון הטוב. תודה רבה לכולם.

תודה רבה. תודה רבה. אני מבקש מראש האופוזיציה בנימין נתניהו להגיב לדברים, בבקשה.

אני מבקש לשמור על שקט, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אלו הם ימים אדומים, שבהם נחצים קווים אדומים. הטרור מרים ראש, הוא גובה קורבנות, הוא פוגע באזרחים נפלאים ובאנשי ונשות הביטחון האמיצים שמגינים עלינו, ביניהם גיבור ישראל לוחם הימ"מ הנועז נועם רז, השם ייקום דמו, ממייסדי היישוב קידה בחבל בנימין. אני מבקש לשלוח את תנחומיי העמוקים למשפחתו האבלה. אנחנו כולנו רואים את שלהוב היצרים של מבקשי נפשנו, את הקריאות "בדם ובאש את היהודים נגרש", את החולצות עם הדפסי הרובים, את דגלי אש"ף בשער יפו בירושלים, בממילא בירושלים, במרכז לוד, בלב עכו. כל הסיפור הזה, חבר הכנסת עודה. חבר הכנסת עודה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אלו ההישגים של בנט, דגלי אש"ף. לך תקבל משכורת מהרשות הפלסטינית. כשראש ממשלה מדבר לא מפריעים, אתה לא מבין את זה? כולנו ראינו גם את תהלוכת הענק של הנכבה באוניברסיטת תל אביב, כל הכבוד לך,

בשייח' מוניס, בלב תל אביב. ונערה אחת צעירה, אמיצה, צריכה להיות אמיצה כדי להניף דגל ישראל, דורית יצחק שמה. וכולם שמו לב שהיא אזרה אומץ להניף את דגל ישראל, מוקפת בדגלי אש"ף, מוקפת באנשים, שלשמחתי לא עשו בה שפטים. זה מה שקורה עכשיו במדינת ישראל. את הנערות הצעירות האלה, איפה היית כל הזמן הזה, אתם ראיתם את הנערות הצעירות היהודיות שיוצאות מבוהלות מן הרכב להסיר את דגלי ישראל, להסליק אותם בתוך המכונית כדי שחלילה לא יבולע להן. זה מה שקורה היום במדינת ישראל. הטרור משתולל בכבישי הדרום, ההפקרות בכל מקום. זה מה שקורה במדינת ישראל. מניפים את דגלי אש"ף בערי ישראל, זה אתה עשית את זה. ושורפים את דגל ישראל בהר הבית. זה מה שקורה היום במדינת ישראל. טירוף מערכות מוחלט.

שקורה בישראל זה רופאים ערבים, חבר הכנסת גולן, חבר הכנסת גולן, תירגע. גולן, לא סתם הושיבו אותך שם. זה מה שקורה.

הוא יודע לזהות תהליכים היסטוריים. אנחנו שמענו את ההערכות שלך. אבל צבר האירועים המבישים הללו איננו מקרי, הוא נובע מהחולשה התהומית של ממשלת ההונאה והכניעה. ואני יכול להגיד לכם דבר אחד, האויבים שלנו פתאום אינם מפחדים. הם אינם מפחדים, הם מרגישים את החולשה, הם מרגישים את האפסות שלכם. ולא רק הם, כל אזרחי ישראל מרגישים את הרפיסות של הממשלה, את הרפיון שלה, את ההפקרות שלה. נפתלי בנט, אתה יכול להמשיך לשוחח עם ראש הממשלה הרזרבי, אבל כשאתה הקמת את ממשלת ההונאה שלך, שתיזכר ולא לטובה, אתה אמרת, אני מצטט: אנחנו עושים פה ניסוי. אז אני אומר לך, נפתלי בנט: חיים של מדינה הם לא ניסוי. חיים של אנשים הם לא ניסוי. ניסוי אמרת, אולי יצליח, אולי לא יצליח.

תמשיכו לדבר ביניכם, זה בסדר, תחזיקו כאילו אתם לא שומעים, אבל כולם שומעים. כולם יודעים. כל בר-דעת מבין שהניסוי לא הצליח, שהוא נכשל כישלון מוחלט. בנט וחברי הקואליציה מימינה ותקווה חדשה, אני אגיד לכם מה אתם, אתם מהמרים, אתם מהמרים על החיים של כולנו, וכולנו משלמים את המחיר. וכמו מהמרים אובססיביים, כמו מהמרים אובססיביים אתם לא יודעים מתי להפסיק. בנט, כל אלה שמסביבך רואים זאת. כל מי שסביב בנט רואה זאת. אז מה הם עושים? הם קופצים לסיפון הטיטניק, קופצים מהסיפון או נדחפים ממנו. וכמו בטיטניק, התזמורת על הסיפון ממשיכה לנגן, תזמורת השופרות של התקשורת המגויסת, בעוד הספינה שוקעת. חבר הכנסת אבידר, אני מבקש. חברת הכנסת לזימי, איפוק זה כוח.

חברת הכנסת לזימי, איפוק זה כוח. תתאפקי.

חברי הכנסת, כולם מבינים שמה שמטביע את הממשלה הזאת הוא הכשל הערכי, אי-אפשר להקים ממשלה על יסודות של שקר, בניגוד גמור לכל ההבטחות שנתתם בבחירות, בניגוד גמור לרצון העם, בניגוד גמור למקבץ הסיסמאות החלולות על ריפוי, איחוי, שינוי. אין שום ריפוי, אין שום איחוי, והשינוי היחיד שהבאתם הוא שינוי לרעה שמרסק את המדינה שלנו שנשמטת מתחת לרגלינו. עכשיו אני אגיד לכם משהו. קיבלתם מאיתנו מדינה כל כך חזקה,

במצב כל כך טוב, שקשה היה להאמין שתביאו אותה לעברי פי פחת בזמן כל כך קצר.

לא מתבייש? מדינה מרוסקת, משוסעת, חבר הכנסת גולן. חבר הכנסת גולן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מי ששולטת שליטה מוחלטת בממשלה הזאת היא מועצת השורא. כבר הספקתם להבטיח לרע"מ 50 מיליארד שקל אבל התיאבון שלה לא פוסק. בנימין נתניהו (הליכוד): חברי רע"מ רוצים עוד, וחברי רע"מ מקבלים עוד. רע"מ דרשה הרחבה דרמטית של הבנייה הבלתי-חוקית בנגב, וקיבלה. מה עוד קיבלו מכם בשבוע שעבר, כשרע"מ הואילה לחזור לקואליציה? אי-אפשר לדעת, כי אין לכם שום קווים אדומים. כשברע"מ אומרים להרים ידיים, אתם מרימים ידיים. כשהם אומרים,

להרים ידיים, אתם מרימים ידיים גם בהר הבית, ולצערי מרימים ידיים פה במדינה גם מול הטרור, מרימים ידיים גם על שוטרים. ושוב, בנט, זה בדיוק ההפך ממה שהבטחת כשאמרת רק לפני שנתיים, במרץ 2020, ואני מצטט, תקשיבו לציטוט הזה, זה דבר מדהים, פשוט מדהים. זה הדבר היחידי, לא, לא, זה מדהים. "אני קובע" אומר בנט במרץ 2020, סך הכול לפני שנתיים, "ממשלה ישראלית שתלויה בקולות המפלגה הערבית המשותפת מסכנת באופן ממשי ומיידי את חיי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל". הוא אגב מוסיף, "שנאת נתניהו העבירה אותם על דעתם".

בדיוק, חבר הכנסת עודה,

חבר הכנסת אבו שחאדה, תודה רבה. חבר הכנסת אבו שחאדה. אבל אתה עולה עליו ברמות, חבר הכנסת אבו שחאדה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בה"א הידיעה, המסית נתניהו, אולי ברעש שנוצר כאן, חבר הכנסת אבו שחאדה, חבר הכנסת אבו שחאדה. אני מפציר בחברי הכנסת, היו הפרעות לראש הממשלה, לא צריך להעתיק את זה לנאום של ראש האופוזיציה. אדוני היושב-ראש, יצרת כבר את ההקבלה, אכן. במשך כל הנאום, הבנו את הכוונה, אבל בכל זאת. כיוון שהיה פה רעש אז אני רוצה לחזור על הציטוט הזה של בנט: "ממשלה ישראלית שתלויה בקולות המפלגה הערבית המשותפת מסכנת באופן ממשי ומיידי את חיי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל".

אבל זה בדיוק, בנט, מה שאתה עשית ומה שאתה עושה. חברת הכנסת דיסטל, למה את מפריעה? למה את מפריעה לראש האופוזיציה? כי אין לך שום עכבות לסכן את חיי אזרחי ישראל ואת חיי חיילי צה"ל.

אותו הדבר קרה וקורה עם שותפך הרזרבי לפיד. הוא מודה, אגב, בריש גלי, אני חייב להגיד, שהמשותפת היא רשת ההצלה שלכם.

כדי להיות ראש ממשלה גם הוא מוכן לחצות את כל הקווים האדומים. חברי ממשלת בנט-לפיד, בואו לא נשכח גם את גנץ, תוך זמן קצר דרדרתם את ישראל ממעמד של מעצמה אזורית חזקה, ממעמד של כוח עולמי עולה, למדינה שאף אחד לא סופר אותה,

חבר הכנסת קריב. חבר הכנסת קריב, איפוק זה כוח. מצייצים איזה ציוץ באירופה, מתקפלים.

רק מצייצים כבר מתקפלים. מדינה, הפכתם, שאזרחיה חוששים ללכת ברחובות, אפילו חוששים להניף את דגל ישראל במרכזי הערים. ואני אומר לכם, לצערי החולשה שלכם מקרינה החוצה לזירה הבין-לאומית. יהודים, להסתובב, חברי הכנסת, אני מספר לכם, ישן שנ"ץ, הוא רגוע. חבר הכנסת משה אבוטבול.

אני מדבר עם מנהיגים זרים, הם מצלצלים אליי, מנהיגים זרים, נציגים זרים, והם כל הזמן שואלים: תגיד, מה קרה לכם? והחולשה הזאת שלכם בולטת באותה מידה בזירה הפנימית. אין כיוון, אין דרך, אין מדיניות. אבל אתה, בנט, דרך אגב, עד

הוא שינה קצת,

היה להם איזה כנס סוקרים, קבוצות מיקוד,

אבל עד לאחרונה, עד לפני ימים אחדים, בנט אמר שיש לפחות דבר אחד שהממשלה הזאת הביאה, יש אחדות. על איזו אחדות אתה מדבר? בדיוק על זה נאמר, הגמל לא רואה את הדבשת שלו. אתה הוא זה שפוגע באחדות, אתה הוא זה שפגעת ופוגע באחדות כשהחרמת חלק עצום של העם בישראל. החרמת את מצביעי הליכוד,

חבר הכנסת מלכיאלי. חבר הכנסת מלכיאלי, אפשר להפריע לך בשיחת הטלפון?

אבל תראה מה הולך שם, איך אמר ליברמן? תראה מה הולך שם, תסתכל. תתבייש, איך אתה מנהל את הדיון. זה נראה לך נורמלי?

חבר הכנסת האוזר, היושב-ראש, אתה מגלה שוויוניות מופלגת בחוק השוויון שלך. אי-שוויון. איך אתה נותן לדבר הזה לקרות? חברי הכנסת, אני אודה אם תשבו במקומותיכם. אתה מודה, יש לך סדרנים פה. מה אתה מודה? יש לך סדרנים, פה היית מוציא חצי מהחבר'ה החוצה.

אבל אני אשמח שתסייע בנאומים של ראש הממשלה להרגיע את החלק הזה, לא עמדו ככה. אם אתה מחלק לי ציונים. אבל אני מבקש מחברי הכנסת לשבת. חבר הכנסת אבידר, אני מבקש לשבת במקומך. אדוני ראש הממשלה, אדוני שר הביטחון, אם יש לכם עניין, אדוני שר הביטחון, אני מבקש לשבת במקום. שר הרווחה או שר הביטחון, אני מודה לכם. שבו במקום. תודה רבה, חבר הכנסת אבוטבול. תודה רבה, בבקשה להמשיך. אני מבקש להירגע כולם. תודה רבה. אזרחים נרצחים, תודה רבה. התלונן ראש האופוזיציה על הרעש, אני לא מבין למה אתה תורם לרעש. לא מבין. פה רבים על קרדיט,

תלכו לבקר משפחות שכולות כמו שאנחנו עושים, המשפחות השכולות לא רוצות לראות, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בנט הוא זה שפגע באחדות כשהחרים חלק עצום מעם ישראל. הוא החרים את מצביעי הליכוד, את המסורתיים, את הדתיים הלאומיים, את החרדים. איך אמר ליברמן? נפנה את החרדים עם מריצות למזבלה. על זה נאמר בלדינו, א גרויסע אחדות. ואתה, בנט, אתה עוד מעז לדבר על אחדות? לא אתה האיש שיכול לאחד את העם, עם חמשת המנדטים שלך. וזה עוד ביום טוב, יום טוב כלפון. אבל גבעת כלפון אינה עונה. לא, בעצם אולי היא תענה. היא תענה לאיזה טלפון באיזו שגרירות. רגע אחד, צריך לבדוק עם לפיד, הרי שנגחאי כבר תפוסה. אולי ישלחו את הנורבגי הזה לנורבגיה,

ימצאו לו פתרון. אז אחדות, אין בממשלה הזאת, ערכי אמת, אין בממשלה הזאת, דרך, אין בממשלה הזאת. ואתם יודעים מה עוד אין בממשלה הזאת? ימין אין בממשלה הזאת. יש בה רק פייק ימין. אין בה שחיתות, אין בה שחיתות. הממשלה הכי מושחתת, חבר הכנסת גולן, תירגע.

כל המושחתים, חבר הכנסת גולן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת גולן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, אני מבקש לשבת. חבר הכנסת בן גביר, חבר הכנסת בן גביר, כבר קראתי אותך לסדר פעמיים. חבר הכנסת בן גביר, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, אני מבקש ממך לצאת מן האולם. אני מבקש ממך לצאת, אתה מפריע בכל הנאומים, גם אצל ראש הממשלה, גם אצל ראש האופוזיציה, אני מבקש ממך לצאת מהאולם, תודה רבה. (חבר הכנסת איתמר בן גביר יוצא מאולם המליאה). זה לא להאמין. הוא קורא לו טרוריסט ואתה מוציא דווקא אותו?

אני קראתי לחבר הכנסת גולן פעם שנייה לסדר ולחבר הכנסת בן גביר פעם שלישית. גיליתי סבלנות ארוכה להפרעות, תודה רבה. אתה מתעלם ממה שאתה רוצה. תודה רבה לך. בממשלה הזאת אין ימין, יש בה רק פייק ימין. כל מי שהם ימין אמיתי, או שפרשו ממנה או שתכף יפרשו ממנה. חבר הכנסת עודה, חבר הכנסת עודה.

אתה פילסת את דרכך לכיסא ראש הממשלה באופורטוניזם תזזיתי, בהונאה שלא הייתה כדוגמתה בישראל, אני חייב להגיד שלא הייתה כדוגמתה בשום דמוקרטיה. אף אחד לא מאמין למילה אחת שאתה אומר, בשום מקום. אתה אומר, הזנקנו את הצמיחה. בשישה חודשים הם עשו את זה? איך אפשר להאמין לך? חבר הכנסת טור פז, אתה אומר, השתלטנו על המגפה. 4,300 מתים כשיש חיסונים. זה כמעט המספר שהיה לנו, לצערי, כשלא היו לנו חיסונים. אתה מדבר על כלכלה. אינפלציה מטורפת, זינוק של מחירים, דירות שמרקיעות לשמיים, בשנה אחת קפיצה ענקית. אתה מדבר? אתם דאגתם לכסף שאין? אתם דאגתם. 50 מיליארד שקל, מנסור עבאס, 50 מיליון שקל למעון הפרטי שלך ברעננה. אתה אמרת, חבר הכנסת רון כץ. אתה לא מתבייש? חוצפן,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. כל המושחתים, אתם יודעים מה הדבר הבא שהוא ייתן? מה הסטטיסטיקה הבאה תהיה? בזמנכם היו כך וכך בתים לא חוקיים, אצלנו, אפס. כי הכשרנו את כולם. זה עוד בנטיזם, שיטה ידועה. אבל בנט אמר על איראן, כן, על איראן. היום הוא אומר, מה עשינו, איך הזנחתי. אבל רק לפני כמה שנים, שנתיים בערך,

במשך כל כך הרבה שנים לגלגו על נתניהו, אבל נתניהו, כולנו חבים לו חוב גדול. אם תרצו את הציטוט המדויק, אנא, אחד העוזרים, תביא לי, צריך לקרוא כדי להאמין. אז מה אתה מדבר? אף אחד לא מאמין למילה אחת שלך.

ממזכ"ל מועצת יש"ע שמתנגח בכל סטייה כביכול מעקרונות הימין, אתה היום נתמך על ידי רע"מ ועל ידי אחמד טיבי. עכשיו, אני שומע את החברים שאומרים, חבריי באופוזיציה, אני מרשה לעצמי לתקן חלק מכם, כי אתם אמרתם:

תחזור לעקרונות שלך, סטית מהעקרונות שלך. יש לי תיקון: הוא לא סטה משום עקרונות, לא היו לו שם עקרונות חוץ מאופורטוניזם ושום דבר אחר. עכשיו הוא אמר לכמה מהחברים שלנו, הוא אמר להם, חבר הכנסת קיש, שים לב לסיטואציה: אתה עומד, יש פה קהל רב, מדבר בטלפון כשיושב-ראש המפלגה שלך מדבר,

כי אתה עומד ומדבר ואתה, אתה ביזיון לכיסא שלך, אני לא עומד ומדבר. מבזה את מי שעומד כאן ונואם. תודה רבה. לא, אתה הזוי, אתה פשוט הזיה. לא ראיתי יושב-ראש כמוך, אני לא מרגיש מבוזה, אני חושב שבנט ביזה את הבוחרים, ביזה את הרעיון של הבטחות בפוליטיקה. אבל אני שואל את עצמי מה עם האחרים. אני שואל את ניר אורבך, את שירלי פינטו, את אילת שקד, את גדעון סער, את יועז הנדל, את זאב אלקין, את שרן השכל, את צביקה האוזר. אני שואל אותם, האם תמשיכו, תראה, הם עומדים.

את צביקה האוזר,

האם תמשיכו להישען על רע"מ ועל אחמד טיבי? האם בשביל זה נבחרתם? מה זאת ההתעלמות הזאת? הם עומדים שם, הבלוק שלך, צביקה, תסתכל, בבקשה, עומדים עם הגב אליך, תגיד לי מה, חבר הכנסת גינזבורג.

הכבוד. תודה רבה. אלקין עומד, תודה רבה,

אני מבקש ממך לשבת. שישב, שישב, שישב. אני מבקש ממך לשבת. תודה רבה. תודה רבה. תשאירי לי לנהל.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, מירי רגב. אני מבקש ממך לשבת. תודה רבה. שאלקין ישב, שאלקין ישב, תודה

ניצלתי את הזמן שגבו של חבר הכנסת היה מופנה אליי כדי להביא לכם את הציטוט המלא של בנט על נתניהו ואיראן. "לגבי איראן",

"במשך כל כך הרבה שנים לגלגו וזלזלו בראש הממשלה" זה עבדכם חברת הכנסת בן ארי. "ובמדיניות העקבית שלו בעניין איראן. נדמה לי שהיום העתיד של ילדינו ונכדינו בטוח הרבה יותר. אני חושב שכל המלגלגים והמבקרים יגידו לו תודה רבה". איזו צביעות, איזה שקר. והינה עוד משהו שממחיש את הצביעות שלכם. דווקא את מי שכן עומדים על עקרונותיהם, מה עם ממדים ללימודים?

דווקא את מי שנשארו נאמנים להבטחות שלכם לבוחרי הימין, דווקא אותם אתם מכנים פורשים. אז תנו לי להגיד לכם משהו על פורשים. אני גדלתי, אדוני היושב-ראש, בבית לאומי, אני גדלתי בבית עם שורשים, מה עם ממדים ללימודים?

חברת הכנסת פרידמן, אני מבקש לא להפריע. מה עם החתולים, נגד חיילים. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד משהו לבית הזה על פורשים, זה נושא מאוד אקטואלי לכאורה. ובכן, אני גדלתי בבית עם שורשים, בית שהכיר והוקיר את הקרבתם של גיבורי האצ"ל והלח"י, חברי המחתרת שנאבקו להשגת עצמאותנו ונרדפו לא פעם בשל היותם כביכול פורשים. היום עם ישראל מצדיע להם בריש גלי, מוקירים את המסירות שלהם, את ההקרבה שלהם, את הגבורה שלהם ואת אהבת המולדת שלהם. ולכן, אל מול המציאות השקרית שאתם מנסים להנדס צריך להצדיע גם למי שאתם מכנים, ולא בצדק, כפורשים. מה שמיר אמר עליך? מה שמיר

חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה ראשונה.

צריך להצדיע לעמיחי שקלי, צריך להצדיע לעידית סילמן.

נפתלי בנט היום שאל אותה: תגידי, את לא מובכת כשאת באה הנה? אני שואל אותך: אתה לא מובך כשאתה בא הנה? אתה הרי לא יכול לצאת החוצה לרחוב, אתה לא יכול ללכת לבקר בבתי אבלים, אתה לא יכול משום שאתה מובך, כי כולם יודעים את ממשלת ההונאה והחולשה שאתה הקמת. בושה, בושה, בושה, בושה, בושה, אז הם, עמיחי שיקלי ועידית סילמן, ולא אתם, מייצגים נאמנה את הציבור ששלח אתכם לכנסת. חברי הכנסת, ממשלת החולשה וההונאה סיימה את דרכה, גם אם פרפורי הגסיסה שלה יימשכו עוד זמן מה. ממשלה שתלויה במי ששוללים את קיום מדינת היהודים, ממשלה כזו לא תשרוד, ובדין. אזרחי ישראל לא יכולים לקבל את מי שמוביל אותם למצולות. פיניטה לה קומדיה ובעצם פיניטה לה טרגדיה. מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו הוא ממשלה לאומית יציבה וחזקה, ממשלה שתחזיר את ההרתעה מול אויבינו ואת השקט והביטחון לאזרחינו, ממשלה שתיאבק בעוצמה בטרור ובאיום האיראני המתגבר, ממשלה שתסייע לשכבות החלשות ולא תפגע בהן, ממשלה שתוריד מיסים ושתבטל את הגזרות הכלכליות המרושעות שלכם, ממשלה שתניף בגאון את דגלי הציונות, שלא תתנצל על היותה של ישראל מדינת הלאום של העם היהודי ולא תבטל את חוק-יסוד: הלאום, שהוא אחד מיסודות הקיום שלנו, וגם לא תיתן, אדוני היושב-ראש, גם לא תחוקק חוק שוויון מניפולטיבי, שהוא בסך הכול דלת אחורית לביטול חוק הלאום. אז מה יקרה?

יש שוויון זכויות, אז יש גם שוויון זכויות בעלייה, בעלייה לישראל. זו זכות יסוד, זו זכות אנושית. זה מבטל את הדרך. אני לא חושב, אדוני היושב-ראש, שאתה חלק מזה, אבל אני יודע שהיית מחויב לחוק הלאום. אל תיתן ידך לכרסם בו, ובסופו של דבר להפיל אותו, באמצעות החוק המסוכן הזה. חבריי וחברותיי כאן באופוזיציה, אנחנו נכונים למשימה להבטיח את עתידה של מדינת ישראל כי מה שמנחה אותנו הוא לא שהממשלה תשרוד אלא שמדינת ישראל תשרוד, תשרוד, תתחזק ותשגשג.

אנחנו נמצאים כולנו במחצית חודש אייר, ממש באמצע הדרך בין יום העצמאות ויום איחוד ירושלים. שתי הפסגות הללו ממחישות לנו לאילו גבהים העם שלנו יכול להגיע. בשבת הקרובה, בפרשת בחוקותי, נקרא "ואולך אתכם קוממיות". לא ניתן לממשלת ההונאה והחולשה שלכם לעצור את מסע התקומה שלנו. אתם קלקלתם, אנחנו נתקן. נחדש בתנופה את בניין המדינה בקוממיות, קומה אחר קומה, מתוך הכרה בגודל הזכות, מתוך ההכרה בגודל השליחות שלנו, חבר הכנסת גולן, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. אני מבקש שתעזוב את האולם. (חבר הכנסת יאיר גולן יוצא מאולם המליאה.)

אני מבקש לא למחוא כפיים. אנחנו בכנסת ישראל. אלפיים שנה התפללנו על ריבונות, על משכן, על פרלמנט, לא בשביל למחוא כפיים במהלך הדיונים. במשך אלפיים שנה חלמנו על קוממיות וחזרנו אחרי הפשע הנורא ביותר שנעשה לעם כלשהו בתולדות האנושות.

אל מול גולן, בא אותו גולן ואומר לנו שאנחנו היודונאצים. שיתבייש ושישב בחוץ. אנחנו נחדש בתנופה את בניין המדינה בקוממיות, קומה מעל קומה, מתוך הכרה בגודל הזכות והשליחות שלנו לפעול לטובת מדינת ישראל וכל אזרחי ישראל. תודה רבה. תודה רבה. חברים, אנחנו נצביע על העמדה שהציג ראש הממשלה. על פי בקשת האופוזיציה תתקיים הצבעה שמית, ולכן אני מבקש ממזכיר הכנסת להתחיל ולמנות את שמות חברי הכנסת, לשמוע את הצבעתם. בבקשה, מזכיר הכנסת. מצביעים לפי סעיף 45(ד)(6), למיטב הבנתי,

מזכיר הממשלה על העמדה שהציג ראש הממשלה. אני אמרתי ראש הממשלה? אז אני מתנצל. אני אמרתי ראש הממשלה. יכול להיות שיש מישהו שעדיין חושב שראש הממשלה הוא ראש האופוזיציה,

לא, אמרת, אמרת "ראש הממשלה". אני מתנצל אם כך אמרתי. בבקשה. אני אבקש לשמוע בהקלטה. בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה,

אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה,

ניר אורבך,

ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס,

משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק,

חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי,

רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, נגד יואב בן צור, נגד נפתלי בנט,

אלינה ברדץ' יאלוב, בעד קרן ברק, נגד ניר ברקת,

יאיר גולן, בעד מאי גולן, נגד איתן גינזבורג,

יואב גלנט,

גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים, בעד בנימין גנץ,

משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר, בעד צחי הנגבי,

שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי,

משה טור פז,

אחמד טיבי, נגד יוסף טייב,

אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

מאיר כהן,

מתן כהנא,

עופר כסיף,

אופיר כץ, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, נגד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, נגד גבי לסקי,

יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, נגד מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס,

פינטו קדוש, בעד מאיר פרוש,

יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, נגד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה,

מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן,

רם שפע,

נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן,

אבקש לקרוא שנית שמות חברי הכנסת שלא השתתפו בהצבעה. (קורא בשמות חברי הכנסת) ולדימיר בליאק, בעד מיקי לוי,

עידית סילמן, אינה נוכחת איימן עודה, נגד יצחק פינדרוס,

האם יש מבין חברי הכנסת מי שנמצא באולם, לא השתתף בהצבעה ויש לו עניין להצביע? אין אף אחד. אם כן, אני מכריז על ההצבעה כנעולה. אבקש למנות את המצביעים. אם כן, 60 חברי כנסת תמכו בעמדה כפי שהציג אותה ראש הממשלה, 59 התנגדו,

אין. תודה רבה. עמדת ראש הממשלה התקבלה.

תודה.

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים וחברי הכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבד להודיע כי חברותו בממשלה של השר לשירותי דת מתן כהנא נפסקה ביום 15 במאי 2022, בשעה 18:36, בחלוף 48 שעות מהמועד שבו מסר השר מתן כהנא את כתב התפטרותו מן הממשלה, בהתאם לסעיף 22(א) לחוק-יסוד: הממשלה.

אני מתכבד להודיע, בהתאם לסעיף 9(א)(7) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, כי משעה שנפסקה חברותו של השר מתן כהנא בממשלה, החל ראש הממשלה למלא את תפקיד השר לשירותי דת, בהתאם לסעיף 24(ב) ולסעיף 43ד(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, נוכח זיקתו של השר מתן כהנא.

תודה רבה. חברת הכנסת דיסטל, ביקשת להעביר דבר אחד ב-60 שניות, בבקשה.

אפשרתי מהצד לתת הודעה. אני מבקש, בבקשה.

יודע. שיקול דעתי לתת לה מהצד, אחרי שביקשה 60 שניות להעביר עניין טכני שנפל בעניינה.

חברת הכנסת דיסטל, את רוצה לתקן את הדברים או לא? נפתלי מזכיר סטטוס שכתבתי לפני שהפכתי לפוליטיקאית, לפני שהפכתי בכלל לחברת כנסת. סטטוס שכתבתי מהמטבח בכפכפים על זה שערבים זה לא מילה גסה, וכל שיתוף פעולה תרבותי, מדיני, עם חברי כנסת ערבים הוא מבורך, ובירכתי את מנסור עבאס שמושיט יד. נפתלי בנט לוקח את הסטטוס הישן הזה, וטוען כבר פעם שנייה, כדי להצדיק את הפשעים שהוא מבצע במדינה היהודית הציונית היחידה בעולם, הדבר היחידי שיש לו, האליבי היחידי שיש לו, זה סטטוס שכתבתי עוד לפני שהפכתי לח"כית. כשהפכתי לח"כית, יומיים לפני הבחירות, ויומיים אחרי הבחירות נשאלתי גם בגלי צה"ל על ידי אילנה דיין וגם בגלי ישראל אם הליכוד צריך לשבת עם מנסור עבאס כדי שנתניהו יהיה ראש ממשלה, קריטי מאוד, מאני טיים, זמן אמת. בזמן אמת אמרתי פעמיים: לא, חד-משמעית לא. זו הפעם השנייה, אדוני יושב-ראש הכנסת, שנפתלי בנט משקר לאומה, ומשתמש בי כדי להצדיק את הפשעים שלו.

הפעם השנייה שהוא משתמש בסטטוס הזה, כי זה כל מה שיש לו בידיים. זו בדיחה. זה עלוב.

ואדוני הנוכל, אל תגרור אותי לפשעים שאתה ביצעת. תודה רבה. תודה רבה. הוא משקר כמו שהוא נושם. אנחנו נעבור לסעיף 3 בסדר-היום, הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים. תודה. אדוני מזכיר הכנסת, היושב-ראש פועל בניגוד

שאומר לי, אל תדבר בטלפון. הנורבגי שמכיר את התקנון, אתה מבין?

חבר הכנסת אמסלם, אני הוצאתי אותך מהדיון. חזרת להצבעה. אני מבקש ממך לעזוב. אתה בשלוש קריאות. אני מבקש ממך לעזוב את הדברים. אני מבקש ממך לעזוב, אדוני. אני מבקש ממך לעזוב. זה דיון חדש, לכמה זמן? זה דיון חדש. לא, זה דיון חדש.

לא, זה דיון חדש, אתה לא יכול. תגיד לי, מאיפה הכללים האלה? אני מבקש ממך לעזוב את זה. זה דיון חדש, אתה לא יכול. זה דיון חדש, חבר'ה. יש פה יועץ משפטי, תשאלו אותו.

הכנסת היא לא שלכם בטאבו, הכנסת לא של אבא שלך,

לא מוציאים לדיון, חברים, היה לך את הזה. תודה רבה, אני

חבר הכנסת קושניר, אני מבקש שתציג את הדברים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני גאה להציג את חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס ההכנסה והגדלת מענק העבודה, ואני רוצה לשאול שאלה. מתי בפעם האחרונה הממשלה עזרה למעמד הביניים? לא בדיבורים, לא בהבטחת בחירות, לא בסרטונים מרגשים בפייסבוק, אלא במעשים באמת, למשפחות שסוחבות על גבן את הכלכלה הישראלית, משלמות מיסים, עובדות קשה, ונושאות ברוב נטל המס בישראל?

שכירים ועצמאים, נשים וגברים, הורים לילדים בבית ספר היסודי בגילאים 6 12, סוף-סוף יקבלו הקלה אמיתית, עוד נקודת זיכוי לכל הורה על כל ילד. מה המשמעות? המשמעות היא הגדלה בהכנסה של 2,676 שקלים לכל הורה לכל ילד בשנה.

5,352 שקלים למשפחה לכל ילד ו-10,704 שקלים על שני ילדים. ועוד דבר חשוב. התשלום הזה הוא תשלום רטרואקטיבי מינואר 2022. כלומר, כאשר החוק הזה יעבור, 610,000 אזרחים ואזרחיות במדינת ישראל יקבלו את הכסף הזה בתלוש שלהם, כן בתלוש. כי מי שעובד, יקבל, ומי שלא עובד,

ובנוסף לכך, אנחנו מסייעים היום גם לאלה שעובדים ומשתכרים שכר נמוך. אנחנו מגדילים את מענק העבודה, שנקרא גם מס הכנסה שלילי ב-40%. המשמעות היא ש-325,000 איש ואישה שעובדים קשה יקבלו כבר ביולי, בנוסף למענק לשנת 2021, שנע בין 4,000 ל-8,800 שקלים, מקדמה של מ-1,200 עד 2,640 שקלים.

אלפי שקלים סיוע לאלה שעובדים.

לאלה שעובדים, חברים. כמה לעשירון העליון יש בתוך, תספר לאזרחי ישראל. כלומר, אני רוצה רק לומר, שהגיע הזמן שאלה שבאמת עובדים ומתאמצים ואלה שבאמת נושאים בנטל המס יוכלו לקבל את הסיוע שהובטח להם במשך כל כך הרבה שנים אבל אף פעם זה לא קרה. מעבר לכך, אנחנו הגענו לסיכום עם האופוזיציה על הגדלת מעגל הזכאים לתוספת של מענק העבודה, והכנסנו גם עובדים ועובדות מגיל 21 בהוראה לשלוש שנים. המהלך הזה נועד לסייע לצעירים וצעירות, חיילים וחיילות משוחררים בתחילת דרכם שנכנסים לשוק התעסוקה. אגב, חלקם משלבים את העבודה יחד עם לימודים, וכמובן, זה מגיע להם. מעבר לכך, עוד סיכום עם האופוזיציה: קרובי משפחה, וצריך להדגיש כאן שאנחנו נותנים תוספת של 40% לאלה שעובדים אצל קרובי משפחה, בדיוק כמו שעשינו במשבר הקורונה.

נותנים תוספת של 40%, כאילו היה להם מענק מלא. ואני רק רוצה להזכיר לכם שהחוק הזה בא במסגרת מכלול שלם של תוכנית כלכלית שהוצגה על ידי שר האוצר. התוכנית הזאת כללה הורדת מכסים, התוכנית הזאת כללה את החוק שאנחנו מדברים עליו היום, והתוכנית הזאת גם כוללת את סבסוד הצהרונים. רשויות באשכול 4 ו-5, שמעולם לא חלמו לקבל סבסוד בצהרונים, יקבלו מאות שקלים של סבסוד. אני רק רוצה לתת לכם כמה דוגמאות של ערים: לוד, רמלה, קריית גת, עכו, טבריה, דימונה, שדרות, ערד, מגדל העמק, באר שבע, אשקלון, בת ים, נוף הגליל,

אני רוצה להגיד, זו הרשימה שקיבלתי, אבל כן, יש. אזרחי ואזרחיות ישראל, אני יודע שחיכיתם לחוק הזה בכיליון עיניים. ולכן, במהלך הפגרה של הכנסת כינסתי את הוועדה כמה פעמים כדי שהחוק הזה יהיה מוכן לתחילת הכנס, וגם הגעתי לסיכום עם האופוזיציה שיצביעו יחד איתנו על החוק הזה, והחוק הזה יעבור פה אחד. כרגע אני מבין שהליכוד חוזר בו מהסיכום ולא מוכן להצביע איתנו על החוק הזה. לא היה סיכום לגבי המליאה. וחבל.

רגע, תן לי לסיים. יהיו לך אחר כך דברים לדבר. לא היה סיכום לגבי המליאה. זה לא נכון.

אמרת שתביא את זה בהסכמה למליאה ולא הבאת את זה.

הבאת את זה היום, אמרנו לך שתביא את זה בשבוע הבא.

בוא תצביע נגד הטבות מס לאזרחים שעובדים. ברור. אני מצביע נגד הממשלה.

תצביע נגד ממדים ללימודים. אני מצביע נגד הממשלה הפושעת הזו, הממשלה שאנחנו נחליף אותה.

הממשלה שלוקחת מחבלים מג'נין ושמה אותם בבית חולים,

בעפולה עם דם יהודי. נגדכם, נפיל אתכם. אלכס, אלכס, אל תרתח. אל תרתח. חבר הכנסת יואב קיש, תירגע. אני רק רוצה להגיד דבר אחד.

חבר הכנסת משה קרעי, עוד מעט יהיה לך, שלמה, שלמה, שלמה. הליכוד, שבמשך שנים התיימר לייצג את מעמד הביניים, אותם אלה שעובדים, משרתים בצבא, עושים מילואים, רק מסתפק בדיבורים. ועכשיו, במאני טיים, כשיש לנו חוק שנותן סיוע אמיתי, כסף אמיתי למעמד הביניים, שקורס תחת הנטל של המיסים, אתם תצביעו נגד? בואו נראה אתכם. תסתכלו אחר כך בעיניים של הציבור, אבל הכי חשוב, בעיניים של עצמכם במראה. אלה מכם שיש להם עדיין מצפון, אני בטוח שתצביעו בעד. ואני רוצה להגיד עוד דבר. הטרלול הזה שלכם גם על החוק הזה וגם על החוק של ממדים ללימודים בעצם חושף את הפרצוף האמיתי שלכם ומראה לציבור שמה שמעניין אתכם זה לא שיקולים ענייניים אלא רק פוליטיקה קטנה. יש פה כל כך הרבה חוקים שעולים במליאה, ויש לכם כל כך הרבה הזדמנויות להטריל אותנו, יש לכם כל כך הרבה הזדמנויות להפריע לנו, אבל אל תעשו את זה על גבן של משפחות שעובדות, משלמות מיסים. של אימהות עובדות,

זרקתם אותם לכלבים, על מה אתה מדבר? שכחתם, להעמיס את החרדים על מריצה למזבלה. תתבייש לך, תסתכל במראה. עלינו אתה מדבר? רגע, הינה, חבר הכנסת משה ארבל. אימהות עובדות, חבר הכנסת משה ארבל,

מעונות יום לילדים, מתי כבר,

לך, ואני אומר לכם, אנחנו, משה, משה, משה, משה, אנחנו לא מסכימים על הרבה מאוד דברים. לא, זה גם אחד מהדברים, לא פניתי אליך, משה אבוטבול.

אנחנו לא מסכימים על הרבה מאוד דברים, ואנחנו מתווכחים,

בחוק הזה הגענו לסיכום איתכם על הרבה מאוד הטבות שאתם ביקשתם, ואגב בצדק.

זה פשוט לירות בנפש של אותם אלה שמחכים לכסף הזה בכיליון עיניים.

ולכן אני פונה לחבריי בקואליציה, כמובן,

אבל גם לחבריי באופוזיציה, אלה שעדיין יודעים להבדיל בין עיקר לטפל ואלה שעדיין יודעים לשים את טובת הציבור לנגד עיניהם, בראש סדר העדיפויות: תצביעו בעד החוק הזה, ואחר כך אנחנו נמשיך לריב. טובת הציבור היא להחליף אתכם. טובת הציבור היא

מצפה מכם לשים את השיקול הפוליטי בצד,

להצביע בעד החוק שנותן הטבות מס למשפחות עובדות ומגדיל את מענק העבודה, אותו מס הכנסה שלילי, שהרבה מאוד שכבות חלשות,

300,000 איש מחכים לזה. תודה רבה. אל תצפה כלום מאיתנו.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת אלכס קושניר. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לרשימת הדוברים.

חברי הרשימה המשותפת הגישו הסתייגויות לפני סעיף מס' 1. כן, לסעיף 1 אין הסתייגויות. וסעיף 2, רשימת דוברים, אדוני. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה.

קבוצת המסתייגים מהרשימה המשותפת: חברי הכנסת איימן עודה, אחמד טיבי, סמי אבו שחאדה, עאידה תומא סלימאן, אוסאמה סעדי, עופר כסיף.

כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, היום בבוקר בפעם השלישית השנה נכחתי בבית המשפט העליון יחד עם הבמאי מוחמד בכרי. לפני כן ביקרתי עם משפחת יעקוב אבו אלקיעאן מאום אל-חיראן, המחנך שהואשם שהוא חבר בדאעש. משפחתו רצתה לנקות את שמו. בית המשפט דחה את הבקשה שלהם. בפעם השנייה הלכתי לשם יחד עם הרופא העזתי עז א-דין אבו אל-עייש, זה שהצבא המוסרי ביותר בעולם הרג את בנותיו. הוא ביקש את הצדק, שמדינת ישראל תכיר רשמית בעוול שנגרם לו. בית המשפט העליון דחה את הבקשה שלו. זהו בית המשפט העליון שהשמאל הישראלי נאבק בשביל להגן עליו מול ההסתה של בנימין נתניהו. גם להגן על המשטרה, אותה משטרה שהכתה בצעירים שנשאו על כתפיהם את הארון של השהידה הגיבורה שירין אבו עאקלה. אני מוכן להיות שותף עם השמאל הציוני למען הרחבת המרחב הדמוקרטי גם בבית המשפט וגם לאזרח את המשטרה הגזענית, אבל אני לא אשכח לרגע אחד מהן הבעיות העיקריות, והן, 1. המשך הכיבוש, 2. האפליה נגד האזרחים הערבים, 3. חוסר הצדק החברתי והפגיעה בשכבות המוחלשות. אבל הדיל בין השמאל הציוני לבין הימין בממשלה הנוכחית הוא להמשיך את מדיניות הימין אבל בלי בנימין נתניהו: לשמר את בית המשפט, את המשטרה, את הפרקליטות,

כן לפגוע בירושלים, לפגוע במסגד אל-אקצא, לפגוע בתושבי הנגב הערבים ולהעלות את המחירים נגד השכבות מוחלשות. אנחנו לא נהיה אף פעם חלק מהדיל האומלל הזה בין השמאל הציוני לבין הימין. הרי זו הממשלה שפגעה בירושלים יותר מבתקופת בנימין נתניהו. המתנחלים הגזענים שנכנסים למסגד אל-אקצא, נכנסו בתקופת ממשלת בנט יותר מבתקופת בנימין נתניהו. המשילות של המשטרה נגד תושבי הנגב הערבים, יותר מבתקופה של בנימין נתניהו. זו הממשלה שהעלתה את המחירים יותר מבתקופה של בנימין נתניהו. אנחנו נעשה את הכול בשביל להפיל את הממשלה הימנית הזו. אומרים לנו: אבל מה האלטרנטיבה? זה בנימין נתניהו. סמי אבו שחאדה, יש בדיחה בערבית על בחור בשם חמדאן שהצטרף לצבא. אז המפקד שלו שאל אותו: חמדאן, במידה שאתה נפגש עם אויב, מה תעשה? אמר: אני אירה בו. ואמרו לו: אם הם שניים? אמר: אני אסתתר מאחורי עץ ואירה בשניהם. ואם יש טנק? אמר: אני איכנס מתחת לטנק וגם אפוצץ אותו. ואמרו לו: ואם יש מטוס? אז הוא ענה להם: אז מה הצבא הזה שאין בו חוץ מחמדאן? ואני רוצה להגיד לשמאל הציוני: האוכלוסייה הערבית, חמדאן הזה, מה היא לא עשתה: הצביעה בעד פרס אחרי הטבח בכנא, הצביעה בעד הגנרל אהוד ברק, וידוע מה עשה לנו אחר כך, המלצנו על הגנרל גנץ והוא הפנה עורף. זה לא אנחנו, אנחנו הכי ישירים, נגד נתניהו ונגד הימין. אבל מי שחושב שאנחנו צריכים להיות שותפים בהעמקת הכיבוש, בהעמקת האפליה,

לא. (אומר בערבית: תשתפו פעולה בעשיית טוב וחסד, ואל תשתפו פעולה בחטאים ותוקפנות.) זו ממשלה שהיא שותפה להעמקת הכיבוש ואפליית האוכלוסייה הערבית, לפגיעה בשכבות המוחלשות. אנחנו בכיוון האחר לגמרי.

חבר הכנסת איימן עודה. יעלה ויבוא חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. חמש דקות. שוכרן. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אנחנו שומעים על הסתה משני הצדדים, גם מהימין בשלטון וגם מהימין באופוזיציה. יש תחרות מי יותר ימני במדינת ישראל, כאשר התפיסה של שני הצדדים של מי יותר ימני היא מי יותר גזען, מי יותר שונא ערבים, מי יותר חושב שהערבים הם לא שחקן לגיטימי בפוליטיקה במדינת ישראל, בנט או נתניהו או השותפים של שניהם. כל יום אנחנו שומעים הסתה חדשה, פעם מצד בנט, פעם מצד נתניהו. הגזען הקטן הראשון אומר לגזען השני: החברים שלך ערבים. ואז הגזען השני מנסה להגן על עצמו ואומר: לא,

החברים שלך ערבים. ואז חוזר הגזען הראשון ואומר לו: הערבים מצביעים איתך. ואז חוזר הגזען השני ואומר: לא,

הערבים מצביעים איתך. וזה גם לא משנה איזה ערבים, ערבים שקיבלו את המדינה היהודית או ערבים שנאבקים נגד הדבר הזה שנקרא "יהודית ודמוקרטית".

כל ערבי מבחינת שני הגזענים, שני הצדדים, גם בקואליציה. והם גם לא רואים את זה, הם לא רואים כמה הם מכוערים שני הצדדים האלה. כל הזמן אתה שומע הסתה, וזה לא שאחד מנסה להסביר למה הוא פחות גזען. להפך, התחרות היא מי יותר גזען, מי יותר שונא ערבים, מי יותר מסית, מי יוצא נגד החברה הערבית בנגב, מי יוצא נגד המשותפת, מי יוצא נגד רע"מ, מי מסית על אלה, מי מסית על אלה. ולמה זה בכלל שיח לגיטימי? כי זו התוצאה של המדינה היהודית. מי שנאבק למען עליונות יהודית יגיע לשם. מי שחושב שכיבוש הוא לגיטימי וצריך להעמיק אותו, יגיע לשם. הרי ממה הזהירו רבים מהאינטלקטואלים היהודים? אמרו: בסוף תהיה הידרדרות מוסרית לכיבוש. אנחנו נמצאים שם, ועכשיו החברה כולה הידרדרה כלפי הימין והימין הפשיסטי. זה מה שהחברה הישראלית בוחרת. זה לא מיעוט, זה לא קצת בשוליים, אלה הם פני החברה. התחרות הזאת תימשך. בתחרות הזאת ראינו אתמול את אחד המראות הכי מכוערים: התנועה הפשיסטית הזאת שנקראת אם תרצו, שרודפת אחרי מרצים באוניברסיטה וסטודנטים ערבים פלסטינים בכל האוניברסיטאות והמכללות בארץ, אתמול הגזענים הקטנים האלה באים לחגוג נכבה. אתה יכול להבין, הרוב פה בכנסת מכחישי נכבה. קטנים ועלובים, מכירים אותם כבר עשרות שנים. עם שעשה נכבה לעם אחר מכחיש. עכשיו הם הידרדרו עוד יותר מזה: לא רק שהם מכחישים, הם באים לחגוג נכבה. ניחא אם אלה היו כמה מהאספסוף הקטן הזה של אם תרצו, אבל המשטרה שעמדה שם לא ראתה שיש שם בעיה, לא ראתה שיש בעיה בחגיגת נכבה של עם אחר. והקטע שבכלל החבר'ה שם מי שעבר, עוברי אורח שם, לא ראו שזו הידרדרות מוסרית. כדי להסביר כמה זה חמור ליהודים אי-אפשר רק לדבר על זה. הם לא ירגישו, הם לא חשים את הכאב של הצד האחר, לא משנה כמה תגיד להם. כדי שהיהודים יבינו, אתה צריך להסביר להם: מה הייתם חושבים אם זה היה קורה ליהודים אחרים בעולם? רק ככה הם מסוגלים להבין. בלי להשוות את זה ליהודים, אין להם רגש. לעם הפלסטיני אין. הם לא רואים את הגזענות הזאת, הם לא רואים כמה זה חמור לחגוג סבל של עם אחר, גם אם הם לא מסכימים לגביו, גם אם הם חיים בהכחשה, לא משנה איפה הם נמצאים. זה דבר שאי-אפשר להבין אותו. זו יכולה להיות רק חברה חולה, רק חברה חולה שכל כך הידרדרה מוסרית יכולה להגיע לרמה הזאת. גם אלה שבאו לחגוג וגם הסטודנטים שנכנסו והתעלמו מזה שהם חוגגים נכבה וגם המשטרה, שעמדה שם, וגם הנהלת אוניברסיטת תל אביב, שהרשתה את הדבר הזה, כולם חלק מהפשע הזה. אחרת אי-אפשר להבין מה קורה פה. איך אפשר להבין דבר כזה? חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, משפט אחד. אני מסיים במשפט אחד. דיברתי בתחילת הדברים שלי על התחרות מי יותר גזעני. אני רוצה ששני הצדדים ינוחו, שניכם גזענים ואת זה שניכם הרווחתם. אבל דבר אחד צריך ללמוד ולהגיד את זה פה: הדגל היפה, שאנחנו מאוד גאים בו, עם ארבעת הצבעים, זה דגל פלסטין, לא דגל אש"ף. תלמדו. כבר עשרות שנים. ולא משנה כמה תסיתו נגד, אנחנו נמשיך להיות גאים בדגל שלנו ונמשיך להרים אותו בכל מקום.

תודה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, חמש דקות.

אדוני השר, רבותיי חברי הכנסת, הדיונים על החוק הזה, חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק העבודה, התקיימו בוועדת הכספים. השתתפנו כמעט בכל הישיבות, ואני רוצה לציין לטובה את חבר הכנסת ינון אזולאי, שייצג את ש"ס בישיבות מרתוניות, עבודה רצינית. בהתחלה הגיל היה 23, ואנחנו ברשימה המשותפת ביקשנו להוריד את זה ל-18. בסוף הייתה פשרה להוריד ל-21. בעצם לא פשרה, זו החלטה שלהם, לנו יש אפילו הסתייגות על 18. היו שתי נקודות חשובות: לגבי הילדים, גיל הילדים הוא מ-11 עד 16, ואנחנו ביקשנו שזה יהיה עד 18. גם זה לא התקבל. אבל מה התקבל? ההורדה של הגיל מ-23 ל-21, והיה סירוב של משרד האוצר כך במקומות עבודה ובתי עסק שיש בהם קרבה משפחתית, שזה קורה לרוב ביישובים הערביים, לא יינתן מענק. הצלחנו לבטל את הסירוב הזה, והווטו על קרבת משפחה בבתי עסק ביישובים הערביים הוסר.

נדמה לי, תקן אותי,

זה בין 1,600 שקל ל3,200-3,000, מענק חד-פעמי. יש משפחות שמחכות לזה בקוצר רוח. זה סכום חשוב למשפחות האלה כפיצוי והגדלת מענק העבודה, ולכן יש דברים שהתקבלו, יש דברים שלא התקבלו. אני מציין גם את נקודות החיוב וגם את נקודות השלילה בחוק הזה. אנחנו נמשיך. למשל, אנחנו חושבים שחוק שכר מינימום, 40 שקל לשעה, הוא חוק שהוא הרבה יותר טוב מהמענקים אחד אחרי השני. נמשיך להציף ולהציג את חוק שכר מינימום, ובסופו של דבר אם יושג שכר מינימום, אני מבין שיש שיחות חיוביות בכיוון. אולי לא תושג המטרה באופן מיידי, אבל יכול להיות במידה סבירה שזה יעלה. עכשיו זה 29 שקל, זה יעלה, לא יגיע ל-40 בהחלטת משרד האוצר, אבל יש כיוון. כל שקל, כל סכום, הוא חשוב למשפחות, במיוחד מול גל עליית המחירים. (אומר בערבית: יוקר המחיה.) לכן נמשיך גם בוועדת הכספים, גם כאן במליאה, גם בוועדות, לפעול בכיוון.

תודה, חבר הכנסת אחמד טיבי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

לא רוצה להתייחס לחוק, מאחר שאני חושבת שחבר הכנסת טיבי וגם החברים האחרים התייחסו במידה שמביעה את דעתנו ועמדתנו ברשימה המשותפת על החוק הזה. אני עדיין מזועזעת ולא מרגישה שאפשר לעבור לסדר-היום על מה שקרה ביום שישי שעבר בהלווייתה של השהידה, של העיתונאית שנורתה ונרצחה שירין אבו עאקלה. אני נכחתי בהלוויה וראיתי ים של אנשים, עשרות אלפים, שהגיעו מכל מקום אפשרי כדי לתת כבוד לשירין אבו עאקלה, שמייצגת עבור כל פלסטיני קול שהוא קודם כול מקצועי, אבל גם קול שמביא את הסיפור הפלסטיני, את הסבל הפלסטיני, את כל מה שעובר על העם הפלסטיני ב-25 השנים האחרונות. ראיתי ילדים שגדלו על הקול של שירין אבו עאקלה מגיעים מהצפון הרחוק כדי לתת לה את הכבוד. ומה עושה משטרת ישראל, שכנראה קיבלה בתקופה האחרונה פרנוית דגל? משטרת ישראל, שפועלת ככוח כיבוש בתוך ירושלים המזרחית, ראתה לנכון להפציץ בית חולים בגז מדמיע, ברימוני הלם, איפה שאנשים כרעו על הברכיים והתפללו לנשמתה של שירין אבו עאקלה. הם לא, מוסלמים ונוצרים כרעו על הברכיים והתפללו, ומה עשתה משטרת ישראל, שיש לה הוראות, אף אחד בינתיים לא יודע ממי ההוראות, לא לאפשר הרמת דגל פלסטין? מה חשבתם? שירימו דגל ישראל בהלוויה של שירין אבו עאקלה, השתגעתם? איפה המוסר שלכם כששוטרים מרביצים לנושאי הארון? מרביצים כדי שיפילו את הארון על הרצפה.

כי יש עליו מלמעלה כיסוי בדגל פלסטין. והדיון בתוך מדינת ישראל הוא על פיגוע תדמיתי. איפה הפיגוע המוסרי? איפה המוסר, לדבר, איך יכול להיות שבמשטרה מקבלים הוראה ומרביצים לאנשים כדי להפיל ארון, וידם של השוטרים לא רועדת? לא מהססים לרגע לפני שמרביצים. איפה המוסר? איפה השיח על המוסר? זאת המשטרה?

זאת משטרה שאמורה להיות אמונה על ביטחונם של אזרחי המדינה? סליחה, זאת לא משטרה, זה כוח כיבוש שמדכא. הם הבינו שהמערכה היום בירושלים היא לא על לקיים הלוויה, אלא על מי הבעלים בבית הזה. ואני אומרת לכם, ביום שישי העם הפלסטיני הוכיח שוב שירושלים המזרחית,

תהיה בירתה של פלסטין. אפשר להוריד דגלים בכוח כמה שתרצו. עכשיו הגעתי ממחמוד פאתיחה. אני וחברי איימן עודה ביקרנו אצל אחד מאלה שנשאו את הארון וקיבלו מכות רצח מהשוטרים והקפידו להשאיר את ארונה של שירין גבוה, כמו שהיא בליבנו ובמחשבותינו מאוד גבוה, ולא הרשו שהארון ייפול על הרצפה למרות המכות. על צעירים כאלה אנחנו בונים. אין עם שנמצא תחת כיבוש שיקבל את הכיבוש וירים את הדגל של הכובש. תשכחו מזה. הדגל הפלסטיני עוד יתרומם בירושלים המזרחית כבירתה של מדינת פלסטין, ויהיה רחוב על שמה של שירין אבו עאקלה גם בירושלים המזרחית וגם בכפרים שלנו. ואני מנצלת את ההזדמנות לקרוא לכל הרשויות המקומיות הערביות במדינת ישראל: תקראו לאחד מהרחובות על שמה של שירין אבו עאקלה,

שאיבדה את החיים שלה כי רצתה לחשוף את האמת על הפנים המכוערות של הכיבוש. בלתי מתקבל על הדעת שאין שיח. תסתכלו אחד על השני ותשאלו למה אין שיח, איפה המוסר של השוטרים האלה. קיבלתם הוראה? ביצעתם בלי לחשוב? זה מזכיר לכם משהו? היד שלכם לא רעדה? הלכתם הביתה ושיחקתם עם הילדים שלכם אחרי מעשה כזה? ואללה, אתם אנושיים.

יעלה ויבוא חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. שמתם לב שבאולם אתם גם הרוב, עכשיו באולם? איך מתמודדים עם זה? מי זה "אתם"?

חמש דקות, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. טוב, חבר הכנסת משה אבוטבול, אמרת מה שהתכוונת. כבוד היושב-ראש וכבוד השר, חבריי חברי הכנסת, תראו, החוק הזה שהממשלה הביאה, סוף-סוף היא הביאה חוק שנותן ואמור לתת מענקים, סיוע למשפחות, לאזרחים. אבל עד היום, למרות ההבטחות של הממשלה, לא הביאו ולא נתנו מענקים לעסקים שנפגעו בגל הקורונה האחרון. ואני מדבר על מגזרים וענפים שלמים של עסקים שנפגעו באופן הקשה ביותר. כל התחום של התיירות, סוכני נסיעות, מסעדות, חברות אוטובוסים, מורי דרך, שנפגעו כי הייתה סגירה טוטלית של כל העסקים האלה, לא קיבלו שום פיצוי עד היום, למרות הבטחות

הביאו בגלל גל ההתייקרויות שלא פסח על שום ענף ושום תחום ויש התייקרויות באחוזים גבוהים, דבר שמקשה מאוד על השכבות החלשות. לכן היינו מצפים, כבוד השר מאיר כהן, היינו מצפים שהתוכנית שהממשלה הביאה באמת תעזור לשכבות החלשות, חבר הכנסת מרגי. אבל מתברר שהתוכנית הזאת, רוב-רובה של התוכנית, ומדובר ביותר ממיליארד שקל, ועם החוק הקודם שהצבענו עליו בשבוע שעבר, 2 מיליארד שקל, העשירונים העליונים, העשירון העליון, עשירון מס' 10 מקבל את הנתח שלו מתוך התוכנית הזאת, 30%; העשירון התשיעי מקבל 28%; העשירון השמיני, 20%. עשירון מס' 1,

3 כמעט שלא מקבלים. אני מדבר בעיקר על החברה הערבית, אדוני היושב-ראש, שהיא בעשירונים התחתונים, הם כמעט שלא מקבלים. ולמה? כי הגשנו הסתייגויות, ויש לנו את ההסתייגות הזאת שהגשנו, שכאשר מדברים על מענקי עבודה, ואומנם, כפי שאמרו חבריי קודם וחברי חבר הכנסת אחמד טיבי, שהיה חבר בוועדת הכספים, הגיל היה 23 והורידו את זה ל-21, אבל ביקשנו להוריד את זה לגיל 18. למה צעיר בן 18, 19,

ואני שמעתי את יו"ר ועדת כספים חברי קושניר אומר: מי שעובד, מקבל, מי שלא עובד, לא מקבל. אבל צעיר ערבי בן 18,

למה הוא לא צריך לקבל? הם סובלים בגלל החרדים.

אז זו ההסתייגות שלנו. למה ילדים, מדברים על נקודות זיכוי מס, למה ילדים אך ורק מגיל שש עד 13, אדוני היושב-ראש? למה ילדים בני 14, 15, 16, מה, אין הוצאות על הילדים האלה? ההוצאות על הילדים האלה יותר גדולות מאשר ילד בן שש ושבע. למה לא נותנים להם נקודות זיכוי על הילדים האלה? אנחנו אמרנו והצענו:

תקציב של מיליארד שקל, תעשו ניוד בין העשירונים, העשירון העליון יקבל פחות והעשירון התחתון יקבל יותר. ככה החברה הערבית והציבור הערבי, שהוא בעשירון התחתון, ומה אם העשירון העליון לא יקבל בכלל,

אני אומר, אם רוצים לתת לו, שייתנו לו קצת, שמעמד הביניים יקבל. אבל המעמד הנחות, השקופים, החלשים, הקבוצות הכי חלשות בחברה, ובמיוחד בחברה הערבית, לא מקבלים את מה שצריך לקבל. נכון שיש צדדים חיוביים שהצלחנו להשיג, אבל אדוני היושב-ראש, בסך הכול היה אפשר לחלק את התקציב הזה שהממשלה הביאה בצורה הצודקת ביותר, באופן הצודק ביותר, לתת למי שצריך ולא לתת למי שלא צריך.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת עופר כסיף,

2 עברנו, לסעיפים מס' 3 ו-4 אין הסתייגויות. אנחנו עוברים לבקשות רשות הדיבור. מתחילים עם חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, תמיד כבוד לי לדבר כשאני רואה את זיו פניך, תהיה בריא. אדוני היושב-ראש, אני שמעתי חלק מהדוברים שעלו פה בדיון על 40 חתימות. אתה יודע, כשעולים פה, שנה שלמה אני שומע: 12 שנים לא עשיתם כלום. מי אשם?

נתניהו.

אם אלה תהליכים שלוקחים זמן, אז התהליך, לטוב ולרע, לוקח זמן. עולים כאן חברי כנסת עם דפי מסרים ומתגאים בצמצום הגירעון, לדוגמה. צמצום הגירעון, וגמרנו אפילו בעודף.

זה העשור השני שלי כאן, אתה יודע, ידידי מאיר כהן, אני עכשיו בשנה ה-20 שלי בכנסת. אני מ-2003 לא זוכר עליית מיסים. בטח שממשלה שמעלה מיסים מגדילה את ההכנסות שלה. בטח משק שהיה בקורונה שנה, אם אתה משווה את המשק השנה לעומת שנה כלכלית שהייתה בקורונה ובסגרים, יהיו פערים. קצת כבוד לאינטליגנציה. אני לא מבקש כלום. מותר להשתבח בעשייה ובהצלחות של הממשלה.

כשבאים ומונים הישגים, דירוג האשראי, עולה חברת כנסת מכובדת: חברות דירוג האשראי גאות בכלכלה הישראלית. מתי זה התחיל? הכול השנה הזו?

בחודשים האחרונים. העולם התחיל עכשיו.

קצת כבוד. רבותיי, הציבור לא מטומטם. אפשר לשקר, אפשר להטעות אותו, רבותיי, זו הממשלה הראשונה, הממשלה הראשונה שבכהונה שלה, ואני יודע מה תהיה התשובה המיידית, שיעור האינפלציה השנתית 4%. הייתי צריך להיכנס לגוגל כדי לרענן את הזיכרון שלי מתי הייתה אינפלציה שנתית של 4%. כשזעקנו שמיסים מובילים להתייקרויות, גיחכו,

כי היה להם עניין לטפל בקבוצה מסוימת באוכלוסייה, לנקום, להראות לנו שסדר חדש בא לעולם. לא הגיבו. משבר הדיור, נכון,

הוא אפילו עוד כששר השיכון היה מתנועת ש"ס. אבל כל חודש אני שומע את שר השיכון ואת שר האוצר: תוכנית לבלימת עליית המחירים בדיור. שיעור התייקרות מדדי הבנייה, 16% ויותר.

תאמרו לי: יש משבר עולמי, התייקרויות חומרי הגלם, היצע וביקוש. אבל אי-אפשר, כבר שנה, אי-אפשר לבוא להגיד: היה וזה לא בגללנו ואנחנו עושים הכול. כשבא שר השיכון לכאן והתפאר שהשנה יהיו, אני חושב שהוא דיבר על מעל 100,000 התחלות בנייה, שיווקים והתחלות בנייה, אני אז עליתי ודיברתי ואמרתי: הלוואי שתצליח. זה שאתה מחליט שיהיו 100,000 התחלות בנייה זה לא אומר שמחר אתה לוחץ על כפתור ויש לך 100,000. זה תלוי בעוד הרבה גורמים. רבותיי, אני, אתה יודע, מה לעשות, יש לי חולשות, אני אוהב לעשות קניות. אני בזבזן גדול ואוהב לעשות קניות. אז אני מרגיש ושומע את הלך העם. כשאתה רוצה לדעת מה קורה, יש פתגם בארמית שאומר: פוק חזי מאי עמא דבר, צא החוצה לרחוב תראה מה העם מדבר. אדוני שר האוצר, תסתובב בסופרמרקטים, תשמע את עקרות הבית, תשמע את האנחות שלהן, תשמע את היללות שלהן, את הקשיים האמיתייים. אתה מתפאר פה בהגדלת נקודות זיכוי, למי? לאלה שלא שדדת אותם. אלה ששדדת אותם, הדרת אותם מהמענקים כאן. את הפירות הבאושים של המדיניות הכלכלית האכזרית של שר האוצר הנוכחי, אנחנו עוד נראה אותם בדוחות הבאים, בשנים הבאות בדוחות העוני, ועוד נדבר על פערים בחברה הישראלית וצמצום פערים. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת יעקב מרגי. חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בראשונה אני רוצה להודות לך שאתה מזכיר אותנו גם בשמותינו הפרטיים. יושב-ראש הכנסת החליט שהוא קורא רק בשמות משפחה. אנחנו יודעים שיש שפע ברכה על כל השם של בן אדם, ואם קוראים לו יואב בן צור או קוראים לו יעקב מרגי, צריך לקרוא לו לא "מרגי" ולא "בן צור".

שיקרא בשם המלא. מה זה קיצור הדרך הזה? אדוני המזכיר החדש, אני מציע שתעיר ליושב-ראש את הנושא הזה. יואב בן צור, למה אתה צוחק עליו?

נו, הייתי קורא בשמות המלאים של האנשים.

בצבא קוראים בשמות משפחה, פה אפשר לקרוא בשמות המלאים. ותודה לך, אדוני, שאתה קורא בשמות המלאים. תודה. הבעיה שהשם הפרטי שלך לא מנוקד לו. מכובדי השר, תמיד טוב לראות את פניך המאירות והמחייכות. מרגי, אל תפריע לי.

חבריי חברי הכנסת, אני בימים האלה מוטרד. אני מוטרד וחושש שמא אויבינו שחברו יחדיו ניצחו אותנו וכבשו אותנו מבפנים. הרי המציאות ברורה: יש פה במדינה רוב יהודי מסוגים שונים, חרדים, דתיים, מסורתיים וחילונים, אנשי העיר ואנשי הכפר, יוצאי עדות המזרח ואשכנז, עולים ותיקים, צברים ועולים שזה עתה באו. כולנו יחד מסכימים על הבסיס המשותף לכולנו במדינה: ברית מילה ונישואים לפי ההלכה, יום כיפור וטהרת המשפחה, רוב יהודי מוצק שדורש יהדות ברורה ומוחלטת

רוב יהודי שרוצה להתחתן כמו שיהודי מתחתן ורוצה להיקבר כמו שיהודי נקבר. כאלו אנו, ישראלים גאים בערכים ובמסורת, לא מתפשרים על הערכים ועל המסורת, ועצם קיומנו פה מוסכם ומקובל ורצוי מגולן ועד אילת. יהודים שנרגשים לראות את הכותל וחוששים מפגיעה בו, יהודים שגאים בשחרור מערת המכפלה וקבר רחל ובכל יתר השטחים ששוחררו במלחמה שאויבינו כפו עלינו ונחלו תבוסה ניצחת. הציבור הזה,

שלא מאמין בהתרפסות בפני אויבינו, זה רוב העם, זה הבית היהודי של המדינה והבסיס שלנו. אבל לצערי הגדול בחסות הדמוקרטיה שלנו, שאפשרה את ההכלה של כל רעיון מיובא מחו"ל גם כשהוא לא מתאים לישראל, ובחסות ארגונים פרוגרסיביים מאמריקה ובעזרה של ממשלות מאירופה באמצעות עתירות שונות ומכוני מחקר שונים, הם הצליחו במזימתם לפלג את אזרחי ישראל. והם, באמצעות עתירות שונות ומכוני מחקר שונים, הצליחו לגרום להתרופפות חוזקנו היהודי-ישראלי ולהביא למצב שבו לא רק קיומנו הרוחני פה בסכנה, אלא גם למצב שבו איבדנו את ההרתעה מול אויבינו. לא לחינם אויבינו מרימים ראש, ובלב ירושלים ותל אביב ולוד מתנוססים דגלי הרשות הפלסטינית, לא לחינם. הממשלה הזאת היא ממשלה לא לגיטימית, שאין בה לא ביטחון אישי, לא ביטחון מדיני, לא ביטחון כלכלי, יש בה רק סוג של עליות מחירים,

של הצקה לשכבות החלשות,

של ממשלה שדואגת רק להישרדותה ותו לא. אבל אני אופטימי, מאוד אופטימי, כי נצח ישראל לא ישקר. כי הקדוש ברוך הוא, שהביא אותנו לפה בקיבוץ גלויות, ישמור עלינו גם מהממשלה הזאת, ואנחנו נחזור וננצח, ככתוב בתפילה: "ומלכות הרשעה מהרה תיעקר ותישבר". ביהדות, באחדות, בחוזק יד נחזור למשול במדינת ישראל. ילדינו לא יחששו להסתובב עם דגל ברחובות. יהודי יהיה גאה בארצו ובביתו, ולא ירחק היום לכך.

תודה, חבר הכנסת יואב בן צור. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח. חבר הכנסת חיים ביטון, בבקשה. חמש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר החשוב, אנחנו, בסוף יסלקו אותו מהקואליציה,

הסיבה שפרגנתי לו זה בגלל שמישהו ניסה להנמיך את עוצמת שר הרווחה. מצאתי לנכון על דוכן זה לחזק את המעמד של שר הרווחה, שזו אחת המשרות הכי חשובות במדינת ישראל. מאיר הוא הצדיק בסדום.

אנחנו נמצאים בשבוע חשוב וקדוש לעם ישראל. בעוד יומיים יצוין בהר מירון יום פטירתו של הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. "עיר וקדיש מן שמיא נָחִת", כך כתוב עליו, ועליו נאמר שבזכותו, ראשי תיבות יוחאי, "כי לא תישכח מפי זרעו".

הוא לקח על עצמו את הקושי האדיר הזה לאורך כל ההיסטוריה, כשעמים שלמים נכחדו ואינם, שעם ישראל לא רק שלא ייכחד,

שהתורה שלו לא תיכחד. לצערנו אנחנו בימים אלו, כמעט כל השנה האחרונה, נמצאים במצב שמתוכנו, לצערנו, קמים אלה שהם לכאורה, אני רוצה להיות עדין, להיות סנגור. זה לא בידיעה ברורה, אבל הם אלה שעושים, במה שהם עושים זה ודאי, המושג "כי לא תישכח מפי זרעו" נהפך להיות לתוכנית עבודה הפוכה. לצערי הרב מדובר דווקא על אנשים חובשי כיפה, כמו חבר הכנסת, אני מתנצל, יש לי הנאה כלשהי לומר במקרה הזה "חבר הכנסת" ולא "השר", בגלל שאני חושב, וכתבתי לו את זה, אני חושב שרבי שמעון בר יוחאי לא היה מוכן שהוא יהיה המיניסטר שיהיה אחראי על היום של ההילולה שלו,

הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים ומסדר את הדברים. לא יודע אם זה בגלל שכך או כך, ולא משנים הסדר והתירוצים, בשורה התחתונה, במבחן התוצאה, ינסו ואולי גם מנסים, אבל זה לא יעזור להם. יום ההילולה ביום חמישי הקרוב, והוא לא יהיה המיניסטר.

צריכים לדעת את זה: בגלל שכל התקופה האחרונה, כל השנה האחרונה, האדון הזה החליט לקחת כל דבר שבקדושה, כל דבר של דת ומסורת, ולהילחם בו ולייצר בו את המילה "רפורמות", שבאה מהמילה "רפורמים", ולהוביל אותם כדי לנסות ולומר שהוא יודע לייצר שינויים, הוא יודע לשנות את הכשרות, הוא יודע לשנות את הגיור, הוא יודע לשנות

כדי לומר: אנחנו נאורים, יש לנו את היכולת לבוא ולעשות את הדברים בצורה עוד יותר יפה. אני מזכיר לכם שביום שהוא נכנס לתפקיד הוא דיבר על 70 שנה של עובדים במשרד הדתות שלא עשו את עבודתם, ולאחר כמה ימים הוא קם ועלה על הדוכן הזה והתנצל בפניהם. ואני אומר לך, מר כהנא, אתה שפוגע במועצות הדתיות, פוגע ברבנים, אתה זה שעכשיו חתמת, ידך לא רעדה כשחתמת על מסמך שאמור לשנות את שיטת בחירת הרבנים ולהפוך את השיטה לשיטת בחירה שתיתן אפשרות אחת לעשר שנים לבחור ברבנים, להפוך אותם לפקידים. אתה זה שמנסה לשנות את שיטת הבחירה, שייווצר מצב שיהיה רוב שאיננו בר סמכא על דברים הקשורים לדת כדי להחליט מי יהיה רב. אתה זה שעומד בחזית הזאת כבר תקופה ארוכה מדי, בצורה נחרצת שאיננה ראויה. מן הראוי שתדע ותקבל את הסימנים שקורים עכשיו ותאמר לעצמך: בוא נעצור רגע, למרות שאני אומר את זה, ואני חוזר ואומר את זה, אתה לא המיניסטר שם עכשיו. אבל אמרתי פה על הדוכן, אינני איש חוזה ואינני יודע שום דבר מיוחד, אבל אמרתי ששום דבר מהרפורמות האלה לא יעבור. לא תעבור רפורמת הכשרות, לא תעבור רפורמת הגיור, לא תעבור רפורמת הרבנים. כל הדברים הללו, כפי שאתה רואה, הולכים ונעלמים לך תחת תוכנית העבודה שניסית לעשות אותה, ושום דבר לא יבוא על המוגמר. הממשלה הזאת, שממילא היא לקראת סיומה, תסתיים עוד לפני שתצליח להעביר משהו.

בגלל שזה ההפך מ"לא תישכח מפי זרעו", שקבע רבי שמעון בר יוחאי. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שבזכות הרבי שמעון בר יוחאי, שזה יום פטירתו, "עיר וקדיש מן שמיא נָחִת", שנזכה בעזרת השם שכל הדברים האלה יימחקו, ובעזרת השם,

הממשלה הזאת תזוז מן העולם ותהיה לנו,

אדוני יושב-ראש הכנסת, אני אומר לך, הישיבה. יושב-ראש הישיבה.

אני אומר לך שאתה יכול להכיל אותי. הייתי עדין, אתה יכול להכיל אותי. בסך הכול אמרתי דברים שהם ברורים לעם ישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת חיים ביטון. יצא לי כמה פעמים להסיע איתי אברכים מאזור המרכז להר מירון כי אנחנו, אני אולי חבר הכנסת הכי קרוב להר, אנחנו מכפר מע'אר. חבר הכנסת משה ארבל. מכובדי היושב-ראש, כבוד שר הרווחה והביטחון החברתי, חבריי חברי הכנסת, אני מניח שכולנו נחשפנו בילדותנו לסיפור הילדים הידוע על כיפה אדומה. סיפור טרגדיה. יש איזו גרסה בסיפור המתורגם שבסוף מסתיימת ב-happy end, בסוף טוב, שמגיע הצייד והורג את הזאב ומציל את הסבתא. אבל ישנן גרסאות, שאני לא יודע למה בכלל סיפרו אותן לילדים כשהיו קטנים, שמסתיימות באופן מאוד מאוד קשה, שכיפה אדומה בסופו של דבר מגיעה, עושה את השליחות שלה, והזאב בסוף טורף אותה. הסיפור הטרגי הזה עלה וצף לי בימים האחרונים, בפרט ביום שישי אחר הצוהריים, שעה לפני כניסת השבת, כשמה שעשה נפתלי בנט ליום טוב כלפון הכי קרוב לזה. הכי קרוב לכיפה אדומה. לבוא ביום שישי, שעה לפני שבת, כשאתה יודע שהוא צריך לשבת בליל שבת ולהסב עם ילדיו לסעודת שבת ולארוחת שישי משפחתית, ופשוט להדיח אותו בבושת פנים מהכנסת, אחרי שהוא שכב על הגדר וטרח וחטף ביקורות. אני לא בטוח שהוא האמין באמת בהגנה הזו שהוא נותן לנפתלי בנט, אבל הוא עשה את זה. ובנקמנות, ובריאיון שהוא נותן הערב, הוא פשוט היה בהלם מההחלטה הזו, באכזריות שאין שני לה, מגיע נפתלי בנט ועושה את הפליק-פלאק הזה.

אדוני היושב-ראש, שהוצאתם הכחשה ואמרתם שזו לא הייתה בקשה שלכם, והכחשתם את זה פעם אחר פעם. אבל מקורותיי, ויש לי מקורות, גם בקרב חברי ההנהגה של מפלגתך, רע"מ, חלקם חברי מועצת השורא, אנשים מכובדים מאוד. אני אומר כאן, אם תרצה להכחיש את דבריי אתה מוזמן, אבל אני אומר כאן באופן ודאי ומוחלט, ושיירשם בדברי הימים של הבית הזה, לפרוטוקול, שהדחתו של יום טוב כלפון נעשתה לבקשת רע"מ, שלא יכלו לסבול את התמונה שלו עולה להר הבית, שזו טעות בעיניי, כי ליהודי אסור לעלות להר הבית, בכלל אסור לעלות להר הבית, ביום העצמאות. והתמונה הזו הייתה קשה מאוד ללא מעט מחברי רע"מ, ואתם דרשתם במשא ומתן הקואליציוני הזה את ראשו. אני אומר את זה, ואני אומר את זה כאן מידיעה ברורה, ואני אומר את זה בפניך. ועם כל ההכחשות של ימינה ושלכם, ההתנהלות הזו היא התנהלות שמלמדת על פחדנות, על הססנות, על חוסר יציבות. עכשיו, אזרחי ישראל, תארו לכם שעומד אדם שיושב בראש הקבינט המדיני-ביטחוני וצריך לקבל החלטות שמוציאות את ילדינו לקרב ואת חיילי ישראל להילחם. הבהלה הזו, הפניקה, חוסר היציבות, היעדר הפתיל, היעדר היכולת להתאפק, לספור עד 20 ורק אז לקבל החלטה, האופי הזה, התכונות הללו מאפיינות את מר נפתלי בנט. תכונות שלא מאפשרות לו להנהיג את מדינת ישראל, שלא מאפשרות לו לקבל החלטות. נפתלי בנט היה זה שעמד בראשות המפלגה, מפלגת ימינה, שהגישה בקשה לוועדת הבחירות המרכזית לפסול את מפלגת רע"מ מלהתמודד בבחירות בשל היותם תומכי טרור. אני ישבתי בוועדת הבחירות המרכזית ושמעתי את הנאום מלא הפאתוס של נציגי מפלגת ימינה שהגיעו לטעון בלהט למה אין לגיטימיות להתמודדותה של רע"מ בבחירות. אני חושב שהם הרחיקו לכת, אני חושב שיש בינינו פערים, אבל היכולת שלהם להתהפך ב-180 מעלות בצורה כזו, האויב הגדול ביותר של מפלגת הרמייה הזו הוא הארכיון. אחרי כל זה לבוא ולהיכנע כניעה מוחלטת, מבזה, משפילה, אדם שהלך איתך כברת דרך, ביום שישי, שעה לפני שבת, כשהוא צריך לשבת ולסעוד עם ילדיו בארוחת שישי, לבוא ולבעוט בו בצורה כזו משפילה ואכזרית, מביש. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת משה ארבל. חבר הכנסת ינון אזולאי. אדוני היושב בראש, כבוד השר, אני לא אגיד השר ההוא והשר הזה, בסוף אמרתי לך מה יהיה, עזוב. תגיד אל-עזיז, הם לא מבינים.

ליבו בפריפריה ומעשיו בממשלה, וזו הבעיה הכי גדולה, אבל בסדר. כבוד חבריי חברי הכנסת, יושב-ראש ועדת הכספים אלכס קושניר ידידי, עמלנו כולנו על החוק הזה ימים שלמים, והגענו להישגים. הייתה הצהרה של שר האוצר שהחוק הזה יגיע, והגענו גם להבנות. אני מסכים שגם הגענו להבנות בוועדה על מנת שנצביע בוועדה בעד. היו הבנות שבוועדה זה יעבור בעד, ידענו שהחוק הזה יגיע למליאה. לתמוך או לא לתמוך בו פה, השארנו את זה לגדולים ממני וממך, שהם יעשו, על זה לא הייתה הבנה. ההבנה הייתה להעביר את זה בוועדה. הורדנו הסתייגויות. אני בדרך כלל לא מגיש הסתייגויות, אני לא מבין מה זו הסתייגות,

הורדנו הכול על מנת להביא את החוק הזה. ובאמת הבאנו שני דברים מכל מה שדיברנו עליהם, אבל שלקחתי אותם גם, זה גיל 21 במענק עבודה הנקרא מס הכנסה שלילי, שזה מכניס עוד הרבה צעירים שעובדים מגיל 21, זו הייתה החלטה שרירותית ב-2013 או 2015 של שר האוצר דאז יאיר לפיד, שזה יהיה רק מגיל 23. הורדנו את זה ל-21.

לא היה מובן למה, עשינו את תיקון העוול הזה בהוראת שעה לשלוש שנים, עם התחייבות של האוצר שבתקציב הקרוב, ולא משנה מי יהיה ומה יהיה,

כקבע לגיל 21. נשים חרדיות, נשים שהן לא חרדיות, כל מי שעובד יוכל לקבל את זה, אנשים מכל הסוגים. היו קרובי משפחה שבהוראת השעה, במענק הזה,

לא יכלו להיות, כי מענק עבודה בכלל לא מקבלים. אמרנו שבמענק העבודה הזה, ביחד עם אחמד טיבי הובלנו את זה והגענו לעוד הבנה שגם קרובי משפחה יקבלו. אז תשאלו, למה אתם מצביעים פתאום נגד? אז אסביר לכם למה אנחנו מצביעים נגד. החוק טוב, אז עם ישראל, תדעו, בחוק הזה יש כמה דברים שהם לא טובים.

זוג שעובד ואחד מהם, בדרך כלל זה האישה, היא מרוויחה פחות, היא לא מגיעה לדרגת המס כי יש לה איזושהי הטבה, אז גם אם היא מקבלת עכשיו את נקודות הזיכוי שלה, היא לא יכולה להשתמש בהן.

אומרים לה: כבר קיבלת הטבה שהיא קבועה אצלך. אנחנו באנו ואמרנו: תנייד. אתה באמת רוצה לעזור לכולם, הייתה קורונה? תנייד את נקודות הזיכוי של האישה לתא המשפחתי, תשים את זה בתא משפחתי,

אתה לא יכול להעניש אותה בגלל שכל השנה אתה נותן לה,

הפרס שלה הוא גם ככה לא פרס כי גם ככה המשכורת שלה נמוכה יותר משל הגבר. אין מה לעשות, לצערנו זה מצב שצריך לתקן אותו. אנחנו יודעים את זה במגזר החרדי, ועל אחת כמה וכמה, אצלנו זה עוד יותר. ולכן אני אומר שזה היה צריך להיות תיקון שעליו אנחנו התעקשנו ולא היו מוכנים לעשות איתנו שום דבר. עוד דבר זה ילדים בגילי 6 12, לא הבנתי, הגעתם להסכמות, אמרת. אמרתי, הגענו להסכמות על גיל 21 ועל קרובי משפחה, אבל הנושא הזה נשאר בוויכוח ובאי-הסכמה. אני לא הסכמתי על זה. הצבעתי בעד למטה, כדי לא לתקוע את זה, כדי להעביר את זה כמה שיותר מהר, אבל לא הגענו להסכמה בנושא של התא המשפחתי. אנחנו חשבנו שזה ראוי ונכון לעשות את ניוד הנקודות הזה, נקודות הזיכוי, שזה יהיה בתא משפחתי כדי שהאישה שעובדת תרוויח את זה. כלומר, החוק הזה מפלה את הנשים. אנחנו גם חשבנו שצריך להגדיל את זה עד גיל 18 ולא עד גיל 12, כי ילד בגיל 12 עדיין נכון שרוצים שיצאו לעבודה, אבל על הילד בגיל הזה עדיין יש הוצאות, ואנחנו לא מצליחים לעזור לאותן משפחות, ובגיל הזה ההוצאות גדולות יותר. יתרה מזו, בסופו של דבר מי שמרוויח בנקודות האלה זה העשירון העליון, העשירונים שבין 8 ל-10 הם המרוויחים העיקריים. כלומר אלה שבעשירונים התחתונים לא מרוויחים מזה, הם רק מפסידים מזה. יש כאלה שלא יקבלו בכלל, אלה שמקבלים את השכר שבין מענק העבודה לבין הנקודות הזיכוי, שהם עדיין במעמד הביניים ופחות, הם לא ירוויחו כלום. אז, כלומר, מצד אחד החוק בא להיטיב, אבל עם מי הוא מיטיב? עם אותם אלה, העשירונים העליונים, בין 8 ל-10.

כ-50% מהעם לא משלם את המס, לא מגיע למס שמשלמים עליו,

לשכר שמשלמים עליו את המס הזה. הוא לא יהיה זכאי לזה. אז אם ככה, כ-700 מיליונים הולכים רק לעשירונים העליונים, כ-700 מיליונים מתוך זה.

אנחנו לא מונים לבוא ולעזור לעשירים, אנחנו לא נצביע בעד לעזור לעשירים.

אנחנו רוצים לעזור לחלשים מכל האוכלוסייה בחברה. אנחנו רוצים שייתנו לנשים את מה שמגיע להן, שזה יהיה בתא המשפחתי. ולכן אנחנו לא מסכימים, תודה. עם כל הכבוד שיש פה דברים שהבאנו בהם הישג, אנחנו כנים עם עם ישראל ואומרים לו שבדבר הזה קשה לנו להצביע בעד. הבאנו את זה למליאה, הקואליציה תצביע בעד. זה גם יעבור היום,

זה יעבור היום,

כאות מחאה, מצביעים נגד זה, כי זה כי זה לא דבר טוב. תודה רבה לחבר הכנסת ינון אזולאי. חבר הכנסת משה אבוטבול. אחריו, חבר הכנסת אוריאל בוסו,

כולל מס עבאס? כולל מס עם נקודות זיכוי, יישארו לך חמש דקות. אדוני השר, רגע, רגע, מפריעים לשר להקשיב. לא, לא, הוא מקשיב. קושניר, זה מפריע לנו.

אתה יכול, בבקשה, להקשיב? תאפס את זה רגע, עבאס, תאפס את זה, אם הוא יושב בשולחן הממשלה זה אומר שיש לו יומרות, אני מפרגן. כבוד השר, כנסת נכבדה, הממשלה, יש לה הישג אחד, היא הצליחה לאחד את כל עם ישראל, את כל רבני ישראל, וגם, מרוב שהיא איחדה את כולם, חוברה לכבודה תפילה לעת הזאת. עת צרה היא לישראל, ולכן אותה תפילה שחוברה על ידי גדולי ישראל, ובראשם רבם של כל בני הגולה, מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א. אני רוצה באמת לקרוא את התפילה הזאת. עליי להדגיש כי את התפילה הזאת יש לומר בכל עת, בפרט בתקופה הזאת, בפתיחת ההיכל, על ביטול גזרות הריסת ועקירת הדת שנעשו בשנה האחרונה הזאת, וגם להחשת הגאולה. אז כמובן קודם לתפילה, יש לומר פרק תהילים. אנחנו נבחר לקרוא את פרק תהילים ק"ל: "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'. ה' שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני. אם עונות תשמר יה ה' מי יעמד. כי עמך הסליחה למען תורא. קויתי ה' קותה נפשי ולדברו הוחלתי. נפשי לה' משמרים לבקר שמרים לבקר. יחל ישראל אל ה' כי עם ה' החסד והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עונתיו". התפילה אומרת: יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתעשה למען רחמיך ולמען שמך הגדול, הנכתב ואינו נקרא, ותצילנו לנו, ולבני ביתנו ולכל עמך בית ישראל מכל רע ומשחית ומגפה, מכל צרה וצוקה ויגון ואנחה, ומכל חולי ומחלה, מכל גזרות קשות ורעות, מכל מבקשי הריסת הדת ופגיעה בטוהרת וקדושת ישראל. עד מתי רשעים, ה', עד מתי רשעים יעלוזו, יביעו ידברו עתק, יתאמרו כל פועלי אוון, עמך, ה', ידכאו ונחלתך יענו. וייסכרו פיות כל המקטרגים עלינו, ותשמע קול תחינתנו, ואל ידווה ליבנו ואל יחשכו עינינו, ותיטע בליבנו אהבת חינם ויראת ה', ותחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ותצליחנו בלימודינו ובכל מעשי ידינו ותפרנסנו פרנסה טובה, ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה, ותפיל כל אויבינו הקמים לכלותנו, ותחיש גאולתנו ברחמים במהרה. ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו, ויקוים בנו הפסוק: "והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים",

סלה ועד. חונני ה' כי אליך אקרא כל היום. ה' יגמור בעדי, ה' חסדך לעולם, מעשה ידיך אל תרף. דרשו ה' ועוזו, בקשו פניו תמיד. אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. כל הנשמה תהלל יה, הללויה. לבקשת גדולי ישראל, על רבני וגבאי בתי הכנסיות לעורר על כך ולהקפיד שיאמרו תפילה זו מדי שבת בשבת בשעת פתיחת ההיכל, ובזכות התפילה ניוושע במהרה. אנחנו מרבים לתקוף את הממשלה אבל צריך גם להתפלל. ואם גדולי ישראל חיברו תפילה כזאת יקרה על הממשלה הזו,

שתיפול ושתוכל לשנות את עקירת הדת, והיה זה שכרנו. והקריאה הזאת היא קריאה של כל גדולי ישראל. כמובן כשגם כשרואים את הביזיון שראש הממשלה ביזה את הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, זה לא נותן שום פתח להבין, מדובר פה בממשלה שעוקרת את הדת ואת כבוד הדת. לכן באמת יש כאן את הקריאה, והיות שהזמן לא מספיק, אנחנו אחרי זה נקרא גם כן את קריאת הקודש ואת הרבנים הגאונים שחתומים עליה, שנבין שאנחנו נמצאים בצרה צרורה עם הממשלה הזאת.

עד ששמחנו לרגע ששר הדתות מתפטר, עכשיו הוא חוזר לנו, אותה הגברת בשינוי אדרת, בצורה אחרת. נתפלל שבעזרת השם לא תעשינה ידיו תושייה. אמן, כן יהי רצון. תודה, חבר הכנסת משה אבוטבול. יעלה ויבוא חבר הכנסת אוריאל

חמש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה לברך את תלמידי ותלמידות בית הספר נאות מרגלית בפתח תקווה, בית ספר על שמה של הרבנית מרגלית יוסף, והמנהל החשוב הרב רועי,

לרגל מה אני מברך אותם? ילדים שמקבלים סידור. ולמה זה חשוב בימים אלה לברך על דבר טריוויאלי, מסיבת סידור בכל בית ספר? אתם הילדים שבסוף ממשיכים את מסורת ישראל, בימים אלו שיש אנשים שרוצים לשנות לנו את הסידור, לקעקע לנו את הערכים, ממשלה שמנסה לפגוע באותם תלמידים בבתי הספר, תוכניות שנמצאות בבתי הספר האחרים, לא בבתי הספר שלנו. אתם החלוצים, ובעזרת השם תמשיכו להיות דור העתיד של מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, שמעתי קודם את חברי חבר הכנסת הרב ינון, שעשה עבודה נפלאה בוועדת הכספים, אבל זה נקרא להוציא,

יקר מזולל. נוציא טיפה ממה שאפשר. הוא הסביר למה אנחנו נתנגד. אז אני אומר יותר מזה. אנחנו נתנגד לכל חוק שיגיע לכאן, מסיבה אחת: הממשלה הזאת אין לה רוב בכנסת ישראל. היא לא ממשלה לגיטימית, אומנם היא חוקית, כל מה שהיא תביא, אנחנו נתנגד. אל תספרו לנו סיפורים. אל תבואו אלינו מצפונית, זה טוב לאזרחים, זה לא טוב לאזרחים. אין לכם לגיטימציה להביא שום חוק לכאן, נקודה. גם אם תגיעו לכל אזרח עכשיו, שיקבל מיליון דולר, אנחנו נתנגד עד שאתם תיפלו, שלא תגידו: אנחנו באים עם הישגים. אין הישג אחד שיכול להיות רשום על שמכם. תסתכלו מה קורה ברחובות. אבל יתרה מזאת, גם כן מקצועית, אתם נותנים נקודות מס. אתם יודעים שהיום מצביעים בערב, אז אני וחבריי שנמצאים פה שיש להם ילדים קטנים נקבל תוספת בשכר. באמת תודה רבה. 50% מאזרחי מדינת ישראל שעובדים לא משלמים מס הכנסה בכלל, כי הם לא נמצאים בדרגה הזאת. אז באותה דרך שהממשלה הזאת העבירה תקציב פעם אחר פעם לעזור לעשירונים העליונים, זה מה שהיא עושה גם בהטבות המס האלה.

מה עם אותם אנשים שלא נמצאים באותן דרגות מס? איך אתה עוזר להם? שהם יסתכלו על השכנים שלהם שעובדים בהייטק ויקבלו עוד כסף לשכר? אני צריך לקבל תוספת? מי שנמצא פה צריך לקבל תוספת? או אלה שלא מקבלים בכלל, לא משלמים מס הכנסה? זו אטימות. אז נכון שהצליחו לשנות, שהגיל 21 והילדים שנמצאים בבית. ומה עם אלה שנמצאים, האזרחים שלך ושלנו? אבל זה לא רק החרדים ובני המיעוטים או הערבים. 50% מהעובדים במדינת ישראל לא מגיעים לדרגת מס, כשאנחנו שומעים שהאינפלציה עולה והדיור וכו'. ומספרים: הממשלה הכי טובה שיש. הציניות של שר האוצר, אתה רואה אותו במסיבת עיתונאים.

אם מישהו שואל אם אנחנו נמצאים בבחירות או לא, מספיק לראות את ההצהרות היום בכל ישיבות הסיעה, כל אחד מתדרך נגד השני, הבנתם שכבר נמצאים עמוק עמוק, הם בעצמם בתוך תהליך בחירות עכשיו, כל אחד מנסה לגייס בייס שכבר אין לו. ראינו את האטימות של מפלגת ימינה. איך אמרתי היום? אחד הפרישו, אחד יצא, אחד נגד.

ההתנהגות שלהם מבזה, נגד חברי כנסת שלהם, נגד האנשים. כולה מפלגה של חמישה מנדטים מעסיקה את כל התקשורת כבר כמה ימים. היועצת המדינית פרשה, הדובר של המפלגה פרש, זה הופרש, זה יצא. די, דחילק, תתחילו לעבוד. וההוא עומד פה זחוח כאילו הכול בסדר.

מנסור, אנחנו, פוליטית אני מפרגן לך. אתה עושה את הדבר, מבחינתך, הכי נכון שיש.

שהדברים האלה בסוף מגיעים על חשבון הילדים שלנו, על מה שמגיע להם, אחד מקבל, אחד לא. אם מישהו היה מעלה בדעתו להעביר חוק היום, נחזור לממשלה ונגיד לממשלה: תקשיבו טוב. יש לנו תנאי, בשכונת מאה שערים, מי שהרחיב עד 50 מטר בלי חוק,

היועצת המשפטית באותו רגע תשלח אותך מהחלון, תגיש נגדך תלונה במשטרה על ניסיון לסחוט. זה מה שאתם עושים. חבר'ה, מי שהרחיב עד 70 מטר, לא נאכוף, כן נאכוף, הכול בסדר. השאלה היא, כשזה מגיע לציבור אחר זה קביל? זה עובד? מישהו בכלל יכול לתת את הדעת? רשויות שמקבלות כסף מעבר למה שצריך לקבל במענקי איזון,

ג'יסר א-זרקא ועוד מועצות. מה זאת אומרת, מה זה כסף קואליציוני? או מגיע להם או לא מגיע להם. מה זה האתנן הפוליטי הזה? אם המפלגות החרדיות היו מעיזות לקבל 10% ממה שאתה דרשת, כל הכותרות היו אומרות: סחטנים, והינה המפלגות החרדיות אבל הכול שקט.

לכן אומר לכם, חברים, גם הערב. כל חוק שיגיע כאן, אנחנו נצביע נגד, כי דינה של הממשלה הזאת ליפול ומהר.

תודה, חבר הכנסת אוריאל בוסו. חבר הכנסת יוסף

עבודה מקצועית.

השתתף בוועדה, הצליח להציל את מה שהיה אפשר להציל. אבל כשאתה שומע שבעצם מי שהולך להצביע על החוק הזה בעצם מצביע על העלאת שכר עצמית בזמן שיש אנשים עולים, בני מיעוטים, מהמגזר הערבי, חרדים, מכל המגזרים, שלא מגיעים ולא הולכים ליהנות מהדבר הזה, כל מי שהולך להצביע בעד החוק הזה הוא בעצם דואג לעצמו, דואג לעשירון העליון. מה קורה עם החלשים? אדוני היושב-ראש, אני באמת שואל אותך. אתה מייצג את אותו ציבור, כמו שאנחנו מייצגים את הציבור הזה. אנחנו נצא לרחוב. מה נספר להם? אנחנו הצבענו על זה שנקבל תוספת במשכורת בזמן שלאנשים יש מקררים ריקים, אין מה לאכול? עד איפה הצביעות, עד איפה הציניות שלכם יכולה להמשיך? אבל האמת, אדוני היושב-ראש, אני אגיד לך, אחרי מה שראיתי על ההתנהלות של ראש הממשלה בתואר מול חבר מפלגתו, ואני, אי-אפשר לומר, אני לא חשוד בזה שחבר כנסת יום טוב כלפון היה כוס התה החם שלי, אבל אני חושב שהצורה שבה אדם שהוא נאמן למפלגתו, נאמן לראש מפלגתו, שלחתם אותו מעל כל דוכן, בערוצי הטלוויזיה, לבוא ולשמור על הקואליציה הזאת, על הממשלה הזאת, ואתם ככה זורקים אותו כמו סמרטוט? אתם צריכים להתבייש. לא עושים את זה. איפה הלויאליות? איפה החברות? מה, הכול פוליטיקה? שמים את הכול בצד, זורקים את הכול? אז הוא עשה דברים, עשה מה שעשה. חטף מהציבור שהוא מתיימר לייצג. אבל אתם, חבריו למפלגה, לעשות לו דבר כזה ביום שישי שעה לפני כניסת שבת? איפה החברות? איפה הלויאליות? לכן, אדוני היושב-ראש, אגיד לך. כשאני רואה שמסוגלים לעשות את זה לבן אדם שהוא קרוב אליך, שהוא חבר, שהוא התאבד בשבילך, אני לא מתפלא שאתם מסוגלים גם לבוא ולהצביע בעד העלאת שכר בעצם. בואו נקרא לכלה בשמה. אתם הולכים היום להצביע בעד העלאת שכר גם של חברי הכנסת,

גם של העשירון העליון, ושמתם בצד את החלשים. החלשים, לא נורא. אין לעולים מה לאכול? שיסתדרו. אין לחרדים מה לאכול? שיסתדרו. אין לבני המיעוטים, למגזר הערבי מה לאכול? שיסתדרו.

נפתלי בנט, זהו, אין לי מה לצפות ממנו. אבל אדוני ראש הממשלה בפועל, אתה הולך לצאת לציבור שלך, למגזר שלך. מה תספר לו? אז אולי מה-50 מיליארד אתה חושב לסדר את העניינים, אבל בסוף אתם הולכים להצביע היום בעד חוק שדואג להעלאת משכורת שלכם, של חברי הכנסת, של העשירון העליון. והחלשים, שמתם בצד. איפה טיפת בושה? איפה אתם נמצאים?

אתם יוצאים לרחוב. מה, אתם לא רואים את הציבור? אז או שאתם לא מייצגים אף אחד, או שבכל זאת יש לכם קצת משהו, קצת בושה, קצת משהו. לבוא ולהצביע בעד הגדלת שכר, כי בעצם זה מה שקורה היום. הציבור שאתם מייצגים לא מגיע לדרגות מס האלה. אנחנו צריכים את ההעלאה הזאת? אני חושב שזאת בושה, ולכן אנחנו הולכים להתנגד לאותו חוק. תודה, חבר הכנסת יוסף טייב. חבר הכנסת בנימין נתניהו,

חבר הכנסת יולי יואל אדלשטין, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל כץ, אינו נוכח.

מתחת לראש הממשלה בפועל. כן, בבקשה. חמש דקות, גברתי. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני כל פעם מופתעת מחדש עד איזו רמה הממשלה הזאת יכולה להגיע, עד כמה אתה, עבאס, ואללה, אלוהים אוהב אותי, שלח לי אותך לכאן כמתנה, מנהל את הממשלה הזאת. בוא תודה, בוא תודה. אני אגיד לך את האמת, עבאס: אתה משחק אותה. אתה משחק אותה. ראש הממשלה בפועל.

מה אכפת לך, אתה מקבל כספים.

כמה הוא שילם לך על זה שעשית לו ברוגז ביום שני שעבר והוא הלך לטיבי ונתן לטיבי את מה שהוא רצה במסגרת האי-אמון, ואז חזרת ביום רביעי. הוא שילם לטיבי, הוא משחק בינך לבין טיבי. הוא משחק בינך לבין טיבי, בוא תודה. כמה הוא שילם לך, כמה הוא שילם לטיבי. ואת זה רואה הציבור הישראלי. הרי אנחנו מעולם לא פעלנו נגד הציבור הערבי במדינת ישראל. אנחנו פעלנו ונתנו שוויון לכל אזרח במדינת ישראל. יש לנו בעיה עם מי שלא נאמן למדינת ישראל, יש לנו בעיה עם מי שהולך עם החמאס ועם התנועה האסלאמית ומי שתומך בטרור, יש לנו בעיה עם מי שעושה דה-לגיטימציה לחיילי צה"ל, יש לנו בעיה עם חברי כנסת שלא מתביישים, כמו טיבי וכסיף, שמכים שוטרים במדינת ישראל. איפה יעלה על הדעת דבר כזה? אתם יודעים למה זה קורה? כי תומכי הטרור מעריכים חולשה, וכשהם מבינים שבנט עובד אצלך, כי הוא צריך לשבת על הכיסא הזה דקה וחצי, אז הם אומרים: אנחנו בעלי הבית. לכן יש התפרעויות בלוד, יש התפרעויות בעכו ויש התפרעויות בתל אביב. כשהם אומרים: רגע, למה רק בנגב מכשירים בנייה בלתי חוקית? גם בראש העין רוצים להכשיר בנייה בלתי חוקית, זה בגלל שעבאס רוצה את הנגב. אז אולי, עבאס, תרצה גם את ראש העין? אולי, עבאס, תרצה גם את לוד? אולי עבאס יסייע לעוד אזרחים במדינת ישראל שראש הממשלה לא רואה אותם ממטר, כי הוא רואה רק את הכיסא שלו? זה מה שקורה. יש כאן ממשלה,

יש כאן ממשלה מבישה, ואתה חלק ממנה.

ואתה חלק ממנה, שמוכנה למכור כל ערך בשביל לשבת על הכיסא הזה.

משקרים ומטעים ציבור שלם בעניין חוק הלאום. אז אני מודיעה לך ומודיעה גם לעבאס: מדינת ישראל תישאר מדינת הלאום של העם היהודי.

נקודה.

לא נשנה את חוק הלאום, כי חוק הלאום לא מדבר על הפרט. הוא מדבר על מדינה שיש לה סמלים, שיש לה דגל, מגן דוד כחול-לבן, יש לה את סמל המנורה, ויש לה את המנון התקווה. זה חוק הלאום. חוק השוויון שאתם רוצים להביא זה חוק שרק פוגע. למה הוא פוגע? מה אומר חוק השוויון? הוא אומר שאם אני רוצה מחר בבוקר לתמרץ נשים בדואיות

אני לא יכולה לעשות את זה, כי הוא פוגע בנשים אחרות שהן לא בדואיות. יש למדינה ולממשלה את הזכות לתמרץ אוכלוסיות. חוק השוויון מעביר את ההחלטות מהכנסת לבית המשפט. אתה רוצה חוק השוויון? בבקשה, בוא נביא את פסקת ההתגברות. קראת את הצעת החוק שלנו? קראת את הצעת החוק שלנו, מירי?

לכן אני אומרת לך: אני יודעת דבר אחד, שאתם טובים בדיבורים, אתם ממשיכים להשלות את הציבור,

ממשיכים לשקר לציבור. הציבור מבין ורואה לכם. בסופו של יום האמת מנצחת. אתה יודע למה האמת מנצחת? כי מול האמת אי-אפשר. אז זה ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, אבל אתם תיפלו. אתם תיפלו, כי מי שמתנהל על ידי התנועה האסלאמית ומועצת השורא לא יכול להגן על אזרחי מדינת ישראל, לא היהודים ולא הערבים, מי שמתנהל על ידי מועצת השורא והתנועה האסלאמית לא יכול לטפל כמו שצריך בבנייה בלתי חוקית, ומי שמתנהל על ידי מועצת השורא והתנועה האסלאמית לא מסוגל לעשות כלום, כי הידיים שלו קשורות. אבל, כשאתה בא מתוך מקום של עוצמה וכוח, כשאתה מייצג את כל אזרחי מדינת ישראל, יהודים וערבים כאחד, דואג לביטחון, מראה יד חזקה כנגד הטרור, יהודים וערבים כאחד,

אז מה שקורה היום לא קורה. ואני אומרת לך: כל התעלולים המסריחים האלה,

והלא-כשרים האלה של מתן כהנא, שעה לפני כניסת שבת,

לא מתבייש, שעה לפני כניסת שבת, לפטר את כלפון, גם אם רצית לעשות את זה, אתה עושה את זה שעה לפני כניסת שבת? אדם עם כיפה על הראש, אדם שיש לו ערכים. שניהם עם כיפה על הראש, ולא סופרים את הכיפה שלהם ולא רואים את הכיפה שלהם ממטר, כי מה שמעניין אותם זה כיסא בכנסת. אבל כיסא בכנסת זה כלום ושום דבר מול אמת שבה צריך להתנהל. ולכן אני אומרת לציבור הישראלי: אני מסתובבת, אני רואה ואני שומעת. הייתי אתמול במירון, הגעתי אתמול למירון, וראיתי את הציבור שבא להתפלל אצל רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי את המצוקה של האנשים, ראיתי את הכאב של האנשים וראיתי את מה שהם אומרים. אני אומרת חד וחלק, תודה. בעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי ובזכות רבי מאיר בעל הנס,

אתמול הייתה הילולה של רבי מאיר בעל הנס ומחר ל"ג בעומר וההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, הממשלה המסוכנת הזאת תיפול, ואנחנו נחזור כדי לדאוג לאינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל, ולא נצטרך לא את השורא ולא את טיבי. תודה, חברת הכנסת מירי מרים רגב. חבר הכנסת יריב לוין, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב גלנט, בבקשה. דרך אגב, אין פה רשימת דוברים.

כן, כן, יש רשימה. דוד אמסלם, יש לך עוד זמן. אתה ויובל שטייניץ, מה זה זמן?

מתי אני אחזור, עוד שנתיים? הרי אצלכם יש זמן. אתם מחכים גם

אתה גם, אז בוא נקשיב. הרי בתנועה האסלאמית יש זמן לחסל את המדינה. 50 שנה, 70 שנה, בסוף זה יקרה, לשיטתכם. זה הזמן שאתה מתכוון שיש לי? זה לא יקרה, דודי. אנחנו נחסל אותם לפני שהם יחסלו אותנו.

יואב, מה אתה אומר? נחסל? מבחינה מטפורית,

הכוונה: נגדע את השאיפות. נוציא את התנועה האסלאמית מחוץ לחוק, כמו שהוצאנו את הפלג הצפוני שעוין את מדינת ישראל. זה מה שצריך לעשות. אתה מתכוון לזה, יואב? בהחלט. אתה תוציא את התנועה האסלאמית מחוץ לחוק? אנחנו נפעל בעניין הזה, איזו שאלה? כל הכבוד לך.

הכבוד לך.

אנחנו נעביר את הנגב לשליטה של התנועה האסלאמית כאוטונומיה? אתם תקבעו מה יהיה? אתה מאמין בדברים האלו?

אנחנו לא נשתול עצים כי אתם תחליטו שאנחנו לא שותלים עצים? איפה קרה דבר כזה בתולדות המדינה? איפה קרה דבר כזה?

קרה בתקופת, אנחנו נשתול עצים, אנחנו נבנה בתים ואנחנו נקים יישובים, ואנחנו נכניס את היישובים הבדואיים למסגרת, מפותחת ומשגשגת,

במקומות מרוכזים, לא על כל השטח. זה שטח מדינת ישראל. הוא לא שטח של הבדואים. הם יודעים את זה מצוין. מדינת ישראל בשנת 1970 ביקשה מהם להגיש תביעת בעלות, והם הגישו.

מדינת ישראל עד עכשיו לא החליטה בסוגיה הזאת, ולכן הם ממשיכים להיות שם. הם נולדו שם, ימשיכו להיות שם, יקימו את היישובים שלהם שם בהתאם לנהלים ובהתאם לקריטריונים שנקבעים בתוך מדינת ישראל. תשמע, בקשר, אז יואב, יואב, יואב, לא להגזים. אמרת "לחסל", אמרת "להוציא מחוץ לחוק". ככה לא מדבר בן אדם שהוא חבר כנסת במשטר דמוקרטי שמכבד את זכויות האדם. אני מציע לך לחזור בך. אני שמח שאתה נותן לי ציונים.

שתרסן את החברים שלך, למשל את חיג'אזי. תשמע איך הוא מדבר. אנחנו מבינים מה הוא אומר בערבית. אלה דברים חמורים מאוד נגד מדינת ישראל. תעצור אותו, תשלח אותו בחזרה למקומות שלו, תשמע מה ווליד טאהא אומר. תשמע את ווליד טאהא,

דרך אגב,

ואל תטיף לנו מוסר. אני לא מטיף לך מוסר. אני אומר לך,

אני מכיר את החברה הערבית ואני מכיר את הבדואים בנגב 40 שנה, ואני פעלתי בכל כוחי, לאורך שנים, על מנת לסייע לבדואים וגם לסייע לערבים בכלל. אני עשיתי 55 הסכמים כוללניים ועוד 15 הסכמי גג עם כל הרשויות,

עם תמרה לא עשינו, כי הם התנהגו בצורה שאי-אפשר היה לקבל את מה שהם עשו. עשינו הסכמים עם כולם, העברנו 1.5 מיליארד שקל כאשר הייתי שר הבינוי והשיכון, ומי שידע להשתמש בכסף בנה מבנים רב-תכליתיים,

עסק בתכנון של שכונות, נתנו ברוחב לב. אני פעלתי באופן דומה כשר החינוך. אני חנכתי 150,000 מחשבים ברחבי הארץ, 50,000 מתוכם הלכו למגזר הערבי.

כי מגיע לו יותר, כי האוכלוסייה יותר חלשה.

אבל אני הצעתי פה בשבוע שעבר, באתי עם הצעה, ואמרתי: רבותיי, בואו נקבע עונשי מינימום, ועונשי המינימום הם פשוטים: מי שמשתמש בנשק לא חוקי, מחזיק נשק לא חוקי, שלוש שנות מאסר, יורה בנשק לא חוקי, חמש שנות מאסר, וסוחר בנשק לא חוקי, שבע שנות מאסר מינימום. הממשלה והקואליציה התנגדו. אבל לא הצלחתי להבין איך עשרה חברי כנסת ערבים התנגדו להצעה שלי, גם רע"מ וגם הרשימה המשותפת. כי העברנו חוק ממשלתי לעונשי מינימום.

אני,

לא הצלחתי להבין. ואז כל הזמן התחבטתי בזה. אמרתי: הרי אני שמעתי, אני ראיתי את הנפגעים. אני ראיתי שבשנת 2020 היו 115 חללים במגזר הערבי. 125. 125, אז יכול להיות שאני לא מעודכן. אצלי הופיע 115. אני הסתכלתי על הדבר הזה, חלק גדול מהם נהרגו בנשק חם לא חוקי. למה הם מתנגדים? ואני רוצה לשאול אותך, מנסור עבאס, היות שהעלית את זה, האם יכול להיות שההתנגדות שלכם לעניין הזה נובעת מזה שאתם רוצים לצבור את הנשק ליום פקודה, על מנת להילחם ביהודים?

לשלם את המחיר בהווה אבל להשתמש בנשק הזה כמו שקרה בשומר החומות. האם זה העניין?

יואב, אתה יודע מה התשובה.

בעצם אתה מאמין בקונספירציה. כל הזמן, שנים על גבי שנים, חברי הכנסת הערבים קראו לממשלה, למדינה, לאסוף את הנשק הזה. עכשיו באה הממשלה הזאת, זאת הממשלה, אתה יודע מה, זאת השנה הראשונה שבה עקומת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית יורדת. 30% ירידה במקרי הרצח, 40% ירידה ביריות ביישובים הערביים. זאת הממשלה היחידה ששינתה את המדיניות. ולכן אתה תחזור, תבדוק מה עשיתם במשך 12 שנה.

אז אני שואל אותך שאלה ואתה לא עונה לי.

עכשיו, לגבי, למה התנגדתם לעונשי מינימום?

אתם רוצים שהאנשים האלה ילכו עם נשק?

יואב, אתה יודע למה. כי יש חוק ממשלתי שמשרד המשפטים הגיש, ואנחנו תמכנו בו, והוא עבר. והיום יש עונש מינימום על החזקת נשק.

החוק הממשלתי מביא לזה שענישת המינימום היא שנה וקצת, כי זה רבע מהתקופה. ל-18 חודשים, שנה וחצי.

ויש לשופט סמכות לא להטיל את העונש, מה שלא קיים אצלי. אתם למעשה אומרים: בואו נעביר את זה בקלות, לא אכפת לנו מה יקרה, אבל אנחנו נצבור את הנשק הזה ליום פקודה. יהיה איך להילחם ביהודים, זה מה שאתם אומרים.

זה גם אתם וגם מהרשימה המשותפת.

זאת הסתה. זאת הסתה, יואב. למה הרשימה המשותפת התנגדה לזה?

אבל זאת הסתה, יואב. איפה ההוגנות שלך?

זו הסתה?

אתה מאשים אותם, להרביץ לשוטרים זה בסדר ולי אסור לדבר? אתה מאשים אותנו שאנחנו רוצים לצבור נשק? אני שואל למה התנגדתם למה שמועיל למגזר שלכם? זה מה שאני שואל אותך. אני יכול לשאול אותך את השאלה הזאת: למה אתה מתנגד לכל החוקים שהממשלה מביאה?

מה הקשר בין זה לבין, זה אותו קשר. דבר שהוא ציפור נפשו של המגזר הערבי במדינת ישראל? הצענו לכם הצעה והתנגדתם לה. שוב, בינתיים הממשלה הזאת היא הממשלה היחידה שהצליחה לשנות כיוון בתחום המלחמה בפשיעה ואלימות. דיברתם רבות על משילות, לא עשיתם דבר.

יואב, אחרי זה מחברים אותו לחשמל. אחרי זה מסבירים שגם מותר לו לבנות בית נוסף במרחק 70 מטר מהבית הקודם, זאת אומרת בכל מקום, כי כל אחד רחוק מהשני 70 מטר. ברור שלא תהיה פשיעה, לא צריך. למה לא תלכו לכל האנשים שנוסעים במרצדס בגיל 20 בדרום ותשאלו אותם מאיפה הכסף?

עושים את זה. אתה יודע כמה כסף חילטו השנה?

אתה משתמש בזה פוליטית. כמעט מיליארד שקל חילטו, כספים ורכוש, מארגוני הפשע. זאת עסקת סמים של, במיליארד שקל. מארגוני הפשע. בסדר, אתה, שוב, אני חושב שצריכה להיות לכם סיבה מיוחדת. אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שאני טועה.

אבל לשאלתו של דודי אמסלם, אנחנו לא נפסיד את המלחמה הזאת. תודה רבה.

תודה, יואב, והפסדת. במה הוא הפסיד? הפסיד. כל הטיעונים שלו מופרכים, לחלוטין מופרכים. אני אשמיע לך את הנאומים שלך.

חבר הכנסת ניר ברקת, אינו נוכח, חברת הכנסת גילה גמליאל, חבר הכנסת אבי דיכטר, חברת הכנסת גלית דיסטל, חבר הכנסת חיים כץ, חבר הכנסת אלי כהן, חבר הכנסת צחי הנגבי, חבר הכנסת אופיר אקוניס, הוא היה כאן, איננו. חבר הכנסת יובל שטייניץ, ד"ר יובל שטייניץ,

אסור לי להגיד דוקטור.

מורי, מורי. מורי ורבי יובל שטייניץ. הוא היה מורה שלך? מה אתה עושה לו, מנסור?

תכף הוא יכניס אותי למועצת השורא כדוקטור לפילוסופיה. תחילת דרכי קצת בפילוסופיה זה אצל יובל שטייניץ. דרך אגב, כנראה שהוא היה סטודנט לא רע. אתה יודע שהערבים יכולים ללמוד במוסדות היהודיים, היהודים לא יכולים ללמוד אצל הערבים. למדו. היהודים למדו ועוד איך.

בביר זית, דור הזהב, איפה למדו? הרמב"ם, איפה למד? אצל ערבים. רגע, אצל מי? תגיד לנו באיזה מוסד בדיוק.

הוא אפילו כתב בערבית.

ומי היה הרופא של מלך מצרים?

תור הזהב של היהודים.

מה אתה מתעסק עם תלמיד של שטייניץ? אל תתעסק איתו, תלמידים שלו, אז אנחנו נחזור, קודם כול, בתור תלמידי לשעבר אתה צריך לשמור על זכות הדיבור שלי. כן, שמרתי. כרגע אתה, ביחד עם דודי ושטרן גזלתם לי דקה, זה יעלה לכם בכמה דקות מצידי. דבר שני, אני אומר לזכותו של מנסור, שאחרי שהוא היה דוקטור לרפואת שיניים הוא בא ללמוד, להעשיר את השכלתו בפילוסופיה ומדע המדינה, לא כל אחד עושה דבר כזה. על זה יישר כוח. אבל אפרופו לוגיקה ותורת היגיון, למדת אצלי גם ניטשה וגם היגיון.

אני שמעתי היום את הנאומים גם של מתן כהנא וגם של נפתלי בנט, ואני מוכרח לומר שלא הצלחתי להבין שני דברים. ראשית, מתן כהנא. מתן כהנא אמר, גם בראיונות בתקשורת בימים האחרונים, שלא הדיחו את כלפון בגלל, חס וחלילה, חשש שהוא יערוק לימין או יותר נכון יפסיק את עריקתו לשמאל יחזור לימין, כפי שהוא נבחר, כפי שהבוחרים שהצביעו עבורו

הוא אמר שלמרות שסומכים על כלפון ועל ההצבעה שלו במאה אחוז או לחלוטין, במצב הנוכחי צריך שר בכיר, זה מפריע לי, שטרן.

צריך בכיר בימינה שיהיה כאן בכנסת. סומכים על כלפון, אבל צריך בכיר בימינה שיהיה כאן בכנסת.

אם סומכים על ההצבעה של כלפון במאה אחוז, אז למה צריך להחליף את האצבע של כלפון באצבע של כהנא, אם סומכים על כלפון במאה אחוז? אז הוא אמר: לא, אבל צריך אותי בכנסת. אז קודם כול, אתה יכול להיות בכנסת בלי האצבע. האצבע של כלפון תהיה כאן, ואתה בתור שר יכול להיות פה גם בלי שיש לך זכות הצבעה. שנית, הדבר המדהים ביותר הוא שאנחנו שומעים היום שהממשלה רוצה להחזיר אותו לתפקידו כשר. זאת אומרת, הוא יחזור להיות שר כמו קודם, והדבר היחיד שישתנה זה לא שיהיה לו יותר זמן בכנסת, כי הם רוצים שהוא יחזור לכהן כשר הדתות. מה כן ישתנה? רק דבר אחד, שהאצבע שלוחצת על הלחצן תהיה האצבע של כהנא ולא של כלפון. בשביל זה עשו את כל התרגיל הזה, פיטרו חבר כנסת מהיום למחר.

היה לזה היגיון אם היו סומכים על האצבע של כהנא ולא סומכים על האצבע של כלפון. יש בעיה לוגית. אבל שמעתי את מתן כהנא גם בערוץ 12 וגם בערוץ 13 אומר שהם סומכים על כלפון במאה אחוז, על האצבע שלו ועל ההצבעה שלו. אז אם סומכים על כלפון במאה אחוז, בשביל מה עשו את כל הסיבוב המדהים הזה? הרי מתן כהנא יחזור, לשיטתם, להיות, אם הם יוכלו, שר דתות, אז לא יהיה לו יותר זמן בכנסת ממה שהיה קודם, זה בדיוק אותו מצב, רק האצבע התחלפה. נשגב מבינתי הפיתול הזה, ואני חושב שהוא עוד עדות לכך שהממשלה הזו איבדה את דרכה, איבדה את הצפון, איבדה את ההיגיון, כי הרי הדברים נשגבים,

זה אומר שהיה לה. אה, אוקיי. איבדה את המעט שהיה לה. לא היה לה כלום. לא איבדה. הדבר השני שהדהים אותי היום, שמעתי את נפתלי בנט כאן מעל הדוכן הזה, מדבר על כך שבמשך שנים הוזנחו ההכנות הצבאיות לאפשרות של מבצע מול איראן וזה מה שהוא גילה כשהוא נהיה ראש ממשלה, זה מה שהם גילו עכשיו. כשהוא היה שר ביטחון הוא לא, הוא לא ידע.

כשנפתלי בנט היה שר ביטחון, או גנץ היה שר ביטחון בשנתיים האחרונות, ליברמן. ולפניו נפתלי בנט ולפניו ליברמן, הם לא התלוננו על כך שהממשלה לא עושה מספיק או לא מתכוננת כמו שצריך,

למהומה עם איראן. הרי הם היו שרי הביטחון, שלושת שרי הביטחון האחרונים הם אביגדור ליברמן, נפתלי בנט ובני גנץ, בממשלת נתניהו. גם לפניהם לא היה גליק גדול. אז הם, שהיו שרי ביטחון אצל נתניהו ואז הם שיבחו את ההתמודדות של נתניהו ושל הממשלה מול איראן, הם היום מגלים דברים חדשים על אי-מוכנות ביטחונית? הרי אם באמת זה נכון, אם היה כאן מחדל ביטחוני, מי היו צריכים להתריע? קודם כול שרי הביטחון, קודם כול ליברמן, נפתלי בנט וגנץ. מעניין. איך אמר שרון פעם? דברים שרואים משם לא רואים מכאן, אני משנה קצת את המשפט הזה. הם ראו יפה מאוד שממשלות נתניהו ונתניהו עצמו עושים את מה שצריך מול איראן. ולא רק זאת. נפתלי בנט גם שיבח את נתניהו בעבר על ההתמודדות מול איראן. שיבח אותו על הנושא הזה. אבל היום כשהם בממשלה הם מטילים דופי בהתנהלות הביטחונית של הממשלה הקודמת, והם שוכחים דבר אחד קטן. ההתנהלות הביטחונית בממשלה הקודמת הייתה בידיהם של בכירי הממשלה הנוכחית, של נפתלי בנט, בני גנץ ואביגדור ליברמן.

הצגתי כאן שתי סתירות לוגיות, שני דברים שהם באמת בלתי נתפסים. ודרך אגב, יש עוד דבר בלתי נתפס. למה אני צריך להציג את זה כאן? תאמינו לי, אם אלה היו אנחנו, התקשורת הייתה חושפת את הדברים הללו, מלגלגת עליהם, מטיחה אותם, טוב. יום אחרי יום ושעה אחרי שעה, אבל כיוון שרוב התקשורת, אני לא רוצה לעשות הכללות, חפצה ביקרה של הממשלה הגרועה הזאת, מאחר שרוב התקשורת מעוניינת בקיומה של הממשלה הזאת, שרוב הציבור כבר מבין שזמנה אזל, אז אני צריך לעמוד כאן ולחשוף כשלים לוגיים כל כך מובנים מאליהם ובסיסיים, שהתקשורת שלנו כל כך מתעלמת מהם. תודה, חבר הכנסת. עוד משפט אחד. הרי בהתחלה אתה ודודי נאמתם, ושטרן, אז אני אקח עוד משפט אחד, ברשותך.

הניסיון הזה נכשל. כמו שאמר בנט בזמנו, הוא אמר: שנאת נתניהו, אני מצטט, שנאת נתניהו העבירה אותם, הוא דיבר אז על יש עתיד, על כחול לבן,

הוא אמר: שנאת נתניהו העבירה אותם על דעתם. מה בנט היה אומר על בנט? שנאת נתניהו היא הגורם העיקרי והיחידי לקיום הממשלה, להקמת הממשלה הזאת, היא העבירה את הממשלה הזאת על דעתה, ושנאה היא גורם רע מאוד, שפגע קשה בדמוקרטיה הישראלית, במשילות הישראלית. הגיע זמן הקמתה של ממשלה יציבה בראשות נתניהו והליכוד. זו בעצם הייתה הכרעת הבוחר האמיתית, ואחרי שנה של ניסיון כושל, הגיע הזמן לממש את הכרעת הבוחר האמיתית.

תודה, חבר הכנסת יובל שטייניץ. יבוא חבר הכנסת דוד אמסלם, יעלה ויבוא ויגיע. ידליק המשואה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לדבר ברשותכם על שתי נקודות. כבוד השרים, אני שומע את השר עיסאווי פריג' אומר, השר כהן, שלא מספיק להקים ועדת חקירה צה"לית, צריך ועדת חקירה בין-לאומית לחקור את צה"ל. תבינו עם מי אתם יושבים, חבר'ה, תתעוררו. זה גיס חמישי. מתי יהודי בממשלה קרא להקים ועדת חקירה בין-לאומית? הרי על זה אנחנו מתלוננים כל הזמן. עוד מעט הוא יגיש תלונה על קציני צה"ל. זה פשוט הזוי, לא יאומן כי יסופר. מאז קום המדינה ועד היום לא היה שר כזה שקורא לדבר כזה בתוך ממשלת ישראל, שנוסע עם סמל מדינת ישראל. על חיילי צה"ל אנחנו עכשיו צריכים להביא ועדת חקירה בין-לאומית? חסרים אנטישמים בעולם? חסרות לנו התמודדויות, אנחנו? עם כל הארגונים הבין-לאומיים שמכפישים את ישראל ובאו"ם מעבירים החלטות אנטי-ישראליות שקריות, אנטישמיות, על בסיס יומי. זה שר, עלק, במדינת ישראל, חבר הכנסת מאיר כהן? אני לא הייתי יושב בממשלה שיש בה בן אדם כזה, לא הייתי מוכן להיות איתו באותו חדר ובאותה אחריות. מה נגיד לילדים? מה נגיד להם: חבר'ה, זה לא אנחנו, זה עיסאווי פריג'? אני חושב שבאמת, בלי קשר לפוליטיקה, יש פה אירוע חמור שאני חושב שאתם צריכים לטפל בו בממשלה. לא יכול להיות דבר כזה שמישהו מדבר ככה,

לתקשורת, זה לא, איך אמרתי, בכפר. זה בתקשורת, לא באיזה נאום שהוא בא לחמולה בכפר ומדבר איתם,

לכן זו בושה וחרפה. עכשיו אני רוצה לעבור לסיפור של ג'וב טוב חנפון. היה נורבגי, מיניתם אותו להיות נורבגי. עזב את העבודה, בא לפה. לא משנה שזה סידור עבודה לחבר'ה. דרך אגב, מעולם הוא לא תכנן לבוא לליכוד. יותר מזה, אין לזה שום תכליתיות. הרי ברגע שהוא פועל לא נכון, מוציאים אותו באותו יום. הרי בשביל זה נועד הנורבגי.

להביא לפה מישהו שהוא קרטון. ברגע שהוא מדבר מילה, יוצא שנייה מהקו, הוא מוצא את עצמו בחוץ. שאלתי את עצמי מה קרה ביום שישי שמר בנט ומר כהנא קראו לו, אמרו לו: תשמע, ג'וב טוב, נסדר לך ג'וב אחר, באחת השגרירויות, אולי באחד המקומות, מהכנסת נוציא אותך. עושים סללום באוויר, לוקחים את כהנא, הופכים אותו לסגן שר. מחר תחפשו את ה-61 להחזיר את כהנא. משהו הזוי. כשחשבתי בהיגיון מה קרה, אמרתי: תקשיבו, זו הדרישה של הבן אדם הזה. ג'וב טוב חנפון עלה להר הבית? לא אצל מנסור עבאס, יהודים לא מטמאים בנעליהם את הר הבית של המוסלמים, וזאת דרישה של מלך ירדן. הוא הלך לירדן, קיבל הנחיות. הוא לא אמר: אני בא, רוצה. איך אמר לכם? תסגרו עם המלך.

אנחנו נתינים ירדניים עוד מעט, מתפללים למלך הירדני, אם הוא עצבני אז אולי יפיל לנו את הממשלה,

יחליף חברי כנסת. תראו, עם ישראל, לאיזו נקודה שפלה הגענו. יושב-ראש התנועה האסלאמית קובע לנו גם בכנסת מי יהיו חברי כנסת,

יושב לפניכם, עכשיו מנהל את הישיבה, וכל זה בהנחיות של מי? של מלך ירדן. ועל מה? על זה שיהודי עולה להר הבית ומטמא את הר הבית ברגליו הטמאות. אנחנו היהודים מטמאים את הר הבית ברגלינו הטמאות? הרי את האמת אתה יודע. איך אמרת, אם הגעת עד הרמב"ם אז בוא תתקדם עוד קצת אחורה ונגיע להר הבית. אתה יודע את ההיסטוריה של הר הבית, אתה יודע שהוא היה בית המקדש של העם היהודי, אתה יודע שזה המקום הכי קדוש לעם היהודי, אתה יודע שיהודים לא עולים להר הבית בגלל שהוא קדוש, אתה יודע את זה. תודה, חבר הכנסת אמסלם. בגלל זה לחצתם והתניתם את זה. בגלל שכשאתה רואה יהודי עולה על הר הבית מתפוצצת לך הקיבה, אתה לא מקבל את זה, אתה לא יכול לקבל את זה. ואז אתה מאחורי הקלעים סוגר, וג'וב טוב כלפון מוצא את עצמו בלי עבודה, ככה זה עובד בממשלה הזאת. תודה, חבר הכנסת דוד אמסלם. אמרתם שחבר הכנסת ווליד טאהא הצהיר את זה ברדיו א-נאס, ורדיו א-נאס הכחישו שבכלל היה ריאיון, וחזרתם בכם, והיום אתם שוב מעלים את הטענה הזאת, הוא אמר שחיילי צה"ל זה מחבלים, בטלוויזיה,

אתם חזרתם בכם, אבל היום אני רואה שאתם, אני לא חזרתי,

דסטה גדי יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, מוותר. חבר הכנסת אופיר כץ.

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, לפני ארבעה חודשים, כשהיינו, חשבתי להגיד "בעיצומו של יוקר המחיה", אבל יוקר המחיה הזה לא נפסק, כל הזמן אנחנו מגלים על עוד מוצרים שעולים ועולים. הייתה אז תופעה אחרי העלאות מיסים שהבאתם אחת אחרי השנייה בוועדת הכספים, במקום להיטיב עם האזרחים אנחנו מטילים עליהם עוד מיסים. אני גר בעפולה, ואנשים תופסים אותי עם העגלות: אותה עגלה, יותר יקר, וזה כמובן כתוצאה מהעלאות המיסים שלכם. ואז קיימנו פה דיון. עמד פה השר זאב אלקין, וכשאמרתי לו, תקשיב, אתם מנותקים, אתם לא נמצאים בשטח, לא שומעים את האזרחים, הרי אתם לא אוהבים את המגע עם האזרחים,

תרד לשטח, תדבר עם האזרחים, תשמע מה הם אומרים.

אני בתקופה שכל יום אני הולך ומדברים איתי על יוקר המחיה. זה היה לפני ארבעה חודשים. לא שעכשיו יותר טוב, ראינו היום כמה גרוע המצב. והוא עמד פה בזחיחות שלו,

מה זה עכשיו אתה מדבר איתי, מה זה השטויות האלה שהאזרחים אומרים שהעגלה יותר יקרה, יש מדד המחירים לצרכן, זה מה שקובע, לא השטויות שאתה מדבר איתי, שאתה פוגש אנשים בסופר בעפולה,

עברו ארבעה חודשים ויש לנו פרסום של הכלי. אלקין עמד פה ואמר שזה הכלי היחיד, ואנחנו לא רואים בכלי הזה איזשהו שינוי, כאילו אנחנו ממציאים, כאילו אזרחי ישראל ממציאים שהכול יקר, שהכול הפך להיות יותר קשה. ואז אנחנו רואים אתמול את הפרסום. ומה מראה הפרסום, חבר הכנסת אבוטבול? שהאזרחים צדקו. זה שהם הלכו עם אותה עגלה ופתאום הם משלמים עשרות אחוזים יותר, גם אנחנו הרגשנו את זה, גם אנחנו מרגישים את זה,

ואנחנו שומעים אותם כי אנחנו הרבה יותר בשטח. פה הם מפחדים, הם לא מסוגלים להתמודד עם הציבור,

אז אנחנו מגלים שוואללה,

כשחיים במקלט ברעננה לא שומעים מה קורה בחוץ, אחד במקלט וכל השאר במגדלים. כל השאר במגדלים. שר השיכון כל היום נמצא פה בתכסיסים פוליטיים, ואחרי זה אנחנו מתפלאים איך מחירי הדירות מרקיעים שחקים. ואז אנחנו מגלים שהכלי של אלקין מוכיח את מה שאזרחי ישראל אומרים, הכול פה יותר יקר. המדד בחודש אפריל עלה ב-0.8%, ובסך הכול מאפריל בשנה שעברה, ב-4%, והוא ממשיך לזנק. המחירים פה עולים. אתם, לא מעניינים אתכם האזרחים, ממשיכים להעלות מיסים, ממשיכים לפגוע באזרחים. ומה אנחנו רואים? כפי שאמרתי, במקום שהוא יתעסק במחירי הדירות, שבאמת לא היה מצב כזה במדינת ישראל, הוא פה מדבר לי עם חברי הכנסת על החוק ההוא,

בינתיים אנשים, זוגות צעירים, אין להם איך לקנות דירה, הם כבר לא חולמים על זה,

הגענו לעלייה במחירי הדירות של 16.3% בשנה, לא היה דבר כזה.

שיכון הכי כושל שהיה פה, אף אחד לא הביא למצב כזה. הוא לא עושה כלום, כל היום תכסיסים פוליטיים. קצב האינפלציה הוא הגבוה ביותר מאז 2011,

עלייה של 6.8% בעלות חומרי הגלם לבנייה, אם זה מעניין אותו, עלייה של הירקות ב-5.5%; הלבשה, ב-2.8%; תחבורה, ב-2.3%; וזה מצטרף לחשמל,

מוצרי יסוד ועוד ועוד. אלה נתונים שפורסמו היום.

זה רק מגמת עלייה. אנשים הולכים ומצמצמים את העגלה שלהם, לא קונים כבר מה שהם קנו בעבר, הם לא יכולים. ואני שואל את אלקין, מה אתם מתכוונים לעשות עם זה? יש לכם פתרון, או שהכסף אצלכם זורם רק לכיוון אחד, רק לשמור על השקט פה אצל התנועה האסלאמית, שלא יעשו בעיות, שבהצבעות הכול יהיה בסדר? מה אתם עושים עם כל הכסף, מנסור? תראה, האזרחים מסכנים, המחירים עולים.

אנחנו נהיה בסדר, תעצרו עם העברת הכספים. תטפלו ביוקר המחיה, תטפלו בירקות, בפירות. תראה, הם הפסיקו לעשות הכול.

וזה בגלל שהדרישות שלכם גבוהות. היום קיימנו דיון בוועדת כספים, דיון נוסף על מענקי האומיקרון. אנחנו נמצאים שם, חבר הכנסת גפני, ינון אזולאי, קרן ברק, שלמה קרעי, אנחנו נלחמים שם באמת בשביל העצמאים. העצמאים היו שם היום, והזעקה שלהם כל כך אמיתית,

אתה יודע מה הכי מדהים? מה הם מבקשים?

כמו שהייתה בפעם שעברה, על אותם חודשים שבהם הם נפגעו. אנחנו עשינו 25% פגיעה,

הם עושים את זה 35% פגיעה.

בא להם שהאזרחים יקבלו פחות כסף. דצמבר זה היה חודש שנפגעו?

הם מורידים את חודש דצמבר. רק ינואר-פברואר.

כדי שאזרחי ישראל יקבלו פחות כסף. זה הגישה שלהם, לא לסייע לאזרחים, לא לבוא ולראות איך אנחנו,

עוזרים לאזרחים. הגישה שלהם היא להגיד, עשינו תוכנית, כותרת, אבל בתכלס לשלם כמה שפחות. הם לא רוצים להוציא כסף. צריכים לשמור את הכסף פה, שאם יהיו בעיות בהצבעות. שומרים לך הרבה כסף. כן, חבר הכנסת אופיר כץ, תודה רבה לך.

חברת הכנסת חוה אתי עטייה. חבר הכנסת יואב קיש, חמש דקות, אדוני. חברות וחברי הכנסת, מעבר לחוק הספציפי אני רוצה להתייחס להחלטה של סיעת הליכוד היום, ובעצם של כל מפלגות האופוזיציה, לגבי, אפשר לומר, אני חושב, המציאות שבה הממשלה הזו נמצאת. לממשלה הזו אין רוב פה בכנסת, לממשלה הזו אין רוב בעם, והממשלה הזו מפקירה גם את הביטחון האישי של אזרחי ישראל וגם את החוסן הלאומי. יש פה ממשלה שפועלת בצורה מודעת לשנות את אופייה של מדינת ישראל ממדינה יהודית דמוקרטית למדינת כל אזרחיה. הם פועלים לשנות את הסממנים שלנו כמדינה יהודית. ואני אומר לכם, ההורים שלי, סבא וסבתא, זיכרונם לברכה, הם באו והם בנו ציונות, הם בנו מדינה שהיא הבית הלאומי של העם היהודי, אני לא מתבייש בזה. זו האמת, מדינת ישראל נועדה לחזק ולשמר את עתידו של העם היהודי כלאום. והם, בממשלה הזו, כולל אתה, היושב-ראש, פועלים בשביל לשנות ולפגוע באמירה הזו. ולכן אנחנו, במיוחד לאור הדבר, רואים את זה באוניברסיטאות, בהשתוללויות עם הדגלים של הפתח והרשות והחמאס, ורואים את זה במצעדים המתועבים, ורואים את זה באלימות, ורואים את זה בהזיה שלוקחים מחבל מתועב מג'נין ושמים אותו לטיפול רפואי בבית חולים שלנו, ומכניסים חיילים שלנו לסיכון נפש,

בשביל איזה הישג תודעתי בתקשורת. התבלבלתם. ואז אומרים לנו: חברים, אבל 66%, ממדים ללוחמים, בואו תעזרו. למה תעזרו? כי הוא לא נותן להם, כי הוא ללוחמים לא מוכן לתת. והוא הממשלה של מדינת ישראל, אבל הוא ללוחמים לא ייתן. זה מה שקורה פה, חברים, אזרחים ואזרחיות, אז תן אתה. אז למה אתה לא נותן?

אני לא ממשלה. וזו הבעיה, אתה מתנגד לתת ללוחמים ואתה מנהל את המדינה הזו. אתה בכל דבר מנהל את המדינה הזו. אז למה אתה לא נותן?

אני מבקש, היושב-ראש, תן לי לדבר. אני לא רוצה שתפריע לי, מספיק אתה עושה למדינת ישראל הפרעות. אתה פונה אליי.

אתה פונה אליי. אתה אומר שאני לא נותן, נכון. אז למה שאתה לא תיתן? אני אופוזיציה, תפקידי להפיל אותך. זו המשימה המרכזית שלי. אני לא אתן כלום. אני אילחם בכם. אתם ממשלה מסוכנת. אתם פועלים נגד מדינת ישראל. אתם אנטי-ציונים. אתם רוצים להרוס אותנו, ואנחנו נילחם בכם. הוא פנה אליך כראש הממשלה, אדוני יושב-ראש הישיבה. והינה, קיבלת תשובה,

אתם מקבלים 50 מיליארד, או עשרות מיליארדים. אתה מקבל מיליארדים, זו לא תשובה.

אבל 50 מיליון שקלים, השר מאיר כהן, 50 מיליון שקלים ללוחמים אין לכם. אז מה אתם אומרים? אנחנו נמשיך לתת לו 1.2 מיליארד, אבל 50 מיליון שקלים לנו,

תיתנו 66%. הרי זה מה שאתם רוצים. אתם רוצים לשרוד פה על הקולות שלנו כאשר הוא מנהל אתכם, הוא קובע את סדר-היום. הוא משנה את המדינה שאני ואתה גדלנו בה ורצינו לחיות בה ושההורים שלנו הגיעו לפה בשבילה, חלקם נמצאים פה גם דורות רבים. אני לא אתן לכם, ואנחנו לא נעביר לכם. לא נהיה בובה שלכם, לא נשחק את המשחק הזה. אנחנו נקרע את השקר,

השקר היום עוד יותר ברור, כי מה קורה פה היום? בגלל שאין לכם רוב אז זה כבר לא רק רע"מ והתנועה האסלאמית, האחים המוסלמים, שמכתיבים לכם איך להתנהל, זה גם המשותפת. זו הממשלה שלנו. אזרחים יקרים, איפה המצלמה? ניקח את המצלמה הזו, אזרחים ואזרחיות יקרים, מדינת ישראל מנוהלת היום על ידי התנועה האסלאמית, האחים המוסלמים, ונמצא פה הנציג שלה בקואליציה, ועל ידי המשותפת. זה מה שקורה. ואז הם אומרים: בואו תעשו כך, נסתדר על 66% ללוחמים, בגלל שהוא לא מוכן לתת והם לא מוכנים. אבל 1.2 הוא קיבל עכשיו רק בשביל לחזור להצביע איתם, והמשותפת קיבלה רק בשביל שהאי-אמון לא יעבור. זו המציאות. אנחנו נתנגד בכל הכוח לכל הצעה של הממשלה המתועבת הזו, ואנחנו נפיל אותה ובהקדם. תודה, חבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת דוד ביטן. מה אתה רוצה ממנו? הוא לוקח, הם נותנים, אתה לא מבין. יואב הקיש בדלת, מנסור, עד שאני מדבר אתה הולך? אין מה לעשות. יש לך זכות לדבר למרגי. הוא צריך לחלק את המיליונים, את המיליארדים. הוא הולך לחלק אותם. עם הנוכל בא התיאבון. אבוטבול, חבר הכנסת מרגי הגיע לכאן, זהו. בבקשה, אדוני, חמש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, אני לא מבין, איפה קיש?

אני לא מבין מה קיש רוצה ממנסור עבאס. הוא מקבל. הטענות הן כלפי הנותן, לא כלפי המקבל. המקבל מבקש. מנסור, אתה זוכר שני דברים שאמרתי: אחד, שכל ההסכם הקואליציוני אתך הוא לא קיים מכיוון שכל שבוע אתה תבקש משהו חדש, וזה קורה בפועל,

ודבר שני, אמרתי שבסוף אתה לא תקבל כלום כי האוצר ידאג למסמס את זה עד שיהיו בחירות ועד שתתחלף הממשלה, ואז אתה לא תהיה בקואליציה.

זכור את שני הדברים שאמרתי ותראה בסוף מה יהיה. אז תקבל פה, אבל, דוד, יש לו עוד יועץ. הוא קיבל כבר, לא יודע איך סידרו לו,

הוא מקבל דברים קטנים. הוא מקבל דברים קטנים. כמה יועצים יש לך, מנסור? כמה יועצים קיבלת עכשיו? יועצים פרלמנטריים? לא, יועצים הכנסת נותנת לכולם. הוא אומר שקיבלתם עוד. אבל אני אומר לך, תנו לי לדבר, תנו לי. גם פה אתה הורג אותי? למה אתם מפריעים לו? באמת. כבר בדיחות הפסקתי לספר לך, כי אתה עולה למעלה ומספר אותן כאילו זה אתה, ואז, כבוד היושב-ראש, צמד-חמד מאז ומתמיד. שמע, אני מסתובב ברחוב, ואומרים לי, ואללה הבדיחה שאמסלם סיפר על הדוכן ממש טובה. אני אומר להם: זו בדיחה שלי, הוא בא, גנב אותה. בחייך. מה זה השטויות האלה?

אז אני כבר הפסקתי לספר לו בדיחות, מה אני צריך? בקיצור, הוא מבקש.

הוא רואה שיש את מי לסחוט אז הוא מבקש ומצליח לסחוט. הבעיה שיש לנו עכשיו, כבוד היושב-ראש, היא שאו שהוא נסחט על ידי רע"מ,

ואם רע"מ עושים לו בעיות באיזה משהו בשבוע עד שהם מסכימים לכל מה שהוא מבקש, אז הוא נסחט על ידי הרשימה המשותפת.

הם לוקחים הכול כמעט ולא משאירים כלום לאף אחד. ולכן אני אומר לך,

מכיוון שאתה מספר שתיים,

אני רואה אותך מספר שתיים של יש עתיד, אני לא יודע אם אתה שתיים, אולי אתה שלוש, אבל בשבילי אתה שתיים, אפילו אחד, אתה צריך להפסיק עם זה. אתה רואה מה קורה במדינה, אתה רואה שהמדינה מתרסקת,

בוערת, מתרסקת והכול. הגיע הזמן לעצור את זה ולהפסיק את הסחיטות וללכת לבחירות אם צריך. זו לא בושה. לא חייבים. הממשלה הזאת, מה שהיא עושה, היא רק רוצה לשרוד, בכל מחיר. המילה "כל מחיר" היא מאוד משמעותית פה. אי-אפשר בכל מחיר לשרוד. לפעמים הולכים, עושים ערבוביה חדשה, הולכים לבוחר והולכים להצביע ולראות מי נגד מי. זה בלתי אפשרי שבגלל השנאה לביבי והרצון שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה מוכרים את המדינה, נותנים מה שאפשר. זה בלתי אפשרי, והגיע הזמן שיפסיקו עם זה. מכיוון שיש לנו רק חמש דקות אני לא אמשיך בסוגיה הזאת, אבל תזכור מה שאמרתי לך, מנסור. אתה מחייך עכשיו, מבסוט, אבל תדע לך שבסוף לא תקבל כלום, כי גם אם ייתנו לך משהו, כשאנחנו נעלה לשלטון נבטל את הכול. נבטל את הכול, שתדע, את כל החוקים האלה נבטל. לא בגלל שאנחנו כועסים, בגלל שאנחנו חושבים שמה שנותנים לא בסדר. עכשיו לגבי החוק הזה. זו לא פעם ראשונה, ובזמנו גם כחלון עשה את זה, אם אתם זוכרים, שעושים תוכנית, נותנים לציבור מסוים כסף, כביכול על מנת שיהיה להם יותר כסף, וזה במקום המלחמה ביוקר המחיה.

אנחנו לא יכולים להילחם ביוקר המחיה, למרות שהממשלה אמרה, לא יהיה יוקר מחיה, אנחנו נילחם, ועשו 40 רפורמות, אתה זוכר. גם אז עליתי פה לדוכן ואמרתי, זה הכול שטויות, המחיר לא ירד כי בישראל שום דבר לא יורד, רק עולה, ולכן כל הרפורמות שכל הממשלות עושות בכל מיני אמתלות בסוף לא מורידות את המחיר. ואז שוכחים, כבר יש תקציב חדש, עוד פעם רפורמות, עוד פעם זה בחוק ההסדרים, ושוב פעם שום דבר לא יורד,

ברור שזה לא יורד, ומאשימים את המלחמה באוקראינה ואת המכולות בכך שהמחיר עלה, ואת נמל אשדוד, שלא מפרקים שם את המכולות בזמן.

זה לעג לרש, מה שנותנים פה במקום הפחתת המחירים. מה שצריך לעשות זה להפחיד את המחיר. להילחם על יוקר המחיה, שהמחירים לא יעלו בישראל, רק ירדו, כמו בכל העולם, ואם הם יעלו לתקופת זמן קצובה בגלל מלחמות באוקראינה, אז אחר כך הם יתחילו לרדת. אבל פה מה שעולה לא יורד. אין דבר כזה שמשהו יורד. עכשיו, מה קרה? גם חילקו וגם חילקו לא לציבור שצריך אותו. עוד פעם, רק למעמד הבינוני-הגבוה חילקו. אני לא יודע איזה עשירונים, למרות שקרעי אומר לי שמדובר פה בשלושה הראשונים, אבל, דוד ביטן, אתה אמור לדבר חמש דקות? כבר עברו. עברו לפני שתי דקות. לא שמתי לב, אז אני מצטער. תודה, אדוני. כבוד השר, אני בונה עליך שתעשה מלחמה על מה שצריך,

במיוחד שאתה שר הרווחה, בדיוק על העשירונים שאתה אחראי עליהם.

חברת הכנסת קרן ברק, ואחריה, שלמה קרעי. דוד, מנסור, שעם הנוכל בא התיאבון. עם האוכל, עם הנוכל, בא התיאבון. חמש דקות לרשותך. אדוני יושב-הראש, מכובדי השר, ובאמת מכובדי השר, למרות שגנץ חושב ששר הרווחה זה פייק שר,

הוא חושב שזה, המשטרה של פעם, הכי נורמלי מכולם. הכי נורמלי מכולם. הנורמלי היחיד בממשלה, ואני לא רוצה להזיק לו יותר מדי אז אני אשתוק. חבריי חברי הכנסת, שמעתי היום את ראש הממשלה נתניהו מדבר על זה שהמדינה נשמטת לנו מתחת לרגליים בממשלה הזאת. הוא תיאר את זה בצורה צבעונית ומאוד מאוד יפה. אבל זה הזכיר לי,

ביקשת משהו חדש, הכנתי בשבילך. מה שאמר נתניהו, שהמדינה נשמטת לנו מתחת הרגליים, זה הזכיר לי משהו. כשהייתי ילד דוד שלי עמוס היה שואל אותי חידות מפעם לפעם. הוא שאל אותי פעם חידה שהזכירה לי בדיוק. ראש הממשלה נתניהו הזכיר לי היום את אחת החידות האלה. מה החידה? ארץ ללא אדמה,

מנסור, תקשיב. קושניר, נו, אל תפריע. אני מפריע לך? כן, תזוז. החידה היא ככה, זאת חידה שבמקור היא של אבן עזרא: ארץ ללא אדמה, מלכיה ושריה הולכים ללא נשמה. אם המלך שממה, לא תחיה כל נשמה. זאת חידה של אבן עזרא. מישהו יודע מה התשובה? ארץ ללא אדמה, מלכיה ושריה הולכים ללא נשמה. אם המלך שממה, לא תחיה כל נשמה. התשובה של החידה הזאת זה משחק השחמט. משחק השחמט זה ארץ בלי אדמה, זה לוח שחמט. המלכים והשרים מוליכים אותם, אין להם נשמה משל עצמם. אם הורגים את המלך, אם המלך שממה, נגמר המשחק, לא תחיה כל נשמה. החידה הזאת, בשינוי קל, הזכיר לי אותה היום ראש הממשלה נתניהו. היא מתארת בדיוק את ממשלת ההונאה הזאת. תסתכל איך, מנסור. ארץ ללא אדמה, מארץ ישראל שלנו לא השאירו כמעט אדמה: את הנגב מכרו ואת הגליל מכרו ואת הר הבית מכרו. בירושלים כבר אי-אפשר להסתובב עם דגלי ישראל. בערים המעורבות פחד להסתובב, טרור ברחובות. הארץ נשארה כמעט בלי אדמה בממשלה הזאת. מלכיה ושריה הולכים ללא נשמה, אין להם נשמה, מכרו את נשמתם לשטן, לא נשארו ערכים. פעם הייתה יהדות, פעם הייתה ארץ ישראל, פעם הייתה עזרה לחלשים, הייתה פעם נשמה בהנהגה של מדינת ישראל, היום זאת הנהגה בלי נשמה. אין כלום, לא נשאר שום דבר, דואגים רק לג'ובים, לכיסאות. גם החוקים שכאילו הם מביאים שבאים לעזור, עוזרים רק לחברים שלהם. החלשים באמת לא מקבלים כמעט כלום. ביטן לא אמר את המספר, 1.4 מיליארד שקלים מתוך 2 מיליארד שמוקצים בחוק הזה הולכים לשלושת העשירונים העליונים, כך לפי הנתונים של משרד האוצר. אנחנו ביקשנו בוועדה, אמרנו, תנו רבע נקודה. תורידו מהם, תנו יותר למענק מס הכנסה שלילי. תנו ליותר אנשים. לא הסכימו בשום פנים ואופן. אז זה, מלכיה ושריה הולכים ללא נשמה. ומה עכשיו השינוי הקל? אם מועצת השורא מכריזה מלחמה, לא תחיה כל נשמה. מועצת השורא שולטת פה ביד רמה בממשלה הזאת, בלי הנשמה, שהשאירה לנו מדינה בלי אדמה. מועצת השורא, אם היא פוצה פה, כולם עומדים. מנסור עמד בשבוע שעבר פה למטה, וכל העיתונאים, כל ממשלת ישראל בנט עשה אוזנו כאפרכסת לשמוע מה מנסור יגיד. ומנסור, מה מועצת השורא תגיד. אם מועצת השורא מכריזה מלחמה, לא תחיה כל נשמה,

זה המצב שלנו. אתה עושה מעשה לא הוגן, אתה יודע למה? ככל שאתה מגדל את מנסור אתה מייסר את אחמד טיבי. למה אתה עושה את זה? חס ושלום. אני רוצה ששניהם לא יהיו כאן.

מה זה, לא יהיו כאן. אני חושב שמי שלא מכיר במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית ומחבק מחבלים, לא צריך להיות בכנסת ישראל. זאת דעתי, והצבעתי עליה גם בוועדת הבחירות. מה שנהיה כאן זאת פשוט חרפה. שלמה, אני רוצה לתת לך עצה: כדי שאנשים יאמינו לדברים שאתה אומר, מאמינים לי,

אני, יום למוחרת הבחירות אמרתי עליך: בשום פנים ואופן לא. אני הקשבתי לך, תקשיב לי למשפט אחד, אם אתם רוצים

אבל תעשו את זה בהוגנות כדי שאנשים יאמינו לכם. אם אתם מגזימים, הדברים שעכשיו

תודה, תודה. אני מבקש לאפשר לחבר הכנסת קרעי לסיים. הוא אמר שאנחנו, דודי, זה לא יסתיים, זה לא ייגמר. מנסור עבאס, אני מבקש לאפשר לקרעי לסיים. אני רוצה משפט סיום. יש לך משפט סיום.

אתה בעצמך, חבר הכנסת עבאס, לא יכול לרחוץ בניקיון כפיך. אתה עמדת ועודדת את הפורעים בהר הבית. נא לסיים. אתה עודדת את ההסתה.

אנחנו נקים כאן מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים, כולל הר הבית. מה שקורה ברחובות, הטרור שמרים את הראש, זה כי אתם יושבים בממשלת ישראל.

כולכם לא יכולים לרחוץ בניקיון כפיים.

חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, איננו. השארתם לנו ארץ ללא אדמה. חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס, בבקשה. אבקסיס. כל פעם שאני קורא לך מהדוכן "אבוקסיס", יש צופה שכותב לי, "אבקסיס". שלמה, אם יש מדינה פלסטינית, אני חושב שמי שאמר את זה זה בנימין נתניהו. נו באמת. אתם המצאתם את המושג הזה. מהיום שהקמנו את המדינה המצאתם את המושג הזה.

מדינה פלסטינית כי אין עם פלסטיני. אין עם כזה, אין, זאת המצאה שלכם. הוא משך אתכם באף. קטי, אני מבין שבאת רעננה. תודה, מנסור, תודה. בבקשה, חמש דקות לרשותך. תודה לך, אדוני היושב בראש, אבל הערת אגב: אמרת קודם לגבי אבקסיס, אבוקסיס, אביקסיס. אנחנו צריכים לזכור שהיו פה פקידי סוכנות שקיבלו את העולים מארצות ערב. לאוזן שלהם, זה לא נעם. מה שהצטלצל כמו אדרי, אדרעי ודרעי היו אותו דבר. מבחינתם,

מה שלא נכון. הבסיס בכלל של אבקסיס זה אביקציץ. גם רב גדול היה שם במשפחה. זאת המורשת של בעלי, אז גם עליה צריך לשמור, גם בשביל הדורות הבאים. החכמנו. אז זה היה 60 שניות על שיבוש שמות. כנ"ל לגביי. לאבא אמרו: אין פרז, יש פרץ. היינו פרז, אנחנו פרז.

אם נתחיל למנות את כל העוולות שהיו בעבר, אז תעצור לי את השעון. אני מחדש לך את האיפוס. בבקשה, חמש דקות לרשותך. תודה רבה לך, אדוני היושב בראש. אני רוצה לומר לכם שאני משתדלת לעקוב ולהיות עניינית גם בביקורת ולהסתמך על נתונים, כפי שאני עושה את העבודה כשאני מגיעה לוועדות, כדי להיות מוכנה, לעשות את שיעורי הבית. נדמה שבממשלה הזאת לא עושים שיעורי בית. אם הם עושים שיעורי בית, אז הם מוכרים לציבור לוקשים, זריית חול, גנבת דעת. לעיתים גנבת דעת היא הרבה יותר גרועה מלגנוב ממון. למה אני אומרת את זה? אתה זוכר, אדוני היושב-ראש, שאך לפני כחודש, אפילו קצת יותר, הייתה ממש מסיבה גדולה של אנשי הקואליציה שדיברו על כך שהמשק מתאושש, איזה נתונים, לאיזה מצב אידיאלי הגענו, שבכל העולם מתפלאים מהאיתנות הכלכלית של המדינה.

הם הסתמכו על תחזית של פקידי אוצר שדיברו על גידול וצמיחה של 1.8%. אדוני היושב-ראש, יש הבדל בין תחזית, ומספיק היה אם אותם אנשים שנפנפו בתחזית של פקידי האוצר יעיינו בדוחות של מבקר המדינה, ששנה אחרי שנה מבקר את התחזיות הלא-ענייניות, שכמעט אף פעם לא פוגעות. אבל מישהו משלם את המחיר של הבינגו שהם עושים במספרים שהם זורקים, וזה הציבור. כי קודם חגגה הקואליציה הזו בנתונים, רק מה? כשהגיעו נתוני האמת של הרבעון הראשון השנה, פארסה אחת גדולה. לא רק שהמשק לא גדל, יש צמצום. נעלמו ה-1.8%,

נוספו עליהם עוד מחסור של 1.6%. כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר: הם שמחים בהצהרות, ובמציאות האנשים קורסים. אז אם לא די לנו בכך שהמשק אפילו הצטמצם בתקופה שלהם, ולמה אבסורד? כל מה שהם נפנפו בהצלחות הכלכליות הוא בולשיט. נפנפתם בהצלחות כלכליות של תקציבים, ושל סדרים? זו תפיסת עולם של הממשלה הקודמת. הלכה למעשה, את התקציב שלכם העברתם רק בדצמבר. הרבעון הראשון הוא שלכם. זה שיש צמצום של 1.6% במשק זו תוצאה של התקציב שלכם. כל מה שהתהדרתם בו היה תוצאה של הממשלה הקודמת. כשאנחנו מסתכלים על הדירות, עלייה של 16% בשנה. אנחנו רואים, לצערי הרב, את כל אותם צעירים, בחוסר אמון משווע ביכולות של הממשלה הזו להוריד את מחיר הדירות.

גם בטירוף הזה, הם מתדפקים ומנסים לקחת משכנתאות, כדי להגיע לחלום הדירה. אם היו מאמינים שהממשלה הזו יכולה לא רק לעצור את העליות אלא להביא לירידה אמיתית, תאמין לי, אנשים היו מחכים על הגדר. למה בתוך כל טירוף עליית המחירים הם עדיין רוצים? כי הם לא מאמינים בממשלה הזו. וכל אותן משפחות, רגע, אדוני היושב-ראש.

את מחירי הדיור הם משאירים לנו.

את הזה, הם לוקחים להם.

אבל זה הנדוס תודעה. מה שנוח, שלי. ומה שלא נוח, שלכם. עכשיו, המציאות היא בדיוק הפוכה. כי התוצאות הטובות על הכלכלה היו של מי? של הממשלה הקודמת. היום, הרבעון הראשון זו תוצאה של התקציב שלהם. שלא יבלבלו לכם את המוח בבית. אני מסתכלת עליכם, הצופים. תעשו חשיבה ביקורתית. כשנותנים לכם תוצאות או עובדות, תלכו ותבדקו אותן. אלה פייק עובדות. התקציב שלהם הביא לכך שסל הקניות שלכם הולך וגדל. אתם מכירים את זה כל יום שישי בסופר, אתם מכירים את זה כשאתם עושים את הקניות יום-יום, אתם מכירים את זה אחרי שחשבון החשמל שלכם הולך ותופח, אתם מכירים את זה כשאתם ממלאים דלק, אתם מכירים את זה כשאתם שולחים את הילדים למעונות לגיל הרך. והאבסורד הגדול ביותר, אני יושבת באוטו ושומעת כל רגע, עושים מהפכה במעונות הגיל הרך. איפה המהפכה? איך זה עזר להורים? מהרגע שהגיל הרך עבר ממשרד הכלכלה למשרד החינוך,

אני אגיד לכם מה קרה. כל הגנים הפרטיים, זה נופל עליהם, ואחר כך הם מגלגלים את זה על ההורים. הכשרות, התאמות, אני בעד,

חוץ מלפקח, מה עשיתם שם כשהעברתם את מעונות הגיל הרך למשרד החינוך? ואם אכן כך, העברתם, ויש רפורמה, אז תגידו לי: אם כל אותם המעונות עובדים עכשיו לפי הפרוגרמה של משרד החינוך, למה הם לא יוכלו לקבל את ההנחות של האימהות העובדות? למה הם לא יכולים לקבל את הקליינטורה הזו? כי אתם שומרים על מונופולים?

של ויצו, נעמת, נשות אמונה? אני לא אומרת, עשו תפקידים טובים וחשובים. אבל ברגע שכולם עומדים בסטנדרט אחד, הפרטיים האלה בסופו של דבר, ייאלצו לסגור, כי רוצים להעלות את השכר למטפלות, בצדק. אבל אם הם לא מקבלים סבסוד, אלה שלא נתנו לך לחוקק בזמנו את חוק הפיקוח על, אנחנו אמרנו דבר מאוד פשוט: אם אין תקציב, אנחנו לא יכולים להפיל את זה על ההורים. וראינו שזה עולה מיליארדים, ורצו לגלגל את זה על ההורים.

מתהדרים ברפורמה במשרד החינוך, כביכול לגיל הרך, ההורים ישלמו יותר, אז הוסיפו כמה מפקחים.

אבל זו לא רפורמה, וזה לא שינוי.

ואמור לעבור גם חינוך חינם לגיל הרך, את זה אין.

מטילים עליהם עוד ועוד ועוד, כאשר אנחנו יודעים שאם לא יהיו גנים פרטיים, יותר מדי ילדים במדינת ישראל, אין להם מעון. אין להם קורת גג. אותן אימהות נאלצות, בגלל שאין מספיק מעונות מסובסדים, להכניס אותם לפרטיים. עכשיו, הפרטיים האלה משרתים את המדינה. משרתים את משרד החינוך, בזה שהם מעמידים את האכסניה שלהם לטובת שירות שהמדינה לא השכילה לעשות.

אני באה ואני אומרת, אתם מוכרים לנו בולשיט. הגיע הזמן שאנחנו נסתכל על זה בחשיבה ביקורתית,

אותנו לא תבלבלו. תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. ועכשיו קטי קטרין שטרית. בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת פטין מולא, אם הוא שומע אותנו. השאלה צריכה הייתה להיות למה בכלל צריך להיות מסוכן ליהודי במדינת ישראל להגיע לאיזשהו מקום בתוך המדינה ולפחד. בדיוק. קטי קטרין שטרית (הליכוד): תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני

וכמה קל ללמד, וכמה קל לדרוש שוויון זכויות,

שהוא ביקר בקבר יוסף, אז הוא אומר לו: למה אתה מבקר בקבר יוסף? למה אתה מסכן את חיילי צה"ל? הוא שאל אותו בתמימות.

ממש בתמימות: למה אתה מסכן את חיילי צה"ל?

השאלה צריכה הייתה להיות למה בכלל צריך להיות מסוכן ליהודי במדינת ישראל להגיע לאיזשהו מקום בתוך המדינה, ולפחד?

הגענו למציאות שבה אנחנו הולכים על ביצים.

מנסים לא להתריס, כדי שחלילה לא נפגע ברגשותיהם של האנשים, לא נעלה להר הבית, כי זה מכעיס אותם, לא נעבור עם מצעד הדגלים ביום ירושלים ליד שער שכם, כי זה מכעיס אותם,

לא נקיים את ההבטחה של אביתר, את הקמת הישיבה, כי זה מכעיס אותם. לא נניף דגלים בקמפוסים.

מה כן נעשה? אנחנו לא יכולים לעשות, בעצם.

זאת שהרימה את הדגל בקמפוס, אמרו לה: למה את מתריסה? כן, מתריסה. המתריסה. אני חושבת שכולם צריכים ללכת לסדנה. את יודע איזו סדנה?

אז אל תיראו מופתעים מהנפת דגלי אש"ף וחמאס במוסדות האקדמיים. גם אל תיראו מופתעים שבקרוב יאסרו גם על היהודים בכלל להגיע למקומות חדשים, או להיות שם, כי אנחנו צריכים להכיל. בתל אביב אסור להניח תפילין ברחוב. יש שידול להנחת תפילין. תמר זנדברג רצתה להוציא חוק שאסור לשדל להניח תפילין.

אז ככה, אקזיט בנט, כי הוא עשה אקזיט, בנט.

לך אני אומרת שהגיע זמן להתעורר, ליצור הרתעה, להחזיר את ביטחונם של אזרחי ישראל היהודים, שאת הדברים הכי בסיסיים כמו הנפת דגל,

בארצות הברית אתה כמעט עובר בית כן, בית לא. כמעט על כל הבתים אתה רואה דגל ארצות הברית, על הבית.

לכן הגשתי היום ללשכה המשפטית חוק האוסר על הנפת דגלים של ישות, מדינה או ארגון עוינים. ואני מאחלת לכולנו שנחזור לימים יפים יותר שבהם הנפת דגל ישראל לא מהווה פרובוקציה, ליום שבו לא נצטרך לקרוא לאותה מניפת דגל בישראל גיבורה.

כי אתם יודעים מה? כל מי שיושב כאן הוא הפחדן.

חבר הכנסת פטין מולא, איננו, חברת הכנסת מאי גולן, איננה, חבר הכנסת משה גפני, איננו, חבר הכנסת יעקב ליצמן,

חבר הכנסת אורי מקלב, ודאי שיהיה פה, ועל זאת הברכה וההוקרה וההערכה. בבקשה, אדוני. חמש דקות לרשותך.

מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, החוק הזה כפי שהוצג על ידי יושב-ראש ועדת הכספים, וכפי שהקואליציה מציגה אותו בצורה מושלמת, אנחנו יודעים שיש בו עוד הרבה חוסרים, חוסרים נחוצים, חוסרים חשובים, חוסרים שיכולים להשלים את החוק הזה. אנחנו מונעים מאנשים בהרבה מקרים לקבל, בין אם הזוג, ניוד של זיכוי ועוד דברים ולמה רק גיל 6 12, ולא הרבה יותר. מה ההיגיון סביב? אבל צריך גם לזכור שהדברים,

6 12. זה לא מספר זוכה, חברת הכנסת אבקסיס,

הם עשו חשבון שזה הביטוח. הרי יש להם את הטבלאות. הם ניסו שהכי פחות אנשים יקבלו את זה. וזה בגיל 6 12. אז אין איזה רציונל,

זה טבלאות אקסל. יותר מזה, יותר מזה: הרי גם שההישגים שהגיעו עד גיל 21, הרי מדוע אחת, אישה שעובדת בגיל 21 לא יכולה לקבל מענק עבודה? יש איזה הבדל הגיוני, כלכלי, חברתי.

האוכלוסייה הרגילה,

והם לא צריכים לפני גיל 23. אני אגיד לך מה. אבל יש אוכלוסיות שלמות שגם הן, למה לא נותנים להם? אבל איך זה הגיע בסוף? הינה חברת כנסת, למשל, שבזכותה זה הגיע.

פתאום הבינו שיכול להיות שאין את הרוב האוטומטי.

שיש והיא שעמדה. והיא שעמדה. אתה יודע מה זה והיא שעמדה? בגלל הצבא, בוודאי. בגיל 21 יכולות לקבל את זה. אז נותנים להן בצבא, בגלל שאז הם היו בטוחים שהן תבואנה. אז התחילו קצת להתגמש וגם להסכים. לא בגלל ההיגיון, לא בגלל הצדק, לא בגלל שהם רצו להוציא דבר מתוקן, אלא בגלל האיום ובגלל חוסר הברירה. אז אל תתהדרו במה שלא צריך. צריך להדר את מי שצריך. לציין את האופוזיציה שנלחמה ימים ולילות עד שהגיעו להישג הזה. אני בכל זאת רוצה גם לציין, בכמה משפטים, אירוע שהשתתפתי בו היום, בשדולה של חבר הכנסת אבי מעוז. השדולה הזאת מדברת על חיזוק ושימור הזהות היהודית בישראל, ובדגש על מערכת החינוך. באמת לראות את מערכת החינוך, שמגדלים דור ודורות מנותקים מכל זיק יהדות, שהדברים הבסיסים, אני רוצה אגיד לך,

חברת הכנסת אבקסיס: הגיעו נשים שהן לא דתיות, הן מצהירות, מסורתיות,

חבר הכנסת דודי אמסלם כל כך התרשם מהדברים, שאפילו ויתר על זכות הדיבור. וזה היה, כמה שזה היה. רצינו לשמוע מהן, איך שנשים מבכות ומודאגות, והורים ואימהות מודאגות: מה עם הילדים שלנו? שום דבר לא יודעים. שמע ישראל,

הדברים האלה.

אני רוצה להגיד לכם במאמר מוסגר: ראיתי סרטון כזה,

מארצות הברית, בבורו פארק,

עמד שם איש,

עם קופסה, עם כיפה שחורה גדולה, וביקש: צדקה,

הוא מבקש צדקה. אז הוא אומר לו, באנגלית הוא אומר את הכול, אומר: אני אתן לך דולר אם תגיד שמע ישראל. אומר לו: אלוקים. הוא אומר לו: תגיד שמע ישראל, שני דולר. הוא אומר: אלוקים, אלוקים. אומר לו, כך אומר לו: אני אתן לך עשרה דולר, תגיד שמע ישראל. 50 דולר.

הוא לא ידע להגיד. הוא גוי. הוא אומר: זה היה מבחן. הוא לא היה יהודי בכלל. היהודים נותנים צדקה, אז עמד והוא לא יכול היה להגיד: שמע ישראל.

אבל אני באותו רגע בכיתי, כי נצבט ליבי. הוא יכול להסתובב בארץ גם, ויהודים אמיתיים לא יידעו להגיד שמע ישראל. זה צריך לכאוב לנו.

שם זה בידור. אבל כאן זה לא בידור,

ממילא יש כאלה, שר אוצר של היום ושר אוצר שלפני כן באים ומייסרים את הציבור החרדי, ומבקרים אותו: מדוע אנחנו לא נותנים לנוער ללמוד מקצועי ליבה, מתמטיקה וכימיה, ולמה אנחנו לא נותנים. ואני שואל: למה אתה לא נותן את זכות הבחירה לתלמידים לדעת את הדברים הבסיסים ביהדות, את המסורת, את השורשיות שלנו,

את החוסן שלנו, של העם היהודי,

על הבודהיזם הם לא מפחדים.

זה לא נקרא לנתק? על דארווין הם לא מפחדים לדבר. אדוני השר המכובד, זה לא נקרא לנתק, כשלא נותנים את האפשרות? תן את זכות הבחירה. מדוע נערים בתיכון מבקשים להתפלל תפילת מנחה,

תפילת מנחה, בהפסקה. לא רוצים הם בעצמם עם עגילים,

לא נראים אחרת.

מבקשים להתפלל תפילת מנחה בהפסקה. נאבקים איתם ולא נותנים להם.

מה זה משנה לך? מה הוא עושה לך על חשבונו? בתי ספר תיכון במדינת ישראל, יש,

אני מקבל כל הזמן פניות ממדרשות, מאנשים שבאים,

נוער בבאר שבע, בכל מקום בארץ. יש מדרשות מלאות שנערים באים אליהם, מוותרים על כדורגל, מוותרים על דברים אחרים, באים לשמוע אחרי הצוהריים שיעורי תורה. זה ממלא אותם. הם באים בכל מצב. אני ביקרתי במקומות האלה. באמת ממש מפעים. הם רוצים קצת בשביל עצמם. לא נותנים להם. הם נאבקים איתם, אולי כדי שלא ילמדו מהם. אתם באים ואומרים שאנחנו לא נותנים את זכות הבחירה? מי לא נותן את זכות הבחירה? על דברים בסיסיים, על מתמטיקה אתה יכול להתווכח,

הכול יכול להיות.

אבל על הדברים הבסיסים, שזה החוסן, זה זכות הקיום שלנו, זה לא משהו פילוסופי, זה לא אקסטרות לדעת את הקיום שלנו. אם אנחנו לא היה לנו את הזהות היהודית, היינו נמחקים.

אין ספק. אין חולק. מה השאיר את העם היהודי, מה שלא קרה לעמים אחרים?

רק הזהות היהודית, רק השורשים. אין לזה הסבר אחר. תודה רבה, חבר הכנסת מקלב.

בדברים שהם רק פולקלור, אנחנו, אני מסיים. זהות יהודית, זהות יהודית לא נקראת במאכלים, אחר כך תלך אליו. בפלאפל.

למה מה אני שואל? במה אתה יהודי? מה הזהות שלך, היהודית האמיתית? זה שאתה מצטיין בספורט? יש עמים יותר טובים מאיתנו.

במאכלים אנחנו לא הראשונים, יש אחרים שהם הרבה מצטיינים מאיתנו.

בדגל, בדברים כאלה.

רק בדבר הזה. זה ייחודי לנו. ומזה אתם מנתקים את הנוער ולא נותנים להם.

אתה רוצה שילמדו אצלכם את הרצל?

חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יעקב אשר.

בבקשה, אדוני, חמש דקות לרשותך. אני לא יכול לדבר? חבר הכנסת פרופ' שיין, חבר הכסת קריב, חבר הכנסת מקלב, תודה. חבר הכנסת מקלב, לקחת לי מעל הדוכן דקה וחצי, ועכשיו אתה לוקח עוד דקה וחצי? מקלב, תודה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני כן אומר: מכובדי שר הרווחה. כולנו אמרנו. אנחנו אמרנו פה.

אתמול הטילו ספק אם שר הרווחה זה, מכובדי שר הרווחה, קוראים לך מאיר, גם לי קוראים מאיר. יומיים לפני ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי במירון אבקש להתייחס לנושא הזה, חבר הכנסת אמסלם. כאשר הייתה החלטה להקים את ועדת החקירה הממלכתית לחקר האסון, היו בינינו, בין חברי הכנסת, חילוקי דעות לגבי עצם הקמת הוועדה, ואני לא נכנס כרגע לפרטים. חברות הכנסת, חברות הכנסת, למה בקול גדול? מה שכן היה, כולנו הסכמנו שיש תקווה. יש לה טונים גבוהים.

קטי, אפילו הרב פרוש לא יכול לגבור על הקול שלך.

כולנו הסכמנו שאם יהיו החלטות, לפחות שההחלטות יהיו כאלה עם המלצות מכוונות, שהמדינה תיקח את האתר הזה ותשקיע כמה שצריך להשקיע כדי שהאתר הזה יהיה אתר בהתייחס למספר הבאים לבקר ולהתפלל בו. אחרי הכותל המערבי הקבר של רבי שמעון בר יוחאי הוא המקום השני בגודלו במדינת ישראל. אנחנו יודעים שהמדינה עכשיו,

השקיעה 60 מיליון שקל.

על מה השקיעו 60 מיליון שקל?

את הדברים שלטענתם נבנו לאורך שנים ללא רישיון. למה הם נבנו ללא רישיון? כי המדינה לא השקיעה כלום. כשהמדינה לא השקיעה כלום, זה הקים לו גשר, זה הקים לו דרך, זה הקים לו מטבח, זה הקים לו אכסניה, כי המדינה לא עושה כלום. אבל שמענו שהמדינה משקיעה כסף, מכינה את ההר. השקיעו 60 מיליון שקל. אני יודע, אני חושב שאפשר לומר זאת בוודאות, שכלום לא השקיעו כדי שהמקום הזה יוכל להכיל, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אז במה השקיעו את הכסף? הרסו. הרסו כל מיני מבנים שנבנו ללא רישיון, או חיזקו, אני לא יודע מה עשו,

אני לא שמעתי שהרחיבו שביל, מדרכות. לא שמעתי. אף אחד מאיתנו לא יודע.

וזה היה החשש שלנו, המדינה תבוא ותשקיע,

בסוף אנחנו יודעים שאי-אפשר כמעט לעלות למירון השנה. למה אני אומר את זה? יש תחושה בציבור, תחושה רווחת, שמתוקף העובדה שאין רבים בציבור החרדי שמשרתים בצבא, אין רבים בגלל שהם יושבים ולומדים, אז הם לא מרגישים את הכאב ביום הזיכרון. החרדים לא כל כך שותפים לכאב שיש בעם ביום הזיכרון.

כי הם לא משרתים בצבא. על אותו משקל אני רוצה לומר שכאשר בן אדם לא חי עם אותו ציבור שחוגג במירון והוא צריך להשקיע ולעשות משהו, אז כמו שאפשר לומר על חרדי שאין לו את האבל של אותו ציבור שכן משרת,

שצריך לעבוד ולהכין את האתר במירון, אם הוא לא חי עם הציבור החרדי, אם הוא לא מרגיש את השמחה שיש לציבור החרדי ביום ל"ג בעומר, כשבאים אליו ואומרים לו שלא יכולים לעלות יותר מאשר x אנשים, שאי-אפשר לעשות תזמורת כל הזמן, שאי-אפשר לתת לאדמו"רים שישבו ויעשו חלאקה לחסידים שלהם,

אי-אפשר ואי-אפשר ואי-אפשר, בוודאי שהוא רוצה, אבל אם הוא לא מהציבור החרדי, לכאורה אין לו את הכוחות להיאבק, להתעמת, לדרוש ולהגיע לעניין הזה שהציבור החרדי שבא לשם לחגוג, יהיו לו התנאים לכך. לא שאני פוגע חלילה באדם שהוא לא חרדי שלא יודע מה זה ל"ג בעומר, הוא יודע מה זה ל"ג בעומר, הוא יודע מה זה מירון, הוא גם ביקר שם, אבל אין לו את השליחות הזאת לעשות כדי שרבבות יוכלו לבוא ולשמוח. כל הגישה למה שהולך להיות במירון השנה היא גישה מאוד מאוד מוזרה.

אני לא יודע אם זה נכון, שאדם בשם סגן ניצב גיא לוי, בין השאר יש משפט שלו שאומר: "אלה שיבואו להפר סדר, נגדע את היד שלהם ולא נאפשר זאת".

אני לא בא לייצג אנשים שנוקטים מעשי אלימות, אבל אני רוצה להבין, אם יש סגן ניצב שיאמר: אם יהיו ערבים שבימי שישי של הרמדאן יבואו להר הבית ללא רשות, נגדע את היד שלהם, לא עופר כסיף יריב על זה, לא אחמד טיבי, הוא נתלה באילנות גבוהים, בשופט חשין.

כל הכנסת כולה תתאחד נגד אותו סגן ניצב שיאמר שהוא יגדע את הידיים של הערבים. ומה הולך פה עכשיו? מירון זה החרדים לא נורא. לא נורא שהם לא יקבלו את מה שמגיע להם.

כי הרי יש פה ויכוח מי הצודק בדרך שהיהודים צריכים להתנהל. אז ודאי שהלא-חרדים סבורים שהדרך של החרדים היא לא נכונה, ואז צריכים להראות לחרדים שהם לא יודעים מה שהם עושים. אני מוחה אם הדברים האלה נאמרו. שיגדעו את ידם של אלה שבאים להפר. אני לא בעד להפר סדר, לא מגן על מי שמפר, אבל שלא יפתחו את הפה, כמו שלא מעיזים לפתוח את הפה נגד ערבים.

חבר הכנסת יעקב אשר, ואחריו, חבר הכנסת אייכלר. עכשיו הוא עולה בשיא תפארתה. בבקשה, אדוני, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, ידידי השר, חברת הכנסת, שבוודאי עוזרת לשר לשמוע אותנו, אני אגיד לכם, שר הרווחה, זה חשוב. אני אגיד לכם מה התחושות, אתה הפכת לתפקיד הכי חשוב, קטי, אני רוצה לשאול אותך, לא, זה האיש שעושה את התפקיד, ולא ההפך.

אל תשרפו אותו, עוד יזרקו אותו מהקואליציה. אתה שר רווחה? מזל שהיה שר רווחה, בסדר? אחר כך קטי, אני שואל אותך, חברת הכנסת שטרית, אני אשאל אתכם חידה. מה היה קורה אם הייתה עכשיו ממשלה שבה יהדות התורה הייתה בפנים, והיו מביאים חוק שנקרא ממדים ללימודים, והיו באים מאיזושהי מפלגה, יהדות התורה, ש"ס, לא יודע מי, והיו אומרים: אנחנו בקואליציה,

אחר כך דבר עם קטי, אם מפלגה שחברה בתוך הקואליציה הייתה אומרת: אנחנו לא מצביעים לתוכנית הזאת של ממדים ללימודים, לכו לאופוזיציה לקושש קולות". אתם מתארים לעצמכם מה היה קורה פה? ולא רק זה, אנחנו נמצאים במצב שאותה מפלגה, ששולטת היום בממשלה הזאת, מקבלת 50 מיליארד שקל, מה היית עושה בבני ברק ברווחה, או בערים אחרות אם היו לך 4% מהתקציב הזה? אדוני השר, אתה עם הלב שלך ועם השכל שלך,

היינו מצילים ילדים, היינו מצילים משפחות. אז יושבת מפלגה בתוך קואליציה, עומד פה ראש הממשלה ומדבר על הקואליציה הכי טובה בעולם, רק שכשהם צריכים להעביר תוכנית לחיילים, השותפים שלהם, לא נעלמים, הם יצביעו נגד. 50 מיליארד מול 100 מיליון. וימשיכו לתת להם 50 מיליארד. לא מיליארד שקל לתקציב הישיבות, לא 50 מיליון שקל לשעות טיפוח, שעל זה אנחנו מקיאים דם עד שאנחנו מקבלים בשביל הילדים שלנו. אם היינו באים ואומרים: לא, אידיאולוגית אנחנו לא מסכימים? לא היינו מעיזים לעשות את זה, לא עשינו את זה אף פעם. אז על מה אנחנו מדברים?

אם אין אזרחות, אין נאמנות, אם אין נאמנות,

אתה באמת אוכל את הלוקש הזה? איפה הרמאי הגדול הזה, הנוכל הזה? ארכי-נוכל, ליברמן. הוא עכשיו באיקאה, בונה את המריצה. איך אתה הולך, חותם כל יום על צ'קים, כי זה לא מהכיס שלו. אני לא בא בטענות למפלגת רע"מ, כי את יודעת, נותנים. אף אחד לא בא ואומר לו: תקשיב, תקשיב, ממדים ללימודים היא תוכנית הדגל שלנו.

אותנו היו שוחטים, שוחטים בתקשורת. עודד בן-עמי היה פותח את התוכנית שלו ועשר דקות מדבר רק על הדבר הזה, ובצדק. אבל פה, עכשיו כלום. ומה הם כן עושים? באים לליכוד ואומרים: אתם אשמים, על אחריותכם. תצביעו אתם. עומד פה אותו בלון בנט ואומר: יש לנו ממשלה נהדרת. מספר פה סיפורים בערגה. הוא התרגש היום בגלל הפגישה הראשונה שלו עם מנסור עבאס.

אני הייתי מציע לכם לבדוק. אני לא בטוח, אני אומר את זה בזהירות. אני לא יודע כמה פגישות הוא נפגש איתו, אבל אני יודע מתי הוא נפגש איתו. אין לי ספק שזה קרה במהלך שומר החומות,

כשכל המדינה בערה והוא כבר בנה לעצמו את הקואליציה להמשך. אז הוא עומד כאן, ראש הממשלה: זו ממשלה נהדרת, יציבה. איך הוא אמר, עם יאיר לפיד?

הכול דבש בלה לה לנד,

תוכנית כזאת של ממדים ללימודים, זה לא. יעקב, הם גם קיצצו אותה. בתקופתנו היא הייתה פי כמה מבחינת התקציב שהיא יועדה, אבל גם את הקצוץ הזה, הם קיצצו. הם רוצים להחזיר.

אבל גם את הקצוץ הזה, בממשלה השותפים שלכם, הוספתי לך את הדקה. השותפים שלכם לא נותנים. ואני אומר לכם: לא ייסלח לכם כל מה שאתם דיברתם ומדברים נגד החרדים. ניסיתם להפוך אותנו, את הציבור המאמין, הציבור הטוב הזה, לגיס חמישי, ואתם מכרתם את כל האידיאולוגיות שלכם בשביל בצע כסף ובשביל שלטון ואקזיט לבנט. בושו והיכלמו. תודה רבה, חבר הכנסת יעקב אשר. חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו, יצחק פינדרוס,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, תראו, עמד פה קודם אחמד טיבי ושאל שאלה לחלל האוויר. כשאדון בנט אמר לו שהוא משקר, אז הוא אמר לו: יש מישהו אחד פה שקוראים לו נוכל,

כך אמר אחמד טיבי, עד כאן ציטוט. עכשיו בואו נדבר על מה זה נוכלות. איך קוראים לשר ההוא, פנדל, הנדל? הוא הפנדל של הממשלה. איך קוראים לו? הוא עמד פה והסביר כמו כולם את הסיסמה: אבל נתניהו, אבל נתניהו, אבל נתניהו, אבל נתניהו. אנחנו מדברים פה על תוכנית כלכלית, נכון? הצעה להגדלת נקודות זיכוי להורים והגדלת מענק עבודה. ואתם יודעים כמה כסף השקיעו בזה? לדברי האוצר,

בסוף זה בערך 50% מזה, לדבריהם, זה 2 מיליארד שקל. לדבריהם. כמה מס מדינת ישראל גבתה בארבעה החודשים האחרונים מעבר לצפי שלהם? מתקרב עוד מעט ל-38 40 מיליארד שקל. רק שתבינו שמדובר בסדרי גודל של 10% מגביית המיסים השנתית.

בנטו גבו 10% יותר מהגבייה השנתית. ממי הם גבו את זה? מהאזרחים שקורסים. אם היו מורידים, למשל, את כל המיסים הישירים ב-15%, ובמקום 49% מס הכנסה, 35%, ואת המע"מ היו מורידים ב-5%,

האחוזים היו מורידים באופן יחסי, 3% 4% מה היה קורה למשק? היינו נשארים בלי גירעון השנה. בלי גירעון. לא נשארים עם גירעון, נשארים בלי גירעון השנה. אולי אני הזוי. אז יש לכם מישהו שהוא ראש ממשלה, שכתב תוכנית, ואני מצטט, התוכנית שלו: "המדינה צריכה להידמות לסינגפור. מרגע שהחילו סדרת רפורמות שהורידו את המיסים ייעלו את המגזר הציבורי, פתחו את השווקים, וכלכלת סינגפור המריאה", פרחה. עיקרי התוכנית: נחתוך את מס ההכנסה ב-15% נקודות האחוז לכל דרגת מס. זה המון, מעולם לא עשו זאת בישראל. משפחות עובדות יישארו עם הרבה יותר כסף. מדרגה עליונה, 50%, תרד ל-35%; מדרגת המס של 35% תרד ל-15%, ל-20%.

חוזרים כל הזמן: אבל איפה אתם הייתם? הרי זה הטיעון הכי מגוחך, שמעלים פה פעם אחר פעם. כשאתה נמצא בגירעון של 3.9% ואתה לא מוריד מיסים, אין לך ברירה. מה תעשה, תוריד מיסים?

אבל איך הגעת לגירעון הזה, תשאל. נורא והיום, נתניהו. אז הלכתם ועשיתם גביית over של מיסים והעליתם את המיסים, בניגוד להבטחה של שר האוצר שלא יעלה מיסים,

והגענו ל-40 מיליארד שקל עודף בגביית, 35 עודף, ועוד אם אתה מחשב את הגירעון זה 40. שצריך לתת לרע"מ.

אתה יכול להוריד היום מס בלי שתרגיש. אתה לא צריך לעשות תוכנית פלאט, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה יכול להוריד. אז איך ישלמו לרע"מ? פשוט להביא הודעה, להודיע לעם ישראל: הורדתי.

אתה מביא אותן לאישור, יש לך ועדת כספים בראשותו של אלכס קושניר, אני בטוח שהוא יסכים להעביר את זה בוועדה. אין לאופוזיציה הזאת חברים בוועדה,

שניים-שלושה חברים.

יגיע למליאה. עליי שדודי אמסלם מצביע בעד. מורידים את המס לכולם. אני לוקח עליי אחריות, דודי אמסלם מצביע. אני מצביע בעד, בסדר? יש לכם את האצבע ה-61.

אף אחד אפילו לא חושב על זה. עושים תוכנית מורכבת להורים. אתם מדמיינים שבסוף זה רק חרדים. מי תמצא שיש לו בדיוק שני ילדים בדיוק בגילאים האלה? בסוף תמצא שרובם חרדים. אבל מדמיינים, עובדים על כולם, עושים מעצמם צחוק. על מה? אין לך סיבה, אין לך הצדקה. כמו שתמיד, כשיש לך לחץ מדיני ונתניהו לא עומד בלחץ,

אני לא אוהב את זה, כן אוהב את זה, צריך לראות מה עושים. אין לך בכלל בעיה. אתה יכול מחר בבוקר להוריד. אתה יכול לקיים את מה שאמרת.

נוכלות זה לא שבן אדם, העמידו אותו בפינה ואמרו לו: תמכור משהו, והוא לא מצליח למכור, אז הוא לא עומד במילה שלו.

זה לא אמור להיות. צריך לעמוד מאחורי מילה, צריך להתאבד על,

נוכלות זה שאתה לא עומד מאחורי עצמך סתם כי לא בא לך. לא בא לך. תביא תוכנית למדינת ישראל. עם ישראל בבעיה. יש פה בעיות של יוקר מחיה. אתה גובה 35 מיליארד שקל בבנק ואתה לא מבין מה אתה רוצה. הסבתא אמרה לנו מאז ומתמיד: לשקר אין רגליים, ולכן אתה יכול לעשות תרגיל כזה, להוציא את כלפון, להוציא את שמלפון, להעליב את עידית סילמן. זה לא יעזור לך. לשקר אין רגליים, וקטוע רגליים, קשה לו מאוד להתנייד בתוך הפוליטיקה הזאת.

תודה לחבר הכנסת פינדרוס. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ואחריו, חברת הכנסת מיכל וולדיגר. חמש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת תגיד,

אתה זוכר אם מנסור עבאס גינה כבר את הפיגועים באלעד ובאריאל?

אם עבאס גינה את הפיגועים באריאל במוצאי שבת ובאלעד במוצאי יום העצמאות?

תמשיך. לא, התשובה היא לא.

זאת אומרת, כל הגינויים הקודמים, מס השפתיים שהוא נתן בפיגועים קודמים, זה היה כל עוד זה שירת את האינטרס הפוליטי שלו והוא היה ככה בתוך הקואליציה לפני המשבר.

וברגע שזה לא התחבר לאינטרס הפוליטי, כי הוא צריך לעשות שרירים ולזרום עם ההסתה על הפגיעה באל-אקצה, אותה הסתה שמביאה לגל הטרור הנורא שאזרחי ישראל משלמים עליו בדמים מרובים, אז הוא ממלא פיו מים ולא מגנה ומשהה את החברות בקואליציה, וההשהיה כשלעצמה היא השתתפות באותה, ומה הוא אומר בעצם? אני מייצר משבר קואליציוני כי אתם פוגעים באל-אקצה. אז הוא מצטרף עכשיו להסתה של חמאס ולהסתה של ירדן ולהסתה של ראאד סלאח ושל כל אותם אויבי ישראל מבית ומחוץ, כי הוא מקבל את הנרטיב שישראל פוגעת באל-אקצה, וזה כמובן מצדיק משבר גדול. אז אחד עושה משבר כזה ואחד עושה משבר עם גרזן. ואתם מתעלמים לחלוטין. והוא כותב פוסט שבו הוא מבהיר את הדברים בצורה חד-משמעית בשפה לאומנית בוטה ומדבר על הפתרון הסופי של מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים, וכמובן הר הבית, או איך שהוא מגדיר את זה בשפתו, אל-אקצא. ואתם ממשיכים לעצום עיניים ולספר סיפור לעצמכם שהוא מתעסק רק בנושאים אזרחיים. חברת הכנסת כאן ממפלגתו, מה שמה, אדוני היושב-ראש? מהמפלגה של רע"מ? אימאן ח'טיב יאסין. אימאן ח'טיב יאסין מעלה פוסט ביום הנכבה עם זכות השיבה.

עם התמונה של השיבה, זה רק אזרחי לחלוטין. מתפרסם אתמול שיש איזו הנחיית יועץ משפטי חדשה לממשלה, יועצת משפטית חדשה שמוציאה הנחיה חדשה.

צריך לדון אותה לכף זכות, המסמך הזה גובש עוד בתקופתו של מנדלבליט, ואני דרשתי לקבל אותו,

והסתירו, והסתירו.

ב-20 למרץ למניינם,

פורסמה ההנחיה,

היועץ הוציא את ההנחיה ב-20 במרץ, ורק ב-10 לחודש הזה סיגל מורן, מנכ"לית משרדו של אדוני, מוציאה הנחיה ליאיר מעיין, יושב-ראש הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, שצריך לפעול על פי ההנחיה. אבל זה לא פוליטי.

וקיבלתי תשובה ב-20 במרץ, יחד עם הפרסום,

זו עבודת מטה מקצועית,

אבל היא נשמרה במגרה כדי להחזיר את רע"מ עכשיו מההשהיה.

זה כמובן לא כתוב באופן הזה.

הוצאתי היום מכתב, אני רוצה רגע להבהיר,

היא ידעה את זה ממרץ? למה את עושה לו את זה?

מופתעת? כולם ידעו על זה ממרץ.

זה לא פייר, למה את עושה לו את זה?

פורסם כבר ב-20 במרץ.

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס צודקת מאוד.

בעצם יש כאן סוג של אישור.

לכו תבנו עד 70 מטר בנייה חדשה, מה זה מישהו? יש עדת משקרים.

אגב, מה הקונסטרוקציה של הישראבלוף הזה? לא אומרים שמותר, רק שזה יהיה בתחתית סדרי העדיפויות לאכיפה. לקבוע סדרי עדיפויות פנימיים לאכיפה בתוך המערכת זה דבר אחד, אבל לפרסם את זה בריש גלי ולתת לכל חברי הכנסת של רע"מ ואנשי התנועה האסלאמית להגיד איזה הישג גדול? וכמובן הכול לעילוי נשמתו של סעיד אלחרומי, אללה ירחמו, ממשיכים את המורשת, ויאיר לפיד הספיד אותו, נפל בקרב, אז צריך להמשיך את המורשת שלו. עכשיו, אני שואל שאלה פשוטה: מה היה קורה, חבר הכנסת מרגי, אם הייתה קמה ממשלת ימין עם חרדים והיו מודיעים שבכל הערים החרדיות מותר לכל אחד לעשות תוספת בנייה של עד 70 מטר. צפוף נורא, נכון? הייתי נופל, הייתי נופל מהכיסא. אין פתרונות דיור, אין זה, אז כל אחד יכול לבנות. אתם יודעים איזה צפיפות יש בבני ברק? איזו מצוקת דיור אדירה יש במגזר החרדי? אגב, מה הם כותבים? זה יחול במקבצים שאין להם פתרונות אחרים. אתם יודעים לכמה זוגות צעירים במדינת ישראל אין פתרונות דיור?

הציבורי. אוכלוסיות הרווחה שמחכות שנים לדיון ציבורי.

אוכלוסיות רווחה שלא מקבלות דיור ציבורי. אני חושב שמכאן והלאה,

פניתי ליועצת המשפטית לממשלה, ושאלתי אותה, הרי אי-אפשר להפלות על בסיס דת,

לאום, או איזה שיוך פוליטי. או מלבינים הכול,

אז האם עכשיו כל זוג צעיר במדינת ישראל שהוא חסר דיור ואין לו פתרון כרגע לפי השקפתו יכול ללכת לגינה, לחצר,

לגג של הבניין של ההורים שלו ולבנות בנייה קלה עד 70 מטר? אחר כך תספרו לי שזה לא פוליטי, ואילת שקד מופתעת.

אילת שקד הופתעה מעוד דבר,

חברת הכנסת אבוקסיס? אילת שקד מאוד הופתעה לשמוע, עשתה פרצוף מופתע. שהיועץ המשפטי לממשלה אומר שהחוק של שלילת אזרחות למחבלים הוא לא חוקתי והוא לא יגן עליו בבג"ץ, אז היא חוזרת בה מההתחייבויות שהיא נתנה פה, חמש, עשר פעמים, על הדוכן הזה, להעביר את החוק הזה. כן, אז אילת נורא נורא מופתעת בזמן האחרון. היא באמת מופתעת, מה אני אגיד. אז מכרתם את הנגב.

חבר הכנסת מרגי, אני כבר מסיים, 2 מיליארד שקלים חולקו בשבוע שעבר לחברי הקואליציה כדי להרגיע אותם ולתחזק. אין כסף לסבסוד מעונות יום לאברכים, בית הספר של החופש הגדול. אין כסף לבתי ספר של החופש הגדול, אין כסף לתרבות חרדית, אין כסף לרשתות החינוך של הציבור החרדי, אין כסף להעלות את מלגת ממדים ללימודים מ-66% ל-100% ולהוסיף אוכלוסיות,

כמו בנות שירות בודדות או בעלי מוגבלויות,

עכשיו תראה, משפט אחרון: רק דמיין את הכותרות שהיו יוצאות בתקשורת אם היה מדובר על ממשלה שלנו: ראש ממשלה שעסוק בשרידות אישית ומוכר את הנגב ומוכר את הכלכלה ועושה כלכלת בחירות. ומה קורה עכשיו, מרגי? ששש.

הינה, אני מסיים, להמחיש את השקט.

השקט והצביעות,

חבר'ה, הצביעות נוזלת לכם מהאוזניים וצריך להיזהר לא לטבוע פה מהצביעות הזו שנוזלת.

אבל הציבור חכם, והוא יחליף אתכם מהר מאוד. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה, גברתי. אחריה, איתמר בן גביר, אם יהיה נוכח.

בבקשה, גברתי. כבוד יושב-ראש הישיבה, כבוד השרה, כנסת נכבדה,

בהחלט, בהמשך לדבריו של חברי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', אני בהחלט מסכימה עם כל מילה, וכאילו תיאמנו מראש, ולא תיאמנו מראש, בהחלט אני מתחברת לדברים האלה. אותו אישור שאומר, שמעתי בבוקר ריאיון, הגעתי לכנסת ממש מוקדם ובדרך שמעתי ריאיון עם השר לשעבר חבר הכנסת מתן כהנא, שמתפאר על מעשי הממשלה הנוכחית. הוא אומר: כן, אנחנו מצליחים להסדיר את הנגב, אנחנו עושים סדר בנגב. ואיך אתם עושים סדר בנגב?

בעצם קובעים אי-בנייה,

בנייה בלתי חוקית של עד 70 מטר, לא יאכפו אותה. יפה, זו חתיכת סדר בנגב. ככה בונים משילות. להגיד שבנייה בלתי חוקית לא אוכפים, זה בדיוק אחלה של משילות. אני בהחלט אומרת, תכף אעבור למה שאני כתבתי, שאני בהחלט מסכימה עם חברי שאפשר להגיע לגבעת שמואל, אני גרה בגבעת שמואל, ולבת שלי שנשואה אין דירה,

נפתח את המרתף אצלי בבית, נעשה לה יחידת דיור, ובואו נראה שלא כל הפקחים ועיריית גבעת שמואל יתנפלו עליי ויגידו לי: רגע, את עושה משהו לא חוקי. כנ"ל בכל עיר ואם במדינת ישראל. אם רוצים לבנות משילות, אז צריך לאכוף חוקים. כן, מתן כהנא, השר, לא השר, חבר הכנסת מתן כהנא, כדי לבצע משילות צריך לאכוף חוקים, לא להגיד שאנחנו לא נאכוף בנייה בלתי חוקית. קודם, בתחילת הסיבוב הזה, שמעתי את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שנמצאת פה, שדיברה בפתוס עצום על אותה עיתונאית, ודיברה בהמון כאב,

כתבתי לי בצד: היכן המוסר, והשיח על המוסר, איפה הוא? ובאמת, הייתי באיזה משהו, והסתכלתי רגע על הטלוויזיה לראות מי מדבר ועל מה מדברים.

עאידה, לא שמעתי אותך אומרת מילה, אולי אמרת ולא שמעתי, על מעשי הרצח הנבזיים שנעשו פה גם בבאר שבע, את לא שמעת, לא שמעתי את הזעם. הרצפה לא,

הפיל את השטיח מתחת לרגלייך, אל תגידי לי, גינוי אפילו לא אמרת.

אני לא שמעתי, אני אומרת לך מה אני לא שמעתי, לא על באר שבע ולא על חדרה ולא על בני ברק ולא על אלעד.

אני לא איכנס למה שקרה עם העיתונאית, אני כן אגיד שכאשר בן אדם נמצא במקום שבו יש מחבלים שיורים על חיילים, וחיילים צריכים לשמור על חייהם ועל החיים שלך, ועל החיים שלי ועל החיים של כל הנוכחים שמה,

הוא יכול למות. זה הסיפור.

לדבר איתי על איפה המוסר, תסתכלי טוב מאוד איפה את נמצאת. עאידה, תודה. בואי תסתכלי איפה את נמצאת.

אני ממשיכה את אותו ריאיון שהיה עם מתן כהנא, שהמשיך לפאר את הממשלה המצוינת הזאת, ואמר שהינה, במה היא הצליחה גם? היא הצליחה,

להילחם בפשיעה הערבית. והוא ממשיך ואומר: הורדנו 40% מהפשיעה הערבית. ואני אומרת: וואו, ממש מפתיע, כי האימהות היהודיות פוחדות לשלוח את הילדים שלהן לגני השעשועים עכשיו פי 200 ממה שהיה קודם. אני באמת תוהה מה עשתה הממשלה הנוכחית. היא לא הורידה את יוקר המחיה, הביטחון של האזרחים כולם ממש לא עלה, לא משילות, לא ריבונות, לא רווחה ולא כלכלה. ולכן הגיע הזמן שהיא תלך הביתה.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל וולדיגר. יעלה ויבוא חבר הכנסת איתמר בן גביר, איננו, חבר הכנסת שמחה רוטמן, ואחריו, אורית מלכה סטרוק. אדוני הישוב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שהצעת החוק הזאת היא בעיניי איוולת שקשה לדמיין כמותה. מי שקורא את הצעת החוק הזאת, אתם זוכרים, לא מזמן, בזמן משבר הקורונה, היו כאלה שבאו בטענות לממשלה הקודמת.

אתם מחלקים כסף מהליקופטרים, איזה בושה וחרפה, לוקחים את כספי הציבור ומחלקים אותם לכולם במידה שווה. אומרים: למה אתם נותנים את הכסף על הפיצויים של הקורונה לעשירים? למה הם צריכים אותו? תיתנו למי שצריך. תיתנו לעניים, תיתנו לעסקים שנפגעו. למה אתם מחלקים כסף מהליקופטרים? זאת הייתה הטענה. ואכן צודקים. הממשלה הזאת, מה היא עושה? במקום לחלק כסף מהליקופטרים לכולם, שיגיע גם לעשירים, גם לעניים, גם למעמד הביניים, אומרים: אנחנו נחלק כסף

למה הליקופטרים? חבל לבזבז. למה אני מתכוון? הצעת החוק הזאת באה ומוסיפה עוד נקודות זיכוי לאנשים שיש להם ילדים בין גיל 5 לגיל 12. מבורך. מי יכול להתנגד לדבר כזה? ואז אתה מבין שהם מוסיפים נקודת זיכוי אחת לגבר, רוב הגברים, מאחר שאין להם נקודות זיכוי לילדים מלכתחילה,

בוודאי אלו במעמד הביניים,

ובמעמד הנמוך, אלו שלא ינצלו את זה, ירוויחו את זה דרך המענק של מס הכנסה שלילי.

אוקיי, אז נותנים גם כסף למעמד הגבוה, בסדר גמור. מחלקים מהליקופטרים, אבל בסדר. לא סכום גדול, אבל אתה אומר: מחלקים לכולם. מי שמשלם מס ניתן לו קצת הקלה, למה לא? נעודד עבודה.

עכשיו הם אומרים: אבל בואו ניתן גם נקודת זיכוי נוספת לנשים. הנשים, עיני לא צרה, חס וחלילה, אבל כבר היום הרבה מאוד מהנשים, בוודאי אלו שיש להן כמה ילדים, לא מגיעות,

מי כן מנצל את נקודות הזיכוי האלו לנשים, שעכשיו אתה מוסיף להן? תחשוב על משפחה שיש לה שלושה ילדים בין גיל 5 לגיל 12, וכולם נופלים עכשיו ברובריקה. אז הם מקבלים עכשיו תוספת של שלוש נקודות זיכוי לגבר,

והאישה מקבלת שש נקודות זיכוי, שלוש היא קיבלה בעבר ועכשיו עוד שלוש. כמה צריך להרוויח בשביל לנצל אותן ועוד את נקודות הזיכוי שיש לה מראש בגלל שהיא אישה, ושיש לכל תושב, זה רק העשירון העליון של הנשים בישראל, רק הן יקבלו את הכסף הזה. למעמד הביניים, למשפחה הממוצעת, ואני חייב לומר לך, מנסיבות החיים: אישה שיש לה כמה ילדים, בדרך כלל היא לא פיתחה את הקריירה כל כך הרבה. זו המציאות. זה טוב, לא טוב, זה לא משנה, זו המציאות. הסיכוי שהיא תהיה זאת שמרוויחה את עשרות אלפי השקלים כדי לקבל את הכסף הזה הוא מאוד קטן.

נותנים כסף לעשירון העליון של הנשים בישראל, לעשירון הנמוך נותנים, דרך מענק מס הכנסה שלילי, לא כל כך הרבה, קצת פחות. למי לא נותנים? למי שעיקר נטל המיסים עליו, למי שמרגיש הכי הרבה, למי שהרגיש הכי הרבה את המיסים ואת ההתייקרויות, שזה מעמד הביניים.

לו לא נותנים. אז במקום לחלק כסף מהליקופטרים, הם מחלקים עם טילי שיוט,

מיועדים.

רק למי שלא צריך.

רק למי שלא צריך. עמד פה לפניי, לפני כמה דוברים, חבר הכנסת פינדרוס, ואמר: יש לכם עודפים, יש לכם סכומי עתק, תעשו הורדת מס. זה גם יתמרץ את הצמיחה, ובאמת יביא תועלת. פה מה שאתם עושים זה סכום קטן, זה לא מתקרב בכלל לעודפי הגבייה של מדינת ישראל, זה לא מתמרץ צמיחה.

אין בזה שום תועלת, מלבד שלומיאליות. כשמישהו מתווכח איתי, במחילה מכבודך, הם לא שלומיאלים, הם מאוד מכוונים ומתוכננים להדיר חלק מסוים מהציבור מאותה הטבת מס. הם יודעים מה שהם עושים. אני חייב לומר לך, ממה שאני יודע: מרבית המצביעים של יש עתיד, מרבית המצביעים של ישראל ביתנו, מרבית המצביעים של המפלגות שמרכיבות את הקואליציה, הם מעמד ביניים. כן, אבל תוציא לי עין כדי שאני אוציא לך שתיים. אתה מבין מה זה. אני חושב שזאת מדיניות שלומיאלית, ובעיקר מדיניות חסרת הבנה, חסרת חמלה, חסרת תועלת. ואת הדבר הזה אני לא מצליח להבין איך יש מי שמצדיק. באים ואומרים: איך אתם יכולים להתנגד להצעות חוק טובות? תביאו הצעות חוק טובות. תביאו הצעות חוק טובות, יהיה בכלל על מה לדבר. במקום להביא הצעות חוק שמשפרות את המצב הכלכלי, ברבעון האחרון נוצרה ירידה בצמיחה, במשך כל כך הרבה זמן מדינת ישראל צמחה וצמחה. הייתה התכווצות בקורונה, חזרנו מהקורונה לגדול, ועכשיו יש ירידה בצמיחה. זאת הגאונות הכלכלית של הממשלה הזאת. הצמיחה יורדת, נותנים הטבות רק לעשירים, ואת מעמד הביניים דופקים. אני לא מצליח להבין מה אתם עושים. אם הייתי רוצה לחקות מישהו, הייתי צועק: "השתגעתם?" תודה רבה לחבר הכנסת רוטמן. חברת הכנסת אורית סטרוק. בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת אבי מעוז. בבקשה, גברתי. חמש דקות. ערב טוב, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני מציעה לכם להקשיב היטב, כי אני הולכת להקריא לכם,

אני מציעה לך להקשיב היטב, אני לא אפריע. כי אני הולכת להקריא כאן קטעים מתוך דוח שמעולם לא הושמע בציבור. לפני פחות משבוע, ביום רביעי האחרון, אדוני היושב-ראש, ניסיתי להעביר כאן, במליאת הכנסת, את חוק איסור פינוק מחבלים. כמובן שהקואליציה הפילה את החוק הזה. חוק איסור פינוק מחבלים?

חוק איסור פינוק מחבלים. אנחנו מפנקים אותם? כן. אנחנו מפנקים אותם

הצעת החוק שלי, אדוני היושב-ראש, התבססה על דוח קעטבי, שזה הדוח שהזמין גלעד ארדן, שהיה שר לביטחון פנים, דוח מקצועי, שעד עכשיו היה דוח סודי. עלה לכאן לדוכן סגן השר סגלוביץ' והסביר באותות ובמופתים כמה שכל הדרישות שמופיעות בחוק שלי הן לא טובות, הן לא הגיוניות, הן לא מקצועיות. ואני ביססתי את כל הדרישות שלי, את כל החוק שלי, על דוח קעטבי. אז עכשיו אני רוצה לנצל את הדוכן הזה כדי להציג בפניכם את דוח קעטבי הסודי. עד עכשיו הוא לא פורסם, הוא היה סודי, היה סגור בכספת. הינה הדוח, אדוני היושב-ראש. זה הדוח. כמה שאני אספיק, אני אקריא מתוכו עכשיו. מה שלא נספיק, נקרא בפעמים הבאות. אז ועדת קעטבי, שבחנה את תנאי המאסר של המחבלים הכלואים, קבעה בין היתר את הדברים הבאים: הוועדה מגיעה למסקנה כי בתוך האגפים הביטחוניים בבתי הכלא שוררת מעין אוטונומיה דה-פקטו של האסירים, הבאה לביטוי בהיבטים הבאים: האסירים מחויבים למשמעת פנימית בעלת מאפיינים צבאיים, המשמעת היא לא משמעת לסוהרים, היא משמעת פנימית של המחבלים עצמם, מנהלים כלכלה וקופה משותפת, רוכשים מזון מן החוץ ומבשלים אותו בעצמם באגפים, מפעילים בתוך האגפים ועדת תרבות, ועדת ביטחון, ופועלים להנצחת האינדוקטרינציה הטרוריסטית ומאזכרים אירועי ביטחון. כך אומרת ועדת קעטבי על מה שקורה בבתי הכלא שלנו עם המחבלים הכלואים. עוד אומרת הוועדה: הוועדה מצאה כי "האוטונומיה הפנימית של האסירים באגפים הביטחוניים משליכה באופן ישיר על שגרת הביטחון בבתי הסוהר"; בין היתר, "כניסה מוגבלת של סגל לאגפי הכליאה" וחצרות הטיולים. כלומר, סגל בית הסוהר, סגל השב"ס, לא נכנס כמו שהוא צריך להיכנס לאגפי הכליאה בגלל שמי ששולט בהם בפועל אלו המחבלים. את זה לא אני אומרת, זה ועדת קעטבי. חוסר פיקוח רציף על התנהלות האסירים בתוך תאי הכליאה, מעורבות בשיבוץ ובהעברת אסירים בין תאים ואגפים ופתיחה וסגירה של דלתות ותאים. את זה קובעים המחבלים לעצמם, והשב"ס עובד אצלם,

זה דבר המשפיע גם על ביצוע בדיקות אמצעי אבטחה פיזיים. מציינת הוועדה שעקב קיומו של המשטר הפנימי הזה של המחבלים, ששם את הסוהרים בצד,

14 צירי הכוונת טרור מתוך בתי הסוהר, שנבין על מה אנחנו מדברים.

אומרת הוועדה: שליטתם של האסירים וארגוני הטרור על היבטים רבים באגפים באה על חשבון שלטונות בתי הסוהר, שאחיזתם באותם תחומים נחלשה. החזקתם של האסירים הביטחוניים על פי שיוך ארגוני טרוריסטי משרתת את ארגוני הטרור, ומשמשת טובת הנאה לאסירים ולארגוני הטרור גם יחד, ומגבילה את יכולת איסוף המודיעין, אדוני שר המודיעין. אדוני שר המודיעין, אתה שומע? דוח קעטבי אומר שמה שקורה בבתי הכלא מגביל את יכולת איסוף המודיעין. כמובן שהוועדה ממליצה לבטל את המשטר הזה. יש לה עוד הרבה המלצות וממצאים, אנחנו לא נספיק את כולם עכשיו, אבל נקרא אותם בהמשך. הדוח הסודי הזה, אדוני היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת, חייב לצאת לאור, והוא יצא לאור עכשיו כדי שכל הציבור ידע, כדי שהכנסת תדע, נא לסיים. וכדי שסוף-סוף אנחנו נשנה את הדבר האידיוטי הזה, שאנחנו הפכנו את בתי הכלא למדגרה לטרור.

תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז. אחריו, חבר הכנסת אופיר סופר. לאיזה מספר הגעת,

אנחנו סופרים לו את נאומי הנדוס התודעה. נאומי הנדוס תודעה, אנחנו סופרים לו אותם. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הבוקר פורסם שבשבוע שעבר בסיעת כחול לבן שר הביטחון הקריא איזשהו ווטסאפ, שמחה רוטמן, אפשר לשוחח בשקט. איזשהו ווטסאפ שרץ ברשתות, והוא הקריא אותו ומאוד הזדהה עם מה שכתוב שם. תקשיבו, רבותיי, מה אמר שר הביטחון של מדינת ישראל. כפי שפורסם, ההודעה היא בלשון הזאת כנראה מישהו ביקש לשים מראה בפני הממשלה הזאת. אני מצטט: לאט-לאט אנחנו נוגסים לכם במדינה. יש לנו שטח בנגב בגודל גוש דן שמלא בפחונים עם ילדים קטנים. מה תעשו? זה שטח פלסטיני בפועל, וברגע שיבוא טרקטור אחד, אנחנו נשתמש בארגוני השמאל כמו "שלום עכשיו" ו"בצלם" שיפנו לשליט האמיתי במדינה, והוא הבג"ץ, כדי להוציא צו עצירת עבודות. נשלח ילדים וצעירים לזרוק אבנים ולהתבצר במקום עד שתברחו כמו עכברים מהשטח. לגבי הגליל, הגליל גם שלנו בקרוב. כבר היום אנחנו 85% מאוכלוסיית הגליל ומשתלטים בקצב מהיר, בונים בתים בכל פינה בלי היתרים. למה, מי יתעסק איתנו, היהוד שגרים בגליל? כולם בורחים למרכז הארץ.

סובלים מהצקות, מאלימות בכבישים, מפרוטקשן, מיריות, מגנבות ומשוד. עד כאן ציטוט מהודעת ווטסאפ ששר הביטחון הקריא בישיבה סגורה של כחול לבן. האמת היא שמאוד עצוב לקרוא את הודעת הווטסאפ הזאת, אבל אני חושב שזו מראה די אמינה. ומה שר הביטחון אמר על הדברים האלה? אני מצטט. חבר הכנסת קושניר. יועצים. סדרנים, נא להשתיק שם את העמדה. עתידה של המדינה בסכנה, אומר שר הביטחון. "אם לא נשקיע בגליל ובנגב, נקבל בפועל הסכם לחלוקת המדינה, עתידה של המדינה היהודית עלול להסתיים בין גדרה לחדרה". עד כאן סוף ציטוט של שר הביטחון. אז אדוני שר הביטחון, אני רוצה לפנות אליך. ראשית, אני לא כל כך מבין מה אתה אומר, לא השקיעו עד עכשיו בגליל ובנגב? הרי אתה חבר בממשלה שנתנה, מירב בן ארי. 53 מיליארד למנסור עבאס ולמפלגת רע"מ.

איפה הם ישקיעו את הכסף הזה? בוודאי שבגליל ובנגב, וככה הם יחזקו את האחיזה הפלסטינית בשטח הזה. ברצינות? אתה שותף בכיר בקואליציה. אם אתה סבור שביטחונה של מדינת ישראל והזהות היהודית שלה נמצאים בסכנה, אתה לא מתכוון לפעול לשינוי המצב? הרי מלוא האחריות עליך, אתה חבר בכיר בממשלה הזאת. אדוני שר הביטחון, אני רוצה לומר לך דבר אחד, אדוני היושב-ראש, זו לא שאלה של השקעות. זו שאלה של אמונה בצדקת הדרך. רק מי שמאמין בצדקת דרכו של עם ישראל, בצדקת הדרך של המדינה היהודית, יכול להתמודד עם מי שקמים עלינו להשמידנו. אדוני שר הביטחון, אם אתה לא מאמין בצדקת הדרך, אז אולי תענה לי על שאלה אחת: בשביל מה באנו לפה? למה לא הלכנו לאוגנדה? חברת הכנסת נירה שפק. אדוני שר הביטחון, הקואליציה שאתה חבר בה, וחברים בתוך הקואליציה הולכים לטקס זיכרון משותף לחיילינו ולאויבינו ואתה, מה אתה מגיב על זה? זכותו של כל אחד ללכת לאן שהוא רוצה אבל רק שלא ילך באותו יום זיכרון. אדוני שר הביטחון, אני רוצה להזכיר לך, אתה השתתפת לפני שבע שנים בקונצרט אבל ישראלי-עזתי להרוגים בצוק איתן. אדוני שר הביטחון, נעמה לזימי. ממשלה שבה השר לביטחון פנים לא סגור על מי אויב ומי עמית זוהי הממשלה שבה אתה מכהן. ועוד דבר אחרון, אדוני שר הביטחון, אתה אומר שמדינה יהודית, מה עושים עם זה?

פונים לסדרנים. אדוני היושב-ראש, זה מכוון לפי הבנים. הכול מכוון לפי הבנים, תשאלי את שרת התחבורה, זה מכוון לפי הבנים. כל אחד והצרות שלו.

מדינה יהודית, אתה אומר בין חדרה לגדרה, ואני רוצה לומר לך דבר אחרון, מדינה יהודית בין חדרה לגדרה, חלילה, זוהי רק ההתחלה. אנחנו נמצאים בדרך לבטל בכלל את המדינה היהודית. אני מציע לך, אני ממליץ לך, אתה רוצה לפתור את הבעיה?

עשה מעשה, תתפטר, תיקח איתך את כחול לבן, תבוא ונקים ממשלה יהודית לאומית.

תודה, אדוני. חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה,

אחרון הדוברים, ואחריו יסכם יו"ר ועדת הכספים.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, השרה, השר לענייני מודיעין, התקיים פה היום דיון במליאה שעסק בהתגברות הטרור, הטרור החקלאי. בכלל, אפשר לומר שהדיון הזה, אדוני היושב-ראש, תפס איזשהו כיוון מאוד פוליטי,

ואני ככה התבוננתי בפרצופים, ואמרתי: מה אנחנו מדברים כאן, מה אנחנו מתקשקשים כאן, כשברחובותיה של ישראל בתקופה האחרונה נרצחים אחד-אחד,

יהודים, לוחמים,

סדרנים, נא להושיב את מי שעומד ולהשתיק את מי שמדבר. יועצים, אני לא אהסס להוציא. זה במשמרת שלי וזה חוק של הקואליציה, אז תיזהרו, שלא תיפול שגגה, לכן אני אחמיר איתכם. אני אחכה, אני מחכה, נחכה שיהיה שקט. מי שרוצה, שיצא לפרסה.

בבקשה, אדוני, אני אוסיף לך. יש שקט. בבקשה. לא, עדיין אין שקט, באמת אני אומר. גברתי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי, לא מדברים במליאה בטלפון. תשאלי את האוזר, הוא מקפיד על כך. התקיים היום דיון, ובמהלך הדיון אני חשבתי על זה שברחובותיה של ישראל נרצחו רבים בשבועות האחרונים, וכמה ציניות ראיתי בפרצופים כאן בהתנהלות של הדיון, כמה זחיחות, כמה יוהרה. מיכאל ביטון, ברוך הבא.

את זה תיקנו ואת זה תיקנו, את יוקר המחיה וכל מיני בעיות אחרות. אני אומר שיוקר המחיה הוא סוגיה מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד קריטית, אבל לי כואב, היושב-ראש, שהתחושה היא שאנחנו מאבדים את המדינה שלנו. רצף הפיגועים הזה, התחושה שלי היא שלעיתים אנחנו צריכים לצאת מהתעלות, להרים קצת את הראש חבר הכנסת רון כץ, חברך מדבר ואי-אפשר לשמוע אותו. נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. לצאת קצת מהקרבות האישיים ולהיזכר קצת לשם מה הגענו. גלעד קריב, אני מבין שאתה מרגיש שזה בלעדי, אבל

אני מתנצל.

עכשיו, צריך להגיד ביושרה שזו כנראה לא תקופת הפיגועים הראשונה והאחרונה במדינת ישראל, אבל מעולם, מעולם לא הייתה כזאת הסתה, אדוני שר החוץ, שמלווה את תקופת הפיגועים. מעולם לא הייתה הסתה כזאת לאורך זמן, מעולם היא לא הייתה כזאת אינטנסיבית, עם החולצות עם הרובים, בכדורגל, במסגדים, בכל מקום, ומעולם היא לא הייתה כל כך ארוכה, כל כך קשה, וכאן, מתוך ישראל. כאן, מתוך ישראל, מהאוניברסיטאות. כאן, מתוך ישראל, בנגב, בגליל, בערים המעורבות, יאיר גולן, וגם מתוך כנסת ישראל, גם מתוך כנסת ישראל יוצאת הרוח הזאת של ההסתה. ומול זה, מה אנחנו מקבלים? אלכס, שמחה רוטמן, רון כץ, כבדו את החבר שלכם. יו"ר ועדת הכספים, או שתוריד ווליום או שתדברו בחוץ.

צודק אבל כבר ארבע פעמים אני צודק. בבקשה. ומול גל ההסתה המתמשך הזה, שנמשך למעלה משנה, שנמשך בצורה כל כך אינטנסיבית וכל כך מעיזה וכל כך חצופה, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים ממשלה מתנצלת. אנחנו מקבלים ממשלה מתרפסת. אנחנו מקבלים שר תפוצות שהיה פעם דובר צה"ל שאומר שצה"ל שקרן. אנחנו מקבלים שר דתות שמתבייש בנרטיב הציוני. אנחנו מקבלים ממשלה מבולבלת. קשה לך לשמוע? לך לציונה, תשתה קפה, אם קשה לך לשמוע.

חבר הכנסת קריב, אני שואל אם השתגענו. כן, פנית, מותר לך, פנית אליו ועניתי לך.

אז אני אומר, חבר הכנסת קריב, ממך אין לי ציפיות, אין לי ציפיות. אין לי ציפיות, לצערי, מרבים מהשותפים ההזויים שלך. אני לא, הכול בסדר.

עדיין, עדיין, עדיין יש גרעין ציוני קשה גם בתוך הקואליציה הזאת, למרות המרכיבים האנטי-ציוניים שלה ברע"מ, במשותפת, התבלבלת בין ציונות לבין

יש כאלה שעדיין יש לי ציפיות מהם. אני שמח שראש הממשלה עדיין, ככה, חשוב לו להזכיר שיש ערך ללהיות לוחם. ראיתי שהיה לו מאוד חשוב להזכיר שיש ערך ללהיות לוחם, אבל הוא מזמן שכח מה זה להילחם על הארץ הזו.

בשביל הכיסא שלו, שכח מה זה הריסת בתי מחבלים, שכח מה זה מלחמה בטרור, שכח מה זה לשמור על הנגב, שכח מה זה לשמור על הגליל. הוא, בשביל להישאר על הכיסא, מוכן לוותר על הכול, מוכן לתת את הנגב, מוכן לתת שליטה מלאה לכל גחמה, לא משנה אם זה מהמשותפת או אם זה רע"מ. הם ימשכו מימין, הם ימשכו משמאל, ובתוך רע"מ ווליד ימשוך מכאן ומאזן ימשוך מכאן, וככה הממשלה הזאת מתנהלת, ככה הממשלה הזאת מתנהלת, כשכל זה קורה בצילו של גל פיגועים קטלני עם הסתה פרועה, הסתה מתמשכת והסתה קשה. תודה רבה.

יסכם את הדיון יו"ר ועדת הכספים חבר הכנסת אלכס קושניר.

דנית, בלי ווליום. מיכל וולדיגר, בבקשה.

נא לשבת, חברי הכנסת.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני, אתה ניהלת בערך שליש מהדיון שהיה פה, בערך,

שעתיים. שעתיים מתוך ארבע-חמש שעות בערך. אני רוצה לשאול אותך: מכל הנואמים שנאמו פה, כמה התייחסו לגופו של החוק? הרבה, בגלל העיוות, שלא כולם מקבלים את הטבת המס. כולם התייחסו לזה.

אני שמעתי כל הזמן את אותו נרטיב שאנחנו שומעים גם בתקשורת וגם בכל מקום, והכול מסתכם בדמגוגיה, בסילוף עובדות ובשקרים. אני רוצה לברך את חברי מהאופוזיציה שניצלו את ההזדמנות הזאת וניצלו את הבמה הזו, וכל אחד קיבל עוד כמה לייקים, כל אחד לפי חוזק דף הפייסבוק שלו, מי 100, מי 200, מי 2,000. אין להם כסף לקנות מהודו כמו רוה"מ,

אז כל הכבוד לכם, בזבזתם את זמן של הציבור לטובת הלייקים שלכם. אבל אני רוצה רגע לא לפנות אליכם אלא לפנות לציבור עצמו ולהזכיר לו: החוק שאנחנו מביאים עכשיו כאן בעצם הולך להיטיב עם כמעט מיליון אזרחים במדינת ישראל. 610,000 אזרחים ואזרחיות יקבלו תוספת של נקודות זיכוי, נקודת זיכוי אחת לכל הורה על כל ילד. שווי נקודת זיכוי, אדוני היושב-ראש, זה קצת יותר מ-2,500 שקלים בשנה, שני הורים זה 5,600 שקלים בשנה על כל ילד. זו פעם ראשונה, אחרי אני לא יודע כמה שנים, שהממשלה באה ומסייעת באופן אמיתי לאלה שבאמת נושאים בנטל הכלכלי, אלה שמשלמים את המס בישראל, אגב, גם שכירים וגם עצמאים. והאוכלוסייה השנייה שמקבלת פה הטבה זה אותם אנשים שעובדים בשכר נמוך, נאנקים תחת עבודה קשה ומחכים בכיליון עיניים לאותו מענק עבודה. אז אנחנו הגדלנו את המענק הזה ב-40%, והמשמעות של זה היא שכבר בחודש הבא האנשים האלה, נוסף למענק עבודה על שנת 2021, יקבלו תוספת של 40% נוספים. זה מסתכם בכמה אלפי שקלים. זאת תוספת אמיתית. אם אתם משווים את מצבה של ישראל רק לפני שנה וחצי להיום, אז אתם תראו פלאים. מגירעון מטורף, דו-ספרתי, תגידו שחלק בגלל משבר הקורונה, נכון, אז ניקח אתכם אחורה ל-2019, מגירעון של 3.7% שהוא תוצאה ישירה של כלכלת בחירות מתמשכת ל-0.6% גירעון. אתם הכנסתם אותנו לבור חובות, ואנחנו הוצאנו את המדינה מבור חובות. ועכשיו כן, יש כסף נוסף, ולאן הכסף הזה הולך?

50% תוספת שכר לחיילים, השלמת הכנסה לקשישים ל-70% משכר מינימום, הגדלת קצבאות לנכים, רפורמת נפש אחת, הורדת מכסים כמעט בכל המוצרים המיובאים לישראל. מעבר לזה, החל מהקיץ הקשישים בישראל ייסעו בתחבורה הציבורית חינם.

רק בשבוע שעבר אישרנו תוספת של מכשירי MRI ומכשירי CT לבתי חולים, אגב, בעיקר בפריפריה. אני לא שמעתי חברי כנסת מהליכוד שכל כך דואגים לבתי חולים בפריפריה מברכים על זה, אבל עזבו. לא באמת חשובה לנו הברכה שלכם. קושניר, מה עם נקודות המס של אשקלון? עוד שנייה נדבר על זה. תודה שהזכרת לי. ודבר נוסף, רק בשבוע שעבר אותם עובדים ועובדות סוציאליים קיבלו תוספת שכר של 20%. כל הבעיות האלה, כל הפתרונות האלה שהבאנו, הבאנו אותם אחרי שנים של הזנחה, שנים של מדיניות של בת יענה. אתם ראיתם את הבעיות, אבל פשוט קיבלתם החלטה מושכלת לא לטפל בהן. חשבתם שהזמן יפתור אותן, אבל הזמן רק החמיר אותן. הממשלה הזו מתפקדת רק 11 חודשים. תראו כמה דברים עשינו. ואני אגיד לכם עוד דבר: יש עוד הרבה דברים שנעשה, ואתם יכולים להמשיך ולהתאמן על סרטוני הפייסבוק שלכם וסרטוני הטיקטוק שלכם שלהם שיהיו מגניבים ושיהיו מצחיקים ותקבלו הרבה מאוד לייקים, אבל בסוף הציבור מרגיש מי באמת מסייע לו. אני עוד פעם רוצה לחזור לנושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי ומאוד מאוד כואב לי, חוק ממדים ללימודים. אני אתן לכם היסטוריה קצרה.

2016 שר הביטחון אביגדור ליברמן מונה לתפקיד והחליט לתת מלגה ללוחמי צה"ל. המלגה הזאת הייתה מבוססת על כספי תורמים. בשנה שעברה התחייבנו והבטחנו שנביא את זה בבסיס התקציב, והבאנו: 100 מיליון שקל ללוחמים ולוחמות, לחיילים בודדים, שיוכל לממן את הלימודים שלכם. פתאום נזכרתם, פתאום נזכר חבר הכנסת יואב קיש שהוא רוצה 100%. אז בוא אני אסביר גם לכם, למי שלא מבין, וגם לחיילים ולחיילות: הרי 66%

יש גם מענק שחרור שאיתו תוכלו להשלים את הלימודים, ומה שעושים פה הליכוד ובראשם יואב קיש זה סיבוב על חשבון חיילי ולוחמי צה"ל. לכן אני עדיין פונה אליכם, חברים מהאופוזיציה: החוק הזה הולך להיטיב עם מיליון אנשים בישראל,

מיליון אנשים, אז תצביעו בעד. וקטי, לגבי אשקלון, רק לפני חודש וחצי העברנו החלטת ממשלה עם תקציב של 320 מיליון שקל למיגון אשקלון. יושב-ראש המפלגה שלך ביבי נתניהו הגיע לאשקלון, הבטיח מיגון, הבטיח התאמות מס. מה הביא? הביא את צוק איתן, מה הביא? עוד רקטות. אנחנו הבאנו מיגון ונביא גם דברים נוספים. אתם תמשיכו לבלבל את המוח ואנחנו נמשיך לעבוד. תודה רבה. תצביעו בעד החוק. תודה רבה לחבר הכנסת אלכס קושניר. אבקש שקט באולם בשביל שנוכל לעבור להצבעה. על פי בקשת האופוזיציה, ההצבעה תהיה הצבעה שמית. רבותיי, אני מבקש להיכנס לאולם. נא לשמור על השקט. על מה מצביעים? אני אסביר הכול, אל תדאג. זו לא פעם ראשונה, יואב. אסביר הכול. רבותיי, שימו לב, אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 1 בקריאה שנייה, ועל פי בקשת האופוזיציה, ההצבעה תהיה הצבעה שמית. אבקש ממזכיר הכנסת לקרוא בשמות של חברי הכנסת. ההצבעה על סעיף 1, כנוסח הוועדה. בבקשה, אדוני המזכיר. נא לקרוא בשמות של חברי הכנסת. רק אדוני המזכיר, אני מציין שאין הסתייגויות לסעיף 1, אז אנחנו מצביעים על סעיף 1 כנוסח הוועדה, בבקשה, בקריאה שנייה.

משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך, בעד ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס,

משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

ענבר בזק, בעד חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן,

ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי,

רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

יואב בן צור,

נפתלי בנט, בעד אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק,

ניר ברקת, נגד יאיר גולן,

מאי גולן, נגד איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר,

צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן,

מתן כהנא, בעד עופר כסיף,

אופיר כץ,

חיים כץ, נגד ישראל כץ,

רון כץ,

יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

נעמה לזימי, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, נגד מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש,

יסמין פרידמן,

אביר קארה, בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש,

גלעד קריב,

שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב,

מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה,

מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, בעד נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן, נגד אני מבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת שנית. בבקשה, אדוני המזכיר. (קורא בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח בנימין גנץ,

משה גפני, אינו נוכח שרן

השכל, אינה נוכחת אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת עמיחי שיקלי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן,

האם יש מישהו מחברי הכנסת שטרם הצביע או שלא קראו בשמו? אין. אם כן, אבקש ממזכיר הכנסת לסכם את ההצבעה. תמה ההצבעה. ובכן, רבותיי, להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 58,

49. אני קובע כי סעיף 1, כנוסח הוועדה, אושר בקריאה שנייה. בעד,

49. אנחנו נעבור עכשיו להצבעה על הסתייגות לסעיף 2 של חברי הכנסת איימן עודה,

סמי אבו שחאדה, עאידה תומא סלימאן, אוסאמה

ההסתייגות של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף

בעד, ארבעה, נגד, 83. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו נעבור להצבעה על סעיפים 2 4, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים להצבעה, הצבעה בקריאה שנייה. סעיפים 2 4, כהצעת הוועדה, נתקבלו. בעד, 57, נגד, 48. אני קובע כי סעיפים 2 4, כנוסח הוועדה, התקבלו בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. על פי בקשת האופוזיציה ההצבעה תהיה הצבעה שמית. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שלישית של הצעת החוק כנוסח הוועדה. אני אבקש ממזכיר הכנסת לקרוא בשמות של חברי הכנסת, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה,

ניר אורבך,

ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק, בעד חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן,

ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי,

בן ברק,

איתמר בן גביר,

יואב בן צור,

נפתלי בנט,

אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק,

נגד יאיר גולן,

מאי גולן, נגד איתן גינזבורג,

יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים,

בנימין גנץ, בעד משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, נגד צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן,

מאיר כהן,

מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי,

מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש, בעד מאיר פרוש,

פרידמן,

אביר קארה, בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי,

יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסי שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד אבקש ממזכיר הכנסת לקרוא בשמות של חברי הכנסת שנית. בבקשה, אדוני המזכיר. (קורא בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח אוסאמה סעדי,

עודה, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם יש חברי כנסת שלא קראו בשמם? אם לא אז תמה ההצבעה. אני מבקש לסכם את ההצבעה.

להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 57,

49. אם כך, אני קובע כי הצעת החוק התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל,

הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק העבודה. אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 25(א) ו-43ה(א) לחוק-יסוד: הממשלה, על מינוי סגן שר ועל זיקתו לראש הממשלה. מי שתמסור את ההודעה, שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, בבקשה. מה קרה? אין לכם רוב, חברי הכנסת, בהתאם לסעיפים 25(א) ו-43ה(א) לחוק-יסוד: הממשלה, אני מתכבדת להודיע כי בהתאם לסעיף 43ה(א) לחוק-יסוד: הממשלה, החליטה הממשלה לאשר את מינויו של חבר הכנסת מתן כהנא,

גברתי השרה. רבותיי, אני מבקש שקט. אני מבקש שקט. חבר הכנסת אבוטבול, שמענו. זה מפריע. לא, אז אני מבקש שקט. בבקשה.

לסעיפים 25(א) ו-43ה(א) לחוק-יסוד: הממשלה, אני מתכבדת להודיע כי בהתאם לסעיף 43ה(א) לחוק-יסוד: הממשלה, החליטה הממשלה לאשר את מינויו של חבר הכנסת מתן כהנא, המתמנה על ידי ראש הממשלה וממלא מקום השר לשירותי דת לסגן שר במשרד לשירותי דת. זיקתו של סגן השר תהיה לראש הממשלה. רגע, סגן שר או שר?

סגן שר. שיהיה לו בהצלחה, בשם כולנו. בוז. אני מבקש לא לעמוד. תשבו, בבקשה. אנחנו נעבור עכשיו להצהרת אמונים של סגן השר חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. בוז. בואו נצא,

בושה, רק שנייה, אדוני חבר הכנסת מתן כהנא, רק שנייה, אני מבקש חצי דקה.

בושה, איפה יום טוב? איפה יום טוב? רבותיי, אנחנו לא נתחיל עד שלא יהיה שקט. אין בעיה, נחכה עד שאתם תירגעו קצת. מפקד טייסת קרב, בושה. תיתנו לחבר הכנסת להצהיר אמונים. חברת הכנסת שטרית, שמענו, שמעו. לוחם בסיירת מטכ"ל. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה לשבת. חבר הכנסת פינדרוס, אתה לא חייב להיות אם אתה לא רוצה לשמוע אותו. כל הצהרה של איש ימינה זה שקר, פינדרוס, לך לבג"ץ. בבקשה, בבקשה,

הנורבגים, יש לכם ייצוג של ההסתדרות? אני מתן כהנא, בן אליה ואורה, ייבדלו לחיים, מתחייב

מי שרוצה לברך את סגן השר, אפשר לעשות את זה גם לא במליאה. אתם מוזמנים לצאת החוצה ולברך אותו, אנחנו נמתין כמה שניות ונעבור לסעיף הבא בסדר-היום. רבותיי, הברכות שאתם שומעים, אפשר גם לברך אותו. שומעים את הברכות, אתם מוזמנים לעשות את זה גם מחוץ לאולם המליאה. ההתרגשות היא מובנת לגמרי. אפשר לעבור לסעיף הבא? אפשר? אני שומע את ההתרגשות, ולכן אתן כמה שניות להתרגשות הזאת להמשיך.

אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 135), התשפ"ב 2022, בקריאה שנייה,

סליחה, טעות שלי, זה ירד מסדר-היום. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום,

התשפ"ב 2022, לקריאה ראשונה. תציג את החוק שרת הפנים אילת שקד,

את החוק הזה הבאתי בשביל הפטור מהוויזות. כדי לקבל פטור מוויזות מארצות הברית, למה הורדת שלילת אזרחות למחבלים?

חוק שני זה PNR, וחוק שלישי זה חוק מרשם פלילי. מה עם ההרחבה של הבדואים? מה עם ההרחבה של

זה חוק שמאפשר לישראל, לרשות האוכלוסין וההגירה, לקבל מידע מחברות התעופה לפני שהנוסעים מגיעים לארץ. מה נתת לטיבי?

מה עם שלילת אזרחות למחבלים, אז כל מי שרוצה פטור מוויזה מוזמן לתמוך בחוק.

רק שנייה. חבר הכנסת כץ,

מה טיבי נתן לך בשביל זה? אני מבקש לתת לי את רשימת הדוברים בקריאה הראשונה, ואז אני אוכל גם להזמין. אוקיי. אם כן, אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. הדובר הראשון, חבר הכנסת אמיר אוחנה, נמצא? אמיר? מוותר, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, מוותר, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר כץ,

יש לך הזדמנות, במקום לצעוק מהכיסא תעלה, לא רוצה, מוותר, חבר הכנסת יעקב אשר, מוותר, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה. אדוני יושב-הראש,

חבר הכנסת סמוטריץ',

שוב, אני חוזר ומבקש, אנחנו צריכים להחליף את הכותרת של החוק, מייד מטפלים בזה. אנחנו גם נפתור את הסוגיה של ההתנגדות של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואני מייד אתן לך לדבר. התנגדות למה? מסתבר שהבטיחו לה והיא רצתה להתנגד,

אדוני, שלוש דקות לרשותך. חברים, אני עליתי רק כדי להסביר לעם ישראל, סדר את המיקרופון, לא שומעים. לא שומעים? חיים, זה עניין של גיל? עכשיו טוב? אני עליתי, חברים, רק כדי להסביר לעם ישראל את מה שכולנו יודעים. אילת שקד עמדה כאן כמו, התחבאה ככה באיזו מבוכה, אמרה משפט וחצי וברחה. אתם יודעים למה אילת ברחה?

מכיוון שהיא יודעת שזה כבר שבוע שני שאיימן עודה ואחמד טיבי ועופר כסיף, זה שמרביץ לשוטרים, מנהלים את הקואליציה. מכיוון שהיא התחננה על הברכיים לאחמד טיבי שיאפשר לה להעביר את החוק הזה ואת החוק הבא, של התמ"א 38, והיא משלמת במזומן. והינה עוד הבטחה של חסרי החוליות וחסרי האחריות וחסרי הקווים האדומים שפעם קראו להם ימינה, שמתאדה ונעלמת. עכשיו זה כבר לא רק התנועה האסלאמית, זה אפילו לא קביים. הרשימה המשותפת מחזיקה את הממשלה הזו: מה שאיימן עודה מאפשר להעלות, עולה, מה שאיימן עודה לא מאפשר להעלות, לא עולה. וידע כל עם ישראל, זאת ממשלה שנשענת עכשיו אקטיבית, יום-יום, שעה-שעה, חוק-חוק, על אויבי ישראל,

אנחנו אומרים את זה כבר שנה עם התנועה האסלאמית, אבל היום המשותפת. ומה שוות כל ההבטחות של אילת?

גורנישט, מישהו רוצה להוסיף לי עוד איזו שפה?

ולכן אילת ברחה, מכיוון שאין לה אומץ להישיר מבט אל המציאות ולציבור הישראלי ולהודות שהיא עמדה כאן על הפודיום הזה והציגה את הצעת החוק הזו רק אחרי שהיא קיבלה אישור מהרשימה המשותפת. והציבור הישראלי צריך לראות את זה ולהבין את זה. וזו עוד סיבה שהממשלה המופקרת הזאת תיפול הכי מהר שאפשר. תודה רבה לחבר הכנסת סמוטריץ'. הדוברת הבאה, לימור מגן תלם, אינה נוכחת, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, סמי, אתה רוצה לדבר?

חבר הכנסת עמיחי שיקלי, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב מרגי, מוותר, חבר הכנסת אוריאל בוסו, מוותר, חבר הכנסת אורי מקלב, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל וולדיגר,

חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה. אני אוסיף לו חצי דקה על הבדיחה שלך, בסדר? חצי דקה יספר את הבדיחה, שכולנו נשמע את הבדיחה. הוא אומר שהתחלת לספר בדיחה ולא השלמת, אז אמרתי שאני אוסיף לך חצי דקה. בין כה וכה,

לברך את סגן השר, לא לשכוח. קודם כול, אני מברך באמת את סגן השר, שר הדתות, על כך שהוא הסכים לרדת משר לסגן שר, למה? בגלל שג'וב טוב כלפון עלה להר הבית ומנסור עבאס לא אהב את זה, איך יהודי מטמא ברגליו הטמאות את הר הבית, איך? ולכן הוא נסע לירדן, המלך אמר לו: תקשיב, תעיף את ג'וב טוב כלפון. הבן אדם מעולם לא הצביע איתנו בליכוד, לא התכוון. אני אגיד גם יותר מזה, צביעות וטיפשות. תראה איזה ראש ממשלה, גם טיפש. הרי בסופו של דבר, אם הוא היה פועל נגדך, באותו רגע גם היית מזיז אותו. מה הבעיה? למה להזיז אותו מלכתחילה? זה תמיד מזכיר לי את הבדיחה שיום אחד ברוסיה החליטו לעשות עוצר.

מ-19:00, מי שהולך ברחוב, יורים בו. יום אחד שני זקיפים הולכים ומסיירים. בשעה 18:30 מישהו מרים את הנשק, יורה במישהו,

חבר שלו אומר לו: אבל אחי, יש לו עוד חצי שעה, הוא אומר: אני יודע איפה הוא גר, הוא לא יגיע בזמן הביתה. זה מה שקורה פה. הם פיטרו את ג'וב טוב עוד לפני שהוא עשה משהו. עכשיו, בוא תקשיב טוב, מר בנט, תראה כמה טיפש אתה. הרי מחר יתפטר לך מישהו, אתה עכשיו מחזיר את ג'וב טוב, שכולו טעון, למה פיטרת אותו מהעבודה. אתה שכנעת אותו פה לבוא, לעזוב את העבודה שלו ולבוא לכאן, עכשיו פיטרת אותו על לא עוול בכפו.

בגלל שעלה להר הבית ולא בא טוב למנסור עבאס. מנסור עבאס לא אוהב יהודים עולים להר הבית. לך תספר למנסור עבאס, איך הוא אמר קודם? הרמב"ם אמר. אמרתי לו, אז בוא נלך קצת אחורה מהרמב"ם. נתקעת ברמב"ם? הרמב"ם זה בערך ב-1000 לספירה, בוא נלך קצת, עוד 1,500 שנה אחורה, 2,000 שנה.

בית המקדש היה בהר הבית. על זה אין מחלוקת. אם יש על זה מחלוקת, אנחנו בכלל בבעיה היסטורית איתכם. אתם בבעיה. אתם יודעים למה היהודים לא עולים להר הבית? חבר הכנסת גנאים, אני אסביר לך: בגלל שהמקום כל כך קדוש ליהודים, אסור להם לעלות להר הבית. בגלל שהוא כל כך קדוש. אנחנו מטמאים את הר הבית ברגלינו המטונפות? אתם לא מתביישים? אני שומע אתכם ואני מתחלחל. אני שומע את ראש הממשלה הירדני מדבר אלינו כך, ועוד מבקש מים, מבקשים טובות. הרי מדינת ישראל לא קיימת, הממלכה ההאשמית לא קיימת, המשפחה הזו נמחקת מזמן. אבל ככה זה. אתם משפילים את היהודים בממשלה הזאת כמה שאתם רוצים. מנסור עבאס החליט שג'וב טוב כלפון לא יהיה בתפקיד, אז יש פה פחות חבר כנסת יהודי בתפקיד, שעלה להר הבית.

ואם מחר הוא יחליט שרם בן ברק לא יהיה, אז רם בן ברק לא יהיה. הכול בשם השיירה. העיקר שהשיירה מרעננה תמשיך לעלות. זה מה שמעניין אותם. אתה מבין את הבושה? וקרא לו, מתי? בערב שבת. בערב שבת הוא נתן לו את המתנה היקרה, הדהים אותו, אמר לו: אחי, אתה הולך, היית טוב. הוא אומר לו: אבל למה? מה עשיתי? הוא אומר לו: לא עשית, מזל שלך שגם לא עשית, ועכשיו אנחנו נסדר לך קונסוליה, נסדר לך,

שלך כבר תפוס, אולי משהו אחר. נראה כבר. אבל אנחנו לא יכולים לריב עם מנסור. תראו את הבושה והחרפה. ראש התנועה האסלאמית במדינת ישראל, שנמצאת מחוץ לחוק בכל מקום בעולם, קובע מי יהיה, תודה רבה, חבר הכנסת אמסלם. כאן חבר כנסת בתוך כנסת ישראל. בושה וכלימה. תודה רבה לחבר הכנסת אמסלם. הדובר הבא, חבר הכנסת רוטמן, אינו נוכח, חברת הכנסת קרן ברק, מוותרת, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח,

הכנסת דסטה גדי יברקן, מוותר, חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח, חבר הכנסת משה אבוטבול,

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, בבקשה. תודה, אדוני יושב-ראש הכנסת. שלוש דקות. קודם כול, אני חייב להגיד שזה מחזה נדיר שבקריאה ראשונה כל האופוזיציה יושבת ומקשיבה לכל הדוברים. מי שלא מנצל את זה פשוט מפסיד. שלוש דקות, בבקשה. יש לי הערונת קטנטונת, אדוני היושב-ראש, פשוט נפתלי כעס היום על איתמר בן גביר מכיוון שלאיתמר בן גביר,

אין זכות לחוות את דעתו כי הוא לא היה לוחם. לא נעים לי לסכסך בין חברי הקואליציה, אבל אני תוהה האם החליפי, אשר עומד כאן ומכבד אותנו בנוכחותו, איזו היסטוריה של לוחם הייתה לו, מלבד מלחמות מהדקים בתוך המשרד, או איזו היסטוריה של לוחמת הייתה לשרת התחבורה מרב מיכאלי בגלי צה"ל. והכי הייתי רוצה לדעת, איזו היסטוריה של לוחם הייתה למנסור עבאס. האם אנחנו יודעים באיזו סיירת בצה"ל מנסור האחים המוסלמים עבאס, זה שמנהל אותנו כרגע, איזו היסטוריה של לוחם הייתה לו? ובכלל, אם רק להיות לוחם, אלחרומי נפל בקרב. אלחרומי נפל בקרב, זה נכון, אני מחריגה אותו. אני מחריגה אותו. איזו היסטוריה של לוחם הייתה לכל הנשים בישראל? רובנו לא לוחמות. אז אני מניחה שעל פי ראש הממשלה המיזוגן שלנו, גם לנשים,

חזרה למטבח, אסור לכן לחוות דעה כי לא הייתן לוחמות. ורופאים,

וגינקולוגים, ואונקולוגים, וגננות, ומורים, לאף אחד אין זכות לחוות דעה למעט נפתלי הלוחם. אממה, הלוחם הדגול הזה לא מסוגל להגיע ללוויות, לא מסוגל להגיע לניחום אבלים, כי עם ישראל מקיא אותו מתוכו ולא יכול לסבול את הנוכחות שלו.

אז לפני שהוא מחלק, לפני שהנוכל שמכר את המדינה בגלל התשוקה האובססיבית שלו להיות ראש ממשלה no matter what מחלק ציונים לאחד כמו איתמר בן גביר, אנא טול קורה מבין עיניך. נקעה נפשנו ממך.

תודה רבה לחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן.

אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ביטון, מוותר, חבר הכנסת אלי כהן, מוותר, חבר הכנסת יעקב ליצמן,

חברת הכנסת מירי רגב, אינה נוכחת. חבר הכנסת אבי מעוז,

שלוש דקות לרשותך,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להיפרד כראוי מידידנו חבר הכנסת לשעבר יום טוב כלפון.

אני רוצה כמה מילות נחמה. חבר כנסת זה תואר שאדם נפרד ממנו אם הוא מחליט לעזוב את החיים הפוליטיים, או כמו במקרה שלך, אם מישהו אחר מחליט שהוא צריך לעזוב את תפקידו. אבל יש נחמה, התואר חבר כנסת לשעבר נשאר איתך עד 120. אני רוצה להתייחס לדברים שאמרת היום בערוץ 12. אמרת שהיית בהלם כשבנט הדיח אותך מהכנסת, בניגוד, כמובן, לטענת סגן השר כהנא, שטען שבכלל לא הודחת. אמרת גם שנפגעת, כי לא ערקת ולא התכוונת לערוק. לא ציפית לזה,

לתת את כל-כולך למשימה. הופתעת. ניסית לבדוק אם יש סיבה אחרת שאתה לא יודע עליה, אבל בנט אמר שלא, ושאתה האחרון שיכול להיות מועמד לעריקה. הוא אמר לך שזה לא מכוון אליך אישית. זה אכן כואב, יום טוב, כי הפעם גם אתה נפגעת מאותה גישה שלפני שנה פגעה בעם ישראל, זאת שבשמה מותר לבגוד בתומכים, להפנות להם עורף, כי הכול כשר לטובת המטרה של קידום אישי אינטרסנטי. אומרים שממילא לא היה לך מה לעשות, כי גם אם היית מצביע נגד הקואליציה היו מדיחים אותך מייד, אבל זה לא מדויק. לו היית מצביע פעם אחת על הערכים שבשמם נבחרת לכנסת, אכן כנראה היו מדיחים אותך מייד, אבל אז זאת הייתה הדחה מתוך הכרעה שהיית שלם עימה. היית זוכה בתהילת עולם. היית קונה עולמך בשעה אחת. היינו יכולים לומר לך: אשריך שנתפסת על דברי תורה. עכשיו, כשעשו לך נוהל כיפה אדומה, נותרת עם תחושת הפגיעה, עם הכאב, עם התואר "חבר הכנסת לשעבר". צר לי עליך. ואני פונה מכאן לידידי חבר הכנסת ניר אורבך: אותך הם כנראה לא יכולים להדיח. בידך הבחירה אם להמשיך להיות שייך לאותה דרך של מרמה והפרת אמונים, ציניות, אנטי-יהדות, אנטי-ציונות ואנטי-לאומיות, דרך של חיבור ושיתוף פעולה עם אויבינו ועם אחינו שמבקשים להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, או לקום כמו אריה ולהיות נאמן לערכים שעליהם גדלת, שבשמם פעלת לאורך כל השנים ושבזכותם נכנסת לכנסת.

ידידי, קום ועשה מעשה והפל כבר את הממשלה הרעה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת אבי מעוז. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, מוותרת, חבר הכנסת יואב קיש, מוותר. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס למופע של צביעות. מופע של צביעות. בוקר אחד אני יוצא מבית הכנסת, ניגש אליי מישהו ואומר לי: אתה יודע שפתחת היום את החדשות ב-07:00? יש שדרן ב"כאן" שקוראים לו אריה גולן, לא יודע אם אתה מכיר אותו, יש כזה שדרן. הוא אומר לי: פתחת את מהדורת החדשות. אני שואל אותו מה היה,

השגתי הקלטה עד 09:30. אני שומע בהקלטה כך: אריה גולן מדבר על

היה צריך למנות את מנסור, הוא הכי דתי בממשלה הזאת. לצערנו הרב, מינו מישהו פחות. אבל אני תקפתי אותו יום קודם בוועדה של שיקלי, והוא פותח את החדשות והוא מזועזע. הוא לוקח את החיים שלי, כמה שירתי בצה"ל, כמה הוא שירת בצה"ל, מה אני עשיתי בגיל זה, מה הוא עשה בגיל זה, ואיך אני מעז לתקוף אותו? הוא היה טייס, אני הייתי שלב-בי"תניק, הייתי בחטיבה המרחבית, הוא היה זה, ואיך אני מעז לתקוף אותו? אז אני מתחיל לשפשף ואני נזכר. הגולן הזה שירת, למיטב ידיעתי, בגלי צה"ל. הוא עומד במשך עשור ותוקף איזה מישהו שהיה פה ראש ממשלה ושירת בסיירת גולני, זאת אומרת, איך המדד?

אבל אתם יודעים מה, על הצביעות שלו אני אדבר בהזדמנות. דיברו על זה שקוראים לראש ממשלה "נוכל". אני זוכר קודמים שקראו למישהו אחר שהיה ראש ממשלה פה "נוכל", אבל בסדר. יש אחת, יש עיתון לאנשים חשובים, חושבים, חשובים כאלה.

דינה זילבר, שכשהייתה סגנית היועצת המשפטית לממשלה, דאגה שלנשים דתיות לא יהיה איפה לשחות, לנשים דתיות לא יהיה איך ללכת לאירועים, עשתה הכול, אבל היא כתבה מאמר על זה שאני דיברתי בצורה לא יפה על בית המשפט העליון וזה נורא ואיום. אני היום רואה שסגן ניצב במשטרת ישראל אומר שצריך לגדוע ידיים, לא מישאל חשין, שהוא מורם מעם, שאמר שצריך לגדוע ידיים, הוא מורם מעם,

סגן ניצב במשטרה, שהוא לא מורם מעם, הוא שוטר, אומר שצריך לגדוע ידיים.

אולי באתר בהארץ יש מאמר על אלימות, אין כלום. ניסיתי בעוד מקומות, אין כלום.

צביעות, אתם יכולים למכור את זה בפייסבוק, יכולים למכור את זה בטלוויזיה. איך ההוא אמר קודם, אלכס קושניר? העם לא קונה את זה. צאו לרחוב ותראו מה העם חושב. תלכו הביתה.

תודה רבה לחבר הכנסת פינדרוס. חברת הכנסת קטי שטרית, מוותרת, חבר הכנסת מולא, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח. חברת הכנסת אורלי אבקסיס,

הדובר הבא זה חבר הכנסת קרעי. אם הוא פה, אז תודיעו לו. בבקשה, שלוש דקות, גברתי. תודה רבה לך, אדוני היושב בראש. אני עליתי בעיקר מאחר שיש לי ילדים צעירים בבית שיושבים, ובהם גם מישהו ככה, עכשיו הם צופים בערוץ הכנסת? שנמצאים וצריכים ללמוד אזרחות. היום הייתה פה טעות והטעיה מכוונת על ידי ראש הממשלה, אז אני רוצה לעשות שיעור מאוד מאוד קצר באזרחות לפני שהשרה תבטל גם את לימודי האזרחות אחרי ביטול הבחינות בתנ"ך, בהיסטוריה, בתולדות עם ישראל. אז להסביר משהו קטן לראש הממשלה בנט, שכנראה לא למד על שיטת המשטר: קואליציה עושה הסכמים עם חבריה, אופוזיציה לא. כאשר בנט מסתכל על ביבי ואומר לו: החברים, השותפים שלך באופוזיציה, זה טיבי ואחרים, תגידו לי אתם: איפה טיבי? איפה סמי אבו שחאדה? איפה עאידה תומא סלימאן? נכון. ועם מי הם מצביעים? עם הקואליציה. עכשיו תסבירו לי, סליחה, יש לי זכות דיבור. בשבוע שעבר איימן עודה יושב באולפן טלוויזיה ואומר: כל הצבעה, עשרות מיליונים. אני צפיתי את הסיטואציה ההזויה הזאת שמדינת ישראל כולה תלויה במפלגות שלא מאמינות בזכותנו על הארץ הזאת, תלויה בהצבעות ואמורה לשלם, כי אחרת אין לה רוב. והם פונים ברוב חוצפתם לאופוזיציה ואומרים שאנחנו עושים דילים באופוזיציה?

למי שלומד לבחינת בגרות באזרחות, חבר הכנסת שחאדה, בבקשה. באופוזיציה לא עושים הסכמים. קואליציה עושה הסכמים קואליציוניים. סמי, אתה ויתרת על זכות הדיבור שלך.

היית יכול לעלות ולדבר. אני אוסיף לך.

אדוני היושב ראש, תודה. ויתרת על זכות הדיבור שלך, ועכשיו אתה מפריע. אתה היית צריך לדבר, היו לך שלוש דקות. קראתי בשמך, ויתרת, אז תן בבקשה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס לסיים את דבריה.

את האירועים האלה אני צפיתי, ומנעתי בכל כוחי. לא האמנתי בחלומות שלי שאותם אדריכלים, הינה, נמצא פה החליפי, יש כאלה שיקראו לזה הרזרבי, שבעבר ביטל כשר אוצר את הפיקוח על מוצרים בסיסיים והכניס את השמנת המתוקה, מרי אנטואנט של הפוליטיקה הישראלית. היום עוד פעם הפיקוח על הלחם האחיד יורד. ראינו את עליית המחירים. אתם מנותקים, אבל יתרה מזו, לבלבל את הציבור ולחשוב שבאופוזיציה יש הסכמים אופוזיציוניים,

האופוזיציה נקלעה לסיטואציה שהיא לא מרכיבה את הממשלה, אז גם אין לה השפעה על המדיניות. ראש ממשלה שעל כל הצבעה צריך לשלם למפלגות האנטי-ציוניות, שחושבות שהמדינה הזו לא שלנו וזה זמני עד שהם יעיפו אותנו מכאן לים, אני באה ואני אומרת: מי שמשתף פעולה זה הקואליציה. אני עצרתי את זה, הילדה מבית שאן, כשאתם, הגיבורים, הלוחמים הגדולים, התרפסתם. ימינה? אני אגיד לכם, הם פוסט-ימינה.

השם החדש שלהם. תקשיבו לי טוב, זה ימין שהיה, אין ימין בממשלה הזו, זה פוסט-ימין. וכשאנחנו מסתכלים, תתביישו לכם. כי כל הצבעה פה עולה עשרות מיליונים, אבל לגבי ממדים ללימודים קיצצתם בחצי את התוכניות שלנו, ביותר מחצי, וגם כשאתם מחזירים את זה, אתם מחזירים את זה אחרי שהורדתם, כי צריך לתת לשותפים ולאיימן עודה בכל הצבעה עשרות מיליונים.

תיתנו לחיילים 100% תראו איך אנחנו תומכים.

תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. הדובר הבא שלמה קרעי, אינו נוכח.

איך פספסתי את חבר הכנסת קרעי. בבקשה. שלוש דקות, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, באמת, יכלה הזמן ולא יכלו המילים שנוכל לתאר את הנוכלות ואת החובבנות, את הכישלונות ואת המחדלים. אבל יש כאן משהו ממש טרי, מעכשיו. גיא זוהר פרסם תחקיר. כולנו שמענו את ראשי המדינה, שר הביטחון וראש הממשלה. המדינה בוערת, לכו תראו מה קורה בירושלים הלילה, פיגועים, גל טרור,

לך תסתכל במקום לשבת פה ולבזבז את הזמן. ומה עושים ראש הממשלה וגנץ? גנץ מתבכיין שהוא לא מקבל מספיק קרדיט כי בנט מתייחס אליו כמו לשר הרווחה. עזבו ששר הרווחה הוא השר הכי טוב בממשלה הזו, אבל מה אומר לו בנט, אותו נוכל שרימה מאות אלפי בוחרים שלו? הוא אומר לו: אני מציע לך, שר הביטחון, ללכת לעמוד הפייסבוק שלי, ותראה שם כמה אני מפרגן לך. אז אנשים נורמליים, שפויים, כשראש הממשלה שלהם אומר דבר כזה, מה אתם מבינים? שעמוד הפייסבוק של ראש הממשלה, נכון, יבגני, מלא בשירוֹת ותשבחות על שר הביטחון שלו, כל העמוד, יום-יום,

צוהריים וערב, הלל לשר הביטחון. אבל גיא זוהר בדק את העניין. מישהו רוצה לנחש כמה פרגונים גנץ קיבל בעמוד הפייסבוק של בנט מאז ינואר השנה, חמישה חודשים כבר? כמה, מישהו יכול לנחש? שבעה.

פעם אחת, במקרה. הוא עבר כאן חודש-חודש: אפס במאי, אפס באפריל, או אחד באפריל, אפס או אחד במרץ. אפריל זה בלוף. אפריל זה בלוף, כנראה, מ-1 באפריל. פעם אחת בחמישה חודשים פרגן ראש הממשלה לשר הביטחון שלו, והוא עוד אומר לו: לך לעמוד הפייסבוק שלי ותראה כמה פעמים זה קרה. איך אפשר להאמין לנוכל כזה? הנוכלות, השקר, הרמאות, הפכו להיות לחם חוקו, לחם חוקה של הממשלה הזו. אזרחי ישראל כבר לא מאמינים לכם. אזרחי ישראל אומרים לכם: די, אתם לא שולטים, אין לכם רוב בכנסת. כדי להעביר כאן משהו אתם חייבים את המשותפת. בלי המשותפת אתם לא מסוגלים לעשות כלום. השקרים שלכם נמאסו עלינו. לכו הביתה. אנחנו נתקן, נמשיך מכאן. תודה רבה לחבר הכנסת שלמה קרעי. הדובר הבא, חבר הכנסת יואב גלנט, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, במסגרת החוק, שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אני חשבתי שאני אקבל את הזמן שלי לתגובה על הדברים שנאמרו על הדוכן הזה על ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר. האמת, חשבתי לי כמה רגעים והחלטתי שאני אפילו לא רוצה להגיב,

זה כל כך צבוע כשמישהו שאפילו לא מוכן להגיד שהוא מצטער על זה שעיתונאית שמילאה את תפקידה, כאשר בכל העולם יודעים מה זה הגנה על עיתונאים שעושים את תפקידם, היא לא מוכנה להגיד אפילו שהיא מצטערת, שלא תטיף לי מוסר, ואני לא אקשיב למה שנאמר, ואני לא צריכה אפילו להבהיר את העמדה שלי בעניינים האלה. העמדה שלי מאוד ברורה. אם מישהו רוצה לקבל קצת אהדה בציבור הפשיסטי שהוא שייך אליו, שיעשה את זה רחוק ממני, לא על חשבוני ולא על חשבון הדברים. ומי שלא מבין במוסר, במזרח התיכון מתנהגים כמו במזרח התיכון. ובמזרח התיכון, כאשר רוצחים יהודים, אז, העיתונאית, תודה. תודה, חבר הכנסת כץ.

אז אני מבינה שכנראה יש רוב לגישה הלא-מוסרית. בדיוק ככה דיברתי בדברים שלי בנאום הקודם דיברתי על עצם העובדה שאי-אפשר להבין איך לא מזדעזעים למראה של שוטרים שמנסים להפיל ארון, ולא מרגישים כלום כשאדם נרצח. שלא יטיפו לי.

אני ידעתי טוב מאוד לקבל את העמדה המוסרית על רצח או על הרג אזרחים חפים מפשע. מי שרוצה לנקוט עמדות פשיסטיות, שיעשה את זה רחוק ממני ולא יטיף לי מוסר. תחפשו איפה המוסר שלכם, אל תדברו עלינו. אנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדות שלנו. שלנו, באלעד, בבני ברק.

חבל שדווקא מיהודים יוצאים דברים כאלה. כנראה אתם לא לומדים מההיסטוריה. לכי לסוריה, לומדים מההיסטוריה. חבר הכנסת בן גביר, תודה. תודה.

תודה, חבר הכנסת בן גביר.

ואני רוצה להתייחס לחוק הזה. הסבירו לנו שזה חוק שמתייחס בעיקר למתן ויזות לארצות הברית, לאי-צורך במתן ויזות. תקראו את החוק טוב מאוד. החוק נותן סמכויות נרחבות למדינה בעניין חופש התנועה של האזרחים. אנשים שיש להם עיכוב יציאה מהארץ, יש בעמדת הדרכונים את ההודעה ויכולים לעכב את היציאה שלהם. למה כלי טיס או כלי שיט צריכים להודיע מראש למדינה מי נוסע עליהם ומי מגיע איתם לארץ? בשביל זה יש רשות בנמל התעופה, שבודקת דרכונים, מאשרת ויזות או מאשרת יציאה מהארץ. הסמכות הגורפת הזו היא פגיעה אנושה בזכויות אזרחים ואנשים בצורה הבסיסית ביותר, ולכן אנחנו נתנגד לחוק הזה. היא מדברת ברבים.

תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. הדובר הבא, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל כץ,

חברת הכנסת שטרית,

חבר הכנסת יריב לוין, אינו נוכח. חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה, ואחרון הדוברים אחריה, חבר הכנסת אופיר כץ. עאידה, את יודעת את התשובה. חבר הכנסת כץ, אתה רוצה להמשיך? אתה יכול לצאת ולדבר, לשתות קפה, להחליף עם חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן חוויות, אבל לא להפריע לחברת הכנסת סטרוק. בבקשה, שלוש דקות, גברתי.

ערב טוב, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בהקראה של הדוח הסודי, דוח קעטבי. דוח קעטבי, ועדת קעטבי, שמינה חברנו גלעד ארדן כשהוא היה שר לביטחון פנים, סקרה את הפינוקים ואת תנאי הכליאה המזעזעים של המחבלים בבתי הכלא. ואני השגתי את הדוח הזה. הקראתי כבר חלקים ממנו, ואני אמשיך להקריא כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. דוח קעטבי סוקר את מוסד הדובר שקיים בבתי הכלא של מחבלים. והוא אומר כך: לא קיימות הנחיות באשר לפרופיל של הדובר שנבחר, אדוני היושב-ראש. לא קיימות הנחיות, ולכן מתמנים על פי רוב לתפקיד הדובר סמלי טרור מובהקים. למשל האסיר עבאס אל-סייד, מתכנן הפיגועים בשנת 2002 במלון פארק בנתניה ובקניון השרון בנתניה, שפוט ל-35 מאסרי עולם, והוא משמש כדובר. אומרת הוועדה, ועדת קעטבי, שמוסד הדובר הוא כלי מרכזי בידי ארגוני הטרור, והוא משמש לטשטוש גבולות בין אנשי הסגל, בין אנשי השב"ס, הסוהרים, לבין הדוברים, והיא מצטטת דברים שנאמרו לה על ידי סוהרים בבתי הכלא. אומרים הסוהרים כך, שימו לב: בפנים אנחנו לא שולטים, אין לנו גישה לדבר עם כל אסיר, הדובר בשבילי הוא מעין הגנה, אני מרגיש כאילו אני נכנס אליו הביתה, אומר סוהר אחר. אני מסכים שהאסירים הם למעשה עצמאים. סוהר אחר אומר: זו מדינה בתוך מדינה. סוהר נוסף אומר לוועדת קעטבי: האסירים הביטחוניים למעשה מנהלים את עצמם. וסוהר נוסף אומר לוועדה: האסירים שולטים מבפנים. ממצאי הוועדה מלמדים כי השליטה בהיבטים שונים, ויש לומר אף מרכזיים, על אורח החיים של האסירים הביטחוניים מצויה לחלוטין בידי ארגוני הטרור. לדעת הוועדה הממצאים המתוארים אינם עולים בקנה אחד עם התכליות והמטרות של תנאי המאסר של אסירים בכלל ואסירים ביטחוניים בפרט, ותוצאתם דה פקטו היא אפליה לטובה של האסירים הביטחוניים לעומת אסירים פליליים, אפליה שאין לה הצדקה. תגידו, אנחנו השתגענו? למה הפלתם את חוק איסור פינוק מחבלים? יש לכם דוח של ועדה ממשלתית רשמית שקובעת שהדוח הזה הוא צודק, הוא הכרחי. החוק הזה הוא חוק חיוני, הוא חוק מציל חיים. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת אורית סטרוק. הדובר הבא, חבר הכנסת אופיר כץ, אחרון הדוברים, בבקשה.

אני רוצה להמשיך את הקו של סמוטריץ'. הוא סיפר לנו למה אילת שקד בעצם מלמלה פה משהו וברחה. אז אני אגיד לכם. מנהלת הסיעה שלך מפריעה לך לדבר. בחודש אוגוסט, כשאורית סטרוק ואבי דיכטר העלו את החוק לשלילת אזרחות והקואליציה הפילה את החוק הזה, אמרה אז אילת שקד: יש הרבה היגיון בכך שמחבל שנמצא בכלא הישראלי ומקבל כסף מהרשות הפלסטינית לא יהיה אזרח ישראלי. החוק הזה טוב והוא צריך לעבור. לאחר הפיגוע בבאר שבע, שבו נשחטו ארבעה ישראלים על ידי ערבי ישראלי, מה אמרה אז אילת שקד? אין פשרות במלחמה בטרור. תזכיר החוק לביטול אזרחות ותושבות של רוצחים הוא התשובה ההולמת לפיגוע הנורא השבוע בבאר שבע. לפני שבוע פורסם בישראל היום שהמשפחות השכולות מוחות על כך שהחוק לשלילת אזרחות לא מקודם. מה הייתה אז התגובה של אילת שקד לכתבה?

הכול אני מצטט. תגובת לשכת אילת שקד, את זה היא אמרה בשבוע שעבר: החוק בניסוח ויעלה להצבעה בעוד שבוע. בשבוע שעבר היא אמרה את זה. והיום אנחנו רואים כותרת חדשה: שקד נסוגה מחוק שלילת אזרחות ממחבלים. אתם מבינים? אתם מבינים כמה מנסור עבאס והרשימה המשותפת שולטים בממשלה הזאת? שקד התחייבה בפני אזרחי ישראל, בפני המשפחות השכולות, היא הבטיחה להם שהיא תקדם את החוק הזה. ועכשיו היא מגיעה עם איזה טיעון משפטי: אי-אפשר לקדם את החוק הזה, המשפטנים לא מאפשרים לי. איזו בושה. איזה ביזיון. במקום לחבק ולתמוך במשפחות השכולות יש לה משפחות חדשות,

תודה רבה לחבר הכנסת אופיר כץ. מי שתסכם את החוק היא השרה יפעת שאשא ביטון,

במקום שר הפנים. למה שאשא ביטון ולא שרת הפנים? ככה.

בבקשה, גברתי. למה לא השרה שקד? היא מתביישת? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השרה שקד הציגה את החוק והסבירה שזה חלק מהתהליך של ביטול הצורך בוויזה לשם כניסה לארצות הברית, ואנחנו צריכים להעביר שלושה חוקים. זה הראשון שבהם. אבל אני אנצל את הזמן כאן כדי לספר קצת על התהליכים ועל הרפורמה שאנחנו מקדמים במשרד החינוך. נשאלתי כאן לא מעט שאלות. יש הרבה מאוד סקרנות. אז אני קודם כול מוכרחה לומר שאני מאוד שמחה שסוף-סוף מדברים חינוך, שיש עניין בתהליכים חינוכיים, מי בעד, מי נגד. יש דעות לכאן ולכאן.

גם לא כולם באמת מכירים עד הסוף את הרפורמה, וזו הזדמנות מצוינת לבוא ולספר עליה. אז הרפורמה שאנחנו עושים בבגרויות בעצם מביאה את מערכת החינוך סוף-סוף לאן שדיברו, למקום שעליו דיברו כל כך הרבה שנים, למאה ה-21. ומה אנחנו בעצם דיברנו כשדיברנו על החינוך במאה ה-21? דיברנו על כך שתפקיד המורה משתנה, שהוא כבר לא מקנה ידע, שהוא מלווה את תהליכי הלמידה. דיברנו על רכישת מיומנויות של למידה שיתופית, של יכולת לאסוף מידע, לארגן מידע, להביע אותו בכתב, להביע אותו בעל פה, פרזנטציות, לשאול שאלות, לחקור, כל כך הרבה דברים שדיברנו ודיברנו ודיברנו בהם ולא הצלחנו להביא אותם לתוך המערכת, ככל שאנחנו מדברים על החטיבה העליונה, משום שמשרד החינוך לא שינה את שיטת הבגרות במשך עשרות שנים, פשוט עשרות שנים. ואנחנו יודעים שכשבקצה לא משנים את השיטה, כל המערכת למטה מושפעת מכך. אז אנחנו רואים בשנים האחרונות הרבה מאוד יוזמות חינוכיות פנטסטיות של מחנכים ושל מורים, שכל כך רוצים לבוא ולהגשים את החלום ואת החזון החינוכי שלהם. והם עושים את זה בעיקר בחטיבות הביניים, חלקם גם בבתי הספר היסודיים. אבל כשמגיעים לתיכון, לכיתה י', כל החדשנות פסה, מתנערים מכל מה שחלמנו ונכנסים לתוך ה-pipeline הזה של מבחן הבגרות המיושן, של שינון והקאה, שאחרי דקה כבר לא זוכרים ממנו כלום. ולכן, בניגוד לתמה שרצה כאן, שבוטלו מבחני הבגרות, מבחני הבגרות לא בוטלו. שיטת הבגרות השתנתה, הפכה להיות יותר משמעותית, יותר רלוונטית, כזאת שמחוברת לתלמידים, והם יוכלו באמת לקחת מתהליכי הלמידה האלה עוד הרבה מאוד שנים קדימה, גם אחרי שהם עוזבים את מערכת החינוך, ולזכור את מה שהם עשו בה. מה עם הכניסה, לאוניברסיטה, שאלה מצוינת. אנחנו עשינו את כל התהליך הזה עם אנשי האקדמיה, עם הרקטורים, עם נשיאים של האוניברסיטאות, כדי באמת לבנות מהלך שהם יוכלו להכיר בו. אני מוכרחה לומר לך, חבר הכנסת קרעי, הם בירכו על זה. אתה יודע למה? כי שנינו, שגם באים מהאקדמיה, יודעים שתלמידים שיוצאים מבית הספר מגיעים לאקדמיה עם אפס מיומנויות אקדמיות, הם לא יודעים לכתוב עבודה, הם לא יודעים לאסוף חומר,

הם לא יודעים לעשות את הדברים שעליהם אנחנו מדברים כל כך הרבה שנים. ולכן מה שאנחנו עושים, אנחנו יוצרים גשר בין בית הספר לבין האקדמיה ונותנים לתלמידים כלים אמיתיים שהם יוכלו להתמודד איתם. משום שסיימנו ויש לי עוד פעמים להשיב, אני מבטיחה לכם להשיב על כל השאלות, ואני אמשיך להסביר על הרפורמה הכל-כך חשובה הזאת.

רגע, יש לי שאלה אחת. למה את לא עושה את זה גם במתמטיקה? תודה רבה.

רבותיי, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק הכניסה לישראל, מה זאת אומרת למשוך? אתה ביקשת שמית, או שאתה מושך או שאתה לא מושך. מושך. אוקיי. האופוזיציה מושכת את הבקשה להצבעה שמית. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב 2022, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב 2022, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. זה לא עובד, למי לא עבד? למי ההצבעה לא התקבלה? חבר הכנסת קיש, אתה מתריע לפני הזמן, הכול בסדר. לא, אנחנו צריכים נגד, זה לא הופיע. אוקיי, אז אני קובע: בעד, 55, נגד, 50. הצעת החוק התקבלה בקריאה הראשונה ותועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. לא, לא, לכספים.

אם כך, הצעת החוק תעבור לוועדת הכנסת להמשך דיון. בסדר, בסדר, ועדת הכנסת, אמרנו. מה, לא התקבלה ההצבעה שלך?

אז אני מוסיף את ההצבעה של חבר הכנסת אבי מעוז להצבעה נגד. רבותיי, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 91 והוראת שעה) (בתי משפט קהילתיים), התשפ"ב 2021, קריאה ראשונה. מי שתציג את החוק, שרת החינוך יפעת שאשא ביטון. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שאני אציג את החוק הזה, שהוא באמת מהפכה של ממש, אני רוצה להרגיע את כל חברי הכנסת שיש להם עוד הרבה שאלות על הרפורמה, מבטיחה לענות בהמשך. אחוז גבוה מאוד מבין האסירים הכלואים בבתי הסוהר משתייכים למשפחות שהן מתחת לקו העוני. אצל רבים מהם העבריינות היא רק סימפטום לבעיות חברתיות קשות ועמוקות בהרבה:

עוני, חולי, אנשים שגדלו בסביבה פוגעת ועוד. מבלי שאותן בעיות תיפתרנה, אותם עבריינים לא יוכלו לצאת ממעגל הפשע ולהשתלב בחברה. מתוך הבנה זו הוקם במדינת ישראל פרויקט ייחודי של בתי משפט קהילתיים. בנובמבר 2014 החלה לפעול בבאר שבע תוכנית בתי משפט קהילתיים בישראל כפיילוט, בהובלה של ארגון ג'וינט-אשלים ובשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטיים

מפה אני שומע את הדברים שלך. הפיילוט של בית המשפט הקהילתי בישראל מבוסס על התפיסה של בתי משפט פותרי בעיות, אשר אומצה בשנים האחרונות במקומות רבים בארצות הברית. מטרת התוכנית לצמצם את תופעת העבריינות החוזרת על ידי שיקום של עבריינים בקהילה, כתחליף לעונשי מאסר קצרים. ההנחה העומדת בבסיס הרעיון של בתי המשפט הקהילתיים היא שחלק משמעותי מהסיבה לרצידיביזם נובע מבעיות עומק חברתיות, אישיות וכלכליות, שבהיעדר טיפול בהן העבריינים ימשיכו לבצע עבירות.

בהתאם לתפיסה זו, כדי להתמודד עם תופעת הפשיעה החוזרת יש לכלול פתרונות מערכתיים, שבמסגרתם ניתן טיפול מקיף ומערכתי בשיתוף הקהילה וגורמים טיפוליים בקהילה לבעיות שהובילו לביצוע העבירות, תחת הפיקוח והליווי ההדוק של בית המשפט במסגרת ההליך הפלילי. בתי הכלא הרגילים, אשר אינם כוללים את הטיפול ההוליסטי הקיים בבתי המשפט הקהילתיים, אינם בהכרח המקום שיצייד את העבריין בכלים שיאפשרו לו להתמודד עם בעיותיו השורשיות. לנוכח הצלחת הפיילוט הראשוני, באוגוסט 2016 אימצה ממשלת ישראל השלושים-וארבע, חשוב שתקשיבו, שזה היה בתקופת ממשלת ישראל השלושים-וארבע, את המלצות דוח ועדת דורנר בהחלטת ממשלה 1840,

להרחיב את הפיילוט של בתי המשפט הקהילתיים כך שיפעלו שישה בתי משפט קהילתיים בישראל, וזאת במטרה לצמצם ענישה בדרך של מאסר ולהמיר אותה בענישה שיקומית טיפולית בקהילה. עד היום הוקמו שישה בתי משפט קהילתיים בכל מחוזות השיפוט בישראל: בבאר שבע,

בתל אביב,

בחיפה ובירושלים. בקרוב בכוונתי, בכוונת שר המשפטים, להביא לממשלה הצעה להקים שני בתי משפט קהילתיים נוספים, בעכו ובכפר סבא, וכן להרחיב את בית המשפט הקהילתי הפועל בירושלים. חשוב להמשיך במגמה של הקמת בתי משפט קהילתיים נוספים עד שתיווצר פריסה ארצית ושוויונית של בתי משפט אלה. כיום בתי המשפט הקהילתיים פועלים בבתי משפט שלום שדנים בהליכים הפליליים מכוח סמכותם על פי החוק.

עם חלוף השנים ולאחר שנצבר ניסיון בהפעלת הפרויקט, מוצע לתקן את חוק סדר הדין הפלילי כדי לעגן בחקיקה את סמכותם העצמית של בתי המשפט הקהילתיים. העיגון יהיה תחילה כהוראת שעה, כדי להמשיך ולבחון את יישומו של הפרויקט. מעבר לאמור, חשוב לציין שבשנים האחרונות מדינת ישראל מתמודדת עם צפיפות גדולה בבתי הסוהר וביתר מתקני הכליאה. לצד ההכרח שבהקמת מתקני כליאה חדשים, אנו נדרשים גם לפתרונות נוספים, דוגמת ההצעה שלפניכם ודוגמת פתרונות נוספים שבכוונת שר המשפטים להביא להחלטת הממשלה בתקופה הקרובה. עלינו לפעול במלוא המרץ על מנת שבתי הסוהר יוכלו להכיל אסירים שהורשעו בפשעים חמורים. ככל שלא נשכיל למצוא פתרונות יצירתיים בהקשר זה, נידרש בעל כורחנו להוציא לחופשי עבריינים אשר מסכנים את החברה. מדובר במהפכה של ממש שמוביל שר המשפטים גדעון סער. נוכח האמור לעיל, אבקשכם לתמוך בהצעה חשובה זו.

תודה רבה לשרת החינוך יפעת שאשא ביטון. להצעת חוק זו הוגשה רשימת דוברים, אנחנו נעבור אחד-אחד. חבר הכנסת יעקב אשר, מוותר, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, מוותר, חבר הכנסת מאיר פרוש, מוותר, חבר הכנסת איימן עודה, מוותר, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, מוותרת, חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה, שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, חבריי חברי הכנסת, ברגעים אלה ממש, כשאנחנו עומדים כאן ושר המשפטים היה אמור להציג את החוק, ברחוב שבו נמצאת לשכתו של שר המשפטים, רחוב צלאח א-דין בירושלים, מתחולל פוגרום, לא פחות מזה. מחבלים מיידים אבנים על שוטרים. המשילות של מדינת ישראל בירושלים בירתה, מה קורה בלוד? מה קורה בלוד? עמר בר לב יודע?

האירוע הזה הוא שרשרת של אירועים, בין היתר בלוד במרכז הארץ. התופעות הללו הן תופעות שמלמדות על רפיסות המנהיגות, על היעדר משילות והיעדר הרתעה. רבותיי, נכשלתם. תודה רבה לחבר הכנסת משה ארבל. הדובר הבא, יריב לוין, חבר הכנסת לוין מוותר, ישראל כץ מוותר, יוסף טייב, חבר הכנסת טייב, מוותר. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש,

נכבדה, האמת שלא תכננתי לעלות ולדבר, אבל כשאני רואה שראש הממשלה וראש הממשלה החליפי יושבים פה, אירוע נדיר בפני עצמו, אני לא יכול שלא לעלות ולשאול אתכם איך שניכם מוכנים לביזיון הזה שכנסת ישראל מעבירה חוקים רק כשרע"מ מסכימים להם,

זהו, זו הממשלה שלכם, ממשלת כניעה.

שמעתם את משה ארבל, מאבדים את החוסן הלאומי, מאבדים את הביטחון האישי, פיגועים, הורגים יהודים. ואתם, רק בשביל לשבת על הכיסא. בפריימריז אני זוכר שרצית להיות עם סער, למה אז לא היית בעד ביבי? רצית להיות עם סער. חבר הכנסת לפיד, ראש הממשלה החליפי, אתה מוכן למכור, לשלוח את זועבי כקונסולית בסין, אתה משקר פה במליאה, לא שירת בצה"ל. רק בשביל לשבת על הכיסא. אין לכם גבולות.

בנו פה מדינה לאומית לעם היהודי. אני לא מתבייש בזה. למה היית נגד ביבי בפריימריז? למה הלכת עם גדעון סער? אתם פוגעים בביטחון.

שמביאים את המחבל מג'נין, שמים אותו בבית חולים צמוד למיטות של החיילים שלנו, נותנים לו דם של יהודים, אותו מחבל מתועב, והכול בשביל איזה יחסי ציבור, איך אתם לא מתביישים להיות פה בכלל? רק בשביל הכיסא שלכם מכרתם את המדינה. תודה, חבר הכנסת קריב.

פרק קטן ומיותר בהיסטוריה. אנחנו בדבר אחד נלמד מכם, איך למשול, ואנחנו נחזור ואנחנו נעשה את כל מה שאתם, אנחנו נתקן ומהר מאוד ובכוח, ואתם תישכחו בהיסטוריה. תודה רבה. לא מוחאים כפיים, מה זה? מה קרה? חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת, חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת קטי שטרית, מוותרת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מוותר, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד אמסלם,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר, חבר הכנסת יואב גלנט, מוותר, חבר הכנסת אבי מעוז, מוותר, חבר הכנסת משה אבוטבול, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

חברת הכנסת לימור מגן תלם, מוותרת, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב ליצמן, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר אקוניס, מוותר, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד ביטן, מוותר, חבר הכנסת אורי מקלב, אינו נוכח, חבר הכנסת שלמה קרעי, אינו נוכח. חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, בבקשה. שלוש

חבריי חברי הכנסת, תודה רבה. למרות שאנחנו משתדלים לקצר בדיבורים, אבל מכיוון שלא כל יום חושפים כאן מעל בימת הכנסת דוח סודי, ואנחנו היום חושפים את דוח קעטבי, וגם חשוב בשביל חברי הממשלה הזו, שהקימו קואליציה עם מחבלים ותומכי מחבלים, שידעו מאיזה תנאים נהנים המחבלים בכלא. אז ככה, מה שקובע דוח קעטבי, שסוקר את תנאי הפינוקים של המחבלים בכלא, זה שהכסף שמקבלים המחבלים האלה כביכול באופן פרטי, משמש בפועל את כל קבוצת האסירים, דבר המחזק את הזהות והמנגנון הקבוצתי ואת הכוח שיש בידי האסירים אל מול הנהלת בתי הסוהר. הדוח ממליץ על הפסקת הרכש לחלוטין, על הפחתת סכומי ההפקדות. הדוח קובע שלמחבלים הכלואים יש ציוד מטבח שאינו מוסדר בפקודות ובנהלים, כמו למשל מטחנות בשר, מערבלי מזון, מסחטות ועוד, ויש להם, הפלא ופלא, קנטינה אגפית, שכוללת מגוון רחב של מוצרים ומאפשרת להם גישה כמעט בכל שעות היום לרכישת המוצרים. פינוקים או לא פינוקים? נפתלי, כדאי שתקשיב, כי הקואליציה שלך הפילה את חוק איסור פינוק מחבלים, למרות שהדוח הזה קובע שיש צורך חיוני בחוק הזה. ממצאי הוועדה מלמדים על פער בין הפקודות לבין המצב הנוהג בפועל בשירות בתי הסוהר, גם בהקשר למזון, קנטינה, רכש חוץ, בישול והחזקת כלי מטבח אסורים. הוא קובע שקיימת חריגה גדולה ומשמעותית מהקבוע בפקודות בהיקף הרכש בידי האסירים. עוד קובע הדוח שפקודת בתי הסוהר מאפשרת לאסירים הביטחוניים, כלומר למחבלים הכלואים, כטובת הנאה, לבקר אסירים אחרים באותו אגף. לא מתאים להם להיות בתא שלהם, הם יכולים ללכת לבקר אסירים אחרים. והוועדה ממליצה לבטל את האפשרות הזו. עוד קובע דוח קעטבי שתדירות הביקורים שזוכים לה המחבלים הכלואים גבוהה מזו של אסירים פליליים ישראלים ושצריכת המים לנפש לאסיר ביטחוני היא בערך פי חמישה, משפט לסיום, בבקשה. מצריכת המים לנפש בישראל. עוול גדול עשתה הקואליציה שלך, נפתלי בנט, כשהיא הפילה בשבוע שעבר את חוק איסור פינוק מחבלים.

אנחנו נשלח אתכם לפח האשפה של ההיסטוריה ונעביר את החוק הזה, בעזרת השם. תודה רבה לחברת הכנסת סטרוק. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אופיר כץ, מוותר, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מוותר, חבר הכנסת עמיחי שיקלי,אינו נוכח, חברת הכנסת קרן ברק,

חבר הכנסת אלי כהן, מוותר, חברת הכנסת מירי רגב, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת פטין מולא,

חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, מוותרת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

חבר כנסת איתמר בן גביר, בבקשה, אחרון הדוברים. אתה יכול ללכת, אתה בלאו הכי לא נמצא כאן. אתה בחופשות, בשווייץ ובאיטליה כל היום. אדוני היושב-ראש, תברך את סגן השר. כנסת נכבדה, אדוני ראש הממשלה, אני יודע למה איבדת את העשתונות היום. אני יודע למה יצאת מהכלים שלך. כי שאלתי אותך שאלה פשוטה, איפה היית? איפה היית כשראינו את היתומים של נועם רז ממררים בבכי על הקבר שלו? ואתה יודע מה, אני אוסיף לך שאלה, אדוני ראש הממשלה. איפה היית כאשר נרצחי בני ברק הובאו לקבורה? איפה היית כאשר נרצחי אלעד הובאו לקבורה? איפה היית כאשר נרצחי באר שבע הובאו לקבורה? איפה היית כאשר נרצחי חדרה הובאו לקבורה? אין לך טיפת אומץ, טיפת אומץ לבוא ולהסתכל לאנשים בעיניים. אני, בגלל שלא שמעת את הנאום, רוצה להקריא לך את הדברים שאמר הילד של נועם רז, השם ייקום דמו: היה לכם המקום של הבית, טיל אחד ולא היו מסכנים חיים של 50 לוחמים שכל אחד מהם שווה מכל הממשלה הזאת. למה, אדוני ראש הממשלה, למה הללי צריכה לגדול בלי אבא? למה נווה לא יספיק ללמוד איתך לבר-מצווה? למה איתם לא יוכל להרים איתך איזה כוס קפה? יושבים שמאלנים שמוכרים לנו את הארץ. איך הגיע מצב שהמחבלים שירו על אבא שלי מגיעים לאותו בית חולים שאבא שלי הגיע?

זה קורה? אדוני ראש הממשלה, אין לך תשובה. אין לך תשובה למה שקורה היום בירושלים כאשר המונים מתפרעים, רוגמים את השוטרים שלנו באבנים, ונתתם להם הוראה לא לירות. אין לך תשובה למה שקורה בהר הבית כאשר עומדים במסגד וזורקים בקבוקי תבערה. אין לך תשובה למה שקורה בדרום ובצפון. אין לך תשובה, אתה מנותק. אתה לא מסתובב בעם ולכן אתה מנותק. אבל אנחנו כאן בכנסת נזכיר לך שוב ושוב ושוב, לך ולממשלה הכושלת שלך: לכו הביתה. לכו הביתה. אתה מחריב את מדינת ישראל. אתה הורס את ארץ ישראל. בשביל מה, נפתלי?

אני יודע שהוא שומע, הוא שומע מצוין. בשביל מה, נפתלי? בשביל מה? בשביל לקבל את התואר ראש ממשלה? בשביל זה ילדים וילדות נשארים בלי אבא? בשביל מה, נפתלי? בשביל מה? בשביל מה אתה מוכר את המדינה הזאת למנסור עבאס? תתבייש לך.

זו הסיבה שיצאת מהכלים, אבל זה לא יעזור לך. תודה רבה לחבר הכנסת איתמר בן גביר, אחרון הדוברים. השרה, בבקשה, נא לסכם, שרת החינוך יפעת שאשא ביטון,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הבטחתי לעלות ולהמשיך את הסקירה שנתתי לגבי הרפורמה וגם שמעתי כאן שאלות שעלו. שאלו אותי למה דווקא במקצועות האלה ולא במתמטיקה. אמרתי את זה לא פעם ואני אומר את זה שוב, הייתה פעם רפורמה במתמטיקה, בביולוגיה וזה נכשל. חברת הכנסת קטי שטרית, והכשילו אותך הפקידים. זה החלום של הפקידים, חברת הכסת קטי שטרית. רק שנייה, רק שנייה, גברתי השרה. אם את רוצה, רק שנייה, יש לי הצעה. חברת הכנסת שטרית, רק שנייה.

חברת הכנסת שטרית, שמענו, תודה.

תודה, שמענו. אם את רוצה להמשיך ולעשות דיון, בבקשה. היא חילקה לאחד, הכי, חברת הכנסת שטרית. אגב, ככה לא לומדים כלום, אתם יודעים. ככה אי-אפשר ללמוד. את באמת, חברת הכנסת שטרית, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתה לא יכול לקרוא אותי לסדר. אני כן יכול לקרוא, כי ביקשתי כמה פעמים. חברת הכנסת גלית.

מה זה, סתימת הפיות?

קריאה ראשונה גם לך, תודה. אני אסביר בשמחה, למרות הצעקות. חברת הכנסת קטי שטרית, דווקא כאשת חינוך הייתי מצפה ממך קודם להקשיב וללמוד מה אומרת הרפורמה, אחר כך את יכולה להתנגד ולצעוק.

תאמיני לי שאני יודעת יותר טוב ממך. לא, את לא יודעת, כי לא את הבאת אותה. את לא הבאת אותה.

במתמטיקה לא משננים, באנגלית לא משננים. אבל אני מוכנה להסביר. אם רק תקשיבי, אני מוכנה להסביר. תגדלי רובוטים. תודה. אי-אפשר ככה. אם אתן מנהלות את השיח, אז תקשיבו,

אז בואו נסיים את השיח הזה. אי-אפשר ככה. לא, למה?

כמה אנשים רוצים לשמוע. אין בעיה, תמשיכי. אבל אני קורא, אתם רוצים לשאול את שרת החינוך,

בבקשה. זו לא מסגרת של שאלות, זו לא שאילתה, אבל היא מוכנה להשיב.

אבל תני לה להשיב על השאלה שלך. שאלת שאלה, ואת לא נותנת להשיב. אדוני היושב-ראש, אתה צריך להבין. אם היא תקשיב, אז היא תדע את האמת. אם היא תדע את האמת, היא לא תוכל לצעוק כמו שהיא צועקת כבר לא יהיה לה למה להתנגד, אז היא מסרבת להקשיב. אני רוצה לשאול שאלה את שרת החינוך. אם השרה תסכים, בבקשה. האם, גברתי השרה, את מוכנה להשיב על שאלות? תשיבי על שאלות, בבקשה. אם הרפורמה כל כך טובה וזו דרך טובה יותר

עובדה שבנט וגדעון סער, שהיו שרי חינוך בעשור האחרון, לא ביטלו את הבגרות בתנ"ך והיסטוריה. אני אשיב. הם, יעמדו בטקס ביום הזיכרון,

קודם כול למתמטיקה יש מעמד, השקיעו בו כל כך הרבה בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שהכול מתרכז למקצועות המדעיים: הפיזיקה, המתמטיקה,

שזה חשוב וצריך את זה.

שיעשו גם עבודה באנגלית.

המקצועות של המורשת, חברה ורוח, אתה יודע מה קרה להם בשנים האחרונות? אגב, לא רק במערכת החינוך אלא גם במערכת ההשכלה הגבוהה, ולא רק במדינת ישראל אלא בהרבה מאוד מדינות בעולם.

מתוך מקום של לבוא ולחזק אותם, עושים את התהליך שבו אנחנו מאפשרים למידה שהיא אחרת, למידה שמדברים עליה כבר הרבה שנים. אבל אם זה מחזק, תעשי גם במתמטיקה ואנגלית. אולי זה יחזק גם את המתמטיקה והאנגלית. למה את לא מחזקת את המתמטיקה והאנגלית באותו אופן? אגב, ככה אי-אפשר ללמוד, כשאתם רק צועקים.

אתה יודע שמה שאני מביאה למקצועות המורשת כבר קורה במקצועות המדעים, כי הם התקדמו. למה את לא מבטלת את הבגרות באנגלית? תבטלי את הבגרות באנגלית.

הם יודעים שבשביל ללמוד באמת צריך לחקור וצריך

שמאפשרת לילדים להתחבר למה שהם לומדים. משום שצריך להצביע אני ארד, יש לי אחר כך עוד חוק, אני מבטיחה להמשיך לענות. אני רק רוצה להגיד, שטייניץ, אני רק רוצה להגיד שזכינו כרגע פה להצעה לסדר-היום נוספת. הרבה ח"כים לא מגישים הצעות לסדר-היום בטענה שזה מגיע אחרי חקיקה פרטית בלילה ביום רביעי, בשעות המאוחרות. הינה, השעה כרגע 00:50, זכיתם להצעה לסדר-היום וקיבלתם תשובות משרת החינוך. אז גם בזה הרווחנו משהו. שאלתי שאלה פשוטה, אם ביטול הבגרות כל כך מועיל,

חברים, אני אעשה לכם פה ספוילר, גם בחוק הבא, שרת החינוך תציג, והיא גם תוכל להשיב על עוד כמה שאלות.

אנחנו כרגע, שרת החינוך אומרת שאי-אפשר ללמוד בעל פה פסוקים בתנ"ך. קטי. קטי, שמענו. אנחנו נעבור עכשיו להצבעה על הצעת חוק סדר הדין, היא לא יודעת שבתנ"ך נבחנים

לא צריך ללמוד בעל פה.

היא לא יודעת את תוכנית הלימודים. היא באה להטיף לנו. את לא מקשיבה למה שאני אומר לך.

היא מגדלת רובוטים. רובוטים, שיודעים מתמטיקה, אנגלית ופיזיקה. זהו. החרבתם הכול.

תודה. תודה.

בבקשה, גברתי השרה, עשר דקות.

אחר כך נחזור לרפורמה. הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 5) (הארכת תקופת הביניים והחלת הוראות נוספות), התשפ"ב 2022. במדינת ישראל נמצאים כיום נכסים שהיו בבעלותם של אנשים שנספו בשואה, ויורשיהם טרם אותרו, והנכסים טרם הושבו להם. מדובר בנכסים שמקורם ברכישות ובהשקעות של יהודים בארץ ישראל עוד לפני מלחמת העולם השנייה ובמהלכה. החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ הוקמה מכוח חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) התשס"ו 2006. מטרתה העיקרית של החברה הייתה איתור יורשים והשבת נכסים ליורשים של נספי השואה. בהתאם לתיקון מס' 4 לחוק משנת 2017, החברה סיימה את פעילותה הרגילה ביום י"ג בטבת התשע"ח, 31 בדצמבר 2017. כיום החברה נמצאת בהליכי פירוק תחת הכונס הרשמי. עם סגירת החברה ובהתאם לתיקון מס' 4 האמור, הועברה אל האפוטרופוס הכללי הסמכות לסיים את הטיפול בהליכי איתור יורשים של נספי השואה והשבת הנכסים ליורשים לתקופת ביניים של חמש שנים, עד יום ז' בטבת התשפ"ג, 31 בדצמבר 2022. משנת 2018 האפוטרופוס הכללי פועל לקדם את איתור היורשים והשבת הנכסים שהחלה בימי פעילות החברה וטרם הסתיימה.

עם העברת פעילות החברה לאפוטרופוס הכללי התברר כי התחזיות שהוצגו ושימשו בסיס לקביעת ההסדר לתקופת ביניים של חמש שנים, בתיקון מס' 4 האמור, היו נמוכות משמעותית מהיקף הנכסים וכמות העבודה הנדרשת בפועל. חמש השנים שנקבעו כתקופת הביניים לא הספיקו למיצוי האפשרויות להשבת הנכסים, מסיבות מגוונות, הכוללות, בין השאר, תקראי שישמעו.

קליטה של נכסים רבים מן הצפוי, מורכבות החקירה הנדרשת לאיתור היורשים, חבר הכנסת חיים כץ,

את ממלמלת למיקרופון. תדברי שנשמע.

אני אקרא בנחת. קליטה של נכסים רבים מן הצפוי, מורכבות החקירה הנדרשת לאיתור היורשים, שעלתה על הציפיות המקוריות, התשומות הכרוכות בפעולות יזומות מצד האפוטרופוס הכללי בהליך מתן צו בדבר חליפיו של נספה בשואה, קשיים משפטיים ופרקטיים שבהם נתקל האפוטרופוס הכללי בהליכי השבה ליורשים ושחרור בפועל של נכסים, וכמובן משבר הקורונה העולמי, 19-Covid, אשר עורר אתגרים וקשיים הן בפעולות החקירה והן בהליכי ההשבה ליורשים, שרובם אנשים מבוגרים, חלקם בעצמם ניצולי שואה, הנמצאים בארץ ובכל רחבי העולם, שהביאו לעיכוב בטיפול.

בהינתן כמות החקירות והבקשות שנותרו לטיפול, עולה כי בתום תקופת הביניים, כפי שהוגדרה בחוק,

בסוף שנת 2022, ייוותרו בניהול האפוטרופוס הכללי עשרות רבות של נכסי נספי שואה, בשלבי השבה, בשלבי חקירה מתקדמים או בשלבי טיפול שונים. מכל מקום, לא ימוצו הליכי החקירה בעניינם. על מנת למנוע פגיעה בבעלי הזכויות בנכסים האמורים ולהביא ככל האפשר להגשמת תכלית החקיקה בנושא, ולמען היורשים של נספי השואה, התיקון שמונח בפניכם היום מבקש להאריך את תקופת הביניים שנקבעה בחמש שנים נוספות. בנוסף, הצעת החוק מבקשת לקבוע הוראות נוספות, שנועדו לאפשר השבה יעילה ליורשים בנסיבות שבהן כיום ההשבה אינה מתאפשרת, כך שיורשים של נספים בשואה שטרם אותרו או טרם הצליחו להשלים את הדרוש לצורך השבת הנכס לידיהם,

הצורך במנגנונים אלו, אשר בעיקרם עמדו לטובת החברה להשבת נכסים וכעת נמצא שנכון לאפשרם גם בפעילות האפוטרופוס הכללי, נלמד בחלוף הזמן והניסיון של עובדי האפוטרופוס הכללי, ומתוך רצון לשפר משמעותית את הכלים לניהול יעיל והשבת הנכסים באופן מיטבי. התיקון הוא מהותי, כמו שאתה אומר, חבר הכנסת חיים כץ, ואני מקווה גם שתצביע בעד אם אתה אומר שזה כל כך חשוב, שכן הימנעות מקידומו צפויה להביא לחדילת הפעולות לאיתור בעלי הזכויות בנכסים במועד שנקבע בחוק המקורי באופן שיגרום לתוצאה בלתי סבירה ולפיה היורשים של נספי השואה בנכסים אלה יופלו ביחס לבעלי זכויות בנכסים אחרים שפעולות האיתור לגביהם הושלמו, רק מפאת קוצר הזמן לביצוע פעולות האיתור של בעלי הזכויות בנכסים אלו, ובאופן בלתי מוצדק. אין צורך להכביר מילים על חשיבות הנושא והחובה המוסרית שלנו כלפי אותם נספים, שבתוכה כלולה גם המחויבות למשפחותיהם ואפשרותם לקבל לידיהם את הנכסים שהיו בבעלות יקירי ליבם שאבדו בשואה, ככל שהדבר אפשרי. הארכת התקופה והשבת הנכסים לידי הזכאים יקדמו צדק היסטורי עם נספי השואה ויורשיהם, ועל כן, חבר הכנסת חיים כץ, אני מבקשת להצביע בעד הצעת החוק.

תודה רבה לשרת החינוך. להצעת החוק הזאת הוגשו בקשות דיבור. רשימת הדוברים, אני כרגע נועל אותה. אתה רוצה שאוסיף אותך? בסדר.

נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר, חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח, חבר הכנסת משה ארבל, מוותר, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חברת הכנסת לימור מגן תלם, מוותרת, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת עמיחי שקלי, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב מרגי, מוותר. חבר הכנסת אוריאל בוסו, מדבר? בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, כשאתם רואים את מר בנט מסתכל למטה כשהוא לא מקשיב, אל תתבלבלו, היום כיושב-ראש האופוזיציה מר נתניהו נאם, אז באותו זמן, בפייסבוק לייב, ראינו שנפתלי בנט נמצא בפייסבוק ומסתכל. הוא היה אחד הצופים. אז גם כשהוא לא מסתכל, קשה לו לא להקשיב לדברים, אז הוא הקשיב להם. נמצא כאן שר החוץ וראש הממשלה החליפי, וביום שישי קראתי את הפוסט שכתבת על יום ההולדת של הרב גפני, ואתה אמרת: אם אני אבוא ליום הולדת של חבר הכנסת בוסו, לא ייתנו לי להיכנס?

אז אני רוצה לומר לך משהו, אמילי, את מוזמנת ליום הולדת שלי, וגם אם הוא יבוא ליום הולדת שלי, כולם יכניסו אותו, אבל יש הבדל בין יום הולדת פרטי ליום הולדת פוליטי. דווקא יאיר לפיד, שנכנס ליום הולדת של הרב גפני, לקחת את העוגה משם, הגעת למליאה וחילקת את העוגה של כולם עם המשותפת, ולא השארת לילדים שלנו ולאותם תומכים של הרב גפני חלק מהעוגה. זה בדיוק ההבדל בין יום הולדת פוליטי ליום הולדת פרטי. הזעזוע שלך, איבדת את זה לגמרי.

לגמרי.

אבל כשהזעזוע הוא חד-צדדי, וכשמדברים על אחדות ומדירים חצי מהעם, אז זו אחדות של צביעות, זו אחדות בשביל לשמור על הכיסא של אנשים אחרים ולהדיר חצי מהעם. אז באמת, למי שמזדעזע, יום הולדת אמיתי, ואגב, ליום ההולדת של רעייתך לא הזמנת את משה גפני ואותי, הזמנת את נפתלי בנט. זאת אומרת שבאמת בוחרים את מי להזמין ליום ההולדת.

תודה רבה לחבר הכנסת בוסו. חבר הכנסת מקלב, מוותר, חברת הכנסת וולדיגר, מוותרת, חבר הכנסת אמסלם, מוותר, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אינו נוכח, חברת הכנסת קרן ברק, מוותרת, חבר הכנסת טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת גפני, אינו נוכח, חבר הכנסת אבוטבול, מוותר, חברת הכנסת דיסטל, אינה נוכחת, חבר הכנסת קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת ביטון, מוותר, חבר הכנסת אלי כהן, מוותר, חבר הכנסת ליצמן,

חברת הכנסת רגב, מוותרת, חבר הכנסת מעוז, אינו נוכח, חברת הכנסת מלינובסקי, מוותרת, חבר הכנסת קיש, מוותר.

פינדרוס,

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ובעיקר חבריי לסיעת ש"ס, נכון שאצלנו במפלגה אין סגידה למנהיג, זה נכון. אנחנו לא דומים בזה לש"ס, בסגידה למנהיג. כשיהיה לכם כזה מנהיג גם אתם תהיו.

אבל כתוב בחז"ל, אתם ורוב חברי הקואליציה מכירים את זה, מדשתיק שמע מינה דניחא ליה. אז אני רוצה לומר לכם משהו.

אני רוצה לומר לכם משהו. אני רוצה לומר לכם משהו, גם על המאמר של לפיד. אתה יודע, אמרו לי חברי כנסת בכמה מקומות, גם באותו דיון על שיקלי, על הנושא של שנאת חינם. אני רוצה לומר לכם, אחת הטעויות הקריטיות, הקריטיות, של השיח הציבורי היא ככה: אם אני רוצה לאהוב את השני אני צריך להסכים איתו, ואם אני אוהב אותו אבל לא מסכים איתו, זה הופך להיות שנאה.

קודם כול את העמדות צריך לומר,

ולא ליפול בשבי של מי שלא אומר את העמדות שלו, את העמדות. על העמדות צריך לעמוד. ואהבת חינם ואחדות זה לא שאני מסכים לעמדות שאני לא מסכים להן ולא שאני משקר בעמדות שלי, העמדות יישארו עמדות, ואנחנו נאהב כל יהודי, ואת האחים המוסלמים, שיאהבו במצרים ובירדן.

תודה רבה לחבר הכנסת פינדרוס. חברת הכנסת שטרית, את מוותרת? אז

בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבר התרגלנו שכל שר חינוך שמגיע למשרד החינוך מייד חושב: איך אני יכול להשאיר חותם היסטורי, בואו נעשה לנו רפורמה. כל אחד ממציא לעצמו רפורמה, מגיע שר אחר ומבטל את הרפורמה. עזוב כמה עולה הרפורמה, עשרות מיליוני שקלים עולה כל רפורמה. אבל לדרגה של הפופוליזם של חברת הכנסת שאשא ביטון עד עכשיו עוד לא הגיעו שרי החינוך. היא מדברת גבוהה-גבוהה עד שכל הפקידים שלה שנמצאים אי שם פשוט מוחאים לה כפיים, כי היא בדיוק מיישמת את מה שהם חלמו. אתם יודעים, הרי מדברים על החרדים, ביטון, החרדים, אתה זוכר שלמדו בחדר בגיל שלוש שקמץ פלוס אל"ף שווה אָ. הם ידעו לקרוא ולכתוב כבר בגיל שלוש. היום, כל אותם מלאי אוויר, הנפוחים האלה, שמיישמים רפורמות חדשניות של אוריינות, לא פוצעים את הנפש הרכה של הילדים כשהם מתקנים את שגיאות הכתיב של הילדים בדיו אדומה, אבל ילדים רבים מתקשים בקריאה גם בכיתה ו', והעברית שלהם דלה ועילגת. כדי להוציא לפועל את התוכנית שלה חייבת יפעת שאשא ביטון לזרות הרבה חול בעיני הציבור. היא טוענת שכל הכוונה שלה דווקא לחזק את הלימודים במדעי הרוח. במקום שינון, עבודת חקר, היא מצהירה בגלגול עיניים. כמה עובדות שאתן לכם מפריכות את הסיסמאות הנבובות האלה: תלמידי ישראל ניגשים היום לבגרות בתנ"ך ובהיסטוריה, והם לא נדרשים לשנן בעל פה פרקים בתנ"ך או רשימה אין-סופית של תאריכים של שושלות כאלה ואחרות של המלוכה והמלחמות. הבחינות נעשות בספרים פתוחים. מנהלי בתי הספר נמדדים על פי ההישגים של התלמידים שלהם בבחינות הבגרות. אם יהיו בחינות חיצוניות רק במתמטיקה, פיזיקה ואנגלית, הם ירכזו את כל המאמצים שלהם ללימודים האלה ויסיטו את שעות ההוראה שלהם וימריצו את המורים שלהם בתחומים שבהם נמדדת ההצלחה. לפיכך, ביטול בחינות הבגרות במקצועות האלה גוזר חידלון על הידע של תלמידי ישראל במאפיינים המובהקים של הזהות שלנו, בני עם ישראל, וזה יהיה על הראש שלך. תודה רבה לחברת הכנסת שטרית. חבר הכנסת פטין מולא, אם לא ילמדו שיש לנו זכות על הארץ השמאל ינצח. אינו נוכח. זה בדיוק הסיפור.

אינו נוכח, חברת הכנסת לוי אבקסיס, מוותרת, חבר הכנסת גלנט, אינו נוכח. חבר הכנסת קרעי,

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בפרשת השבוע קראנו: "ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך" ושמרתם "ועשיתם את חֻקֹּתי ואת משפטי ועשיתם אֹתם וישבתם על הארץ לבטח". התורה מדברת על אונאת דברים. מי שמצער את חברו בדברים, יש קשר בין זה לבין ישיבה בארץ לבטח. מסופר על זוג שהגיעו לבית נטוש והתנחלו שם, הביאו ריהוט, תלו תמונות. השכנים שם, העין שלהם הייתה צרה, לא טוב להם שהתנחלו שם הזוג הזה. התחילו לזרוק עליהם אבנים, להצר את צעדיהם, בקבוקי תבערה פה, וככה הפריעו להם לאורך כל הדרך. יום אחד, באמצע הוויכוח שהתלהט בין הזוג הזה לבין השכנים, בא אדם מכובד ואמר להם: הלו, חברים, מה יש לכם? זה הבית שלי, הבית הנטוש הזה, והזוג הזה יושבים כאן ברשותי. ככה גם אנחנו. היינו אלפיים שנה מחוסרי דיור בגלות. הגענו לארץ הזאת ויש לנו שכנים, שהשם ישמור, שהעין שלהם צרה בנו, לא מסוגלים לראות אותנו יושבים על הארץ שהקדוש ברוך הוא הנחיל לנו, ארץ נחלת אבותינו. אבל מה קורה? כאשר קמה ממשלה, קמה הנהגה שמצערת את הציבור שלה, מצערת את העם בישראל, ראש ממשלה שמרמה את בוחריו, אונאת דברים. זה אפילו לא אונאת דברים כבר, זה כאב פיזי, זה גל טרור, אלה אנשים שלא יודעים איך לגמור את החודש, אלה אנשים שמצטערים בגלל ההנהגה הזאת, אז ברור למה "וישבתם על הארץ לבטח" כבר לא קורה. ברור למה בירושלים כבר אי-אפשר להסתובב עם דגל ישראל. אי-אפשר להסתובב בראש מורם. כי כאשר מצערים את הציבור, יש בעיה מאוד מאוד קשה. וכאשר ממשלה, שפוגעת בכל הקדוש והיקר לעם ישראל, כאשר עמדה כאן שרת התחבורה בשבוע שעבר וחירפה וגידפה מערכות אלוהים חיים, השרה מרב מיכאלי, מילא אם הייתה יודעת את ההלכה. שיקרה ורימתה רק כדי לטנף על קודשי ישראל. כאשר יש ממשלה כזו, שבמקום לגנות, במקום להוציא אותה מהמחנה מחבקים אותה, מחבקים את קריב, נותנים להם את הכוח לטנף על קודשי ישראל, "וישבתם על הארץ לבטח" הולך ונפגע. אנחנו כאן נייחל שיתממש מה שקראנו בהפטרת השבוע, ואני מסיים בזה, "גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקֻחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדבריו וכפרי מעלליו". חלק כבר קיבלו את מה שהגיע להם, וגם אתם בקרוב הולכים הביתה. תודה רבה לחבר הכנסת קרעי. חבר הכנסת בליאק,

חברת הכנסת תומא סלימאן,

אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל כץ, מוותר, חבר הכנסת לוין, מוותר. חברת הכנסת מואטי,

בבקשה, גברתי. שלוש דקות לרשותך. ערב טוב, כנסת נכבדה. הוא לא יודע. תעדכני אותו. בוסו, אתה פה? אני חייבת להגיד לך משהו בעניין של ימי ההולדת. כשקראתי את, לא, לא מוותרת. לא מוותרת. קריאות: חברי הכנסת, חברי הכנסת. חבר הכנסת ארבל, חבר הכנסת אזולאי, חבר הכנסת מלכיאלי, היא כבר עומדת חצי דקה על הדוכן ומלבד "ערב טוב" לא מצליחה להוציא מילה מהפה, אז אנא תאפשר לה, כדי שתוכל לעדכן אותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. רק תעשי טובה,

חברי הכנסת, אנא אפשרו לה לדבר. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אבא שלי גבאי בבית כנסת. תנוחי. הכול בסדר. ותנוח דעתך. מדברת על הלכות ולא יודעת. חבר הכנסת מלכיאלי, די. אני תוהה, חבר הכנסת אוריאל בוסו, מה כל כך הפריע לך בנוכחות שלנו, חבר הכנסת מלכיאלי, די. ביום הולדת של גפני? מה האסון הגדול שיכול להתרגש על הפרלמנט הזה? כי זה לא אמיתי, אמילי. אם אנחנו חלילה נחבב אלה את אלה, אתה יודע מה, חמור מזה: נצליח לשכנע זה את זה בחזון שלנו, איזה אסון יקרה? הרי זה בדיוק הרעיון של כנסת, של פרלמנט.

אנחנו לא כאן רק כדי לשכנע את הציבור ולדבר על הבייס שלנו. הרי כשדיברנו על חוק התמ"ל, במובן מסוים שכנענו זה את זה בנחיצות של החוק הזה וגם של הרחבת סל המוצרים המפוקחים. ואנחנו עובדים בלשכנע חברי כנסת ושרים לתמוך בחוק הזה. מה הבעיה, לכל הרוחות, בנוכחות שלנו באירועים שלכם? למה כתבת את מה שכתבת? לבתי אבלים, תלכו לשם, לא לימי הולדת. תלכו לבתי אבלים לראות מה קורה. אתה עובר על הלו"ז שלנו ואתה יודע לאן אנחנו הולכים? אבל את לא מייצגת אותם. חברת הכנסת שטרית, נתחיל מזה שתעבירי לי את הטלפון של הכירופרקט, ואז נדבר. זה לא היה אמיתי. זה היה הצגה.

אני מודה לכם על הקשב ומשחררת אתכם מהנאום שלי. תודה וערב טוב. תודה רבה לחברת הכנסת אמילי מואטי. חברת הכנסת אורית סטרוק, מוותרת. חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה, ואחריו נעבור להצבעה. נכון, סליחה, השרה תשיב. לא אקח את זכותך.

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, אני מבקש להעלות את נושא הבגרויות בצורה מעט רצינית ממה שקרה פה בשתיים-שלוש דקות האחרונות, כי אני חושב שמדובר ברפורמה מאוד מאוד משמעותית שההשלכות שלה מרחיקות לכת, ואיכשהו היא עוברת הרבה הרבה יותר בשקט מהרפורמה על הכלים החד-פעמיים. אולי זה יישמע קצת פוליטי מדי, אבל בעיניי זה הרבה יותר מסימבולי ומעיד על תהליכים שעוברים בחברה הישראלית, אבל כן, גם בממשלה הזאת, בפרט שמקצועות כמו תולדות עם ישראל, תנ"ך, תושב"ע, כולם נעלמים להם מהבגרויות. ואני אשאל שאלה כזאת: בפיזיקה אני מבין שחייבים לעשות את התרגילים, ויהיה קשה מאוד לגלות אם היו העתקות או לא. מתמטיקה, אותו דבר. אבל האם אי-אפשר היה לקחת עבודה באנגלית על חמש יחידות, רחבת היקף מפה ועד אחר כך? בוודאי שכן. האם מישהו היה מעז לגעת בקודש הקודשים של המל"ג, במתמטיקה או באנגלית? ודאי שלא. האם היה לך האומץ הציבורי להגיד להם: מה שיקרה בקודש יקרה באנגלית? ודאי שלא. כי אין שום הבדל. היה ניתן לעשות את זה. אף אחד לא היה מסכן את זה. הזלזול הזה ברוח, זה מה שאנחנו רואים כאן, כשעומד ראש הממשלה החלופי ומטשטש את מושגי הציונות, מטשטש את האנטישמיות. מטשטש, קורא לאלחרומי "איש הגליל". זוהי ציונות. אנחנו צריכים להתרגל היום אל ציונות 2022. אתם מגדירים אותה מחדש. ואת, שבאת ממקום אחר, נופלת לפח הזה. הרי הרפורמה הזאת כנראה נכתבה על ידי מפמ"רים, הייתה פה עבודת מטה של שנים ארוכות, אבל זה נכנס דווקא עכשיו ומצליח לחלחל דווקא עכשיו, וזאת החולשה. ועל זה אי-אפשר לוותר,

כי אם אנחנו נדבר על אותם לוחמים שדיברנו עליהם בסוף השבוע האחרון, מה החזיק אותם? מה מניע אותם? הקשקשת הזאת של כל הגדרת המושגים החדשים של לפיד וחבריו? זה מה שמחזיק את יום הזיכרון, את יום העצמאות, את יום ירושלים? איך את מעיזה לקחת אחריות כזאת על הכתפיים שלך? אז בסדר, ועדת הקורונה, עשית על זה אחלה קמפיין, אבל על זה לעשות קמפיין? על זה לעשות קמפיין? זאת המהות שלנו. בגלל זה אנחנו כאן. זאת המהות שלנו. אני מבקש תשובה רצינית על זה, על למה זה לא קורה באנגלית. אני רוצה לשאול את התשובה האמיתית.

חברי הכנסת, אנא. באמת, אני מבקש ממך. באמת. באמת. אפשר לכבד בלי למחוא כפיים. כן, בכך תמה רשימת הדוברים. אני מזמין את השרה יפעת שאשא ביטון לסכם את הדיון, ולאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. תודה רבה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אתם יודעים, במציאות אחרת הייתי צריכה להיות מופתעת, אבל אני לא מופתעת מכל הפייק שרץ כאן, וחבר הכנסת אופיר סופר חושב שאם הוא יצעק בקול, השקר ייהפך לאמת.

אז אני רוצה לספר לך, חבר הכנסת סופר, ואם תואיל, שלא יפריעו לך להקשיב, אני רוצה לספר לך מה קורה היום במערכת החינוך, אבל לפני כן אני רוצה לומר לך משהו ברמה האישית: אני לא מהאנשים שבוחרים להיעלב, אז אני לא נעלבת, אבל את הרפורמה הזו לא הכינו במשרד החינוך. את הרפורמה הזו אני הבאתי מהניסיון שלי כמורה לספרות ותנ"ך, עוד יותר גרוע. לפני הרבה מאוד שנים. כשאני יודעת מה קרה לתלמידים שחוו למידה שהיא אחרת. איך הם זכרו, חברת הכנסת לוי אבקסיס, חברת הכנסת לוי אבקסיס, לא מפסיקים לצעוק כאן.

אני לא יכולה לשמוע, את לא חייבת לשמוע, אבל תאפשרי לדבר. חברת הכנסת שטרית, אנא. מזל ששרים מתחלפים. חברת הכנסת שטרית, אנא. זה השמאל, שלא נדע, טקסטים בתנ"ך, בספרות, מה הם לקחו מזה, חברי הכנסת, אנא, תאפשרו לדבר. להרבה יותר שנים אחר כך ולא שכחו את זה דקה אחרי שהם עברו את הבגרות. עכשיו, אתה יודע מה קורה היום במערכת החינוך? אתה חושב שהתלמידים נבחנים בתנ"ך,

ספרות ואזרחות? בוא, אני אפתיע אותך. בית הספר בוחר מקצוע אחד מבין הארבעה האלה. בכל האחרים, היום, היום, הם לא עושים בגרות. הם בוחרים מקצוע אחד. אחד.

ומה שאנחנו עושים, אתה רוצה שאני, חברי הכנסת,

חברי הכנסת, לא. אז תסבירי. תסבירי למה לא באנגלית. חברת הכנסת שטרית.

חברת הכנסת שטרית, היא לא פנתה אלייך. היא פנתה לחבר הכנסת סופר.

את לא תפריעי לשרה להשלים. חברת הכנסת קטי שטרית, היא מגשימה לך את החלום, חוסר זהות יהודית. הגשימו לך את החלום, איתן. תתביישי לך. אתה תתבייש.

עם מה יוצאים הילדים היום?

עם כלום,

במשך שנים אנחנו רואים טוב מאוד מה קורה למקצועות האלה, וכולכם עכשיו מקדשים את מה שהיה כאילו זו התורה כולה.

ואני רוצה בשביל התלמידים שלנו הרבה יותר ממה שאתם רוצים, ושכשהם יצאו מבית ספר הם יזכרו את מה שלמדו בתנ"ך ואת מה שהם למדו בהיסטוריה. אני רוצה לספר לכם רק דבר קטן. היום הבת שלי הייתה בלוחמי הגטאות.

כשישבתי כאן, קראתי הודעה ששלחה מחנכת הכיתה על זה שהם הגיעו ואיך הלומדים היו שם סקרנים, והתעניינו וחזרו נפעמים ודיברו כל הדרך באוטובוס על מה שהם ראו שם. זאת למידה משמעותית. לא לשבת מול פרק, לזכור אותו בעל פה לחמש דקות להקיא אותו במבחן ולהמשיך הלאה. מתמטיקה.

יפה. מצוין מה שאתה אומר, חבר הכנסת אופיר סופר.

מצוין מה שאתה אומר. זה מה שאנחנו עושים. משלבים. גם אנחנו, רובוטים.

שחברת הכנסת קטי שטרית אמורה להיות אשת חינוך.

אנחנו רואים הכול פה, חוץ מחינוך.

את פופוליסטית. את פופוליסטית. את זה. את זה אנחנו נשנה במערכת החינוך.

המורים יהיו אחרים. המורים יהיו כאלה שמלמדים את הילדים שלנו חינוך, דרך ארץ, תרבות, ערכים, כל מה שנעלם ממערכת החינוך בשנים האחרונות,

ואנחנו נביא את זה בחזרה לאיפה שזה צריך להיות. אבל, יפעת, חבר הכנסת אופיר סופר,

כי בכיתות י' וי"א תהיה הקניה של החומר בדיוק כמו שהיה עד היום, רק באמצעים קצת יותר מתקדמים, כולל מטלות. הבגרויות החיצוניות. הבגרות היא חיצונית. מה שקורה באנגלית, שיקרה בתולדות ישראל. אני אפתיע אותך. אני אפתיע אותך. מה שקורה באנגלית, שיקרה בתנ"ך.

גם בפיזיקה זה קורה, וגם במתמטיקה וגם בכל המקצועות,

כי זה העתיד שלנו. הלמידה הרב-תחומית והיכולת של הילדים להעמיק בתהליך הלמידה ולהפיק ממנו הרבה יותר ממה שהם מפיקים בשיטות שכבר אבד עליהן כלח ולא רלוונטיות יותר למאה ה-21. תודה רבה לכם. אבל יפעת, יפעת, תודה רבה לשרה יפעת שאשא ביטון. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אנא תפסו את מקומותיכם. חברת הכנסת דיסטל, אנחנו רוצים לעבור להצבעה,

גם אם לא תצעקי וגם אם תצעקי. את יכולה לבחור, או להמשיך לצעוק או לא. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית, ועל כן תפסו את מקומותיכם. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק נכסים של נספי שואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 5) (הארכת תקופת הביניים והחלת הוראות נוספות), בקריאה הראשונה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק נכסים של נספי שואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 5) (הארכת תקופת הביניים והחלת הוראות נוספות), התשפ"ב 2022, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

שהמשותפת הרשו לכם זה מה, בעד, 52, נגד, 47, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק התקבלה בקריאה הראשונה, ותעבור להמשך

(חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס' 4), לקריאה השנייה והשלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, שכבר נמצא כאן במלוא נוכחותו. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כשיושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה ביקשה ממני להציג את הצעת החוק נעתרתי בשמחה, כי אני חושב שזו הצעת חוק מצוינת ואני יודע שגם חברתי היקרה, חברת הכנסת נירה שפק,

במהלך החודשים האחרונים במרץ רב כדי לקדם אותה יחד עם סגן השר לביטחון הפנים יואב סגלוביץ', ואני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק זו. מטרתה של הצעת החוק היא להקל על עובדים חושפי שחיתויות שמעוניינים לקבל סעד במקרה שמעסיק פגע בענייני עבודתם או פיטר אותם.

עובד שחשף שחיתות במקום העבודה ומעסיקו פגע בענייני עבודתו או פיטר אותו יכול לפנות לבית הדין לעבודה לשם קבלת פיצויים או לשם מתן צו מניעה או צו עשה, לרבות צו המבטל את הפיטורים. כמו כן, אם חושף השחיתויות הוא עובד בגוף מבוקר על ידי מבקר המדינה, הוא יכול לפנות לנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה לשם קבלת הגנה מפני מעשים של הממונים עליו במקום העבודה, והנציב יכול לתת צו להגן על זכויותיו, כולל צו לביטול הפיטורים, להעברת העובד למשרה אחרת או צו לפיצוי העובד.

הנציב לא יטפל בתלונה אם העובד פנה באותו עניין לבית הדין לעבודה. בפועל, העובדים חושפי השחיתויות נתקלים בחסמים שונים שמקשים את מימוש זכויותיהם, והצעת החוק מבקשת להסירם: ראשית, מוצע להאריך את תקופת ההתיישנות להגשת תביעה לבית הדין בשל הפגיעה, לשלוש שנים, במקום תקופה של שנה בלבד שקבועה בחוק הקיים.

מוצע שלא למנות בתקופת ההתיישנות את התקופה שבה מטפל נציב תלונות הציבור בתלונה של העובד בגוף מבוקר על הפגיעה בו בשל חשיפת השחיתות. כדי לתחום תקופה זו,

כי התקופה שלא תבוא במניין ההתיישנות לא תעלה על שנתיים.

בשל הקושי להוכיח את סיבת הפגיעה בעובד, קיימת בחוק הוראה הקובעת כי בתביעה שהגיש העובד יעבור נטל ההוכחה למעסיק להראות כי לא פגע בעובד בשל חשיפת השחיתות בהתקיים התנאים המצטברים המסוימים. אחד התנאים להיפוך נטל הראיה נוגע לסמיכות הזמנים שבין חשיפת השחיתות ובין הפגיעה בעובד, והוא דורש שממועד התלונה שבה נחשפה השחיתות ועד מועד הפגיעה בעובד לא חלפה שנה.

מוצע להאריך לשנתיים את התקופה האמורה, ובכך להקל על חושף השחיתות שנפגע להוכיח את תביעתו. להצעת החוק, חבריי חברי הכנסת, לא הוגשו הסתייגויות, ואני קורא לכם בחפץ לב לאשר אותה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. חברת הכנסת שפק, יישר כוח ובהצלחה. תודה רבה לחבר הכנסת להב הרצנו. אני מזמין את חברת הכנסת נירה שפק. קודם מצביעים, חברת הכנסת נירה שפק ביקשה רשות דיבור. יש לה חמש דקות לדבר, והיא תמלא את זכותה

שמית. אבל העסק הוא כזה: יש לך עד חמש דקות.

אבל זה עד חמש דקות. בבקשה. ואתה תיתן לה עוד דקה או שתיים, אם היא תצטרך.

אנחנו נעמוד על הכללים גם הפעם. החוק שאנחנו הולכים להעביר הוא חוק שמכבד את הכנסת, ואני חושבת שזה חוק מוסרי. אני מבקשת לאשר תיקון עיוות. אנחנו ניעמד לצידם של אלה שמוכנים להילחם על טוהר המידות ומינהל תקין, שנחשפו בשמם והפכו להיות מטרה לחיסול חשבונות, נקמנות, רק בשל היותם חושפי שחיתויות. אישור החוק הזה יאפשר גם לברר את הטענות שלהם וגם לתבוע את מה שנעשה להם. אני רוצה להודות לשר המשפטים גדעון סער על התמיכה והעזרה בהבאת הצעת החוק הזאת. אני רוצה להודות ליושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה אפרת רייטן מרום על ההבנה שיש להצעת החוק הזאת חשיבות רבה בלוחות הזמנים המהירים שנדרשים כדי להכניס את החוק הזה לספר החוקים. אני רוצה לומר שאני מאוד גאה במפלגה שלי,

שהשקיפות וטוהר המידות מעוגנים במצע שלנו, והחוק הזה הוא עוד אבן דרך לכך. בזמן שאנחנו נצביע כאן יהיו עובדים ועובדות שיידלק אצלם האור, והם יבינו שיש להם זמן לתבוע את עלבונם, את בעייתם הכלכלית. ויהיו אחרים שיבינו שהם יכולים לעמוד ולצאת בלי חשש לנקמה. אז אני מבקשת מכל מי שפה ונשאר להצביע בעד הצעת החוק הזאת.

תודה רבה לחברת הכנסת שפק. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. כאמור, אין הסתייגויות להצעת החוק, ועל כן אנחנו נצביע על ההצעה, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. אז אנחנו מצביעים על כל הסעיפים בקריאה השנייה,

כנוסח הוועדה. סעיפים 1 3 נתקבלו. בעד, 47, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי ההצעה התקבלה בקריאה השנייה. ואנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק בקריאה השלישית, כפי שמופיע בפניכם, כנוסח הוועדה, מי בעד? מי נגד בקריאה השלישית? נא להצביע. חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס' 4) התשפ"ב 2022,

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס'

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות בישראל), התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת לימור מגן תלם וקבוצת חברי הכנסת.

חוק ומשפט תדון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק לביטול קובלנה (תיקוני חקיקה),

של חבר הכנסת צבי האוזר, הצעת חוק העונשין